אני מתכבד לפתוח את ישיבת הכנסת היום, יום שני, י"ב בניסן התשס"ט, 6 בחודש אפריל 2009 למניינם. ישיבת הכנסת נפתחת, ועל סדר-היום יש כמה נושאים. רבותי חברי הכנסת, אדוני שר המשפטים, אתמול כתב לי, בבוקרו של יום, מייד לאחר שנודע על כוונתה של הממשלה, עוד ביום שישי, להעלות היום את חוק-יסוד: תקציב המדינה ולדחות את מועד הגשת התקציב ואישורו על-ידי הכנסת בשנה שבה הממשלה מתכוננת ועדיין אין תקציב עומד וקיים ומאושר למדינה בתוך 45 יום, וכן בקשה נלווית הבאה להשלים את ההצעה לדחות את מועד הגשת התקציב ואישורו וגם ליצור מצב שבו תקציב זה יהיה תקציב מאוחד גם לשנת 2009, או לחודשים שנותרו ב-2009, וגם לשנת 2010, חבר הכנסת חיים אורון, יושב-ראש מפלגת מרצ, פנה אלי אתמול, והוא היה ראשון הפונים, בהתרסה ברורה כלפי הכנסת גם ברמה המשפטית וגם ברמה הערכית. הוא אמר בעיקר שנדמה לו ש-105 יום הם זמן רב מדי, במקום 45 יום, וגם בא וביקש להתריע שלא טוב שהכנסת תקבל תקציבים לשנתיים, מה עוד שאנחנו בעיצומו של משבר כלכלי קשה שבו אנחנו לא יכולים לחזות מה ילד יום, ולכן הוא מציע לכנסת שלא תיתן יד להעברת תקציב לשנתיים. אני מייד העברתי, כפי שצריך הדבר להיות, לייעוץ המשפטי לכנסת, ולא ליושב-ראש הכנסת, כי ליושב-ראש הכנסת אין ייעוץ משפטי. הוא יכול להפעיל את שיקול דעתו, אבל הוא מפעיל את שיקול דעתו כיושב-ראש הכנסת, בתפקיד שאליו נבחר.

מהייעוץ המשפטי, שהוא ייעוץ משפטי של כולנו, ואמרו לי וגם נימקו שאין מניעה משפטית, וגם בצד הערכי השאלה היא שאלה שחברי הכנסת צריכים להתענות בה ולהחליט. אני מוכרח לומר שהמצב שאליו נקלענו ואליו נקלעה הממשלה הוא מצב שבו ממשלה התכוננה בשנה שאין לה תקציב. היא מחויבת ב-45 יום מיום שנבחרה, והיא נבחרה בשעות האחרונות שלפני יציאת הכנסת לפגרה, דבר שלא הותיר בידה זמן רב לבוא ולעסוק בנושא התקציב. אנחנו צריכים לזכור שכולנו יוצאים לפגרת פסח ולפגרה של חגים, גם לעדה הנוצרית.

אם אכן אנחנו מסכימים, וחבר הכנסת אורון למשל הציע 60 יום, בעקבות דברי אני אתן למי שרוצה לומר את דברו. הוא הציע 60 יום. איך שלא יהיה ואיך שלא נצא, אנחנו מגיעים למצב שבו מחציתה של שנת 2009 עברה ואין תקציב למדינה.

יש היגיון להאריך את הזמן המסור לממשלה על מנת לגבש תקציב למדינה, כמו גם, אני מבין שאת חברי הליכוד הדברים האלה לא מעסיקים, כי מטבע הדברים הם תומכים בממשלה, אבל אני מציע להם,

לצאת ולשפוך את לבם אחד מול השני במקומות אחרים. אני חושב שמן הראוי לשקול את השיקול, שהרי אנחנו לא דנים בפרטי תקציב המדינה, לאפשר לממשלה, אשר בהתאם לנהלים, לנהגים וגם לחוק, היא צריכה בחודש יולי לכל המאוחר, אדוני שר האוצר היוצא, להציג תקציב בפני הממשלה עצמה, על מנת שהיא תוכל להביאו בפני הכנסת במועד. אנחנו גם העלינו רעיונות בכנסת הקודמת, אני, יחד עם יושב-ראש ועדת הכנסת, אז חבר הכנסת רוני בר-און, לימים שר האוצר, להקים ועדת תקציב, שבה הכנסת תוכל ללוות לא רק את אישור התקציב אלא גם את הכנתו וסדרי העדיפויות בו.

מכל האמור לעיל ומהנסיבות הברורות, שפעמים אנחנו מדברים על הוראת שעה, וראה זה פלא באמת מדובר בהוראת שעה. והשעה מחייבת לתת לממשלה זמן נוסף כדי להגיש את התקציב בגלל יציאתנו לפגרה ולאפשר לממשלה, אשר דנה באותו זמן כממשלה חדשה, אשר לא מעלליה ולא מחדליה ולא מעשיה הם שגרמו לכך שאין תקציב למדינה, כאשר הממשלה התכוננה לאשר לקבל זמן נוסף וממילא ליצור זמן נוסף שבו בשלהי שנת הכספים 2009 כבר ניתן את לבנו ודעתנו והכרעותינו לסדרי העדיפויות ל-2010. מכל האמור לעיל, קיבלתי את בקשתה של הממשלה ובקשתו של שר האוצר יובל שטייניץ להעלות את הנושא על סדר-היום. אני מאפשר כרגע לשר האוצר לשעבר לומר דברים על הדברים שאמרתי. חבר הכנסת אורון.

לא נמצא.

בבקשה. אדוני היושב-ראש, בזיקה לדברים שאתה אמרת, אני חושב שמה שנעשה, ומה שעומד להיעשות כאן, הוא דבר חסר תקדים גם במהות שלו, אבל בעיקר בחומרה שלו. אני רוצה לומר, לגבי הנימוקים שהעלית כאן, אבל גם לפנות אליך פנייה אישית: הדרך שבה הממשלה מבקשת היום, בבליץ, בשלוש קריאות, לשנות חוק-יסוד ולקבל ארכה נוספת, של יותר מ-100 ימים, להביא תקציב, או שני תקציבים, במועד שהכנסת תאשר לה, לפי בקשתה היום, פגומה, אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, בשלושה נדבכים. הנדבך הראשון הוא פרוצדורלי, הנדבך השני מהותי, חבר הכנסת אקוניס, בעוד כמה רגעים אתה צריך לנהל ישיבה. אם יפריעו לך כפי שאתה מפריע לניהול הישיבה עכשיו, רע ומר יהיה גורלנו. והנדבך השלישי, והבעייתי יותר מכול, והוא זה שמונח לפתחך לטפל בו, הוא הנדבך החוקתי. אשר לנדבך הפרוצדורלי, אני אומר לך, אדוני היושב-ראש, גם כמי שהיה חבר הכנסת הכי פעיל בוועדת הכספים האחרונה, באחריות שלא היתה למעלה ממנה, גם בהיותו נציג האופוזיציה, טיפל בה, הלוואי על כל חברי הקואליציה שהיו באותה ועדת הכספים, אין דרך, במצב היום, באי-ודאות של היום, להניח ולו הנחה אחת מקצועית, מקרו-כלכלית, שתאפשר בניית תקציב. אין גם שום דרך בעולם, אדוני היושב-ראש, מבחינת יכולת העבודה של אגף התקציבים, גם אם הם יתחייבו לזה, מבחינת הזמנים, להעמיד תקציב לשנתיים בתקופה של 106 יום. זה פשוט לא נכנס. הדיונים בתוך משרד האוצר, הדיונים הבין-אגפיים, הישיבות אצל השר, ואחר כך הישיבות במשרדים, ואחר כך הסאגה הבלתי-נגמרת אצל ראש הממשלה, שהיא סאגה שמועילה לעניין, כי הוא רואה את צרכיה של הממשלה כולה, ושל המדינה כולה, לא נכנסים לתקציב אחד במשך התקופה הזאת, ודאי שלא לשניים, במיוחד אם מדברים על תקציב שהוא לכאורה שונה מתקציב החירום של 2009, והוא מייעד פני צמיחה, או פני יציאה מהמשבר. עד כאן לעניין הצד הפרוצדורלי. אני אוסיף לצד הפרוצדורלי גם את הדרך שבה הדברים נקבעים בוועדות שהן ועדות אד-הוק, ולא ועדות מקצועיות וסדורות של הכנסת. לא ועדת הכנסת שישבה היום על הפטור מחובת הנחה, הוועדה המסדרת, אדוני. מי שישב זה לא ועדת הכנסת, אמרת: לא הוועדה המסדרת, שהיא ועדה אד-הוק ולא ועדה סטטוטורית, ולא ועדה שיש לה אורך חיים ואורך נשימה ויכולות הכלה של כל הבעיות שניצבות על סדר-היום, אלא ועדה אד-הוק שתכליתה להעביר את ימי בין-המצרים מקריאת הכנסת ועד כינון הממשלה ועד כניסת הכנסת לעבודה מסודרת. אני מבקש להדגיש כאן, אדוני היושב-ראש, שאנחנו מדברים על שינוי חוק-יסוד, ואני לא זוכר מקרה שבו עניין של חוק-יסוד נדון לא בוועדת החוקה. אני אפילו זוכר את האירוע הגדול שהיה בוועדת החוקה של הכנסת השבע-עשרה, עם הדבר הדרמטי ביותר ברוח הימים האלה. גם היה לנו "ווייטער קוק", חזון ארוך, לראות כמה משנה לראש הממשלה הוא תפקיד קריטי וחשוב, ואז, כשרצינו לכבד בעניין הזה את שמעון פרס, ואמרנו שזה עניין של שנייה בוועדת הכנסת, לגמור וללכת, הסבירו לנו שזה עניין חוקתי, וזה הלך לוועדת החוקה, ומיכאל איתן, בכשרונו כי רב, הוציא את קרביה של הממשלה וניהל את זה ימים ולילות ארוכים. ופה באים לשנות חוק-יסוד, חוק-יסוד מהותי, שתיכף אגע בו, בעניין הכנסת. עכשיו בעניין המהות. אדוני יושב-ראש הכנסת, לא הגיוני שהיום, בחאפ-לאפ, או במשך 100 הימים האלה, גם כן בחאפ-לאפ, מדינה שלמה תתחייב, ותקציב הוא התחייבות כמו קווי יסוד של ממשלה, לא פחות ולא יותר, למשך שנה וחצי, כאשר כל מי שעיניו בראשו, גם אם איננו כלכלן וגם אם איננו מצוי בסודות המקרו-כלכלה, לא המקומיים ולא העולמיים, יודע שאי-אפשר להניח כעת הנחות שהן בבסיס קביעת התקציב, גם לגבי תקרת ההוצאה, גם לגבי גודל הממשלה, גם לגבי עומק הגירעון,

גם לגבי היכולת לגבות מסים. כל יום אנחנו שומעים דברים אחרים. פעם אחת מורידים את תחזית הצמיחה, אני מסיים מייד, ומייד מספרים לנו שאו-טו-טו המשבר מסתיים, וכבר יש אופוריה, והכול בסדר. על בסיס איזה הנחות? גם אם זו ממשלה שחושבת את עצמה לרצינית, היא יכולה לקבוע את סדרי העבודה. ומכאן אני בא לעניין החוקתי. כשקבע המחוקק שבאין תקציב ממשלה נכנסת חייבת בתוך 45 יום להציב תקציב, הוא הביא בחשבון את פרק הזמן הזה. הוא ידע שזה פרק זמן קשה, בעייתי, כמעט בלתי אפשרי, אבל הוא הבין שבין הצורך, שבאיזונים שבין הצורך לאפשר לממשלה להתנהל בזהירות ובקפדנות, ובפרק זמן מתקבל על הדעת, עומד הצורך שלמדינה יהיה תקציב. ב-2006 זה היה המצב, ואנחנו, מרגע שהצגנו את הממשלה, בתוך פחות מ-45 יום הבאנו תקציב, שהיתה בו שורה של דברים מאוד חדשניים, כמו קביעת שכר מינימום למשל, העלאת הרף של שכר מינימום. דברים לא פשוטים. לכן, אדוני היושב-ראש, התקופה הזאת, לצורך הכנת התקציב, מנצלת גם את תקופת המשא-ומתן הקואליציוני. אחרי שאתה יושב עם כל המפלגות שהן השותפות שלך, ואתה סוגר את כל הצרכים ואת כל הבעיות, נותר לך רק להתעסק בענייני המשרדים. בענייני המשרדים מונח לפני הכנסת תקציב שהממשלה העבירה, וביקשתי להביא אותו לקריאה ראשונה כבר באוגוסט.

בשינויים מחויבים, לתקן אותו, להביא את 2009 ולעבוד על 2010 בשובה ונחת. למה אני אומר את זה? כי תקציב הוא לא סתם חוק, תקציב הוא המקום שבו הממשלה נבחנת על מה שהיא עשתה ועל מה שהיא מתכוונת לעשות, ויש צורך, ורשות, וחובה, לתת לאופוזיציה, וגם לחברים הנוספים בקואליציה, לדוש את התקציב הזה, ואתה יודע את זה לא פחות טוב מכל אחד ואחד מאתנו. לכן, אדוני היושב-ראש, כשאני מראה לך את שלושת הדברים האלה, אני אומר לך, שמכיוון שלא עומדים פה בדרישות הפרוצדורה, לא עומדים פה בדרישות המהות וגם לא עומדים פה בדרישות החוקתיות, נמצא שכל התהליך הזה הוא ניצול ציני של קוניונקטורה פוליטית, של דריסת המיעוט, ומכאן פנייתי האישית אליך. אתה נבחרת לפני שבוע בדיוק,

על-ידי 90 מ-120 חברי הבית, כי האחרים לא היו כאן, היו ביום כזה וביום אחר. כל מי שהיה כאן, והיו כאן כמעט כולם, הצביע לך, מכיוון שאנחנו יודעים שאתה האיש הכי ממלכתי בבית הזה, ולא תיתן לדרוס את המיעוט אף פעם. ואתה יודע, שנינו יודעים, לשנינו הנושא של הייעוץ המשפטי הקונקרטי בכנסת הוא פצע פתוח, רק שעכשיו אתה מפסיק לדמם ואני מתחיל לדמם, כי זה סדר העולם. פעם אתה דיממת, עכשיו אני אדמם מהפצע הזה. חוות-הדעת האלה, אדוני יושב-ראש הכנסת, הן דברים שאפשר להטות אותם לכאן ולכאן. תודה רבה. אני פונה אליך, בהיותך אחראי לכבוד הבית הזה ולמהות שלו, ולאחריות של הבית הזה לתקציב המדינה: אל תיתן ידך לדבר הזה. תודה רבה. תודה רבה לחבר הכנסת רוני בר-און, שהוא דוגמה יפה לשר היורד ממרום כיסאו לעבודת הפרלמנט בצורה נמרצת ביותר. אני בטוח שהייתי מתגאה אם הייתי יכול לנמק את כל הנימוקים כאיש אופוזיציה, כפי שהוא עשה זאת, וכבר הצלחתי לעשות זאת פעמים. אני כמובן אשיב לך מהי החלטתי.

כל הדברים שאתה הבאת אינם נעלמים מחברי הכנסת, והם ייתנו עליהם דעתם כאשר יבואו להצביע.

רציתי רק להעיר את תשומת לבך ולהפנותך לחוות-הדעת של הייעוץ המשפטי לכנסת, לא ליושב-ראש הכנסת, שבה נאמר שאין מניעה, לא חוקתית ולא משפטית. אני מתחייב בפניך לא לטרוח לקרוא את זה. אדוני יעשה ככל העולה על רוחו. החסינות שלך לא מאפשרת לי להכריח אותך לקרוא. חבר הכנסת אורון, בבקשה. שר האוצר שטייניץ, אם אתה רוצה להשיב אתן לך, אבל אני מציע שנתחיל. חבר הכנסת אורון, בבקשה. כמובן, אינני מגביל אותך. הייתי מודה לך אם תוסיף נימוקים. היות שאני לא ירושלמי, לא אנצל את המיקרופון הזה כפי שקודמי עשה. נראה שבין ירושלמים יש מערכת יחסים אחרת. אני רוצה לגעת בנקודה אחת שהעליתי גם במכתבי אליך אתמול בבוקר. אונסים את הכנסת בנושא של לוח הזמנים. אדוני שר האוצר לשעבר, אגב, כאשר חוקק חוק-היסוד, הביאו בחשבון מצב שאין תקציב, אחרת לא היה כל הסעיף הזה בחוק. שום דבר חדש לא קרה פה. הדבר היחידי החדש שקרה, שהממשלה אושרה ב-31 במרס, שהוא שבוע לפני הפסח וחגי ישראל הבאים עלינו בחודש הקרוב, והדבר יצר מגבלה אמיתית של 45 יום. אם רוצים להתמודד עם זה, יושב-ראש הכנסת צריך להגן על הכנסת ולומר לממשלה: תביאו תיקון לחוק, הוראת שעה, שהפעם,

משום שהממשלה הזאת מנעה קבלת תקציב, מי כמוך וכמוני יודעים, באוגוסט בשנה שעברה בקריאה ראשונה, ודיברנו על זה והלכת אל מי שהיום הוא ראש הממשלה והוא אמר "נייט"

ואני אמרתי: אולי נשקול? כי הולכים לשנה קשה בלי תקציב, ואמרו לי "נייט" טוטלי. עכשיו יסביר שר האוצר החדש איך האחריות הנוראה הונחה על כתפיכם בדיוק ביום הבחירות.

אבל אם הייתם באים לכנסת ואומרים: אנחנו לא יכולים ב-45 יום, אנחנו מבקשים 60 יום, עד לקראת סוף מאי יהיה תקציב למדינת ישראל, לא יהיה מצב שעד סוף יולי אין תקציב למדינת ישראל. המשמעות היא,

האישור הסופי הוא ביולי. עד סוף יוני אין תקציב. הביצוע של התקציב, היום שהיה יכול להיות מאושר, הוא בסדרי גודל של 66% 75% ממה שאפשר להוציא. זאת שערורייה בפני עצמה. אולי היושב-ראש יציל אותנו מפני המכשלה הגדולה הזאת, נוסף על כל הדברים שאמר חבר הכנסת בר-און. תביא לממשלה הצעה פשוטה:

יום, 60 יום. נתכנס עליה ויהיה תקציב. תודה רבה לחבר הכנסת אורון. חבר הכנסת חסון, הואיל ולא היית, נתתי לחבר סיעתך הבכיר, אם מותר לי לומר, שר האוצר לשעבר רוני בר-און, לשאת את כל אותם נימוקים שוודאי אתה היית מיטיב, לא יודע אם כמוהו, אבל לפחות כמעט כמוהו, להרצות אותם. רבותי חברי הכנסת, תפקידו של יושב-ראש הכנסת הוא להגן על יכולתה של הכנסת

בכל אותם דברים כגוף חקיקתי, כרשות המחוקקת וגם

המלווה את הממשלה ומפקחת עליה. תפקידו של יושב-ראש הכנסת הוא לא לתת לממשלה זכות לנהל את המדינה, אלא להטיל על הממשלה את החובה לנהל את המדינה, ומדינה המתנהלת ללא תקציב היא מדינה שאינה יכולה לקיים את תפקידיה. לכן, כאשר עומדות בפני כל מערכות השיקולים, וכאשר בקשת הממשלה אינה לשינוי חוק-יסוד אלא להוראת שעה מפורשת, הבאה לדון רק בשתי שנים, נוכח כל העובדות, מה עוד שהממשלה הנוכחית, אין לה לא יד שבה היא נכשלה בלהעביר תקציב ולא יד שבה היא התרשלה בלהעביר תקציב, אלא היא ירשה את המצב כמות שהוא, אני רואה חובה מבחינת מדינת ישראל ואזרחי ישראל לאפשר לממשלה להגיש את הצעת החוק כדי שאנחנו נדון,

מתוך חופש מלא, גם נצביע. אינני רואה בכך מיוריזציה, כי יש רוב, יש מיעוט. פעמים רבות הדברים אשר אמר שר האוצר לשעבר, רוני בר-און, הם דברים שהיו יכולים להיכנס לאוזניהם גם של אנשים בקואליציה כאשר הם לוקחים בחשבון. מתוך ידיעה שאני לא רק יודע שזכותה של הממשלה לקיים את החוק וזכותה של הממשלה למשול, אלא בראש ובראשונה חובתה של הממשלה למשול, אני מאפשר את הדיון ומאפשר לממשלה, לאחר שוועדת הכנסת, והוועדות הזמניות של הכנסת כמוהן ככל ועדה אחרת, שכן אין מצב שבו יש לנו איזו לקונה או ליקוי מאורות בין תקופה לתקופה. הרציפות היא רציפות שקיימת כל הזמן. ראש הממשלה אולמרט ישב פה עד הרגע שראש הממשלה נתניהו קיבל את תפקידו, ואידך זיל גמור. אני מברך את כל חברי הכנסת אשר ערים מאוד להשתתפות בישיבה הזאת. בטרם אתחיל ובטרם אתן לסגני מזכיר הכנסת, לסגנית ירדנה מלר להודיע הודעה, אני מבקש להפנות את תשומת לב החברים, כמוטל עלי על-פי חוק, להצהיר הצהרה ולהכריז הכרזה. בכפוף להוראות סעיף 11(א) ו-(ב) לחוק הכנסת, התשנ"ד 1994, הודיעני יושב-ראש סיעת קדימה, חבר הכנסת יואל חסון, שראש האופוזיציה מטעם סיעתו, שהיא הגדולה ביותר בסיעות האופוזיציה, תהא חברת הכנסת ציפי לבני. בהתאם לכך, אני מתכבד להודיעכם כי קבעתי את חברת הכנסת ציפי לבני לראש האופוזיציה. ראש האופוזיציה תיכנס לכהונתה עם מסירת הודעה זו. אינני יודע אם בזמנים כאלה מברכים או לא מברכים, אבל אני מברך את הדמוקרטיה בישראל. אנחנו מאחלים לה אריכות ימים בתפקיד. הודעה לסגנית מזכיר הכנסת.

רבותי, אני מציע להפריע ליושב-ראש הכנסת ולחברי הכנסת, לא להפריע לסגנית מזכיר הכנסת.

ברשות יושב-ראש הכנסת, הנני מתכבדת להודיעכם, כי הונחה היום על שולחן הכנסת, לקריאה ראשונה, מטעם הממשלה, הצעת חוק-יסוד: תקציב המדינה לשנים 2009 ו-2010 (הוראות מיוחדות) (הוראת שעה) הצעת חוק מ/424. תודה. תודה רבה לסגנית מזכיר הכנסת. רבותי חברי הכנסת, הודעת הממשלה בדבר תיקון טעות בתוארו של המשנה לראש הממשלה, השר לפיתוח אזורי והשר לפיתוח הנגב והגליל, ל"המשנה לראש הממשלה, השר לשיתוף פעולה אזורי והשר לפיתוח הנגב והגליל". ימסור את ההודעה השר להגנת הסביבה והשר המקשר בין הממשלה לכנסת, השר גלעד ארדן, חבר הכנסת הנכבד,

תקראו לו פעמיים שר? אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, בראשית הדברים אני רוצה להצטרף לברכות ליושבת-ראש האופוזיציה, חברת הכנסת לבני, שנבחרה לכהן כיושבת-ראש האופוזיציה. אנחנו באמת מאחלים לה ולאופוזיציה שימלאו את תפקידן, החשוב כל כך במדינה דמוקרטית, בצורה טובה, מקצועית וארוכה ככל שניתן. בכל פעם שאתה עולה לדוכן תתחייב לפנינו שאתה מודיע בפתח ההודעה שלך שאתה מתבייש להודיע לנו. זה הדיאלוג האחרון. מעכשיו קריאת ביניים מותרת ולא,

האם לעיסת מסטיק היא דבר מקובל אצל שרים לשעבר במליאת הכנסת? אני לא בטוח. חבר הכנסת בר-און, השר לענייני נימוסים. השר לענייני גסות רוח לשעבר. רגע, רגע. השר ארדן. חבר הכנסת בר-און, אני יודע שהתגעגעת מאוד ליכולת שלך לקרוא קריאות ביניים. אני לא מקדם אותך בברכה, כי בכל זאת, לא נתתם לי שלוש שנים, נכון, וטוב עשתה יושבת-ראש הכנסת שלא נתנה לך. אני מקדם אותך בברכה ואתה תמלא את תפקידך, אין לי כל ספק, בהתאם למיטב יכולותיך. אני כיושב-ראש הכנסת אגן על כל דובר גם מפני קריאות הביניים שלך, שהופכות לנאומים ולדיאלוג. אדוני השר, אני מציע לנוח מעט. חבר הכנסת בר-און, קשה לי להתרגל לומר זאת, אבל, חבר הכנסת בר-און, אני לא רוצה לקרוא לך, בבקשה, אדוני השר הנכבד. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, בהודעת ראש הממשלה ביום 31 במרס 2009, בעת הצגת הממשלה, נפלה טעות שבמסגרתה הוצג השר סילבן שלום כ"משנה לראש הממשלה, השר לפיתוח אזורי והשר לפיתוח הנגב והגליל", בעוד תוארו הוא "המשנה לראש הממשלה, השר לשיתוף פעולה אזורי והשר לפיתוח הנגב והגליל".

מצריך דיון. אבקש להעמיד דברים על דיוקם. יש התנגדות ומבקשים לנהל דיון. ההודעה איננה מצריכה את אישור הכנסת. בזאת הסתיימה הודעתי. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. רבותי חברי הכנסת, הודעת ממשלה בנושא זה אינה מחייבת דיון משום שאינה מחייבת הצבעה.

אם מישהו רוצה לומר דברים לאחר מכן, הוא יוכל להרחיב. אני קובע שההודעה הזאת, האם יעלה על הדעת ששינוי בתפקיד חשוב כמו של השר שלום יעבור ככה? שאלתי את השר שלום. הוא חושב שאפשר שזה יעבור. אני מאוד מודה לאדוני. רבותי חברי הכנסת הנכבדים, רבותי השרים, יש לי הכבוד להזמין את שר האוצר בממשלת ישראל,

יובל שטייניץ.

הוא עבד קשה מאוד. מדינת ישראל היא מדינת ההזדמנויות הבלתי-מוגבלות. רבותי, נזכור שזה נאומו הראשון כשר. אני לא אומר שאי-אפשר לקרוא קריאות ביניים, אבל צריך להקשיב. אדוני היושב-ראש,

אני גם רוצה, בהזדמנות זו,

להודות לדוברים הקודמים ולהודות גם כאן, במליאת הכנסת, לשר האוצר היוצא, רוני בר-און, שאין לי ספק שעשה בכל מאודו למען כלכלת ישראל ומשק ישראל בצורה הכי עניינית שאפשר, ואני מודה לו על כך. אני רוצה גם לומר עוד הערה לפני שאני נכנס למהותם של דברים. אין קנאי ממני לחשיבותה של הכנסת ולחשיבותה של הביקורת הפרלמנטרית. לא תמצאו קנאי ממני לעניין הזה. הוכחתי את הדבר הזה כפרלמנטר וכיושב-ראש ועדת החוץ והביטחון. לפעמים אפילו טענו שהייתי אגרסיבי מדי. הייתי מציע לאדוני לומר שאין קנאי יותר ממך, אבל יכול להיות שיש קנאים כמוך. זה מה שהתכוונתי. לכן, ודאי ובוודאי, אני שמעתי כמה טונים כאילו יש כאן זלזול מצדנו, מצדי, בכנסת. אני מודיע לכם: לא היה עולה על דעתי. למה לא הופעת היום בוועדה המסדרת להסביר את הבקשה?

אני מופיע כאן. חבר הכנסת אורי אריאל, שאלתך ברורה. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אנחנו מקבלים על עצמנו,

כממשלה ואני כשר האוצר, כלכלה במשבר. המשבר הזה הוא משבר מיובא, הוא לא משבר תוצרת כחול-לבן, תוצרת הארץ, אבל עדיין הוא אחד המשברים החמורים ביותר בכלכלה העולמית, עם השלכות חמורות וקשות על הכלכלה הישראלית. אסור לטמון את הראש בחול. לא קרה בתולדות ישראל שכאשר שר אוצר נכנס לתפקידו, ביום שהוא נכנס לתפקידו, הוא קיבל דיווח על גירעון של 40 מיליארד שקלים. כבר היו גירעונות,

לא היה במספרים מוחלטים כגודל הגירעון הזה, שרובו המכריע הוא תוצר לוואי של המשבר. רבותי חברי הכנסת, מצב חירום לא שגרתי מחייב צעדי חירום לא שגרתיים, מחייב את המערכת הדמוקרטית הממשלתית והפרלמנטרית שלנו לגלות גמישות, ויש לה כלים לגלות גמישות בשעת הצורך. יש לך ניסיון בפיננסים? עם המקצוענות שלך אני לא יכול להתחרות בשום דבר,

אני רוצה לומר דבר אחד: לא מדובר בשליפה מהמותן. עמדתי בראש צוות 100 הימים, שהכין את תוכנית 100 הימים של הממשלה החדשה. שמענו במהלך חודש וחצי עשרות אם לא מאות מומחים, אנשי אקדמיה, בכירי המשק והכלכלה, אנשי בנק ישראל, אנשי משרד האוצר לשעבר, וקיבלנו החלטה מושכלת, אתמול ביקשתי מהממשלה לאמץ את המלצותי שלי בדוח 100 הימים, והיום אני מקווה ליישם אותן כאן. נכון, מקצת המומחים, עם דגש על מקצת המומחים, חולקים על הרעיון של תקציב דו-שנתי. זאת דעה לגיטימית, אבל רוב מכריע בין המומחים מהאקדמיה, ובמשרד האוצר, שאין חולק על מומחיותו ועל המקצועיות של אנשיו, רוב מכריע סבורים שבמצב המיוחד שנוצר אין ברירה ואין מוצא אחר מהמהלך הזה. אדוני היושב-ראש, הייתי אומר שמצב החירום הכלכלי הוא מצב חירום לאומי, והוא מחייב ממלכתיות. שמעתי את יושבת-ראש האופוזיציה מתחייבת שבשעת הצורך האופוזיציה תגלה ממלכתיות. אני פונה אליה, אל הגברת ציפי לבני ואל האופוזיציה, לגלות ממלכתיות בעניין החשוב והחיוני הזה. רבותי, שני נושאים עומדים כאן על הפרק, שניים הכרוכים זה בזה, ולמעשה מאוגדים בהצעת חוק אחת. הנושא הראשון, צריך להבחין טוב ביניהם ואני אענה, דבר דבור על אופניו. הנושא הראשון הוא הרחבת ה-45 יום ל-105 או ל-106 יום. הנושא השני הוא מה שמכונה תקציב דו-שנתי, והוא למעשה תקציב של שנה וחצי. שני נושאים,

אני רוצה להתייחס לנושא 45 הימים. אכן קבע המחוקק 45 יום, אבל כל תפקידה של הכנסת הוא לחוקק חוקים, ואין לך כמעט חוק שמחוקק בבית הזה לא משנה חוק קודם. יתירה מזו, הזכיר שר האוצר הקודם את העובדה, והזכיר נכון, שכאשר כוננה הממשלה הקודמת במצב דומה, הגישו תקציב בתוך 45 יום. אבל להזכירכם, לא זו בלבד שזאת היתה ממשלת המשך, ששר האוצר הקודם מונה לראש הממשלה ורוב השרים המשיכו בתפקידם או זזו כיסא אחד ימינה או שמאלה, זה חשוב, אבל פחות, אלא שהממשלה הקודמת גם נכנסה לכהונתה בתקופה של שגשוג ויציבות כלכלית. נכון וניתן לאפשר את הדבר הזה במצב החירום הכלכלי האמיתי שאנחנו נמצאים בו היום? כשאנחנו צריכים לצאת מייד למאבק ולמלחמת מגן על כלכלת ישראל, לבלימת ההאטה,

האבטלה, ולהנחה מהירה של אדנים חדשים, שיאפשרו צמיחה עתידית כאשר המצב יאפשר? כל השוואה כזאת אינה במקומה. יתירה מזו, אני מתפלא על האופוזיציה. כאשר רוצים להרחיב מ-45 יום ל-105 יום, מתלוננים על פגיעה בכבוד הכנסת. ההיפך הוא הנכון. אחד השיקולים ל-105 ימים, לא העיקרי אבל בהחלט שיקול שנשקל, הוא לאפשר לכנסת לדון בתקציב, להתווכח עליו, להעיר ולתקן. אם היינו נשארים במסגרת 45 ימים, כשבאמצע חג הפסח, היו נשארים לכנסת, בדקנו את זה בלוח השנה,

שבעה או שמונה ימי דיון, ואם היו רוצים להרחיב את זה לכל יום, פחות מ-20 ימי עבודה. זה רציני? לכן, אין פה זלזול בכנסת, כי הארכת משך הזמן תאפשר לא רק לממשלה להכין תקציב רציני עם תוכנית כלכלית משמעותית ומקיפה, היא תאפשר גם לכם, חברי הכנסת, התייחסות רצינית לתקציב הזה במליאה ובוועדותיה. המהלך הזה הוא מהלך שמכבד את הכנסת. אנחנו לא מבצעים מחטף, שבו הכנסת לא תספיק להגיד "ג'ק רובינזון", ולא תספיק אפילו לכנס ולהכין ועדות קבועות,

אנחנו לקראת סיום התקציב. אנחנו מאפשרים גם לעצמנו את הזמן הנדרש, הוא עדיין זמן קצר ביותר, אבל גם לכנסת ניתן הזמן הנדרש המגיע לה, כדי שתוכל ללמוד ולבקר את התקציב. אי-אפשר גם להגיד שלכנסת במצבנו אין יכולת לדון בתקציב או בחוק-יסוד מהסוג הזה. קודם כול, היו תקדימים, ראש הממשלה לשעבר אריאל שרון שינה חוק-יסוד ביום-יומיים הראשונים לכניסתו לתפקידו, אבל הכנסת היא כנסת מתפקדת, בדיוק כמו שהממשלה היא ממשלה מתפקדת, גם אם עדיין לא הוקמו כל הוועדות. הוא שינה חוק-יסוד ערב כניסתו לתפקיד.

אני רוצה לגעת עכשיו לא בסוגיית 45 היום, אלא בסוגיית התקציב לשנתיים. כבר אמרתי לכם שהתייעצנו עם עשרות מומחים, לא בימים האחרונים, אלא בחודש וחצי האחרון, וכבר אמרתי, והצהרתי ביושר, שדעת רובם המכריע,

שמעתי גם שתיים-שלוש דעות מנוגדות בין המומחים, שבמצב שנוצר זה הרע במיעוטו, זה הדבר הנכון. מה שאני מבקש זה לא המקסימום, זה המינימום של המינימום שיאפשר לנו תקציב ראוי ותוכנית כלכלית ראויה ומקיפה להתמודד עם המשבר, לבלום את ההאטה ככל האפשר, ולהניח את היסודות באמצעות רפורמות מקיפות לקראת צמיחה עתידית; להניח תקציב מגובה בתוכנית כלכלית, שיהיה בו יסוד ראקטיבי, שבו אנחנו בולמים תופעות שמתחילות להתפתח, אבל גם יסוד פרו-אקטיבי, שבו אנחנו יוצרים רפורמות, מחוללים רפורמות, משנים דברים נוכח פני העתיד. זה המינימום. אדוני היושב-ראש, מה היתה האלטרנטיבה? 45 יום לא היתה אלטרנטיבה, כי אין 45 יום, היינו צריכים לפחות 90 יום גם לתקציב חצי-שנתי. האם היה נכון יותר להניח בשנה וחצי הקרובה שני תקציבים עם שתי תוכניות כלכליות? יש האומרים:

אבל חשובה לא פחות, ואולי יותר, היציבות. התקציב, דרך אגב, הוא לא לשנתיים, אלא לשנה וחצי. אנחנו נניח תקציב לשנתיים דה-יורה, אבל לשנה וחצי דה-פקטו, שייתן מסגרת כוללת שתשדר יציבות מסוימת, קביעות מסוימת, כיוון ברור, ואם יהיה צורך בגמישות ובהתגמשות, כל ממשלות ישראל ידעו גם להכניס תיקונים ושינויים אם היה צורך, ואני מקווה שלא יהיה צורך,

אנחנו בתקופת משבר, והעתיד לוט בערפל. יש תקציב לשנתיים, אין שנה וחצי. אמרתי שדה-יורה זה לשנתיים, אבל דה-פקטו זה לשנה וחצי. חבר הכנסת זחאלקה,

השאלה שלו היא רטורית, ברור, הוא לא מתכוון ברצינות למה שהוא אומר. חבר הכנסת זחאלקה, שמענו אותך היטב, וגם הבנו. אתם יודעים מה?

גם הממשלה הקודמת, חבר הכנסת זחאלקה, הוא שמע אותך. גם הממשלה הקודמת, למעשה, שלא ברצונה ולא בטובתה, דה-פקטו הגישה תקציב, או קיימה תקציב, של שנה וחצי: תקציב 2008 ומחצית 2009, לפי 1 חלקי 12, אבל לא לפי הקריטריונים שלנו, אלא בהתבסס על 2008. כלומר בשנה וחצי האחרונה, דה-פקטו היה פה תקציב אחד, תקציב של 2008, שעליו מבוסס ה-1 חלקי 12. האלטרנטיבות הן כאלה: או שהיינו מגישים עכשיו שני תקציבים בשנה וחצי, שתי תוכניות כלכליות,

או שבמצב שנוצר עשינו את הדבר הכי רציני, הכי סביר, אנחנו מגישים תקציב לשנה וחצי, מגובה או משולב בתוכנית כלכלית משמעותית, וזה הדבר הנכון. אני רוצה לסיים, אדוני היושב-ראש, ולבקש מחברי הכנסת, עם כל הכבוד לרצון הטבעי להתפלמס בין אופוזיציה לקואליציה, שאני מכבד אותו, לא להתעלם מהמציאות, לא לטמון את הראש בחול. לא להתעלם מחומרתו החריגה, הבלתי-רגילה, של המשבר. לא להתעלם מכך שהממשלה החדשה מקבלת מציאות קשה, גירעון קשה מנשוא, אבטלה שמתפתחת בצעדי ענק, האטה חמורה ביותר בייצוא, וזה מחייב פרלמנט רציני לתת לממשלה גיבוי ולתת לה את היכולת, אני מדבר על תנאי הכרחי, זה עוד לא תנאי מספיק, התנאי ההכרחי להתמודדות טובה, שמאפשר, שנותן סיכוי להתמודדות נכונה, הוא תקציב ל-18 חודשים, ולא שני תקציבים בתוך 18 חודשים. זה הכרחי, וזה מתחייב. אני ומשרד האוצר, וגם הממשלה, לקחנו על עצמנו אתגר עצום, שיש בו גם סיכונים, ואני מבקש מהכנסת את תמיכתה, כי זו שעת חירום, ואלה צעדי חירום, ורצוי ככל האפשר שיהיו גם אחדות וממלכתיות של חירום.

אני רוצה לשאול את השר שאלה. האם אדוני השר מסכים לענות על שאלה? ברצון, שאלה אחת מהשר הקודם, בשמחה. אני מקווה שזאת לא תהיה התרסה, אלא שאלה עניינית.

אני מברך אותך על דבריך ומבקש לשאול אותך את השאלה הבאה: ראש הממשלה התחייב, בהסכמים הקואליציוניים, שלא להניח תוכנית כלכלית אלא לאחר שיקבל את הסכמת יושב-ראש ההסתדרות הכללית ויושב-ראש המעסיקים. האם עניין בחינת התקציב או דחיית הצגת התקציב והבאתו בחלוף 107 יום,

ההסכם הקואליציוני, בוא נשמע את סוף השאלה. חבר הכנסת בר-און, שאלתך היתה ברורה. האם קיבלתם את האישור של עופר עיני ושרגא ברוש למה שאתם מציגים היום? השאלה התחילה בשאלה והסתיימה בהתרסה. אינני חושב שהדבר מחייב, מבחינת הכנסת,

אשמח לענות בשני משפטים. כבוד השר סער, יש לי פה בעיה עם חבר הכנסת בר-און. יש לי גם בעיה אתך, שאתה יוצא מהספסלים ולא יודע שפסקה היכולת שלך לקרוא קריאות ביניים, ויש לי בעיה עם השר בר-און שחזר לספסלים ורוצה להספיק את כל שלוש השנים שבהן הוא כיהן כשר.

גם, חבר הכנסת סער, חבר הכנסת בר-און שמר על כושר בנושא הזה כל הזמן. קיבלתם רשות מעופר עיני? חבר הכנסת בר-און, לא ביקשתי, למה אתה עונה? זאת לא מסיבת עיתונאים. חבר הכנסת ארדן, אתה לא משמש בתפקידך הקודם. הוא ביקש לענות. מאיש, לא בצוות 100 הימים כאשר גיבשנו את המלצותינו, ולא עכשיו.

דע לך, מעוגנת בהסכמים הקואליציוניים. עם זאת, אני רוצה לומר לך דבר אחד: אני אעשה כל מאמץ להידברות ולהתייעצות עם משרדי הממשלה האחרים,

עם המעסיקים ועם העובדים. אני מנצל את השאלה שלך ופונה גם אליהם, ואל כל הגורמים במשק, לא רק לכנסת, ומציע לזכור שמדובר בשעת חירום, בצעדי חירום, וראוי שכולם, כולנו נתגייס יחד. בשעת חירום משנים בשעתיים חוק-יסוד? תודה רבה לך, ותודה רבה לכם. חברת הכנסת רוחמה אברהם, חבר הכנסת בר-און העלה לו להנחתה. רבותי חברי הכנסת.

רבותי השרים. השארתם לנו הרבה עבודה.

דברים שלא רואים מכאן רואים משם. אדוני היושב-ראש, אתה יודע שהכול עניין זמני.

תודה רבה.

מי שלא יודע שהכול עניין זמני יש לו בעיה, בעיה קשה. אני ועוד איך יודע. אני גם יודע שהזמנים משתנים, חברת הכנסת רוחמה אברהם, ולכן את צריכה להסתכל קדימה בציפייה טובה. הדברים משתנים. רבותי חברי הכנסת וחברות הכנסת, רבותי השרים, להלן סדר הדיון, שיפתח אותו חבר הכנסת מוחמד ברכה,

אם ועדת הכספים עדיין לא תסיים את דיוניה אנחנו נכריז על הפסקה.

נשמח להתחיל מייד את הדיון בהסתייגויות. חברי הכנסת, לכל אדם לא יוכלו להיות יותר משתי הסתייגויות, כי מדובר פה בשני עניינים, בשני נושאים, ולהתחיל לפצל לתת-נושאים לא נאפשר,

לפני שאני מבקש מחבר הכנסת ברכה לעלות ולהיות ראשון הדוברים, אני מזמין את יושב-ראש הוועדה המסדרת להשמיע הכרזה. צריך הצבעה? לא. לא צריך הצבעה. בבקשה.

שיידונו בכנס פגרה ואחר כך יועברו לוועדות הזמניות. כל זה במטרה לקנות שקט לשלטון החדש לשנתיים הקרובות. ראש הממשלה כנראה מודע, על-פי ניסיון העבר, לכושר הסחיטה שמצפה לו, והוא רוצה לדלג על קשיים, קלקולים ותקלות בממשלה, ולקנות, מתוך האופוריה של תפיסת השלטון, שקט לשנתיים. תוך כדי כך הוא יוצר נזק בל יתוקן לכנסת ולמשטר הדמוקרטי. אנחנו ידענו וצפינו עד כמה הממשלה הזאת מסוכנת לדמוקרטיה, אבל לא חשבנו שזה יהיה מהר כל כך, לבוא ולדחוק את הכנסת לשוליים באחד הדיונים הכי חשובים, שהם במהותו של הפרלמנטריזם. הכנסת אמורה למלא שלושה תפקידים עיקריים בדרך כלל: חקיקת חוקים, אמון או אי-אמון בממשלה, וקביעת התקציב, או אישור התקציב. כאן באים במחטף, כדי לכופף את הכנסת ולדחוק אותה אל מחוץ לשיח הרלוונטי בתקופה הקרובה. יתירה מזאת, לו השנים היו שנים של שקט כלכלי ושל יציבות הנראית באופק, שאין בהן תמורות ומהמורות בכלכלה המקומית ובכלכלה העולמית, היינו אומרים: ניחא, מה שהיה הוא מה שיהיה. אבל כולם יודעים שאנחנו נמצאים בעיצומו של משבר כלכלי עולמי חריף. כשנכנס הנשיא אובמה לתפקידו ב-20 בינואר, הוא חשב על רפורמה רחבת היקף, אבל לא חשב על תקציב של שנתיים ולא של שלוש. גם מה שקורה כאן בארץ, בישראל, בתוך חודש יותר מ-20,000 מובטלים "נחתו" על המשק. הממשלה אומרת שכל השינויים האלה הם כלום, אפשר לעשותם או לעקוב אחרי השינויים התקציביים במהלך השנה. חבר הכנסת ברכה, משפט אחרון בבקשה. אני מסיים, אדוני. תודה. אבל בעצם הממשלה, דווקא בעיצומו של המשבר הזה, מתכוונת לכפות עלינו תפיסה תקציבית שאין בה שמץ של גמישות, שהתקציב יהיה מותאם לשינויים ולתמורות. בעצם, זאת השיטה של הממשלה לחמוק מהמחויבות החברתית כלפי האזרחים שייפגעו. התקציבים של השנתיים הקרובות יהיו תקציבים של תמיכה בהון, ואם רוצים לקבע את זה, זה להתעלם ולדחוק את השכבות החברתיות החלשות ואת השירותים החברתיים החשובים כמו חינוך, רווחה ובריאות. לכן התקציב הזה, ההצעות האלה של הממשלה הן הצעות אנטי-דמוקרטיות, הן הצעות שלומיאליות, הן קניית שלטון בעת אופוריה, והן יגרמו נזק כבד מאוד, בעיקר לשכבות החלשות.

תודה רבה, חבר הכנסת ברכה. חברת הכנסת דליה איציק. אני מודיע שההרשמה הסתיימה. מי שעוד לא נרשם יכול להירשם. מסיימים את ההרשמה בזה הרגע. אחרי חברת הכנסת דליה איציק, חבר הכנסת חנא סוייד. אדוני יושב-ראש הישיבה, אני מאחלת לך המון הצלחה בתפקידך החדש. חברי, רבותי השרים, כבוד שר השיכון, חברי חברי הכנסת, אני הבנתי שהכנסת הזאת תעסוק בעיקר במהויות, לא בצורה של הכנסת, ולכן חשבתי שאולי דווקא הנושא הזה, גבירותי, בהצלחה לכן. ולכן חשבתי שאולי דווקא נושא כל כך חשוב כמו שינוי חוקי-יסוד במדינת ישראל וכמו הבאת תקציב, אסור לו שייעשה במחטף פרלמנטרי מן הסוג הזה. אתה בוודאי תשב בנשיאות הכנסת בתפקידך זה, ובוודאי לא תסכים ולא תרצה שיהיה חוק עוקף-כנסת. אני הייתי בדילמה לא מעט פעמים, בדילמה כזאת לא הייתי. כי זאת לא דילמה. אני מאוד מצטערת שיושב-ראש הכנסת אישר את היום הזה. אני מצטערת שיושב-ראש הכנסת הסכים שהכנסת תהיה מיותרת. המעשה הזה מייתר את הכנסת. אני רוצה שתאמין לי, אדוני היושב-ראש, אני לא זוכרת, דיברתי עם חבר הכנסת אורון קודם. הוא מזקני הכנסת לא בגלל שערו הלבן, ויש לו ניסיון, ויעידו כאן חברי הכנסת, אינני זוכרת, אני ממש רוצה לכבס את מילותי בקפידה, בריונות פרלמנטרית מן הסוג הזה. אני מצטערת, אין לזה קשר לא לאופוזיציה ולא לקואליציה. אין לזה קשר. אני רוצה לבקש ממך, אתה בתחילת דרכך, כדבר בעלת ניסיון לאיש צעיר ומוכשר כמוך, אני באמת חושבת שאתה מוכשר: אל תסכים שזה יקרה. היום אני פה ומחר אתה שם, מחר אני שם ואתה פה. מי שישמור על כבודה של הכנסת, חשבתי שזה מקרה קלאסי, אני לא זוכרת מקרה כזה ב-20 השנים שאני בבית הזה. אני חושבת שוותיקים ממני אינם זוכרים. ולכן, אני חושבת שעכשיו צריכה להתקיים הפסקה. צריך לעשות עכשיו ישיבה של נשיאות הכנסת. אין להסכים בשום אופן, יש פה חברי כנסת הגונים ששייכים לקואליציה והם יודעים שמעולם זה לא היה. אני אפילו לא רוצה להיכנס לתכנים של הדבר הזה. זה לא רק עוקף-כנסת, זה מייתר-כנסת, מבזה-כנסת, ואין זה המקום. בהזדמנות החגיגית הזאת אני רוצה לאחל לכולכם חג שמח. תודה רבה לחברת הכנסת דליה איציק. שמענו את דבריה בקפידה, ונחליט עכשיו להמשיך בדיון.

ואנחנו נשתדל לעשות את הדיון הזה פרלמנטרי ונימוסי ככל שיהיה, ואני בטוח שהוא יהיה כך. חבר הכנסת חנא סוייד, שלוש דקות. לאחר מכן, חבר הכנסת דב חנין. אדוני היושב-ראש, רבותי השרים, חברי הכנסת, אני חושב שהממשלה החדשה, מרוב התרגשות, איבדה את כל הפרופורציות במה שהיא מציעה היום, איבוד פרופורציה במובן המהותי, הכלכלי. כל אחד יודע שהתמורות הכלכליות, שהבעיות הפיננסיות העולמיות מתחדשות כל יום, כל יום יש לנו חדשות מכיוון אחר, ממדינה אחרת, מפולות גדולות. דווקא במקרה כזה אי-אפשר, מבחינה כלכלית, ואני חושב שהנושא כאן הוא נושא כלכלי מהותי, זה עתיד המשק והתקציב של המדינה בשנה הקרובה, במצב כזה נזיל, שמשתנה כל יום, אי-אפשר לבוא ולהגיד שאנחנו רוצים לתכנן לטווח ארוך. הרי כולם יודעים שברזולוציה הקיימת מבחינה כלכלית, עם תמורות כמעט יומיות, אי-אפשר לבוא להגיד שאני רוצה דווקא לתכנן לטווח ארוך יותר. אנלוגיה לתחום שאולי שר האוצר בקי בו היא, אם מישהו פותח נגדך במלחמה, התגובה היא, שאתה ישר מתחיל להגיב, אתה לא אומר: רגע, פסק זמן, אני רוצה להתוות תוכנית אסטרטגית לשנתיים, לשלוש, להגנה. יש כאן איבוד פרופורציות מוחלט שאני לא מבין אותו, וזה מראה שבאמת הממשלה הזאת רק מחפשת את הנוחות וההישרדות ולא דבר מהותי. העניין השני זה הממלכתיות. זאת התבזות של הכנסת. איזה מסר יוצא מהבית הזה, בהזדמנות הזאת, לכלל הציבור? שכל דבר אפשר לעשות פלסתר. מחוקקים חוק-יסוד בתוך יום אחד, כל הקריאות, כל הדיונים, בדבר כל כך חשוב. אני חושב שזה מסר גרוע מאוד, שלילי מאוד, שאנחנו מוציאים מהבית הזה לציבור. בעצם, אם יש לך הכוח, אם יש לך רוב פרלמנטרי, תרמוס, תעשה מה שאתה רוצה. לא חשוב, בושה לא בושה, אתה ממצה את הדיון, לא ממצה את הדיון, אתה עושה לטובת הציבור, עושה לטובת המשק, זה לא חשוב. העיקר שאתה מעביר את הדברים ברוב פרלמנטרי יציב שיש לך. לכן אני חושב שזה מעמד שמבייש את הכנסת. אני חושב שכל הכנסת צריכה להתאחד ולומר לממשלה: חפשו פתרונות אחרים, אפשר לחפש פתרונות אחרים, לקחת בחשבון את פסק הזמן, את חופשת הפסח ואת פגרת הכנסת, אבל בדרך שהיא פחות מביישת ופחות רומסת את הכנסת ואת הכבוד של הכנסת.

חבר הכנסת דב חנין, ואחריו, חבר הכנסת עפו אגבאריה.

חבר הכנסת סוייד,

תפקידה של הממשלה הוא למשול, היא צריכה למשול ולהראות שהיא מושלת, ולכן היא עושה דברים שלא תמיד ימצאו חן בעיני האופוזיציה,

לא בשיטה כזאת. בשיטות שונות, אבל מקובלות כמובן. שונות ומשונות. חבר הכנסת דב חנין, בבקשה. אדוני היושב-ראש, רבותי השרים, עמיתי חברי הכנסת, יש לנו היום תמונה מאוד מוזרה של הכנסת: סיעת הליכוד, שני הספסלים האחוריים שלה ריקים ממושבים, כי למעשה כל סיעת הליכוד עברה קדימה, לספסלי הממשלה. זו אחת מהמוזרויות של הכנסת הנוכחית, אבל זו מוזרות צורנית שמראה מוזרות ובעייתיות הרבה יותר עמוקה. אדוני היושב-ראש, הבעיה הקשה ביותר של הממשלה הזאת, שמסתמנת כבר בתחילת הדרך, היא שהממשלה הזאת משנה באופן מהותי את כללי המשחק תוך כדי המשחק. זה קורה עם הנורמות החדשות של איך מפילים ממשלה, 65 חברי כנסת. למה לא 90? למה לא 120?

הבעייתי, שאנחנו רואים היום, מהלך שערורייתי, בריונות כוחנית, זילות של חוק-יסוד. אדוני היושב-ראש, דיברו על זילות של חוק-יסוד. אני מפנה את תשומת לבך לכך שיש פה פעמיים זילות של חוק-יסוד: פעם בכך שאנחנו משנים חוק-יסוד במהלך חקיקה מהיר,

פעם שנייה אנחנו גורמים לזילות של חוק-יסוד

אינני יודע מהי זילות של חוק-יסוד. מבחינת התוכן, אדוני היושב-ראש, מצד אחד המסר הוא שאין דחיפות. אנחנו לא צריכים לדון עכשיו בענייני התקציב, אפשר לדחות את זה, במקום 45 יום יהיו 107 ימים. זאת אומרת, אין דחיפות. בזמן שבכל העולם יושבים מסביב לשעון ודנים בתוכניות ממשלתיות וציבוריות להתמודד עם המשבר הכלכלי, אצלנו יש זמן, אין דחיפות, 107 יום מספיקים. מצד שני, אדוני היושב-ראש, אין דחיפות אבל יש בהילות, כי רוצים שבתהליך בהול אנחנו נאשר תקציב לשנה וחצי. אני תמה: האם יש מי באוצר, במערכת הכלכלית, באקדמיה הכלכלית, שיכול לספק לנו תחזיות טובות מה יהיה בעוד שנה במשק הישראלי או במשק העולמי? הרי ברור לחלוטין שאין כאלה. לכן המהלך הוא גם מהלך של חוסר אחריות. אני שומע את ההצעות שיש לקראת חוק התקציב החדש,

התוכניות, והן מתחרות זו בזו בחוסר בשלות ובחוסר רצינות.

אדוני היושב-ראש, לסיים בהערות לשתי סיעות גדולות ששותפות לקואליציה הזאת. סיעת הליכוד נוטשת את הדרך שבה נהגה עוד תנועת חרות בראשותו של מנחם בגין המנוח, של הקפדה קלה כחמורה בהוראות הפעולה של הפרלמנט. מנחם בגין, גם כשהיה באופוזיציה וגם כשהיה בשלטון, הקפיד על הנהלים ועל צורת ההתנהלות. אני אומר את זה כמי שמפלגתו, מפלגתי, היתה במחלוקת חמורה עם מנחם בגין ועם דרכו.

היום את הדרך הזאת נוטש, ויש מקום לחשבון-נפש. וכמובן, מפלגת העבודה, המפלגה שהתחייבה להילחם על שלטון החוק ושמראה לכולנו דוגמה ירודה במיוחד של דרך להידבק לכיסאות, של אופורטוניזם פוליטי חסר גבולות ושל ויתור על כל עיקרון פוליטי מכל סוג שהוא. אדוני היושב-ראש, אני מקווה שהיום אנחנו נדע לעצור את הפארסה הזאת ולדחות את הצעת החוק הזאת. תודה רבה, חבר הכנסת דב חנין. חבר הכנסת עפו אגבאריה,

חבר הכנסת חיים אורון. יפה לשמוע ממך, חבר הכנסת חנין, על מורשתו של מנחם בגין.

ואפילו מרגש אותי לשמוע ממך על מורשתו של בגין. זה לא בגלל שהיינו דחויים כאן לפני כמה שנים על-ידי מישהו אחר, לפני הרבה שנים בעצם. חבל שאתם לא ממשיכים את הדרך הזאת. תודה רבה. חבר הכנסת אגבאריה, שלוש דקות. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, ערב חג החנוכה האחרון, ב-27 בדצמבר אשתקד, יצאה ישראל למבצע "עופרת יצוקה" נגד רצועת-עזה. במהלך המבצע, שנמשך כשלושה שבועות, רצחה ישראל בדם קר כ-1,000 בני-אדם, רובם המכריע אזרחים תמימים וחפים מפשע, הרסה בתים על יושביהם והפכה את עזה לעיי חורבות. במהלך המבצע הרצחני לא חסכה ישראל משאבים, וחיילי הצבא הישראלי עבדו שעות נוספות כדי לרוקן את הארסנל העצום שבידי הצבא ולהשתמש בו נגד אזרחים ונגד תשתיות. אדוני היושב-ראש, שלא במפתיע העדיפה ממשלת ישראל להתעלם מהמצב הכלכלי הקשה,

נשמע את הערתו של חבר הכנסת חסון. שנוצר בעקבות המשבר העולמי, ולא הכריזה על מבצע "עופרת יצוקה" בתחום הכלכלי, לא הייתי ער להערה ואני מבקש ממך, אני מקווה, חבר הכנסת אגבאריה, אם שמעתי נכון את הערתו של חבר הכנסת חסון, שמדינת ישראל לא הואשמה ברצח היום הזה. אם אינני טועה אתה אמרת את המשפט. אני לא יודע אם בעתיד זה לא יהיה, אבל נראה. גם לעבר, אני מבקש אם אפשר למחוק את הביטוי "ישראל רצחה במבצע 'עופרת יצוקה'".

ישראל היתה במבצע של הגנה עצמית מובהק. זו עובדה. אני הייתי בעזה וראיתי את האנשים האלה בדיוק אחרי המבצע. מאה אחוז, ואני הייתי בשדרות וראיתי שבע שנים. אין לך זכות לצנזר. אתה לא בעמדה של צנזור. אתה מנהל ישיבה.

אנחנו ננהל ישיבה שמדינת ישראל לא תואשם בה ברצח. סליחה, כשאני מנהל ישיבה ישראל לא תואשם בה ברצח. אם צריך, גם נעצור את הישיבה. אתה לא יכול לצנזר אותו. שמעת אותי, חבר הכנסת ברכה? אתה שמעת מה שאני אמרתי? עכשיו אם אני ארצה אני גם אעצור את הישיבה כאשר מדינת ישראל מואשמת ברצח. לא תואשם המדינה שלנו ברצח. לא תואשם. לא תואשם. חבר הכנסת ברכה, המדינה שלנו לא תואשם ברצח במבצע מובהק, לך לוועדת האתיקה.

אני לא אצנזר חבר כנסת, אני אבקש ממנו לכבס את מילותיו. אם יש לו טענות על מבצע "עופרת יצוקה", יטען את טענותיו, לא במלה "רצח", ואני מודה לחבר הכנסת חסון על הערתו. חבר הכנסת אגבאריה,

אנחנו לא נשתמש פה במלים שלא היינו רוצים שישתמשו בדיון הזה,

חבר הכנסת ברכה, מנהל את הדיון הזה. תמשיך בבקשה. ערב חג הפסח, וכשבוע לאחר השבעתה של הממשלה החדשה, נראה כי ממשלה זו לא מתכוונת לסטות ממדיניותה של הממשלה הקודמת וכי אין בכוונתה להכריז מלחמת חורמה ולטפל טיפול שורש במשבר הכלכלי-חברתי. הסנוניות הראשונות לאטימותה של הממשלה החדשה למצוקותיהם של השכבות החלשות היו במינוים של 30 שרים וכעשרה סגני שרים, מה שהפך את ממשלת נתניהו השנייה לממשלה המנופחת ביותר בתולדות מדינת ישראל. בצדק כינה חברי חבר הכנסת מוחמד ברכה את ממשלת נתניהו: ממשלת עלי בבא ו-40 השודדים. קשה לראות כיצד ממשלה שבה מכהנים בין היתר שר לענייני מיעוטים, שר לענייני ירקות כבושים ושר לענייני קופסאות שימורים תוכל להקצות משאבים לטיפול בקשישים, באמהות חד-הוריות ובנכים ולהצלת מערכת החינוך ומערכת הבריאות. במקורות היהודיים נכתב אומנם כי הנבואה ניתנה לשוטים, אך נראה כי לא יהיה זה הרפתקני יתר על המידה להתנבא כבר כעת על סדר העדיפויות של הממשלה החדשה ולגבי תוכניותיה לעתיד.

סביר להניח שהממשלה החדשה, כמו קודמותיה, לא תשקיע משאבים בצמצום הפערים בין יהודים לערבים ולא תקצה משאבים למיגור העוני והאבטלה. ניתן יהיה גם להניח במידה רבה של ודאות כי ממשלה זו, כמו קודמותיה, תמשיך לתקצב את בניית ההתנחלויות הלא-חוקיות, המכונות בטעות "מפעל", במקום לתקצב מפעלים שנמצאים על סף פשיטת רגל ושחרב הפיטורים מאיימת על עובדיהם.

בימים טרופים אלה, כשהאבטלה גואה ורושמת שיאים חדשים, אני מתקשה לראות את הממשלה החדשה, שמתייחסת למשרד כה חיוני וחשוב כמו משרד הבריאות כאל אבן שאין לה הופכין, נכנסת בעובי הקורה ומטפלת בשלל המצוקות בתחום החברתי. ראש הממשלה החדש אומנם אמר בפתח ישיבתה הראשונה של הממשלה כי הגיע הזמן להפשיל שרוולים,

קטעו אותי, ניצלת את זמנך לדבר בנושא אחר. קטעו אותי וזה לא על חשבוני. ודאי, כי ניצלת את זמנך לדבר בנושא אחר.

יתירה מזו, הממשלה החדשה נחושה להעביר תקציב לשנתיים, וחוששני ששנתיים אלו יהיו שנתיים של בצורת כלכלית, של קפיטליזם חזירי ושל התנכרות והתעמרות בעניים חסרי כול. אשר על כן, צו המצפון מחייב אותי ואת חברי לסיעה להצביע נגד התקציב, נגד הקיפוח ונגד המשך העברת תקציבים מיותרים לטובת ביטחון פיקטיבי והתנחלויות לא לגיטימיות על חשבון מי שזקוקים לתקציבים אלו כמו אוויר לנשימה.

חבר הכנסת אגבאריה, אם אתה מוכן להישאר דקה, ברשותך, עוד כמה שניות. אני מבקש ממך לחזור בך מהדברים על רצח שבוצע על-ידי מדינת ישראל במבצע "עופרת יצוקה". אני חושב שאם אתה רוצה דבר כזה, אתה יכול להעביר לאיזו ועדה, אבל אני חושב שמה שאני ראיתי היה רצח לשמו. כשראיתי ילדים בבתי-חולים, כל כך שרופים מהפוספור, אני לא חושב שזה היה באמת, אז חבל שלא ביקרת גם בבתי-חולים במדינת ישראל.

אני ביקרתי גם בבתי-חולים, מאה אחוז. ולידיעתך, אני גם טיפלתי בהרבה חיילים, ובמתנחלים גם, אז טוב עשית. לא כמוך, גם הצלתי אנשים.

תודה, חבר הכנסת אגבאריה. אז אני מבקש למחוק מהפרוטוקול את הביטוי "ישראל רצחה ילדים במבצע 'עופרת יצוקה'". חבר הכנסת חיים אורון,

אתה לא יכול למחוק, אתה לא יכול לכתוב פרוטוקול. אתה לא תופס, אתה לא תופס את מגבלות התפקיד שלך, אז אנחנו נראה מה אנחנו נעשה, אדוני חבר הכנסת ברכה, בעניין הביטוי הזה, שלא יהיה פה כשאני מנהל ישיבות.

אתה יכול, חבר הכנסת ברכה, אני אומר לך, אתה עושה מעשה חמור. חמור מאוד. גם להגיד שמדינת ישראל רצחה ילדים זה דבר חמור.

נקיים את הדיון הזה בהזדמנות אחרת. נקיים, אדוני חבר הכנסת ברכה, את הדיון בהזדמנות אחרת. כשאני מנהל ישיבה, ישראל לא תרצח ילדים,

או הביטוי "ישראל רצחה ילדים" לא יהיה, חבר הכנסת ברכה. חסר-ניסיון, אני עכשיו מנהל את הישיבה. אני אומר לך שהדיון הזה, כשאני מנהל ישיבה, ואני מאמין שגם חברי, גם מקדימה, לא יסכימו לביטויים מהסוג הזה. תשמעו. הכיסא הזה שאתה יושב עליו, הוא כיסא רם,

דוכן הנואמים של כנסת ישראל במדינת ישראל, ולא יישמע הביטוי הזה. ועכשיו חבר הכנסת חיים אורון.

אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, אני מציע לכמה מחברי הכנסת פה טיפה לרדת באוקטבות. הוגדר פה כמה פעמים ההליך שמדובר בו ב"בריונות פרלמנטרית", ולא יכול להיות שהיושב-ראש ימשיך בבריונות. כל מה שהופיע כאן יופיע בפרוטוקול, כולל האמירה שלך למחוק, והאמירה שלו לא למחוק, ומי שירצה לקרוא את הפרוטוקול יקרא את הכול. ואני מציע לך, עם כל הכבוד ועם כל הביטחון העצמי, ואני מקנא בך, להבין שהתפקיד הזה הוא קצת יותר צנוע. יש לך תלונה כלפיו, אני אתן לך את הכתובת: יושב-ראש ועדת האתיקה, שעדיין לא נבחר. אצלו תלין על דבריו בכנסת.

ולא מוחקים פה פרוטוקולים, ומכניסים פרוטוקולים,

תודה לך, חבר הכנסת אורון, על ההערה. תודה, באמת. ואשר לנושא עצמו, אני רוצה להתייחס במסגרת הזמן שניתן לי, ואני מקווה שהערה כזאת לא תיחשב לי,

במקומותינו גם זה כנראה בתוך השלוש דקות,

אדוני,

אני רוצה להתייחס ל"בלוף" של תקציב דו-שנתי, כי הוא כאילו הנימוק המהותי בסיפור שמדובר בו. מישהו מפריע לממשלה לעשות תוכניות רב-שנתיות? אני אביא אתכם לספרי התקציב ותגלו בהם אין-סוף תוכניות רב-שנתיות, שפועלות עכשיו. שר הביטחון לשעבר יספר לכם על תוכנית רב-שנתית בביטחון ובכל אחד ממרכיביו, ושר החינוך יספר לכם על "אופק חדש",

ושר הרווחה יספר לכם על תוכנית להוסטלים,

פתאום בא שר האוצר החדש, שטייניץ, ב-100 ימים, והם צריכים רב-שנתי. הם צריכים רב-שנתי רק בשביל דבר אחד, בשביל למנוע מהכנסת, על-פי החוק, להתערב במה שיקרה פה בנושא התקציב בשנתיים הקרובות. זה הכול. כי אם הממשלה תרצה, אין בעיה, היא תביא תיקון, כמו שהיא הביאה עוד תיקונים לתקציב. כל שבוע, כל פעם, היא תביא את זה. זה מקרה שיש תקציב שנתי?

התקציב הוא ביטוי של מדיניות. מכל השנים, זאת השנה לתקציב רב-שנתי? אדוני היושב-ראש, אני, בין שאר חטאי, יושב-ראש במועצת מנהלים, לקיבוצניק מותר בקיבוץ שלו, אם הוא לא מקבל שכר נוסף, שלא ישאלו אותי תיכף, ולפני כמה שבועות, במסגרת דיון, אמרנו למנכ"ל: תביא עכשיו תקציב חדש ל-2009, אחרי שהתקציב כבר אושר, לא כמו בכנסת. ולפני כמה שבועות אמרנו לו: תביא תקציב חדש לרבעון הבא, כי אף אחד לא יודע להגיד מה יהיה ברבעון שאחרי הבא. ולפני שבוע אמרתי לו: תביא תקציב לחודש הבא, על בסיס תוכנית. זה מה שקורה בעולם. אלוהים אדירים. הסנאט האמריקני בארבעת החודשים האחרונים כבר אישר ארבע תוכניות. הוספתי לך עוד דקה. ואתם, מה אתם באים? אונסים את הכנסת, מסתתרים מאחורי, כאילו, עבודה רצינית. תעזבו את הסיפור הזה. במקום לעשות את הדבר ההכרחי, תאשרו את התקציב אני אצביע נגדו. אתם יודעים, חברי הכנסת, כשאין תקציב מבצעים בערך 75% מהתקציב המאושר, ויש מקומות שיש להם תקציב מאושר ולא מממשים אותו, כי אין תקציב. אז עושים הכול הפוך, ועולים לדוכן באמירות כאלה מתוחכמות. אתם אונסים את הכנסת כי אתם פוחדים לשבת מול ליצמן, ולשבת מול אלי ישי, ולשבת מול ברק בשנה הבאה בוויכוח על התקציב, אז אתם אומרים: יאללה, בואו נעשה את זה לשנתיים. זאת שערורייה לפי כל אמת מידה, ואני מקווה שהכנסת תדע לפחות, אם היא לא תצליח להפיל את זה, לבטא את התנגדותה לדבר הזה. תודה, חבר הכנסת אורון. חבר הכנסת אילן גילאון, ולאחר מכן, חבר הכנסת ניצן הורוביץ. כל סיעת מרצ. אנחנו מייתרים לכם את ישיבת הסיעה. אחרי חבר הכנסת הורוביץ, חבר הכנסת עמיר פרץ. אדוני היושב-ראש, חברות וחברי חברי הכנסת, גם אני פניתי, יחד עם שאר ראשי הסיעות, ליושב-ראש הכנסת, וקיבלתי מכתב מנומק, שלפיו מבחינה פרוצדורלית אפשר לקיים את הדיון הזה. ואני קטונתי מעניינים פרוצדורליים, אדוני, כי היועצת המשפטית, או הסגנית ליועצת המשפטית או ליועץ המשפטי של הכנסת, אמרה שמבחינה פרוצדורלית הדבר אפשרי, ואין שום מניעה לקיים את הדיון הזה. אני רק רוצה להגיד לך, אדוני היושב-ראש, הבעיה בדיון הזה היא שהוא בלתי קביל, או מה שהאנגלים קוראים לו It's not done, לא עושים דברים כאלה. יכול להיות שמבחינה פרוצדורלית כן. דברים כאלה לא עושים, כי ככה לא בונים תקציב, ויתירה מכך: ככה, אדוני, לא בונים אמון. אבל מכיוון שחברי הקודמים היטיבו להתבטא, וחברי הקודם חיים אורון אמר את הדברים הרבה יותר טוב מכפי שאני יכול לומר אותם, אני רוצה לנצל את שתי הדקות שיש לי,

בתוך אוקיינוס הציניות הזה, שמתהלך כאן, בהתוויית התקציב, והממשלה, וכל מה שמסביב, כדי לקרוא כאן מכתב שאני משמש דוור שלו. לחבר הכנסת יש תפקידים שונים,

לפעמים לשים רגל בדלת עבור מישהו שאין לו מספיק תמיכה, וגם להיות דוור לאנשים שהמכתבים שלהם לא ממש מגיעים. לשר האוצר הספקתי לתת את המכתב, לראש הממשלה אני אניח את המכתב על שולחנו האמצעי,

בשתי הדקות שנותרו לי, להיות הדוור של גל סער, ולקרוא את מכתבה כפי שהיא כתבה אותו: "לך, ראש הממשלה, שר האוצר, יושב-ראש ההסתדרות, או בעצם לכל אחד שיכול לעזור ולהשפיע, שלום רב. שמי גל סער ואני הבת של מוטי סער, יושב-ראש ועד העובדים של מפעל 'עוף העמק'. למרות שאני רוצה להביע במכתב זה את הרגשות שלי ביחס למצב אליו נקלעה המשפחה שלי בעקבות הרצון לסגור את מפעל 'עוף העמק', הייתי רוצה קודם כול להתחיל בתחושת הגאווה שיש לי לאבא שלי, שניהל ומנהל את המאבק בנחישות רבה ובאמונה שיצליח להציל את מקור הפרנסה שלו ועבור האנשים שעובדים אתו כל כך הרבה שנים. אפילו ביום הנישואים של ההורים שלי, שהיה בתחילת המאבק, אמרתי לו שאולי יבוא הביתה ונחגוג כמו כל שנה, אבל הוא לא הסכים ואמר לי שלפעמים צריך לשים את הרצונות האישיים ואת האהבות שלך בצד לטובת הכלל. "עכשיו הייתי רוצה לשתף ולהגיד שלמרות שאני נערה וההורים שלי מאוד מנסים להתנהג באומץ מול המצב החדש, אני מרגישה את המתח, הדאגה, הרגשת העמימות, חוסר הוודאות והחשש מהעתיד. כשאני מדברת על עתיד אני מדברת גם מבחינה כלכלית וגם מבחינה רגשית. בגלל שאין לי תשובות לכל מה שקורה ובגלל שאין לי אפשרות השפעה בחרתי לשאול אותך את השאלות שמטרידות אותי, ואולי אזכה לתשובות שיעזרו לי להתמודד. מה עושים עם אבא שלא מחייך? מה עושים עם אבא שיושב רוב היום ושותק? מה עושים עם אבא שלא יודע מה יעשה מחר בבוקר? מה עושים עם אבא במצב רוח רע ליד שולחן ליל הסדר? מה עושים עם אבא שאין לו תשובות לשאלות שאנשים שואלים אותו? "אני חייבת להגיד שעד שלא מרגישים את זה, לא מבינים את זה. עד שלא חיים את זה, לא מבינים שאי-אפשר לקבל את זה. "אבא שלי תמיד עודד אותי, עזר לי למצוא פתרונות לכל מיני שאלות,

כשהוא צריך פתרונות ועידוד, אני מנסה למלא את התפקיד, אך לא ממש מצליחה לצערי. המצב מורכב מדי עבור ניסיון החיים שלי, למרות שיש בי רצון עז לעזור. אבל איך עושים את זה? איך עוזרים לאבא? איך עוזרים כשיש רצון אבל אין אמצעים? "אני מאמינה שיש לך דרך, והיא נמצאת היכן שהוא. עזור לי לעזור לאבא. בציפייה, גל סער, ילדה לאבא מפוטר". איך שלא תתוו את התקציב, בדרך המקובלת או בדרך שאתם בוחרים, שאיננה מקובלת, עדיף שיהיה על לוח לבכם המכתב הזה, של גל סער. תודה רבה, אדוני.

חבר הכנסת ניצן הורוביץ, אתה הבא בתור. ביקשתי מהמזכיר לקרוא לשר. אינני יודע מי בתורנות עכשיו,

או שהם עוד לא קבעו את זה במזכירות הממשלה.

אני שומר על כבודה של הכנסת. ביקשתי שיקראו לשר, אולי הוא בא מאחור. אין שרים.

אין מספיק שרים. זאת ממשלה בלי שרים. תביאו את אורית נוקד, חבר הכנסת הורוביץ, תעלה בבקשה לדוכן, אנחנו מייד קוראים לשר. אדוני המזכיר, האם קראת לשר? זבולון אורלב מחליף אותה בוועדת הכנסת.

אני מציע שתספר לחברי הכנסת על תיאטרון, "הכיסאות" של יונסקו.

חבר הכנסת שי, קראנו לשר. בינתיים אנחנו עם חבר הכנסת הורוביץ. ירצה לדבר את הזמן שלו ולאחר מכן לקבל עוד קצת זמן כדי שגם השר ישמע את דבריך, חבר הכנסת הורוביץ, נוסיף לך דקה. המזכיר, האם קראו לשר?

תתחיל, חבר הכנסת הורוביץ, ולאחר מכן, חבר הכנסת עמיר פרץ.

אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, קודמי דיברו על כך שמה שקורה היום הוא אונס של הכנסת, אבל זה אונס מוזר, כי האונסים אפילו לא טורחים להראות את פניהם כאן ועושים את זה באמצעות שימוש בריוני ודורסני בתקנון ובצורה עזת מצח ומחוצפת. קודם עלה לכאן שר האוצר, חסר הניסיון הכלכלי, ואמר שאחד השיקולים במהלך הזה הוא לאפשר לכנסת יותר זמן לדון. אפילו הוא לא טורח לשבת כאן ולענות על הטענות האלה. זהו מהלך בריוני, חסר תקדים, לא רק בכנסת, אלא בכלל בפרלמנטים ברחבי העולם, לא נוהגים בצורה הזאת. רבותי, זהו חוק-יסוד, חוק-יסוד זה לא איזה דבר פעוט. מעבר לעובדה שתקציב דו-שנתי הוא דבר אווילי במציאות משברית כזאת שאנחנו נמצאים בפניה, שמחייבת התאמות ומחייבת גמישות. מדוע היה צורך להעביר את המהלך הזה היום,

בשלוש הקריאות? מה היה נגרע מהממשלה, משר האוצר או מראש הממשלה ומהתוכניות המהוללות שלו, לו היו נותנים כמה שבועות לכנסת, לו היו מאפשרים דיון, למשל בעניין הזה, ולא היו מעבירים את שלוש הקריאות ביום אחד? מה היה קורה? הייתי מגדיר את זה אפילו מהלך פחדני. מעבר לזה, אפילו לטובת החוק ולטובת התקציב, הכנסת ודיוני הכנסת אינם מטרד, זאת אומרת, כשאתה מביא את התקציב לעיון, אתה פותח אותו, אתה דן בו, אתה משפר אותו. תקציב שמובא באופן כזה, במחטף כזה, במהלך בריוני כזה, יהיה תקציב רע, והחוק הזה יהיה חוק רע, חוק קלוקל. אני רוצה לפנות כאן, בהזדמנות זו, במיוחד אל חברי המכונים "מורדי העבודה". מורדי העבודה, חמישה חברי כנסת מסיעת העבודה, חלקם יושבים כאן, חלקם לא יושבים כאן, אני רוצה לקרוא לכם, חברי, להרים יד נגד החוק הזה ונגד ההצעה הזאת, לא לתת יד לקואליציה דורסנית ולרוב דורסני לדרוס את כבודה של הכנסת ולאנוס את הכנסת. ובהמשך להתייצבות שלכם, שאני מקווה שתהיה כאן בולטת וברורה נגד החוק הזה, אני קורא לכם, מורדי מפלגת העבודה, לעזוב את הממשלה הרעה הזאת, לעזוב את הקואליציה הרעה הזאת ולחבור אלינו, לאופוזיציה, למאבק משותף. כשבאתי לפוליטיקה לא חשבתי שכל כך מהר נרד לשפל מדרגה כזה, שכל כך מהר הקואליציה תעשה שימוש כל כך בוטה וולגרי ברוב שיש לה כדי לדרוס את האופוזיציה בכנסת, פשוט לשים אותה ללעג ולקלס. אני חושב שזה יום שחור לדמוקרטיה הישראלית, יום שחור לכנסת, ואני מקווה שכולנו בכנסת נעשה מאמץ כדי להכשיל את הדבר הרע הזה שמונח לפנינו.

תודה, חבר הכנסת הורוביץ. חבר הכנסת עמיר פרץ, ולאחר מכן, חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה. למה אתה לא מפסיק את הדיון? קראנו לשר, ומייד ייכנס שר. אתה צודק, השר לשעבר עזרא. הערתך נרשמה. אתה צודק, ואנחנו מטפלים בעניין הזה,

נכון, מה נשאר לי לעשות פה? להשתעשע. טוב מאוד. עדיף מלהיות מעוצבן. חבר הכנסת עמיר פרץ, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, ממשלה נכבדת וחסרה, דווקא רציתי לברך את שר האוצר על כניסתו לתפקיד שר האוצר ולאחל לו הצלחה, אני מקווה שהוא שומע אותי, אבל כאשר שמעתי את טיעוני שר האוצר, קשה להאמין שאפשר להשתמש בנימוקים טכניים כדי להתמודד עם סוגיות כלכליות כל כך חשובות. הרי למה הדבר דומה? הדבר דומה למצב שיש לך פצוע, ובאים הרופאים לפצוע ואומרים לו: רגע, רגע, אתה מדמם, אבל חכה, נעשה לך תוכנית שיקום. התוכנית תיקח שנה, שנה וחצי, תעזוב רגע את הדימום בצד. הדימום יכול לגרום לו נזק בלתי הפיך. הרי זה לא ייאמן. בכל העולם קודם כול דואגים לכך שהדימום ייעצר, כדי שיהיה אפשר להתמודד נכון עם הבעיות המרכזיות. מה שר האוצר אומר? אני לא בא אליו בטענות, כי לצערי הרב ראש הממשלה, בעצם מינויו את שר האוצר, עשה מהלך נכון, אבל בעובדה שמינה את עצמו לשר-על לעניינים אסטרטגיים פגע ביכולת התפקוד של שר האוצר. היה ראוי שהיה נפטר מהמהלך הזה ונותן לו לתפקד כמו ילד גדול, והוא מסוגל, אין לי ספק בכך. הניסיון לומר 106 יום, מה זאת אומרת לא להטריד את הכנסת? סליחה, הייתי גאה אם היו מביאים אותי בחופשת החג כדי לדון בשאלה איך מטפלים במובטלים, איך מטפלים בבעיות הרווחה. מה, רק שר החוץ יעבוד בחול המועד? גם אנחנו רוצים לעבוד בחול המועד. היינו מרגישים שאנחנו עושים דבר חשוב, נכון, לטובת מדינת ישראל, זה היה נותן הרגשה טובה גם לציבור. מה אומרים לנו? לכו לחופש, הכול בסדר. אם נלך לחופש לא יהיו 40,000 מובטלים נוספים אחרי החג? אם נלך לחופש הפערים יצטמצמו? סליחה, אל תיתלו בנו. אתם רוצים לצאת לחופשה? אני רואה שכבר יצאתם. צאו לחופשה.

ככנסת, מוכנים להתייצב מבוקר עד ערב, בכל רגע, כדי להתמודד עם הבעיות האמיתיות של מדינת ישראל. משפט אחרון, אדוני היושב-ראש. אני באמת חושב שהתופעה הזאת, של בתי-התמחוי, דווקא ערב חג הפסח, צריך שייאמר עליה משהו. יש דינים שאי-אפשר להתעלם מהם, מתן בסתר, כל הנושאים הכי מרכזיים בערכים החברתיים שהיהדות קבעה לנו. אני מקווה שהממשלה אינה מתכוונת להפוך את התרבות הזאת לחלק מהמדיניות. אני בעד לסייע לחלשים, אני בעד להתמודד עם הבעיות התזונתיות, אבל אני נגד המצב הזה שבו התורים הולכים ומתארכים, וכל מצלמות הטלוויזיה הפכו חלק מהעניין הזה. הגיע הזמן שנחזור לתפיסה הבסיסית, יש ביטוח לאומי בישראל, ודרכו צריך להפעיל את כל התוכניות כדי לסייע לחלשים, ולא להשתמש בהם כחלק ממסע ציבורי מכוער וחסר ערך. תודה רבה. תודה רבה, חבר הכנסת עמיר פרץ. חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה. אני מסב את תשומת לבה של האופוזיציה לעובדה שיש כאן שני שרים מטעם הממשלה. חבר הכנסת נחמן שי, אתה ביקשת שר. חבר הכנסת נחמן שי, שבשיחה עם דובר מפלגת האופוזיציה לא שם לב שנכנסו שני שרים לאולם. אני מברך אותך ומודה לך מאוד, אדוני היושב-ראש.

אני מאוד מודה לך. חבר הכנסת זחאלקה, שלוש דקות. לאחר מכן, חברת הכנסת אורית זוארץ. כבוד היושב-ראש, רבותי חברי הכנסת, לפעמים יש אילוצים שיכול להיות שיצריכו שינויי חקיקה או התאמות מסוימות. ואם היה אילוץ אמיתי, אני לא חושב שמישהו מחברי הכנסת היה מתנגד. אבל לא מדובר כאן באילוץ אמיתי, אלא בניצול מצב נתון כדי להעביר תוכניות שאין בינן לבין האילוץ

הממשלה רוצה להעביר תקציב לשנתיים. היא חושבת שזו שעת כושר. הקואליציה באופוריה. שר האוצר וראש הממשלה והממשלה יכולים להעביר את התוכניות שלהם, את הרפורמות שדיברו עליהן תיכף אגיד משהו על רפורמות, ולקנות שקט למשך שנה וחצי. זה משחק פוליטי. אומרים שביבי נתניהו להטוטן, כנראה הקרקס התחיל. התחיל הקרקס, ועל חשבונם של האזרחים ועל חשבונן של השכבות החלשות ועל

של מערכת הביטחון הסוציאלי,

ולמה אני אומר את זה? כי ביבי נתניהו לא נולד אתמול. ניסינו אותו בתור שר אוצר, בתור ראש ממשלה ובתור מי שהעביר רפורמות כלכליות, והמדיניות שלו היא לנצל משברים כלכליים כדי להעביר שינויים מבניים במשק לטובת העשירים. הוא מאמין בזה. זו משנתו, אל תטעו בו. יש לו משנה כלכלית-חברתית סדורה. הוא מאמין שאם נותנים לאילי ההון להתעשר יותר, לעשירים להתעשר יותר, משהו יטפטף מלמעלה לשכבות החלשות, וככה הוא עושה טובה לכולם. אני לא רוצה עכשיו לטפל במשנתו הכלכלית, אבל כל מי שחשוב לו, אין לך הרבה זמן,

כל מי שחשוב לו,

האזרח הקטן, צריך להתנגד בצורה חריפה ביותר להצעה הזאת, מסיבה מהותית. הממשלה, נגיד, תעביר תקציב ב-2009 כפי שהיא רוצה, ואנחנו לא נוכל לתקן אותו. אבל אם יעבירו תקציב ל-2009, יש מקצה שיפורים בתקציב 2010, ואז לכולם ייראו, כולל לאנשים בקואליציה, הנזקים של תוכניתו הכלכלית של שר האוצר ושל ראש הממשלה, ואז אפשר אולי לשנות משהו. ככה, במקום עם נזקים לחצי שנה ואפשרות תיקון, אנחנו נתקעים עם נזקים לשנה וחצי ואדמה חרוכה רחבה יותר.

תודה רבה לך, חבר הכנסת זחאלקה. אגב, אני הייתי פה ותיקנו אותי. בפעם הקודמת קראתי לך חבר הכנסת זחאלקה,

זו הזדמנות לתקן גם אותך. שמו של ראש הממשלה הוא בנימין נתניהו,

בנימין נתניהו, זה שמו, ולא ביבי נתניהו.

אם מישהו שכח את שמו, אז אני מזכיר לכם ששמו של ראש הממשלה הוא בנימין נתניהו, חבר הכנסת רמון. במחשבתנו זה או ביבי או ציפי. אהה, אוקיי. אז מה שקרה, חברת הכנסת תירוש, שראש הממשלה, אני אחזור שוב, הוא בנימין נתניהו. חברת הכנסת תירוש, בבקשה. אולי נעשה תיקון לחוק בעניין הזה,

אין צורך להעביר תיקון לחוק,

אנחנו פה מוכנים, כפי שאתם רואים. בקצב הזה זה עוד יקרה. אתם תחליפו, כשעבדנו ביחד בשגרירות בוושינגטון קראו לו ביבי.

חברת הכנסת זוארץ,

חבר הכנסת אורי אריאל. כבוד היושב-ראש,

נתניהו, ריבלין והממשלה ממשיכים לבזות בפעולותיהם ובמעשיהם לא רק את מדינת ישראל ואת ממשלת ישראל, אלא גם את כנסת ישראל. ההצעות שמונחות כאן היום, הרצון לשנות חוקי-יסוד במחטף, אין להן שום קשר למשבר הכלכלי. אין בהן פתרון למשבר הכלכלי. הממשלה דואגת ליציבותה שלה ולא ליציבות המשק. מדובר במחטף נוסף ובשינוי חוקי-יסוד לצורך הישרדות הממשלה ותו לא. אין גבול לעזות המצח ולהתנהלות הבלתי-נסבלת. ממשלה שנשענת על קצוות, שבה הכיסאולוגיה מחליפה את האידיאולוגיה, שמונו בה שרים על ימין ועל שמאל בעלויות של מיליונים על חשבון משלם המסים. ואם זה לא מספיק, כדי לכרסם בתקציב המדינה מונו סגני שרים מיותרים בכל אותם תיקים חסרי תוכן ותכלית. היום, בלי להניד עפעף, מבקשים ראש הממשלה ושר האוצר לקבע את המציאות הקשה הזאת ולעגן אותה, תוך ניצול ציני של הכנסת, בזמן שאלפי מפוטרים נאלצים לעזוב את מקומות העבודה, ונותרים ללא יכולת לפרנס את בני המשפחה בכבוד. מפעלים נקלעים לקשיים ועסקים נסגרים, ולמאות אלפי משפחות אין היכולת לחגוג את חג הפסח בכבוד. הן נשענות על עמותות וארגונים שמחלקים אלפי מארזי מזון לחג, ואת זה אתם מנסים לקבע. בשעה קשה זו מבקשת הממשלה ומבקש העומד בראשה לעשות מחטף, לשנות את חוקי המשחק, את חוקי-היסוד, בחקיקת בזק. התקציב הזה דרוש לנו, והוא צריך להיות דינמי. התקציב הזה דרוש לנו לשנה אחת, ולאחר מכן, כשנראה מה המצב במשק, מה המצב בעולם, נוכל להתאים את התקציב לשנת הכספים הבאה, למציאות שנוצרה. אנחנו פועלים בתנאים של חוסר ודאות. לא הוצגו תוכניות עבודה, לא הוצגו פעולות דרושות, לא התקיים דיון ענייני אחד עם שום גורם בכיר במשק מתחום הכלכלה ומתחום המשפט. המציאות הזאת חמורה שבעתיים לנוכח חוסר הוודאות והמשבר הקשה שפוגע בכל חלקה טובה במשק. ההתנהלות הזאת מסוכנת. היא מרוקנת את הכנסת מתוכן. היא פוגעת במקומה של הכנסת כרשות מחוקקת, בתפקידה כמפקחת ומבקרת על פעולות הממשלה, מסרסת את פעולות הכנסת והוועדות והופכת אותה לחותמת גומי. במקום לדון בכובד ראש ובצורה עניינית בסוגיות הכלכליות ובאתגרים, מנסה ראש הממשלה להוביל אותנו לקיבוע התקציב במצב של חוסר ודאות, והתוצאות הצפויות לנו עלולות להיות הרות גורל. ויש מי שלא בוחל בשום אמצעים כדי לעגן ולקבע את שרידותה של הממשלה האומללה, שבה טובת העם והמדינה הולכת ומתרחקת מהאופק, והטובה האישית, התיק והכיסא והרצון לשמר אותם הופכים להיות העיקר. מי יודע מה יהיה כאן בעוד שנתיים.

חברת הכנסת זוארץ. חבר הכנסת אורי אריאל, ולאחר מכן, חבר הכנסת זאב בילסקי. חבר הכנסת אריאל, בבקשה, שלוש דקות. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, יהיה לך זמן spare, אדוני היושב-ראש. ראשית, איחולי לשר להגנת הסביבה, חבר הכנסת גלעד ארדן, שתעשה לנו ירוק בעיניים. בינתיים מה שהממשלה עושה זה חושך בעיניים. אולי הגענו למכת חושך. יש פה אונס לאור היום, ואתם גם נהנים מזה. מזל שאתם לא נכנסתם לשם. הדבר האחרון שאני רוצה לומר פה ועכשיו, על זה אמרו חברים "נבל ברשות התורה". הכול חוקי, הכול תקין, ועדיין זה נקרא מעשה נבלה. חג שמח. תודה רבה על הקיצור, חבר הכנסת אריאל. חבר הכנסת זאב בילסקי, ולאחר מכן, חברת הכנסת רחל אדטו. לאחר מכן חבר הכנסת חיים רמון. אדוני היושב-ראש, אני רוצה לברך את השר גלעד ארדן על הירוק שיעשה לנו, כפי שאמרו פה כולם. אני מאחל לך הרבה הצלחה ומשתתף בצערך, שאתה צריך לשבת פה ככה עכשיו ולשמוע דברים, תשתתף בצערי על כך שאני לא יכול לצעוק ולהפריע.

כל הזמן חשבתי, מהיכרותי אותך, אני יושב פה ואומר לעצמי: מה גלעד היה אומר על ממשלה שעושה דבר כזה. אוי, אוי, אוי, התקרה פה היתה רועדת. אבל אני אשתדל לעשות את זה בשבילך, אדוני היושב-ראש, ולהגיד לך שקודם ישבה פה, ביציע, קבוצה של תיירים, אנשים שהביאו אותם מחוץ-לארץ לראות את הארץ, ואומנם אדוני הוא לא שר התיירות, אבל הוא יודע כמה חשוב שיבואו תיירים למדינת ישראל. ואכן, סוף-סוף הם באו, וגם לקחו אותם לכנסת. חשבתי לעצמי מה האנשים האלה לוקחים הביתה, מה הם יספרו, מה היה בישראל. הם באו לכנסת בשעה שהממשלה מקעקעת את חוקי-היסוד של מדינת ישראל. זה מה שהם יספרו כשהם יבואו. אני חשבתי לעצמי, אדוני היושב-ראש, לא יודע, כבר העברתי כמה תקציבים בחיים שלי. אני לא זוכר פעם אחת שניסיתי בצורה כל כך בוטה לשנות את החוקים כשזה היה נוח לי. ישבתי וחשבתי, למה הממשלה עושה את זה? בסך הכול אלה אנשים פטריוטים, שאוהבים את המדינה, למה שהם יעשו דבר כזה, ביום אחד, חקיקות מהירות כאלה? ואז הבנתי שלמעשה הם מאוד חוששים מדבר שאכן יבוא להם, כי אני מכיר את חבר הכנסת גפני, איזו יכולת יש לחבר הכנסת גפני. אני זוכר שהיה בית-ספר של התנועה של חבר הכנסת גפני ברעננה, איזה צרות הוא עשה לי. לא ישנתי לילה אחד בשקט ממה שגפני עשה. הממשלה יודעת שכשיבוא התקציב, חבר הכנסת גפני ידאג, מעבר ל-7 המיליארדים שלקחו לעצמם, לקחת עוד. ולכן, מה הבעיה? בואו נעשה את זה בבת אחת. אדוני היושב-ראש, אני אומר לך שבשבילי זה יום קשה. כשאני רואה איך ממשלה מוחקת בבת אחת,

זקני הכנסת לא זוכרים פעם אחת שלקחו וקעקעו חוקי-יסוד, גם לא חוקים רגילים. חבל. יכול להיות שאפשר לדון בתקציב לשנתיים, יכול להיות שהממשלה הזאת, שצריכה להחזיר את 7 המיליארדים שהיא כבר נתנה להסכמים קואליציוניים, באמת צריך לנסות לעזור לה להחזיר את זה, אבל לא בצורה שמביישת את הממשלה ומביישת את הכנסת. אני באמת מקווה, אדוני השר, שאולי, דרכך לראש הממשלה בנימין נתניהו, ואולי דרכך, אדוני היושב-ראש, לפרלמנטר, אחד הטובים שהיו פה, יושב-ראש הכנסת הנוכחי, אולי ברגע האחרון, ואני אצטט את

אתם יודעים שכל המביא דברים בשם אומרם מביא גאולה לעולם. אמר חיים רמון הבוקר, בוועדה המסדרת: אתם יודעים מה? טעיתם. אתם יודעים שטעיתם, אנחנו יודעים שטעיתם ועם ישראל יודעים שטעיתם, חבר הכנסת בילסקי, אם אתה מסיים בציטוט של חבר הכנסת רמון זה מעולה מהרבה בחינות, גם בציטוט, וגם בזה שהוא מסיים.

אדוני היושב-ראש, אתה מנתק לי את חוט המחשבה, וזה יעלה לך בעוד דקה או שתיים. לכן, עכשיו אני צריך לחזור אל חוט המחשבה שנותק, אמר חיים רמון: טוב תעשה הממשלה אם תגיד "טעיתי", ותחזור, אנחנו הצענו 60 יום, וכפי שאמרו חברי, אנחנו מוכנים לבטל את החופשה שלנו, לבוא לכאן בוקר וערב ולשבת ולהכין תקציב ראוי למדינה לשעה הזאת. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. תודה רבה לך, חבר הכנסת בילסקי. חברת הכנסת רחל אדטו,

חבר הכנסת חיים רמון, שיוכל לצטט את עצמו אפילו. אתה זוכר מה אמרת? אדוני היושב-ראש, עמיתי חבר הכנסת בילסקי דיבר על התיירים שהיו כאן קודם. אני דווקא חשבתי על תלמידי בית-ספר שלומדים אזרחות כמקצוע חובה ונבחנים באזרחות כמקצוע חובה. כחלק מלימודי האזרחות שלהם הם לומדים חוקי-יסוד, וכיצד משנים חוקי-יסוד. עורכי-הדין, כחלק מבחינות הלשכה שלהם, לומדים גם על חוקי-יסוד וכיצד משנים חוקי-היסוד, והנה, אנחנו כאן, בבת אחת, משנים את כל מה שאנחנו מטיפים, משנים את כל מה שלומדים, ועושים מחטף לשנות את חוקי-היסוד.

גם מר נתניהו, גם ריבלין וגם הממשלה ממשיכים לבזות, בפעולות הממשלה ובמעשיה, לא רק את מדינת ישראל ואת ממשלת ישראל, אלא גם את כנסת ישראל, הגוף המחוקק של מדינת ישראל. מה שמציעים לנו כאן היום זה רצון לשנות חוקי-יסוד במחטף, ואין שום קשר בין זה ובין המצב הכלכלי, ואין בזה פתרון למשבר הכלכלי. מדובר במחטף נוסף, בשינוי חוקי-יסוד לצורך הישרדות הממשלה,

אנחנו רואים שהיום הממשלה, שכולה ממשלה בת חמישה ימים, עוד לא התחילה בפעילותה, אבל הפעילות הראשונה שלה היא שינוי שני חוקי-יסוד, חוק-יסוד: משק המדינה וחוק-יסוד: הכנסת. מדובר במהלך חמור, הפוגע במעמדה של הכנסת כרשות המחוקקת. תיקון חוק-יסוד הוא לא דבר שבשגרה, וניסיון לשנות את השם, כמו שנאמר קודם, ולהתייחס לזה כאל הוראת שעה ולא כאל חוק-יסוד, זה ניסיון ציני להצדיק את המחטף. הגשת התקציב לשנתיים מראש בעת משבר כלכלי עולמי ואי-ודאות כלכלית זה דבר בלתי כלכלי ובלתי הגיוני. אין כלכלן בעולם, ולא רק במדינת ישראל, שיכול להצביע על תחזית כלכלית לשנתיים הקרובות.

אם יש להם קושי להכין תקציב רציני ל-45 יום, קל וחומר קשה יהיה להכין תקציב רציני לשנתיים קדימה. זהו מחטף רציני, מסוכן, שמעלה ספקות רבים גם אשר לאופן שבו הממשלה הנוכחית מתכוונת לנהל את פעילותה בהמשך. אני מוחה נמרצות על כל ניסיון להמשיך בסדר-היום הנוכחי לשינוי חוקי-יסוד. תודה רבה לחברת הכנסת אדטו. חבר הכנסת חיים רמון, בבקשה.

חבר הכנסת סעיד נפאע,

אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, אני הייתי בין אלה שלא ראו בעין רעה את מינויו של חבר הכנסת שטייניץ,

אמרתי, תנו לו אשראי. קודם כול, תנו לו אשראי,

כי ראינו לאן המומחים הביאו אותנו. אמרתי: אני מכיר אותו, אדם עם שכל ישר, שירתנו יחד בוועדת החוץ והביטחון, הוא ירש אותי בתפקיד יושב-ראש ועדת החוץ והביטחון, והוא היה בסדר, וכל הזמן שיבחתי אותו. היום קצת התאכזבתי. לא יותר מדי, אבל קצת. מה היה הטיעון המרכזי של שר האוצר שטייניץ? שהמומחים אמרו לו לעשות תקציב דו-שנתי.

אומר לו, אם אמרו לך לעשות תקציב דו-שנתי, תעשה תקציב רבעוני, אפילו לא שנתי. תראה מה קרה בעולם. לקחו את כל רעיונות המומחים, זרקו אותם לפח, וכל חודש, חודשיים נעים לפי המצב ועושים תוכנית. דרך אגב, הוא לא צריך ללכת. חברי הכנסת, ידידי, אתם מפריעים לי. חברי הכנסת מסיעת קדימה, אתם מפריעים לחבר הכנסת רמון, שגם הוא מסיעת קדימה, כזכור לכם. למה אתם מפריעים לו? בבקשה, חבר הכנסת רמון. בכל זאת, לא המצאנו את הגלגל, צריך ללמוד משהו. בכל העולם יושבים ולא מקבלים את עצות המומחים. להיפך, כל מה שהיה נכון עד לפני שנה לא נכון היום. הוא גם יכול ללמוד ממה שקרה בארץ. ב-2001 היה משבר כלכלי, כל שלושה-ארבעה חודשים באנו עם תוכנית. לא באנו, הממשלה דאז באה. אז למה אתה עושה דבר מהסוג הזה?

אני עוזב את כל מה שדיברו חברי על העניין של חוק-יסוד וכו'. עניינית, מה טוב לכלכלת ישראל? הנקודה השנייה, למה אתה מתחיל את דרכך במחלוקת, בפירוד, כאשר במצב הנורא הזה צריך אחדות גם עם האופוזיציה? שר האוצר שטייניץ, מה היה קורה, ולא מאוחר, דרך אגב, ואני אומר את זה גם ליושב-ראש

רובי ריבלין, מה היה קורה אם הייתם באים לאופוזיציה ואומרים: יש מצב קשה, אנחנו רוצים להתייעץ אתכם במצב החירום? כי העניין הכלכלי זה כמו מלחמה היום. לא רוצים לשבת אתכם. אנחנו לא יכולים 45 יום. מאה אחוז, אתם צודקים, אי-אפשר לעשות תקציב ב-45 יום. אנחנו צריכים 60 70 יום.

קחו 70 יום, נעביר את זה בעשר דקות ונגמור את העניין. אתם רוצים תקציב לשנה וחצי? בואו נדבר גם על זה. אני לא שולל את הכול. למשל, יש נושאים שבהחלט צריך שהם יהיו מתוקצבים באופן ארוך טווח. חלקים כאלה וחלקים אחרים. תראו למה אתם נכנסים. אתם רואים שאני אופוזיציה אחראית, אז אני לא אקרא לממשלה בכינויי גנאי, אבל לא נשאר טעם טוב מהקמת הממשלה. אני עדין, נכון? חבר הכנסת רמון, אתה גם עדין, וגם זמנך פג. למה שלא תעשו את זה? אתם באים למחלוקת, עכשיו אנחנו,

אתה מפריע לי, חבר הכנסת מגלי. הם לא מעניינים אותי. הרגעת אותי.

אני לא מבין למה צריך ללכת ולעשות את המחלוקת הזאת, ולבוא עכשיו עם אלפי הסתייגויות, ויעלו חברי הכנסת, ונשב פה עד אמצע הלילה ולמחרת כל התקשורת, למה? מיותר, לא נכון, כמעט מטופש. קחו עצה חינם, אני לא מבקש שום דבר בשבילה, בואו, לא מאוחר, נרד למטה, תעבירו את זה בקריאה ראשונה. גם על זה אני מוותר לכם. נרד למטה וננסה לעשות משהו במשותף, כי זה מה שנדרש כרגע כדי לטפל במצב. אי-אפשר לדבר כל היום על מובטלים ולהתנהג כאילו שום דבר לא קרה. באים באמת לטפל בזה. הדבר האחרון שאני רוצה לומר, ואני מעריך את זה שאתה מאפשר לי, אני מאפשר לך עוד 30 שניות. ב-30 שניות אומר: חבר'ה, הבעיה היא לא תקציב, הבעיה היא שצריך להביא תוכנית לטפל, במדינות העולם טיפלו במאות מיליארדים ב-24 שעות. כל הכלכלה בוערת.

אדוני שר האוצר, ותביא בשבוע הבא, בחול המועד,

תביא תוכנית כלכלית לטיפול בעניינים, ולא תקציב. אלה צעדים כלכליים להתמודדות עם הבעיות והצרות במשק. הבעיות האמיתיות. כל מה שאמרו חברי על חוקי-יסוד נכון, אבל זה מה שחשוב. אני רוצה לדבר על הדחוף והבוער,

לצערי,

לא בדחוף ולא בבוער, והיא עוד רוצה תוכנית כלכלית לעוד 100 יום. זה מטורף לגמרי.

תודה רבה לחבר הכנסת רמון. חבר הכנסת סעיד נפאע, ואחריו, חבר הכנסת אריה ביבי.

לשר לאיכות הסביבה? אם יש לך המספר שלו אתה יכול להעביר לו אס.אם.אס. השר להגנת הסביבה, שאל חבר הכנסת נחמן שי אם אפשר להעביר לך אס.אם.אס. אמרתי לו שאם יש לו המספר שלך הוא יכול להעביר לך מסרון. בבקשה, חבר הכנסת נפאע. כבוד היושב-ראש, קודם ריגש אותך במידה מסוימת חבר הכנסת דב חנין בזה שציטט או הזכיר את משנתו של מנחם בגין.

אז אתה הולך לצטט את יצחק שמיר. אני מקווה שאני ארגש אותך אם אצטט איש פוליטי מהמפלגה שלך שאמר פעם, נדמה לי בממשלה הראשונה, או כלפי הממשלה הראשונה, של מר בנימין נתניהו,

הממשלה הזאת טסה לשום מקום. אז בשבוע שעבר, כשהתבשרנו על קווי היסוד וניסינו ללמוד מתוך המלים העמומות, מתוך קווי היסוד, לאן הממשלה הזאת טסה, מהם האופקים הפתוחים בפני הממשלה הזאת, חיש מהר התברר שלמעשה כל האופקים סתומים. הן האופק הערבי, שמענו מלים כמו "נעשה שלום עם שכנינו", אבל איך ובאיזו דרך לא ידענו. האופק הפלסטיני, שבו לפחות היתה איזו הרגשה של פתיחת פתח, פתאום אנחנו רואים שגם האופק הזה נסתם. באופק הפנים-ערבי, שמענו מלים כמו "נשמור על אופיה היהודי של מדינת ישראל", ולא מלה אחת על שוויון לאוכלוסייה הערבית. אלה האופקים הסתומים שהתבשרנו בהם בשבוע שעבר, והיום רואים שאין גם אופק כלכלי בפני הממשלה הזאת, ועם תחילת צעדיה, האינדיקציה שאנחנו יכולים ללמוד היא המחטף שהממשלה מנסה לעשות היום.

חוקי-היסוד, כפי שאני למדתי אותם כשלמדתי משפטים, כפי שאני יודע היום,

גולת הכותרת של הבית הזה. אם מביאים לשינוי חוק-יסוד בנושא כל כך חשוב, כאשר רק אתמול התבשרנו ש-21,000 עובדים פוטרו, ומביאים את זה במחטף, ובתוך כמה שעות צריך לשנות חוק-יסוד, כפי שאומרים בשפת המשפטים, זה לא חטא, זה לא עוול, זה פשע, כי זה זילות של גולת הכותרת של הבית הזה, חוקי-היסוד. לבסוף, אני מאחל מועדים לשמחה גם ליהודים וגם לנוצרים, עד כמה שאפשר. תודה רבה. תודה רבה לחבר הכנסת נפאע. חבר הכנסת אריה ביבי, ולאחר מכן, חבר הכנסת מגלי והבה.

אדוני. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני לא חלמתי שבדיון הראשון שלי בכנסת נקבל הצעת חוק כזאת פזיזה, לא אחראית, מחטף.

"טובל ושרץ בידו". אולי חוקי, אבל מסריח. בעברי שימשתי יושב-ראש ועדה קרואה בעיר לוד.

לא הבאנו חוק תקציב לשנתיים. שם דובר בעיר, ופה מדובר במדינה. הדברים יכולים להשתנות מרגע לרגע, משבוע לשבוע, מחודש לחודש, ודאי וודאי כל שנתיים. לדעתי, במיוחד במדינה כמו שלנו, שיכולות להיות בה בעיות ביטחוניות כאלה ואחרות. ופתאום אנחנו מדברים על חוק לשנתיים, חוק שהוא מחטף גמור. נשיא בית-המשפט העליון, כשהביאו לפניו מחטף כזה בזמנו, ואני מדבר על נשיא בית-המשפט העליון דאז, השופט ברק, הוא מתח ביקורת חמורה על כך שמביאים חוק ורוצים לאשר אותו בשלוש קריאות, בנשימה אחת, ולא נותנים לכנסת ישראל אפילו להתכונן.

כחבר האופוזיציה, הייתי תומך בכל דבר שהממשלה תביא,

שהוא יהיה טוב למדינת ישראל ויוכל לעזור למסכנים, לאנשים שאין להם עבודה היום, אבל לא לחוק שייתן תקציב לשנתיים, שהוא חוק פסול מיסודו ברגע שהוא בא כמחטף ולא נותנים לחברי הכנסת להתכונן לו. פה דיברו על זה שאונסים אותנו, אבל אנחנו לא נהנים. מי שחשב שאונסים אותנו ואנחנו נהנים, אנחנו בכלל לא נהנים.

אני מקבל את ההערה הזאת, אבל כאן נעשה מחטף, וכמה חברי כנסת התבטאו במלה "אונס".

אני חושב שזה מחטף לא רצוי, ואני חושב שיושב-ראש הכנסת, שכולנו בחרנו אותו פה-אחד, ורצינו שיהיה יושב-ראש הכנסת, היה צריך מלכתחילה לומר: רבותי, בואו לא נביא את החוק הזה, שהוא בעצם מחטף.

תודה רבה לחבר הכנסת ביבי. יעלה ויבוא חבר הכנסת מגלי והבה, ואחריו, חבר הכנסת איתן כבל.

אני מקווה שלא טעיתי בתואר,

יודע כמה שרי ביטחון יש, כמה סגנים יש, לא חסר. אני בכל זאת מכבד את הסגן, המשנה, את דן מרידור. חברי חברי הכנסת, בשבוע שעבר, כשביבי נתניהו, ראש הממשלה, הציג את ממשלתו, אני זרקתי משפט: "אתם זוכרים את 2003?" הוא מנסה להמציא את הגלגל. אנחנו גם יודעים את הססמה הזאת, שטבועה בכל אזרח ואזרח:

אני לא מאמין לו". זאת האמת. פשוט מאוד, תעשו חשבון. לא אתייחס לנושא הקונסטיטוציוני ולנושאים שמסביב, לזה שעדיין אין ועדות קבועות, ולא נעשה דיון אחד בשום ועדה, לא בוועדת הכנסת, אני מתכוון לוועדות הקבועות, הכול ועדה מסדרת אחת, שמטרתה לעשות מחטף, שהשלכותיו, אותם שותפים קואליציוניים, שיודעים על 6 מיליארדי שקלים, לאן הכסף הזה הולך? מאיפה ישיגו אותו? אני רוצה להסתכל בעיניהן של אותן מפלגות שחתמו. והיום הם הולכים להרים את ידם, להצביע על קיצוצים בתקציב, לעשות מחטף, שינוי, הצעות כאלה של שינוי חוקי-יסוד, זה נוח להם? זה טוב להם? אבל איך יושב-ראש ההסתדרות, עיני, כשהוא רואה מה הולכים לעשות לעובדים שלו, אחרי שהוא אמר: אני דואג לעובדים, אני דואג שלא ייגעו בהם, לא קרא על ביטול הטבות לעובדים? על ימי חופשה? על דמי הבראה? כל הדברים האלה הם קיצוצים שהולכים להיות. אנחנו הולכים להיות עדים לתופעה שהיא כנראה אופיינית לממשלה הגדולה ביותר בתולדות המדינה: 38 משרות ממשלתיות, 9 מיליוני ש"ח עלות שר. אם היו חוסכים אותם, לפחות את 6 המיליארדים של ההסכמים הקואליציוניים, אז מכאן החשבון מתחיל. לאן הם רוצים להוביל אותנו? מדברים על צונאמי כלכלי, ואצלנו מפזרים. אז לפני שבוע התגאו על האחריות, שהם מקימים ממשלה גדולה שרוצה לטפל במשבר הכלכלי העולמי. היא רוצה לטפל בעצמה,

היא רוצה לטפל בהסכמים הקואליציוניים, היא רוצה לתת תקציבים למי שהבטיחה. וכל זה,

אתם זוכרים את הססמה בבחירות, אני אקצץ במס הכנסה? הוא עושה לנו מס הכנסה מסוג אחר. אותו שר האוצר של 2003, שכל העם והמדינה זוכרים אותו, הוא ראש ממשלה שיושב בראש הממשלה הגדולה ביותר בתולדות המדינה.

תודה רבה לחבר הכנסת מגלי והבה. יעלה ויבוא חבר הכנסת איתן כבל,

בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, חברי חברי הכנסת, אני יודע שמפלגתי היא חלק מהקואליציה, אבל בכל זאת אשתדל שתהיה לי דעה, כי בדרך כלל כשאתה בקואליציה, אתה, כחבר הכנסת, נדרש כמעט באופן אוטומטי לכך שדעה היא חלק מיותר, ודאי אם יש לך, זה לא נכון.

עם זאת, אני אומר את זה ודאי לא באופן גורף, כל אחד מיושבי הבית יודע בדיוק למה אני מתכוון. במה שנוגע לאופן שבו התקציב מובא, יש לנו שר אוצר חדש, ואני באמת מפרגן לו, ואני לא ציני, אבל עם זה, דובר רבות על יכולת הקליטה שלו, אבל לא תיארתי לעצמי שהיא כל כך גדולה. בלוח זמנים כל כך קצר, כשאני סופר גם את שישי-שבת, למורת רוחם של השותפים הקואליציוניים הדתיים, בתוך פרק זמן כל כך קצר לדעת בדיוק את אשר נדרש, וודאי יכולת לחזות שנתיים קדימה, זה כבר דבר חדש. זה כבר דבר שבאמת אני מוריד בפניו את הכובע, אם אכן כאלה הם פני הדברים.

אני רוצה לעסוק קצת יותר במהות, כי אין לנו הרבה זמן. בכל הקשור למהות, הרי הדברים יובאו לכאן, וזה כנראה יעבור היום ברוב גדול. הבעיה שלי, עוד לפני שאני מתעסק בשאלה אם אפשר להביא תקציב לשנתיים או שלוש שנים, היא על האופן שבו הממשלה הזאת והעומד בראשה תופסים את כל המהלכים. לשיטתם, ואלה החוקים שיובאו בתקופה הקרובה, כל השיטה היא בעצם לאפשר משילות.

להביא חוק שהכנסת הזאת תמשול שמונה שנים, שהכנסת תצא לפגרה ותחזור בעוד שמונה שנים, רק שלא תפריע לממשלה לעשות את עבודתה, במירכאות כפולות, אדוני היושב-ראש. זה יבוא לידי ביטוי בהצעות להגדיל את מספר חברי הכנסת הנדרשים להפיל ממשלה באי-אמון, זה יהיה בהצעות חוק שיובאו לכאן בכל הקשור למספר האצבעות הנדרשות כדי להעביר חוק תקציבי, ואנחנו נמצא את עצמנו כאן, חברי הכנסת, במצב שבו הכנסת אין לה מקום. אני אומר כאן, ומזהיר

אופוזיציה וקואליציה זה עניין מאוד זמני. נכון הוא שכשאתה נמצא בראש אתה מרגיש את העוצמה, ואתה רוצה שהכול יהיה, ויאפשרו לך, בלי להפריע לך לעשות את מה שאתה רוצה. אבל אני מזהיר ואומר, כי לכולנו יש גם דבר חדש, שיטת הממשל. לי עצמי יש הצעה לשינוי שיטת הממשל, אבל להפיל את כל החוליים על שינוי שיטת הממשל? זה לא לעניין. יש פה משהו הרבה יותר עמוק משינוי שיטת הממשל, והמחשבה שאפשר להתמודד עם כל הבעיות בצורה טכנית היא פשוט לא נכונה, היא רעה. היא רעה, רעה מאוד. אדוני היושב-ראש, אני כבר מסיים, כי אני רואה שזמני תם. האופן שבו הדברים מתנהלים ומובאים בימים אלה הוא רע, וזאת רק ההתחלה, שכנראה מבשרת תקופה עוד הרבה יותר קשה לנו.

תודה רבה לחבר הכנסת כבל. חבר הכנסת אריה אלדד,

חבר הכנסת יוחנן פלסנר. בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, תודה, כבוד השר, חברי הכנסת, מטבע הדברים והמציאות במליאה אני מבקש לכוון את עיקר דברי לחברי מן האופוזיציה. אני יודע שלגבי רבים מכם זה שינוי קשה מאוד, כמעט שינוי ביוכימי, אבל אני מבקש, היום הזה הוא איזה מין שעת רצון של הכנסת,

מה הממשלה מבקשת מכם בסך הכול, עוד 60 יום?

חצי מזה זה לילות,

יום העצמאות, יום הזיכרון,

נשארו פחות מעשרה ימים. ל"ג בעומר. למה אתם עושים עניין מכמה ימים? עולים על בריקדות בגלל כמה ימים. עכשיו תזכרו, חברי הכנסת, שמדובר בסך הכול בהוראת שעה, הוראת שעה. אומנם חישבתי ומצאתי שלשנה וחצי זה יוצא 13,000 ומשהו שעות, אבל זה גם כן רק עניין כמותי. זאת הוראת שעה.

באמת, אני מבקש מחברי מהאופוזיציה, בהזדמנות הזאת, הקואליציה די מאוחדת פה. זאת באמת שעת רצון, אדוני היושב-ראש. אני מבקש עוד כמה שינויים קלים. אם אנחנו כבר משנים חוק-יסוד, אולי אפשר עוד כמה שינויים קטנטנים בחוקי-יסוד.

אני כמעט בטוח שאתם תבינו שהקואליציה כולה שותפה להם. למשל בחוק-יסוד: ירושלים כתוב, זה עניין כמותי קטן, יותר קטן מהשינוי שאתם מתבקשים לחולל היום. במקום שכתוב: "אין לשנות את החוק אלא ברוב חברי הכנסת", אני מבקש שיהיה כתוב: "ברוב של שלושה-רבעים מחברי הכנסת".

זה שום דבר, זה עניין פעוט. בחוק-יסוד: הכנסת, זה עניין שנוגע לכולנו. אומנם זה חוק-יסוד, ולא ראוי לשנות אותו בשלוש קריאות ביום אחד, אבל זאת שעת רצון, וזה גם דחוף, אז אני מבקש שבחוק-יסוד:

בסעיף 25 כתוב: "הכנסת תחליט ברוב דעות של המשתתפים בהצבעה". נו, זה ממש אנכרוניסטי העניין הזה. הלוא ברור שלחברי הקואליציה יש רק דעה אחת. אם נתחיל לספור דעה אחת, חס וחלילה עלול להיות רוב לאופוזיציה. אז אני מבקש שיהיה כתוב: הכנסת תחליט על-פי החלטות הממשלה. בזמן הפנוי שייווצר לחברי הכנסת הם יועסקו בעבודות לתועלת הציבור, וייקבע שר מיוחד שיגדיר מהי תועלת הציבור. עכשיו חוק-יסוד: ביקורת המדינה, אני מציע לבטל אותו. בחוק-יסוד: הממשלה, אחרי המלים: "הממשלה היא הרשות המבצעת של המדינה", אני מציע עוד חצי משפט, באמת לא עניין גדול, יתווספו המלים: "והכנסת היא הרשות המבצעת של הממשלה". זה ידוע, זה ידוע לכולם, אבל כדאי להוסיף למען הסר ספק.

לפני שנשנה את החוק ואת התקנון של הכנסת, הזמן חלף. אם אתה לא רוצה לשנות את העניין הזה, תשתדל לסיים. אני ממש אשתדל לסיים.

אין לנו הרבה חוקי-יסוד, ואין לי תיקונים בכולם. אולי רק עוד הערה אחת, אדוני. בבקשה. אריה אלדד יכול לדבר כמה שהוא רוצה. אולי חוק-יסוד: מקרקעי ישראל? זאת הקרקע שאנחנו עומדים עליה, אדוני, בכל זאת. במקום המלים: "הבעלות עליהן", על קרקעות המדינה, "לא תועבר", יהיה: הבעלות עליהן תועבר לש"ס. אתה רוצה עוד כמה חוקים כאלה, או שנסתפק? נשמור את זה להזדמנות הדיבור הבא של אדוני. תודה רבה לחבר הכנסת אריה אלדד. נעבור לחבר הכנסת יוחנן פלסנר, ואחריו, חברת הכנסת רונית תירוש.

אדוני היושב-ראש, מכובדי השר, מכובדי חברי הכנסת, במדע הרפואה מקובל לומר, ככלל אצבע, ש-90% מהרפואה הם הדיאגנוזה. הדיאגנוזה, הגדרה מה הבעיה,

פרופסור אלדד? זה נכון, פחות או יותר, ככלל אצבע. היום אנחנו נמצאים בפני המשבר הכלכלי, ברור לחלוטין, הקשה, המורכב, המסובך ביותר מאז שנות ה-30 לכל הפחות. אחת הבעיות המרכזיות במשבר הזה היא לעשות דיאגנוזה נכונה של הבעיה ושל אופן ההתערבות הרצוי, עקב כך, של הממשלה. האם צריך להתערב בשוק האשראי? האם צריך להאיץ השקעות בתשתיות? האם צריך להתערב בשוק העבודה? האם צריך לתמוך בסקטור העסקים הקטנים? האם צריך לממן ולאפשר סחר חוץ? וכן הלאה שאלות. האם צריך להתערב במערכת הבנקאית? שאלות קשות ומורכבות. האם צריך לחזק ולעבות את מערכת הרווחה ואת הרשתות החברתיות? בכל השאלות האלה,

אנחנו מדברים בעולם של סדרי עדיפויות. אי-אפשר לעשות את כל הדברים האלה. אפשר לעשות רק חלק. לכן התכנסה ועידת ה-G20. בוועידת ה-G20 דיברו על פרמטרים של חוסר ודאות, האם תהיה צמיחה? מה היקף הצמיחה העולמית הצפוי? למה כל זה משנה ולמה כל זה חשוב? שר האוצר הבהיר שהוא מתחלחל ממה שהם עושים. ב-G20?

כנראה הגענו עם ראייה פילוסופית חדשה לתורת הכלכלה, שהיא ייחודית למדינת ישראל, שלפי הגישה הזאת גם איננה קשורה בטבורה לכלכלה הגלובלית. מובן שאנחנו יודעים שזה לא נכון. לכן, חברים, אם יאשרו עכשיו תקציב, אני רוצה להתייחס לבקשת הממשלה לאשר תקציב ל-2009 ול-2010, כי זאת הבקשה המהותית, אם יאשרו תקציב ל-2010, ייתכן, אומרים: תוכלו לשנות. אבל מה זה "תוכלו לשנות"? יכול להיות שהשינויים לא יהיו שינויי מיקרו, שינויים קטנים, יכול להיות שנצטרך שינויי מקרו, שינוי כיוון, ייתכן שהדיאגנוזה תשתנה לחלוטין. לכן, חברי חברי הכנסת, זאת הצעה בעייתית, בראש ובראשונה מבחינה כלכלית, אבל יש לי סוד לגלות לכם: המוטיבציה להצעה הזאת, המוטיבציה של נתניהו, היא לא כלכלית. היא מוטיבציה פוליטית. הוא לא שר-על לענייני אסטרטגיה כלכלית, הוא שר-על לקומבינטוריקה פוליטית, וכך הוא מתנהג. הוא לא מתנהג כמו מישהו שמבין בענייני כלכלה ואכפת לו מענייני כלכלה. הוא מתנהג כמו אחרון הפוליטיקאים, שדואג לשרידות ולהישרדות הממשלה שלו. בהיבט הזה, כל מה שנשאר לי זה לבקש ממתי מעט, בכך אני אסיים, אדוני היושב-ראש, ממתי מעט חברי הקואליציה, שאינם בממשלה, יש כאלה, אומנם הם מעטים, אומנם אנחנו לא רואים אותם, כי הם כל כך מעטים, לכן הם אפילו לא יכולים לשבת פה עכשיו, בזמן הדיון, אבל יש כאלה. אני מבקש, חברי בכיסאות הריקים, אנא, עזרו לנו לשמור על כבודה של הכנסת. עזרו לנו לשמור על סמכויותיה של הכנסת כרשות המחוקקת, שמפקחת, שמשתתפת בקביעת סדרי עדיפויות. אני מבקש מכם, אל תיתנו יד למעשה הזה של נתניהו. תנהגו באחריות. זאת האחריות שלכם לא פחות משהיא שלנו, תתנגדו לחוק הזה. תודה רבה לחבר הכנסת פלסנר. תעלה ותבוא חברת הכנסת רונית תירוש,

חברת הכנסת שלי יחימוביץ. בבקשה, גברתי. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, כנסת נכבדה, אני רוצה לומר בהגינות, וזה קצת מתחבר לדברים שאמר חבר הכנסת כבל, נכון שאופוזיציה צריכה לדבר נגד, וטבעי שהיא תדבר נגד במרבית המקרים. אני ניסיתי לחשוב על טיעונים חיוביים דווקא. נזכרתי בימי כמנכ"לית משרד החינוך, שהחלום שלי, כמו של שאר המנכ"לים, היה שיהיה תקציב רב-שנתי. זה יוצר יציבות, זה מאפשר תכנון ארוך טווח, יש לזה הרבה מאוד יתרונות. לכן, כשאני מסתכלת על מהות ההצעה, כשמבקשים לקבל אישור לתקציב, במקרה הזה דו-שנתי, אני חושבת שהרעיון כשלעצמו הוא רעיון מבורך, אבל אני מנסה לראות מה עומד מאחורי זה, מה זה יגרום ומה הפרוצדורה, ופה אני רואה יותר פגמים מיתרונות, ולכן אני חושדת שהממשלה לא באה לכאן עם ההצעה הזאת בידיים נקיות. אילו אמרה הממשלה: אני מבקשת תקציב רב-שנתי לשנתיים או לשנה וחצי, אבל אני מוכנה להתנות את זה, לנוכח המשבר הכלכלי העולמי, בקווים אדומים, ולכנס את הכנסת בכל עת שנחצה, או לקראת חציית הקווים האדומים.

לא לקבל carte blancheמהכנסת,

אנחנו נקבל אישור עקרוני לשנה וחצי או לשנתיים, אבל אם המדד יגיע לגובה מסוים, או אם, נאמר, הריבית במשק תהיה באחוז מסוים, או אם ההכנסות ממסים תרדנה לכמות מסוימת או לאחוז מסוים, נבוא שוב לממשלה ונדון שוב בתקציב. הייתי מבינה שיש פה חשיבה לעומק, שבאמת מתייחסים לרקע הכלכלי שאנחנו מצויים בו, ורוצים להבין וגם לתת לכנסת להבין, שיש לה מה לומר בעת כזאת או אחרת. אבל זה לא מה שנאמר. נאמר: תנו לנו carte blanche לשנתיים. ומה הבהילות? בשם המשבר הממשלתי, בשם הצורך ביציבות. אז אני שואלת, איך בנשימה אחת אותה ממשלה באה ואומרת, אנחנו רוצים להעביר בקריאה ראשונה, שנייה ושלישית, ביום אחד, תהליך שבו אנחנו נדון בתקציב 107 ימים. אם אנחנו מוותרים על מה שקיים היום, שזה 45 יום, ואנחנו רוצים להאריך את הדיון ל-107 ימים, סימן שהעסק לא בהול. אז תרתי דסתרי באותה נשימה. אני ממש לא מצליחה להבין מה הממשלה רוצה, אם העסק בהול, והוא בהחלט בהול בעיני, תצטמצמו לא רק ל-45 יום, תבקשו אפילו פחות מ-45 יום. מנצלים את העובדה שיש פה כנסת חדשה. יש מספר נכבד של חברי כנסת חדשים, שלפי דעתי לא מספיק מבינים, כמו גם חלק מחברי הכנסת הוותיקים שנמצאים פה, את המשמעויות. לא מאפשרים לנו לקבל חוות דעת מאנשים מקצועיים, מאנשי כלכלה, שנבין על מה אנחנו מצביעים. איך יכול להיות, ואני כבר לא מדברת על הביזיון הזה, שמדובר בחוקי-יסוד, שמצריכים דיון בוועדת החוקה, חוק ומשפט, שמצריכים דיון ואישור פטור מחובת הנחה בוועדת הכנסת. מסתמכים על ועדות זמניות של ועדה מסדרת, ועוד כל מיני ועדות כאלה,

ועל בסיסן רוצים להעביר מהלכים שקשורים לאבני יסוד של חוקה של מדינה. לכן אני אומרת, לסיום: אני מבקשת גם מיושב-ראש הכנסת, שכולנו מכבדים אותו ורובנו בחרנו בו, שישמור על כבוד המדינה, אני כבר לא אומרת על כבוד הכנסת, ולא יאפשר מהלכים חפוזים שמבזים את כולנו.

תודה רבה לך, גברתי. תעלה ותבוא חברת הכנסת שלי יחימוביץ, ואחריה, חברת הכנסת מרינה סולודקין.

עדיין לא החלטתי כיצד אצביע היום, אני רוצה להיות הגונה עם חברי פה, אף כי אינני מחויבת למסור דין-וחשבון.

חושבת שתהא אשר תהא ההחלטה היום, לגבי הארכת התקופה המתבקשת לאישור התקציב או לגבי התקציב הדו-שנתי, זה לא הקרב המרכזי שאנחנו הולכים לנהל. הקרב המרכזי הוא הקרב על תוכנו, אופיו ומהותו של התקציב עצמו, לכשיוגש. יש לי תחושה קשה ביותר, שכאשר בכל העולם, 20 המדינות המובילות עושות חשבון נפש עמוק ושינוי משמעותי, היפוך של 180 מעלות בכל האמונות החצי-דתיות בדבר קסמו של השוק החופשי ויכולותיו העילאיות להסדיר את העניינים באמצעות אותה יד נעלמה, כאשר כל אותן מדינות עושות חשבון נפש עמוק, ומגיעות למסקנה שהדבר הראשון והחשוב שעליהן לעשות הוא להזרים טריליוני דולרים לממשלות שלהן, לאותן ממשלות שמחזיקות את הבריאות, ואת החינוך, ואת התעסוקה, ואת הרווחה, אצלנו לא למדו דבר ולא שכחו מאומה. הלוואי שאתבדה. אבל יש לי תחושה עזה שנתניהו הוא אותו נתניהו, וגזירות 2004-2003 הולכות לנחות עלינו גם לקראת התקציב הזה,

2010-2009. העיסוק בימים האחרונים בעמותות החסד ובחלוקת הצדקה והמזון לפיהם של הרעבים, העיסוק המיוחצן הזה, סר הטעם הזה, כאילו אנחנו לא מכירים את הכלל היהודי הבסיסי של מתן בסתר, המיסוד של תרומות המזון, הוא לבדו מראה לאילו ימים אפלים חזרנו. מזון הוא לא נחלת טיפולן של עמותות חסד, הוא צורך בסיסי של האדם, שבמדינת רווחה מודרנית מתוקנת האדם צריך אותו לעצמו, המדינה צריכה לספק אותו לאדם על-ידי מוסדותיה. אחרי שנשליך כמה פירורים לפיהם של הרעבים, ואחרי שנעשה כמה תוכניות קוסמטיות בעלות של כמה עשרות מיליוני שקלים, אז יבוא הקיצוץ של 10 מיליארדי שקלים בבסיס התקציב, ויחריב את הרפואה, ואת החינוך, ואת הרווחה. אתם יודעים מה? בואו נדבר על דברים קטנים, הסניגוריה הציבורית, הפקחים שמפקחים על זכויותיהם של עובדי הקבלן, שהם חצי מהאנשים שעומדים בתור לבתי-התמחוי. מה המשמעות של קיצוץ רוחבי בתקציב? בואו נהפוך את זה לפרטים. המשמעות היא שכשילדה בת חמש נאנסת בידי דוד שלה אין חוקר נוער שיבוא לגבות ממנה עדות, והיא ממשיכה להסתובב בקרבת הדוד שלה עד שהיא שוכחת מה קרה, פחות או יותר שוכחת, מטראומה כזאת לא מתאוששים, ולא מוגש כתב אישום.

כי יש קיצוץ רוחבי, והקיצוץ נוגע גם במשרד הרווחה, ואז יש הקפאת תקנים וקיצוץ בחוקרי נוער. הרי יש מאה דוגמאות כאלה. הקרב האמיתי הוא הקרב על אופיו של התקציב, ואני מתפללת ומייחלת והולכת להיאבק בכל כוחי, אחת היא אם אני בקואליציה או באופוזיציה, על כך שהתקציב הזה יהיה שיקוף של חברה נורמלית,

הוגנת ומוסרית, שגם קוראת את המפה הכלכלית העולמית.

תודה רבה לחברת הכנסת יחימוביץ. תעלה ותבוא חברת הכנסת מרינה סולודקין,

חבר הכנסת נחמן שי.

אדוני היושב-ראש, כבוד השר דן מרידור, מכובדי חברי הכנסת, קודם כול אני רוצה לברך את הדמוקרטיה הישראלית, שיש לנו הכנסת השמונה-עשרה, יש לנו ממשלה חדשה, ואני מאחלת לממשלה החדשה הצלחה. אני עכשיו לא מדברת על התענוג לראות בטלוויזיה את הפנים של מר ביבי נתניהו, ולא של ראש הממשלה הקודם, עם שלושה אישומים ואחד בדרך. על זה אני לא מדברת. אני רוצה

בהזדמנות החגיגית הזאת להזכיר את הממשלה החדשה,

שהיא לא צריכה להיות דומה לממשלת אולמרט בזמן מלחמת לבנון השנייה. שם היה מינוי לא נכון של שר הביטחון, ושם היתה החלטה מאוד פזיזה לצאת למלחמה, ואת ההשלכות לכל הקדנציה אנחנו כבר יודעים, לרבות ועדת-וינוגרד. אני רוצה לומר שאנחנו במשבר כלכלי עולמי חמור מאוד. בנקים עם מוניטין בין-לאומי נופלים. מדינות פושטות את הרגל. כשאני רואה את הערוצים הבין-לאומיים, מיליונים איבדו את העבודה. ודווקא עכשיו, בתחום הכלכלי, למנות שר שלא כל כך בקי בפיננסים, ולהחליט בפזיזות, עוד פעם, שאנחנו עושים, לא תקציב חירום ל-2009, מייד, בפחות מ-45 יום, אלא אנחנו עושים, על סמך מה? תקציב רב-שנתי. הרעיון של רב-שנתיות בתקציב הוא רעיון נכון מאוד, אבל העיתוי לגמרי לא נכון. אני רוצה עוד פעם להזכיר את הממשלה החדשה, שאני מאחלת לה הצלחה רבה. אני רוצה לומר מול מה אנחנו עומדים: בתקציב החירום אנחנו צריכים לחשוב לא רק על קיצוצים, על ההכנסות של המדינה. משום מה, בפיננסים שלנו אף פעם לא מדובר על הכנסות, על מסים חדשים וצודקים שחייבים להיות. למשל, במדינת ישראל משנות ה-50 עד 1981 היה מס עיזבון על הירושות הגדולות, ועכשיו אין. אולי נכניס את המס מחדש? יש לנו שנת בצורת, כולם יודעים. היום ראיתי במליאה שב"גלי צה"ל" דיברו על מס בצורת. עושים את זה בתוכנית חירום לשנת 2009, ואחר כך,

אם יהיה מצב אחר, משנים את התוכניות ומתכננים תקציב רב-שנתי ל-2010 ול-2011. תודה רבה לכם. תודה רבה לחברת הכנסת סולודקין. יעלה ויבוא חבר הכנסת נחמן שי,

חבר הכנסת יעקב כץ. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני שמח על נוכחותו של סגן ראש הממשלה דן מרידור אתנו, כי האמת היא שרציתי לשאול אותו שאלה. כידוע, הוא יצק מים על ידיו של מנחם בגין, היה עוזרו, שימש מזכיר הממשלה ומשם המשיך את דרכו. אני תמה מה היה אומר מנחם בגין אם היה רואה מה קורה היום לדמוקרטיה, כי אני יודע שמנהיגי התנועה הלאומית ואחר כך חרות היו דמוקרטים. ניסו לומר שהם לא, אבל הם היו אנשים בעלי ערכים דמוקרטיים. הם שמרו על דמוקרטיה והם גם ישבו בבית הזה עשרות שנים באופוזיציה עד שהגיעה שעתם לתפוס את הגה השלטון. אני חושב שביום כזה הם היו עצובים, ואת זה אני אומר באנדרסטייטמנט.

לראות את המחזה שבו המכבש הקואליציוני המסיבי הזה בעצם דורס התנגדות, רץ קדימה ומשלים את המשימה. חשבתי איזה ביטוי תואם את המצב הזה, והגעתי למסקנה שהכי יפה לומר שהכלבים נובחים אבל השיירה עוברת. והכלבים ינבחו, אין מה לעשות. הכלבים הם אנחנו, היום באופוזיציה, אנחנו צריכים לעשות את זה ואנחנו נעשה את זה. כנראה השיירה תעבור, וגם התיקון הזה יעבור. עם זאת, זה לא דבר שאפשר לעבור עליו לסדר-היום. אופוזיציה זה לא כלבים, עם כל הכבוד. התכוונתי לכלבים במובן הספרותי. אני מבינה. זה הביטוי. הוא התכוון שהשיירה תעבור. עזר לי היושב-ראש, והשיירה תעבור. אנחנו יודעים שבסוף היום היא תעבור. עדיין, זה לא עושה את המעשה הזה למעשה נכון. אני אומר לכם, לכל מי שחרד לכבודה ולמעמדה של הכנסת, למעמדו של חוק, חוק-יסוד, שצריך לתת לתהליך הזה להבשיל. אני אוסיף ואומר שגם מנקודת ראותה של הממשלה זאת טעות חמורה. אני מכבד את שר האוצר החדש, ואני גם מאחל לו הצלחה. עם זאת, אני חושב שצריך לתת לתהליך של הכנת התקציב להבשיל ולתת לממשלה להגיש באמת את התקציב שהיא רוצה, לתקופה שבה היא יכולה לשלוט בו, ולא למהר לעשות את זה בתוך זמן קצר יחסית ואז להגיש תקציב לתקופה ארוכה, ולהגביל את עצמה,

בזמן שתידרש הגמישות לשם כך. לכן, אדוני, אני מצטער מאוד על המעשה של הממשלה. אני יודע שהוא יאושר בסופו של דבר, אבל השיירה הזאת תעצור. היא לא תימשך לתמיד, היא תעצור.

תודה רבה לחבר הכנסת נחמן שי. יעלה ויבוא חבר הכנסת יעקב כץ,

חבר הכנסת מיכאל בן-ארי. בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, כשבאים לדבר על התקציב, אנחנו יודעים שהצבעה בעד התקציב היא הצבעת אמון בממשלה. תקציב שאיננו עובר פירושו הצבעת אי-אמון, וחפצתי לדבר קצת על השורש של המלה "אמון". השורש הוא אמ"ן, ואנחנו עם של מאמינים בני מאמינים. ישראל מאמינים בני מאמינים, עם של אמונה. השורש של אמונה מתחיל קודם כול במנהיג. לו היינו בקואליציה, או שזה שיושב לשמאלי, יושב-ראש הישיבה, היה בקואליציה, מן הסתם הוא היה מצביע בעד התקציב לשנתיים, והיו מוצאים את הדרך להלבין גם את ההצבעה הזאת. שורש ההצבעה היום מתחיל בשאלה באיזה צד אתה יושב, אם אתה יושב באופוזיציה או שאתה יושב בקואליציה, וצריך להיות ישרים עם עצמנו: אני רוצה קודם כול להסתכל במראה ולומר שלו אני הייתי יושב בקואליציה, אני מניח שהייתי מצביע עם הממשלה ולא נגדה. מה עם אחריות לעם? למדינה? זה חלק מהאחריות, אם אתה בקואליציה, דודו, או אם אתה באופוזיציה. אבל אני רוצה לדבר על האחריות של העומד בראש הממשלה, ידידנו מר בנימין נתניהו,

עניין של אמונה, כמו שכתוב אצל הדסה: "ויהי אמן את הדסה היא אסתר בת-דדו". אמונה זו משפחה אומנת, זו הישענות, אנחנו נשענים על הקדוש-ברוך-הוא, זה עניין של אמונה. "והיה אמונת עתיך חסן ישועת חכמת ודעת" עניין של אמונה, מאמין וזורע. עניין של אמונה, אתה מאמין וזורע. אמונה זה משענת, אמונה זה דבר מיוחד שהעם היהודי התברך בו לאורך כל הדורות, כמו שאנחנו אומרים ורגילים לשיר: אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח. רציתי לומר שהראשון שצריך להיות איש אמונה, איש נאמן, איש מאמין, איש שניתן לתת בו אמון, זה ראש הממשלה. אני חושב שכל עוד יש לנו ספק באמינותו, בנאמנותו ובאמונתו, ממילא יש לנו שאלה לגבי התקציבים שהוא מגיש. לכן אנחנו נצביע נגד התיקון בחוק-יסוד:

תודה רבה לחבר הכנסת כץ. יעלה ויבוא חבר הכנסת מיכאל בן-ארי. עד שתגיע למקומך רציתי להציע לך, חבר הכנסת כץ: "אמון", השורש הוא גם "אמן", ולכן הקואליציה אומרת "אמן" והאופוזיציה, "אמן", והכול מתנהל כמו שאנחנו רוצים. בבקשה, חבר הכנסת בן-ארי. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אנחנו ערב פסח, ערב החג הגדול של המשפחה היהודית, ולקחתם לכם איש שה לבית אבות, שה לבית. משפחה יהודית היא יסוד האומה, והממשלה כינסה אותנו ערב פסח, מבקשת מאתנו לאשר את תקציב מדינת ישראל לשנתיים ימים. אומרים לנו שבמצב שנוצר זה הרע במיעוטו, וצריך תוכנית כלכלית מאוד מאוד חשובה וכן הלאה, אבל אני מבקש לדחות את הדיון הזה כליל. ביום רביעי האחרון הכריז כאן היושב-ראש שיצאנו לפגרה, ולדאבוננו הרב יום למחרת חווינו פוגרום, לא פגרה. לא רחוק מכאן, מרחק של 20 דקות נסיעה מן המקום הזה, לפני כמה דקות חזרתי משם, אירע פוגרום ביישוב בת-עין, יישוב יהודי שורשי, שבו שני ילדים הותקפו, אני לא רוצה להגיד בידי חיות אדם כדי שלא להעליב את החיות, בידי פראים, בידי פרא שנטל גרזן ופצע פצעי מוות את הילד שלמה נתיב, שהתבוסס בדמו ליד אחיו בתוך הבית. היכן ביאליק? היכן "עיר ההרגה"? היכן "על השחיטה"? זה היה צריך להיות הדיון היום כאן בכנסת. שיסף את הילד בגרזן. זה גורלו של ילד יהודי במדינת ישראל? זה גורלנו? במה כבודכם עוסקים היום? לשם מה כינסה אותנו הקואליציה היום? לא נערך על הפשע הזה, על החידלון הזה, ולו דיון אחד ולא כינוס ממשלה אחד. התרגלנו. שאלו אותי כלי-התקשורת: אולי הם אשמים, שאין גדר סביב? עד היכן האווילות שלנו, אני שואל. יהודים צריכים להיות מוקפים בגדרות? יהודים צריכים להתמגן בזמן שהפראים מתהלכים חופשי? היכן שר הביטחון, שבימים אלה חוזר ופותח צירים למחבלים הארורים האלה, כדי להכות ילדים? לאן הגענו, רבותי? אנחנו עוסקים היום בהישרדות, בהישרדות של ממשלה, של פוליטיקאים, מה עם ההישרדות של עם ישראל? יש כאן דאגה עצומה לממשלה, לכלכלה, והדברים חשובים, אבל יש כאן היפוך של היוצרות. אני מבקש מחברי הממשלה, את אותן גדרות שמשיתים סביב יהודים, להעביר סביב הרוצחים, לחסום את דרכם. המזרח התיכון החדש הזה, שיהודים מתמגנים בו, זה לא מה שייחלנו לו, זה לא מה שפיללנו, זה לא מה שאנחנו אומרים "עם חופשי בארצנו". זאת לא בשורה. אני מצפה מהממשלה החדשה, שקמה אך לפני כמה ימים, לבשורה חדשה, לכך שילד יוכל להסתובב ליד ביתו, לא בארצו כבר, ליד ביתו, באופן חופשי. לכן אני מציע מכאן לדחות את הדיון הזה ולערוך כאן דיון אחר, דיון שיעסוק בעמידה שלנו, בזקיפות הקומה שלנו, בביטחון של הילדים שלנו. ואני מבקש, אדוני היושב-ראש, לדחות לחלוטין את הבקשה לאישור התקציב.

תודה רבה לחבר הכנסת מיכאל בן-ארי. יעלה ויבוא חבר הכנסת אלי אפללו, ואחריו, חבר הכנסת מסעוד גנאים. חבר הכנסת אפללו, בבקשה, אדוני.

חברי כנסת נכבדים, אדוני השר, בקשת הקואליציה להאריך את הדיון בתקציב המדינה מ-45 יום ל-90 יום, יש בה היגיון רב. האם ניתן לקיים דיון רציני בממשלה כל כך גדולה בתוך זמן כל כך קצר? האם הקואליציה, עם כל כך מעט חברי כנסת רגילים, יכולה לקיים דיון רציני בוועדות? חברי כנסת שאינם רק חברי כנסת, חברי כנסת שהם לא שרים, חברי כנסת שהם לא סגני שרים, חברי כנסת שהם לא על תקן שרים, כמו שר הבריאות.

הקואליציה צריכה זמן, 90 יום לא מספיקים, אולי כדאי להם להאריך את זה ל-120 יום. כדי לדון היום בתקציב משרד הביטחון למשל, בממשלה החדשה צריך לדבר עם שלושה שרים, שר הביטחון, השר הממונה על האיומים האסטרטגיים והשר הממונה על השירותים החשאיים. וזה לא רק עם השרים, אלא עם המנכ"לים ועם הצוותים הנוספים. דוגמה נוספת: גם כדי לדון היום בתקציב משרד החינוך בממשלה החדשה צריך לדבר עם שלושה שרים: עם שר החינוך, עם שרת התרבות והספורט

הממשלה צריכה הרבה יותר זמן. כאשר לכל שר יש תחום אחריות מצומצם יותר, הגמישות שלו מצומצמת. השרים לא ייוותרו, השרים יתעקשו, השרים צריכים זמן.

היום אתם צריכים יותר סבלנות, אתם צריכים יותר חמלה כלפי הממשלה, אתם צריכים לגלות יותר רגישות חברתית כלפי השרים. בקשת הקואליציה להאריך את תקופת הכנת התקציב מ-45 יום ל-90 יום, יש בה היגיון רב, רק שהוא היגיון חולה, כמו היגיון של אי-מינוי שר הבריאות דווקא במשרד שאמור לטפל בבריאות העם. אבל לא הכול שחור, היום קרה דבר מרגש בבית הזה, אני רוצה לומר "מזל טוב" ולברך מקרב לב את חבר הכנסת זבולון אורלב, שהיום הפך לנציג מפלגת העבודה בוועדה המסדרת. זבולון אורלב, מזל טוב, כי במפלגת העבודה לא מצאו חברי כנסת ראויים לתפקיד הזה.

זאת מפלגת העבודה. אני גם מברך את חבר הכנסת דניאל בן-סימון, יושב-ראש סיעת העבודה, שהצליח לתרגם את השנים שלו בעיתונות הלוחמת למינוי ראוי כמו זה. כל הכבוד לו. רבותי חברי הכנסת, הממשלה הזאת עושה לנו היום דברים שלא ייאמנו, אולי קוסמות, כמו שנאמר בין חברינו, וקוסמות היא אחיזת עיניים, אדוני היושב-ראש. אני מודה לכם, תודה רבה. אני מאחל הצלחה למדינת ישראל, לא לממשלה הזאת.

תודה רבה לחבר הכנסת אלי אפללו. יעלה ויבוא חבר הכנסת מאיר שטרית, ואחריו, חבר הכנסת גדעון עזרא.

רבותי חברי הכנסת, האמת היא שקשה לי להבין את דרך פעולתה של הממשלה. זה פשוט נראה לי הזוי לחלוטין. כל הרעיון הזה, של דחיית תקציב 2009 בשלושה חודשים, הוא פשוט הזוי ובלתי אחראי, ואני אסביר מדוע. אם הייתי בנעלי הממשלה או בנעליו של שר האוצר הייתי מציע להקדים את אישור תקציב המדינה, במקום 40 יום,

כי זה מה שדרוש. עברו כבר ארבעה חודשים מתחילת שנת התקציב, ואם דוחים בעוד שלושה חודשים, זאת אומרת שהתקציב יאושר לקראת סוף יולי, דהיינו רק בתחילת אוגוסט נראה תקציב ל-2009, שלושת-רבעי השנה עברו.

בזמן שאין תקציב מאושר, אדוני היושב-ראש, הממשלה פועלת עם התקציב לפי 1 חלקי 12, ומשלמת בעדיפות ראשונה את שכר עובדי המדינה, את חובות הממשלה, ואם נשאר כסף עושים פעולות.

שאי-אפשר לחתום על שום חוזה פיתוח חדש. לכן, למשל, כל תקציבי הפיתוח של הרשויות המקומיות מוקפאים. שום רשות לא יכולה להתחיל לעבוד ולקבל אישור תקציבי לפני שתקציב המדינה יאושר. כל הפרויקטים של תשתית תקועים, כי אי-אפשר לחתום על חוזי פיתוח חדשים כל עוד אין תקציב מאושר, וכן הלאה, יכולתי למנות עשרות רבות של נושאים. רבותי, בתקופה שבעולם המשק נמצא בקריסה, והצונאמי הזה מגיע גם לארץ, ורואים את תוצאותיו, אבטלה גבוהה, במקום שהממשלה תפעל במהירות ותאשר תקציב, כזכור לחברי הכנסת, הממשלה היוצאת אישרה תקציב במהלך הבחירות, את תקציב 2009, וברור שלממשלה הנכנסת יש זכות לעשות התאמות לתקציב. הממשלה היתה צריכה לשבת מייד על המדוכה, אולי עוד בזמן הרכבת הממשלה, לעשות התאמות תקציביות ולהביא מייד תקציב ל-2009. כל העניין הזה נראה גם כמחטף פוליטי, ואני מתפלא על ההיגיון והשכל הכלכלי. יושב אתנו השר דן מרידור, שגם הוא היה שר האוצר בעבר, והוא יודע כמוני שתקציב מדינה, גם לשנה אחת, באוצר מתחילים להכין ביוני, כי צריך לעשות תחזית מה יהיו הכנסות המדינה, מהי רמת ההוצאות של המדינה, להכניס הכול ל"טייס אוטומטי", לבדוק את ההתאמות ולנסות לעשות התאמות, ואז יושבים על המדוכה, יוני-יולי, הממשלה מתחילה לדון בזה באוגוסט, ובאוקטובר מגישים תקציב. זה בשנה רגילה. אני רוצה להבין איך הגאון, איך נוצר לנו אולי שר אוצר גאון גדול, שכבר עכשיו ברור לו שתקציב 2009 הוא כבר בגירעון של כמעט 40 מיליארד שקל, אז לפי איזו תחזית הכנסות הוא יעשה את שנת 2010, כשהוא רוצה להגיש תקציב לשנתיים? לפי איזו תחזית הוצאות הוא יעשה את 2010 כשלא ברור לו מה יהיו ההוצאות ב-2009, כי הכול תקוע? לפי איזו תחזית הוא יעשה טייס אוטומטי? לכן ברור שכל העסק הזה הוא בלוף. אדוני היושב-ראש, אני אומר לך שהסיבה לניסיון להעביר תקציב לשנה וחצי היא רק אחת ויחידה: בהיות הממשלה קצת עומדת על כרעי תרנגולת, אפילו שהיא רחבה, בגלל החילוקים הפנימיים, הדבק בה לא טוב, הממשלה מתחילה כבר היום לעסוק בשרידות, ולכן מנצלים את הסעיף שקובע שאם הכנסת לא מאשרת תקציב הממשלה מתפזרת, ואונסים,

את חברי הקואליציה להצביע על תקציב דו-שנתי, מתוך תקווה שזה ימנע את כל הוויכוחים והדיונים לשנה וחצי, ואז יש קיום לממשלה שנה וחצי. אני שואל: ריבונו של עולם,

כשיש כל כך הרבה מאות אלפי מובטלים היה צריך לאשר תקציב בדחיפות ולעזור היום למפעלים שהעובדים בהם מאבדים את מקום עבודתם, להחזיק אותם עוד שנה, אפילו באופן מלאכותי, כדי שיעברו את המשבר ויחזרו לחיים. זה לא עוזר שאנשים נשלחים הביתה, כי אותם אנשים שנשלחים הביתה, הממשלה משלמת להם דמי אבטלה, ויותר זול לשלם למפעל מענק ולהחזיק אותו, והעובדים ימשיכו בעבודה, ורק כאשר תעבור שנת המשבר, אפילו בתור הלוואה נוחה למפעל.

במקום לחפש פתרונות בשמים, הפתרונות הם על הארץ, וצר לי שראש הממשלה, השר הכלכלי, העל-כלכלי, לא רואה את זה, והשר החדש, חצי שר האוצר, השר יובל שטייניץ, גם הוא לא רואה את זה, וצר לי שבהרכבת הממשלה, לא בדיוק לקח את האנשים המתאימים להיות שרים.

אדוני היושב-ראש, יושב אתנו פה שר האוצר לשעבר, ואני לא רואה שום סיבה מדוע לא הוא יהיה שר האוצר. מדוע סילבן לא יכול להיות שר האוצר? כי הם לא היו עושים מה שביבי אומר להם. שני שרי אוצר לשעבר נמצאים בתוך הממשלה. למה לקחת אנשים שעדיין אין להם מושג ירוק,

כמי שגם היה שר האוצר, אוצר, חברים, זה מקצוע, ומי שנכנס, לוקח לו שנה לראות איפה הצפון. חבר הכנסת שטרית, הזמן עבר, אז בשנה הזאת תעבירו תקציב של שנתיים, וכנראה באמת צריך דוקטורט בפילוסופיה בשביל לעשות תקציב לשנתיים בלי להבין שום דבר בכלכלה. אנחנו לא עוסקים בפילוסופיה, אנחנו עוסקים בכלכלה ובחיי אזרחים במדינת ישראל, וצר לי שהממשלה מתחילה ברגל שמאל. תודה רבה לחבר הכנסת מאיר שטרית. יעלה ויבוא חבר הכנסת גדעון עזרא, ואחריו, חבר הכנסת נסים זאב. אתה יודע למה הוא לא שם את דן מרידור שר האוצר? כי כשדן חלק על עמדתו של ראש הממשלה הוא התפטר,

הוא פחד שאם עכשיו הוא ישים אותו שר אוצר, יהיה לו אותו תסריט. בגלל האלכסון המפורסם. אדוני היושב-ראש, השר מרידור, חברי חברי הכנסת,

בהצלחה לך, ואני מקווה שהממשלה הזאת תתעשת ותלך בדרך נכונה. אני מוכרח להגיד לך, השר מרידור, עד לפני שבוע הייתי השר להגנת הסביבה. כאשר היה לנו מאוד, כמעט בלתי אפשרי לחיות עם התקציב החודשי של תקציב 2008, וחיכינו בכיליון עיניים רציני מאוד לאישור תקציב 2009, וזה לא רק שלא קרה עד עכשיו, זה גם לא יקרה לפי הצעת הממשלה עוד מהיום. אני חושב שהמצב בלתי אפשרי ולא אחראי, ודאי לכל אותם משרדים שהתקציב שלהם ב-2008 היה קטן מהתקציב ב-2009. דבר שני, אני חייב להגיד שתקציב 2009 עבר בממשלה לפי כל החוקים בעיתוי המתאים. בקיץ הממשלה אישרה אותו, ואם הכול היה הולך כשורה הוא היה מאושר לקראת סוף שנת 2008. אבל קרה משהו בדרך, היו שתי מפלגות, מפלגת העבודה היתה האחת שהתנגדה לתקציב, והמפלגה השנייה שהתנגדה היתה ש"ס, ואם יש היום סיבות לכך שהתקציב של 2009 איננו מאושר, צריך לחפש את הסיבה במפלגות האלה. אני כבר לא מדבר על חוק-יסוד, ואני לא מדבר בכלל על חוקים, נדמה לי שזה הסממן הראשון, וצריך לעמוד על המשמר, שלא תהיינה לנו דוגמאות נוספות, כמו שאנחנו חווים היום בכל התוכניות,

שהממשלה מתכוונת לעשות. אני מוכרח להגיד ששמעתי היום בכנסת, זו איננה המצאה שלי, שאם חופשת הפסח מפריעה לאישור התקציב כנדרש על-פי החוק, היה אפשר להאריך אותה בהוראת שעה בעוד 10 15 יום, ובתוך 60 יום להביא את התקציב. מישהו כאן דיבר על שנת בצורת שצריך להביא בחשבון השנה, האם אנחנו יכולים היום לחזות מה יהיה מזג האוויר בשנת 2010? לכן, לפי דעתי זו התחמקות מדיון נוסף, התחמקות מהתמודדות עם המצב האמיתי במשק. נדמה לי שאפשר לומר שאנחנו ממשיכים לראות שהממשלה התחילה לבזות בפעולותיה ובמעשיה לא רק את מדינת ישראל ואת ממשלת ישראל, אלא גם את כנסת ישראל. ההצעות היום, הרצון לשנות חוקי-יסוד במחטף, אין להן שום קשר למשבר הכלכלי. הממשלה דואגת ליציבותה, ראינו את זה במספר השרים, ולא ליציבות המשק. מדובר על מחטף נוסף, ושינוי חוקי-יסוד נעשה לצורכי הישרדות הממשלה ותו לא, ואני מאוד מקווה שיקרה נס, רק נס יכול לקרות היום,

כדי שהצעת הממשלה לא תעבור.

תודה רבה לחבר הכנסת גדעון עזרא. יעלה ויבוא חבר הכנסת נסים זאב. הוא אמר "רק נס יוכל לעזור", הנה נסים עולה לנו. יש לנו עוד דוברים, לאט לאט, זה דיון רציני, הכול פתוח בדיון הזה, כפי שאנחנו מבינים. בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, כתוב: לא בשמים היא, ולא מעבר לים היא, כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו. המונחים שבפיך ובלבבך לעשותו הם מונחים שונים, יש הפה שאומר, הפה שמדבר, הדיונים שמתקיימים כאן, ויש בלבבך, אלה הכוונות הטובות של הממשלה הזאת, ויש העשייה, נכון. אז פה כולם מדברים על ערכים דמוקרטיים, וכל אחד חושב שהדמוקרטיה אתו, ומה שהוא חושב זה דמוקרטי, ומה שהשני חושב זה כבר לא דמוקרטי. כל אחד נותן את הפרשנות שלו, זו פרשנות שניתנת לפוליטיקאים, שכל אחד מאמין במה שהוא מייצג, ואלה הם הערכים. אדוני היושב-ראש, חוק-יסוד זה לא עשרת הדיברות, עם כל הכבוד. בגלל זה אני נגד חוקה, כי אני חושב שחוקה היא מגבילה, חוקה משתנה, וצריך לשנות אותה בהתאם למצב. כשהייתי בקנדה עם הצוות הנכבד של ועדת החוקה, אמר שם שר המשפטים, בשביל מה אתם צריכים חוקה? אני אומר לכם, החוקה שלנו מלפני 50 שנה, והיום היו חושבים אחרת איך לחוקק את החוקה שלנו, כי זה משתנה.

בלי חוק? אני אומר שצריך חוקים, אבל לא מפני שזה חוק-יסוד, פתאום זה דבר שאי-אפשר לשנות אותו. אתה יודע שחוק-יסוד אמור להרכיב את החוקה של מדינת ישראל. אצלם אין חוק. אתה מרשה להם להעיר לך, חבר הכנסת זאב? ודאי, זה כבוד בשבילי. ניתן לו, בעיקר משום שחבר הכנסת זאב בקי בהלכות יסודי התורה, שמרכיבים את היסודות שהרמב"ם קובע אותם, בוודאי לזה הוא מתכוון ב"יסודות". אדוני היושב-ראש, אני לא יכול להתאפק ולא להגיב בקריאות ביניים אליו. אני ממש מודה לך, ואני מעריך את זה, אגב. תמיד כשאני מדבר, תעיר הערת ביניים. אני רואה שהזמן אוזל, אני רוצה לומר דברים שהם באמת לגופו של עניין. מה זה, פתאום איזו שליפה מהמותן? היתה הצעה, זה גם היה בהסכם הקואליציוני,

לקיים דיון באופן חד-פעמי, דיון דו-שנתי? הרי ברור לנו שאנחנו נכנסים לדיונים האלה באמצע שנת 2009. אבל, אז מה אתה רוצה, שבעוד חודשיים אני אתווכח אתך עוד פעם? לא רוצה להתווכח אתך.

אני לא רוצה להתווכח אתך. צריך להביא תקציב מאוזן, דווקא בגלל המצב הכלכלי העולמי, ממש ההיפך ממה שאמר פה חבר הכנסת שטרית, השר לשעבר. זה לא מראה על זילות, זה מראה על מחשבה,

ואני רוצה להזכיר לכם, הלוא אתה האיש שהיה הכי מקורב לאריאל שרון, ואתה זוכר שבאמצע השנה הוא החליט לשנות את תקציב המדינה והוא עשה שינויים כאלה ואחרים, החליט לקצץ 5%, למשל, בכל,

הסעיפים של המחלקות השונות, של האגפים השונים, והשרים הסכימו אתו. זה לא הופך את התקציב לדבר שאינו בר-שינוי. אנחנו רגילים לראות במהלך השנה שינויים כאלה ואחרים,

אדוני היושב-ראש, זה ניתן בסופו של דבר לשינוי, לא שינוי שיזעזע את התקציב מבסיסו, מהיסוד שלו, אבל בהחלט, במידה שכלכלת ישראל אכן תשגשג יותר, תצמח יותר, ואנחנו נהיה מעבר למה שצפוי נכון להיום, אני מאמין שגם התקציב הזה ישתנה בהתאם, ויהיו רזרבות, והרזרבות האלה נוכל לדון עליהן ולחלק את זה לפי הצרכים של מדינת ישראל ושל עם ישראל. אני מודה לך, אדוני.

אתה שם לב שלא הקפדתי על זמנך משום שאתה נציג הקואליציה היחיד, למעט נציג הממשלה, זה כשעה וחצי באולם. לכן לא הקפדתי בזמנך. יעלה ויבוא חבר הכנסת מסעוד ע'נאים. עכשיו זה נכון. ע'נאים.

נכון, נכון מאוד. תפאדל, בבקשה. תודה.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 הצעת הממשלה היום לחוק-יסוד: תקציב המדינה לשנים 2010-2009, באה כדי לנהל את ענייניה של הקואליציה, הממשלה,

בלי הפרעות, קואליציוניות ואחרות. וזה מראה, לפי דעתי, על דרך הניווט והניהול שדיבר עליה ראש הממשלה במליאה, וזו דרך אקספרס, בלי תחנות. שר האוצר אמר כאן היום שיש בהצעה הזו סיכון, ואני לא יודע איך הוא מצפה מחברי הכנסת לקחת סיכון זה על עצמם ולאשר במחטף חוק-יסוד:

אדוני היושב-ראש, בעיצומו של משבר כלכלי חמור ומסוכן, ממשלה צריכה להתנהג באחריות, בדרך של שמירה על הנהלים הדמוקרטיים, ולא בדרך של תיקון חוקי-יסוד במהירות בזק. ראש הממשלה אמר בנאומו הראשון, נאום ההשבעה, שממשלתו תעמוד בשני המבחנים החשובים שעומדים בפני המדינה, ואלה המבחן הביטחוני והמבחן הכלכלי. ואני שואל איך תעמוד הממשלה במבחנים חשובים ומסוכנים אלה אם בעניין כל כך חשוב ורגיש כמו התקציב מבקשת הממשלה הטרייה להעביר תיקון חוק-יסוד בשלוש קריאות במהירות בלתי רגילה. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, כושר היצירתיות של הממשלה לא התבטא רק בהרכבתה ובחלוקת המשרדים ובבזבוז משאבים למשרדים החדשים והמחודשים ובהמצאת משרדים חדשים. הכושר הזה נמשך בהצעת הממשלה היום לאשר חוק-יסוד במהירות שראויה להירשם בספר גינס לשיאים עולמיים. אולי היום הבנו למה התכוון ראש הממשלה כאשר דיבר על שלום כלכלי. הוא כנראה התכוון לשלום ושקט סביב התקציב, ולאו דווקא לשלום כלכלי עם הפלסטינים. דרך העברת התקציב היא ראי לדרכה של הממשלה בניהול ענייני המדינה, ובתקופת משבר כלכלי, שמאיים בפיטוריהם של אלפי עובדים, על הממשלה לדאוג, לפני השקט הכלכלי שהיא מנסה להשכין בדרך-לא-דרך, עליה לצמצם את הפער בין עניים לעשירים ובין הרוב היהודי למיעוט הערבי ולדאוג לביטחון הכלכלי והחברתי כפי שהיא דואגת לביטחון הצבאי.

תודה רבה לחבר הכנסת מסעוד גנאים. יעלה ויבוא חבר הכנסת שי חרמש, ואחריו חבר הכנסת אחמד טיבי. מכובדי יושב-ראש הכנסת, מכובדי סגן ראש הממשלה דן מרידור, בהצלחה, דן.

כן. ראיתי הרבה מניפולציות בכנסת, תרגילים פרלמנטריים, בקשות מוזרות, אבל בקשה עד כדי כך חסרת תקדים, ברוטלית במהותה, נגד יסודות הפרלמנטריזם והדמוקרטיה, עוד לא ראיתי. מדובר כאן בבקשה של הממשלה שמשנה שני חוקי-יסוד, משק המדינה והממשלה, ובאה בתקופת פגרה לוועדה זמנית, שהיא ועדה מסדרת, מדובר על פטור מחובת הנחה, דיון מרתוני בשלוש קריאות, אחר כך להעביר לעוד ועדה זמנית, שהיא ועדת הכספים, בלי לתת הזדמנות לשמוע דעת מומחים, הצבעת בזק, ולאחר מכן לחזור לכאן ולשנות חוקי-יסוד ולומר שהתקציב, אחרי ארכה של 120 יום, יהיה תקציב רב-שנתי, דו-שנתי במקרה זה. בדקתי, רבותי, אם יש מדינות מפותחות שיש בהן תקציב רב-שנתי. נעזרתי בממ"מ, ואני מודה להם. מה הגדרת התקציב הרב-שנתי? יש לו שני פירושים עיקריים. יש פירוש פרטני, חבר הכנסת פינס, לגבי תקציב רב-שנתי בחוץ-לארץ, ולפיו מדובר בתקציב מחייב בכל משרדי הממשלה, ברמת סיעוף גבוהה ביותר. אין מדינה מפותחת בעולם שמאמצת את הפירוש הזה. אין תקציב רב-שנתי עם סיעוף גבוה בשום מדינה מפותחת, חבר הכנסת דן מרידור,

סגן ראש הממשלה. לכן, נשאלת השאלה, מה קרה?

דווקא כך להתחיל את הקדנציה, ברגל שמאל דורסנית, גסה ובוטה? אני גם לא יכול שלא להתייחס למה שקרה היום בוועדה המסדרת אצל מפלגה שפעם היתה מעצמה זרה ועכשיו היא בקושי חצי מפלגה, קוראים לה מפלגת העבודה. היום, כמעט לקראת סיום, אדוני, בוועדה המסדרת קרה דבר מוזר. חשוב שהציבור בארץ ידע מה קרה. מפלגת העבודה הודיעה, בפוליטיקה שום דבר לא מוזר. נכון, עד למוזרות הבאה. שהנציג שלה בוועדה המסדרת, במקום אורית נוקד, חשבתי שזאת תהיה שלי יחימוביץ,

שזה יהיה איתן כבל, למשל, אופיר פינס. הוא כבר שם. ופתאום אני שומע שזה חבר הכנסת זבולון אורלב. הייתי אדם צעיר כשהיתה הברית ההיסטורית בין מפא"י לבין המפד"ל, אבל הגיחוך הרגעי באותו רגע, באווירת חדר הוועדה, ועדת הכנסת, תאר את זה עוד קצת. בדיוק. הורגש באוויר. הגיחוך, הגיחוך היה כמו מין עננה אטומית בתוך החדר. תספר מה היו הנימוקים. תצטט מה אמרו חברים. אחד אמר: זה הזוי. אחד אמר:

אפילו היה חבר כנסת שם שהוא אדם הגון, אופיר פינס שמו, הסתכלנו עליו, מבטיו קפאו. הוא לא הבין איפה הוא נמצא, איך זה קרה לו. הוא לא ידע על זה. מפלגה שעובדת אפילו מאחורי הגב של חבריה, זה נורא.

שמי שהולך לישון עם ליברמן, אל יתפלא שבבוקר הוא מתעורר עם אורלב. תודה רבה לך, אדוני. תודה רבה לחבר הכנסת אחמד טיבי. יעלה ויבוא חבר הכנסת אופיר פינס-פז, ואחר כך, חברת הכנסת רוחמה אברהם-בלילא. בבקשה, חבר הכנסת אופיר פינס.

עכשיו. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, חברי חברי הכנסת, את הכביסה המלוכלכת של מפלגת העבודה אני לא אכבס מעל במת הכנסת. חבר הכנסת טיבי אמר כמה דברים קשים, לצערי. אני רוצה להתייחס לגופו של עניין. אני חושב שמה שהממשלה עושה היום זה מעשה שלא ייעשה, והוא מביא אותנו, כמעט בהחלטה הראשונה של הכנסת החדשה, לאחד המבחנים הכי מכריעים שלה, כי מה שהממשלה דורשת מאתנו זה לעשות דברים בניגוד מוחלט לדברים שאנחנו כחברי הכנסת מאמינים בהם, לא משנה מאיזו סיעה באנו, לא משנה אם אנחנו באופוזיציה או בקואליציה. הממשלה מבקשת מאתנו לשנות חוק-יסוד בשלוש קריאות, ביום אחד, בפגרה, כשאין ועדת חוקה, חוק ומשפט,

עוד לא הקמנו אותה. רק ועדת החוקה, חוק ומשפט מוסמכת לטפל בשינוי חוקי-יסוד. הדבר השני שהממשלה רוצה להביא אותנו אליו זה אישור תקציב דו-שנתי. הרעיון הוא רעיון מעניין, אני אפילו לא מציע לפסול אותו על הסף, יכול להיות שיש לו גם יתרונות, אבל אם נאשר את הדבר הזה היום, זה לא רק שבפעם הראשונה ב-60 שנות מדינה מאשרים תקציב דו-שנתי, זו הפעם הראשונה בתולדות הפרלמנטריזם העולמי. בדקתי ולא מצאתי שום פרלמנט בעולם שאישר תקציב דו-שנתי.

אתגרתי את אנשי הממשלה שהיו בדיון ואמרתי: אדרבה, תראו לי פרלמנט אחר בעולם שאישר תקציב דו-שנתי. עד לרגע זה לא מצאו. זאת אומרת שאנחנו הולכים לשבור שיא עולמי ולאשר דבר שאף אחד בעולם לא ניסה, לא בדק, לא יודע מה יתרונותיו, מה חסרונותיו, במצב של משבר כלכלי שאנשים לא יודעים מה יקרה מחר בבוקר. 20,000 המובטלים, שקיבלנו בנתונים של אתמול, הפתיעו את כולם, את כל הממשלה הזאת. אף אחד לא העריך שזה מה שהולך להיות. על הרקע הזה לאשר תקציב עד סוף 2010 זה חוסר אחריות מדרגה עליונה. הכנסת הזאת במבחן, אנחנו במבחן: האם אנחנו חותמת גומי של הממשלה לכל דבר ולכל עניין? האם חברי הקואליציה הם בובות על חוט שהממשלה מניעה ימינה או שמאלה, או שהתפקיד הפרלמנטרי שלנו זה לגלות אחריות, ואם הממשלה הולכת לכיוון לא נכון, חובתנו, לא זכותנו, חובתנו כי אנחנו נבחרי העם, להעמיד את הממשלה על טעותה, חובתנו להגיד לממשלה: סליחה, תראי מה את עושה, במקום להביא את תקציב 2009 בתוך 45 יום או 60 יום.

יושב פה שר אוצר לשעבר, עד לפני יומיים. שר האוצר יובל שטייניץ לא יודע לאיזו צרה הוא נכנס, כי אם החוק הזה עובר, זאת אומרת שהתקציב יונח רק בעוד 106 ימים, פחות או יותר, וזאת אומרת שעד אז הוא לא יוכל לבצע שום שינוי תקציבי משמעותי, כי הכנסת פועלת על-פי תקציב 2008 ב-1 חלקי 12. מקווים שלא ימצאו פתאום כסף בשביל הישיבות. הוא לא יוכל, אתה הרי היית שר האוצר. הרי אי-אפשר לעשות.

זאת אומרת, שר האוצר, שהוא באמת חסר ניסיון, כובל את ידיו, ובתקופה הכי קריטית למדינת ישראל הוא מחליט שהוא לא ישתמש בכלים התקציביים שעומדים לרשותו, ודוחה הכול ביותר מ-100 ימים, לחודש יולי. זה טירוף הדעת, זה חוסר אחריות מדרגה עליונה. אני אומר לכם, זה מבחן גדול של הכנסת. מה שהממשלה מנסה לייצר זה שיאים שליליים שהכנסת מעולם לא חוותה. בעיני מדובר ממש בבריונות פרלמנטרית, שצריך לעצור אותה, שצריך לבלום אותה, שאסור לתת לה יד. אתמול הדיון בממשלה התקיים כהרף עין, כולם בעד, שתיקת הכבשים. מישהו שיגיד משהו אחר, מישהו שיצביע אחרת, שום דבר. כל הצעות ההחלטה של הממשלה עברו פה-אחד, לרבות ההצעה הזאת. אני רואה בזה דבר חמור, מנוגד באופן מוחלט לדמוקרטיה הישראלית ולפרלמנטריזם הישראלי, ואני בהחלט סבור שטוב תעשה הכנסת אם תדע לרסן את הממשלה, לבלום אותה ולהציע לה דרך מחשבה שונה. ההצעה שלי היא להאריך את משך הזמן להבאת התקציב מ-45 ימים ל-60 ימים, אני חושב שנוכל להתלכד על העניין הזה, כל חברי הכנסת. הממשלה תביא מהר את תקציב 2009 ותוכל להתחיל לעבוד, ולאחר מכן היא תביא בזמן את תקציב 2010. תודה רבה לך, אדוני היושב-ראש. תודה רבה לחבר הכנסת אופיר פינס-פז. תעלה ותבוא חברת הכנסת רוחמה אברהם-בלילא, ואחריה,

בבקשה, גברתי.

אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, הרשו לי לחרוג מהמנהג הרגיל ולשחק משחק קטן עם חברי הכנסת, דווקא החדשים, של הליכוד. המשחק הבא, קוראים לו "מי אמר למי", ואני מאוד שמחה שאדוני היושב-ראש נכנס. אל תיתני רמזים. לא, אני לא נותנת שום רמז. ואני מצטטת: "הכנסת, שלא כבעבר ושלא כבדמוקרטיות פרלמנטריות אחרות בעולם החופשי, מאבדת במהירות לא רק את הלגיטימיות הציבורית שלה, אלא גם את הרלוונטיות המשטרית שלה". אני ממשיכה לצטט: "אם חקיקת בזק, שכל הממשלות חוטאות בה, מוגשת באופן שבמתכוון נועד לשלול כל אפשרות של דיון רציני בפרטיה, ובאופן המונע במתכוון כל אפשרות שמי מחברי הכנסת יבין בכלל על מה הוא נדרש להצביע, לשם מה כל ההצגה הדמוקרטית הזאת? ומנגד" אני ממשיכה לצטט, כמובן, "אם חקיקה המתקבלת כאן לפי כל הכללים, בשלוש או ארבע קריאות, עלולה להתבטל בהינף קולמוס משפטי או בחוק הסדרים דורסני וגורף, למה לנו בית-מחוקקים? למה לנו פוליטיקאים? למה לנו הבחירות? הבה נקים לנו ממשלת חכמים טהורה, כהמלצת אפלטון ב'פוליטיאה'. ויותר מזה" אני ממשיכה לצטט, "מעמדה של הכנסת מתערער והולך. סמכויותיה מתכרסמות כל העת. הלגיטימיות הציבורית שלה בסכנה. עלינו, חברי הכנסת, המלאכה לעמוד בפרץ, לעצור את הסחף המסוכן ולהתחיל להשיב לכנסת ולחבריה את האמון הציבורי. זה תלוי קודם כול בנו". חבר הכנסת בר-און, אתה מאוד מפריע לשרה לשעבר לדבר. זה החינוך שאנחנו מקבלים. אני נותן לך עוד דקה, בגלל ההפרעה. אני מודה לך, אדוני היושב-ראש,

אני מאוד מאוד מאוד מכבדת אותך, ואתה יודע את זה. אבל לא יכולתי שלא להביא את דבריך מ-20 באוקטובר 2003. אתה, בכהונתך כיושב-ראש של הבית הזה, שדאגת לשמור על מעמדה של הכנסת המכובדת הזאת, על חקיקת החוקים שלה, כל שכן כאשר אנחנו מדברים על חקיקה או על שינוי חוק-יסוד. זו הוראת שעה. אדוני היושב-ראש, מה קרה למלים האלה? זאת הוראת שעה. איזו הוראת שעה? מה קרה לחקיקת בזק הזאת? חברת הכנסת הנכבדה, חבל שלא היית כאן. האם מעמדה של הכנסת התערער? אני לא אחזור על דברי מראשית הדיון, שהיה דיון מאוד פורה.

אדוני היושב-ראש, אתה יודע במה אני נזכרת עוד? אני נזכרת בתפקידי הקודם, בכנסת הקודמת, כיושבת-ראש ועדת הכנסת. היו לנו דיונים ארוכים, א. על חוק ההסדרים, שדיברנו עליו,

על כל הנושא של שינוי התקנון, וגם הקוד האתי. אדוני אמר לי: האם אתם, ברוב הדורסני שלכם, רוצים להרוס את כללי המשחק של הבית הזה? רק מי חשב שזה יתהפך כל כך מהר, והיום אני אשאל את אדוני: מה קרה לאותן מלים כבדות משקל? איפה אתה היית כשרצית לשמור על מעמדה של הכנסת המכובדת הזאת? איפה אתה, כיושב-ראש הבית הזה, כשהסמכויות היום נרמסות, נדרסות, ואין שום כלל שאנחנו יכולים לשמש בו דוגמה ציבורית? אבל אני אומר יותר מזה, מה משמעות של חוק-יסוד? חבר הכנסת נסים זאב, ואולי חברי חברי הכנסת הדתיים, לא מקבלים את זה, אבל חוק-יסוד אמור להיות חלק בלתי נפרד מהחוקה העתידית של מדינת ישראל, והוא נחשב, אדוני היושב-ראש, במעמד נורמטיבי גבוה מהחוקים הרגילים. וכאשר הכנסת מחוקקת חוקי-יסוד, או משנה אותם, היא פועלת בכובעה כרשות מכוננת,

חברי הכנסת החדשים, שבסמכותה לקבוע את עקרונות היסוד של השיטה, ולהתוות את החוקה העתידית של מדינת ישראל. האם בדרך זו, בדרך דורסנית זו, קובעת הממשלה שלנו את החוקה העתידית של מדינת ישראל? אין לי אלא לומר דבר אחד: מצער וכואב שממשלת ישראל החדשה החליטה לבזות את הכנסת, את חבריה ואת הציבור הישראלי כולו. הממשלה הזאת לא משמשת דוגמה ציבורית, לא במינויי השרים שלה, בשעה שמפטרים מאות אלפי אנשים, יושבים פה ומוצאים עבודה לחברי כנסת מובטלים, רק כדי לחזק את מעמדה של הממשלה הזאת. לא ידעתי שממשלה פתאום הופכת להיות מעין לשכת תעסוקה לנבחרי ציבור. הממשלה הזאת לא משמשת דוגמה ציבורית, גם לא באופן שבו בחמשת הימים הראשונים לכינונה היא רומסת ברגל גסה את עבודתה, את כבודה ואת מעמדה של הכנסת, ואני מצרה, אדוני היושב-ראש,

נותן את ידך לכך. תרשה לי, שוב, אני מכבדת אותך מאוד. כואב לי מאוד.

תודה רבה לחברת הכנסת רוחמה אברהם. אינני רוצה לחזור פעם נוספת על הנימוקים שהביאו אותי להחלטה. אין כאן שינוי חוק-יסוד, אלא הוראת שעה המתבקשת מהנסיבות שבהן אנחנו נמצאים. אין לי כל ספק שממשלה בראשות רוחמה אברהם היתה מבקשת את אותה בקשה, וייתכן שאחד מהאופוזיציה היה אומר שרומסים את כבודה של הכנסת. אני בכלל מציע לחברי הכנסת לא להרבות בפיהם את רמיסת הכנסת, כי בסופו של דבר הציבור פתוח מאוד להאזין ולקבל את האמירה שהכנסת רומסת את כבודה. אני מתכבד להזמין את השר סער. אדוני היושב-ראש, סליחה, אני מתנצל, את חבר הכנסת עתניאל שנלר, אחד לפני האחרון. האחרון יהיה, כפי שמקובל, נאפשר לשר האוצר היוצא לעלות ולדבר גם כשר האוצר היוצא. אני מודה לאדוני.

יושב-ראש הכנסת, שרים, כנסת נכבדה, כל כך מתאים שהדיון הזה יהיה דווקא היום.

איך ריבונו של עולם סידר שזה יהיה דווקא היום, שמתעסקים בחמץ. אתם יודעים מה קרה בפסח? כי בחיפזון יצאתם ממצרים.

לגמור את העניינים.

מה יצא מהמהירות הזאת? מהמהירות הזאת יצא לחם עוני. מהמהירות הזאת יצא לחם עם חורים, עם הרבה עניים.

העברת תקציב, כמו שמנסים לעשות, במחטף שכזה, תוביל ממילא ללחם עוני. אבל אתם יודעים מה קרה במדבר? במדבר, כאשר עשו את הכול בחיפזון, ולא תמיד ה' יילחם לכם ואתם תחרישון, מותר גם לנו להילחם. אי-אפשר תמיד להגיד: הקדוש-ברוך-הוא יסדר לנו את הדברים. היתה להם בעיה, בלחם הזה. היו צריכים נסים. היו צריכים הרבה נסים, עד שהקדוש-ברוך-הוא נתן את המן. מה עם החירות? אני אתן לך את החירום. את החירום.

ובסוף נציגי הממשלה, אדוני השר, שלחו נציגים לראות את העם, הלכו לראות מה יהיה בעתיד. אני רוצה לומר לך, השר, בסוף אותה ממשלה שלחה נציגים לראות את היעד, מה יהיה שם, והם נבהלו. הם נבהלו, ויוציאו דיבתם רעה על הארץ, כשהם חזרו משם, כי הכול היה בחיפזון.

קחו, ממשלה יקרה, קחו לכם לא 45 יום, 60 יום. תוציאו תקציב הגון וראוי ל-2009. השר נהרי,

זכינו סוף-סוף שאנחנו נמצאים בתקופת הנבואה החדשה. נביאים נגמרו, היום יש נבואה חדשה. שמעתי מהשר, עם הפקידים, את הנבואה מה תהיה הכלכלה בעוד שנה וחצי, מה יהיה בסיס התקציב לעוד שנתיים. נו, ברוך השם, זכינו להרבה נבואה היום בכנסת ישראל. אני רוצה לומר שאם רוצים לעשות תוכנית רב-שנתית, זה כך ראוי. כך ראוי בבטיחות בדרכים, כך ראוי בתשתיות, כך ראוי בקיצוץ נטל מס, כך קשור לעידוד תעסוקה וצמיחה, אבל תקציב? זה לא תקציב רב-שנתי, זה תקציב מחטף רב-מפלגתי. האם באמת הנביאים יודעים מה ילד יום? האם הנביאים יודעים מה יהיה בארץ? לכן צריך לאשר תקציב ל-2009, לכלול בו נושאים רב-שנתיים, תשתיתיים וכו', ואחר כך לאשר בזמן הנכון את התקציב ל-2010. אשתדל לסיים בעוד דבר קטן שקשור לשבוע זה. הרבה שנים אני מנסה ללמד את ילדי בליל הסדר, אתם יודעים שפסח זה "והגדת לבנך" מה הסימנים שעל קערת הפסח. היום, חברי חברי הכנסת, למדתי את הסימנים. אני מודה לקואליציה על השיעור שלמדתי. למדתי מה מקומה של הזרוע, כוח הזרוע הקואליציוני, לפגוע בדמוקרטיה, למדתי מה המשמעות של תקציב שעושים אותו "חאפ"; דרך זה למדתי את תפקידו של המרור, התקציב שיאכיל את העם הזה, על מרורים יאכלוהו,

למדתי גם מהי החרוסת, שהציבור יעבוד בחומר ובלבנים, מופיע כמו טיט, לטייח, לא צריך, לא ישאלו, אל תשאלו, והביצה, שמסמלת את קורבן החגיגה, הציבור יהיה הקורבן והממשלה תעשה חגיגה. ובאמצע, שלוש מצות, שלוש מצות של לחם עוני. אני רוצה להזהיר את כנסת ישראל, אל תעשו לי שלושה פסחים: פסח מצרים, פסח דורות ופסח השלישי. מה זה הפסח השלישי? פסח השלישי זה פריצת סכרים של חוקי-יסוד. פס"ח, פריצת סכרים של חוקי-יסוד. אנא, נישאר עם פסח דורות, ראוי יותר.

תודה רבה. אני מתכוון להזמין את אחרון הדוברים, כבוד שר האוצר היוצא, חבר הכנסת רוני בר-און. לפי בקשת הממשלה אנחנו נותנים לך חמש דקות ולא שלוש דקות, הואיל ואתה בכל זאת בעל דברים. בבקשה, אדוני.

שרי הממשלה, חברי הכנסת, הכיסא הריק של ראש הממשלה, נדבר אליו עוד הרבה בכנסת הזאת. גם כשהוא מבקש מכם לשנות חוק-יסוד הוא לא מכבד אתכם ולא בא להיות נוכח בדיון. כיסא ריק. לפעמים, בפרפראזה על מה שאמר צ'רצ'יל, לפעמים עדיף כיסא ריק על כיסא מלא. לפעמים. אדוני היושב-ראש, הדיון הזה, שלא היה צריך לבוא לאולם המליאה ולא היה צריך לבוא לכנסת ערב חג הפסח בבהילות כזאת, בבהלה כזאת, מתקיים. אני מניח שכבר לא יהיה ניתן לעצור אותו. אנחנו נגיד את שלנו והקואליציה הדורסנית הזאת תעשה את שלה. אבל אני אומר לכם עוד פעם: אין בבקשת הממשלה ולא כלום אלא סוג של טריק פוליטי נלוז, ניצול ציני של סיטואציה פוליטית, חגיגת שיכורים של חתונה אסורה, הנגאובר של הילולה שבאה לעולם בחטא ותמשיך להביא לעולם חטא אחרי חטא אחרי חטא אחרי חטא, מפריע לי שיח החכמים הזה כאן. חבר הכנסת פיניאן, בבקשה, אתם נמצאים פה מאוד קרוב לבמה וזה מאוד מפריע. בבקשה, אדוני. ההילולה הזאת, של החתונה המופרכת הזאת, תביא לנזקים. אדוני אמר שזו רק הוראת שעה, אני לא מקבל את זה, אדוני היושב-ראש. דין פרוטה כדין מאה ודין הוראת שעה כדין חקיקה לדורות.

לפי בקשת הממשלה הרעה הזאת, הולכים לשנות היום חוק-יסוד. חוקי-יסוד אלה אבני החושן של עבודת הכנסת הזאת. זאת איננה הוראת שעה, זאת איננה הודעת יושב-ראש ועדה, זה אפילו לא חוק טורדני של חבר כנסת חרוץ יתר על המידה. זה חוק-יסוד, אדוני היושב-ראש. הסיטואציה הנלוזה הזאת פגועה, כפי שאמרתי בבוקר, בשלושה נדבכים: בנדבך הפרוצדורה, לא ניתן יהיה לעשות פה עבודה מתאימה. אני יודע מה זה להכין חוק תקציב באגף תקציבים. ב-100 יום לא מספיקים להכין באגף התקציבים, עד להנחה בכנסת, בצורה רצינית, חוק תקציב של שנה אחת, בטח לא של שנתיים, בטח לא במערכת כל כך לא ברורה, של אי-ודאות. אדוני שר האוצר, שמעתי אתמול בקשב רב את ראש אגף התקציבים, שבא ואומר שהדבר אפשרי וגם רצוי. רק כדי לגאול עולם אני מצטט דברים בשם אומרם. אני אגיד לאדוני בתשובה לעניין הזה שאני מרחיק את עצמי שבעה נקיים מלדבר על אנשים שאני מיניתי. אני אקח לעצמי, בוא נגיד, שלושה חודשים. בעוד שלושה חודשים אני אתיר את הנדר. לא אמרתי את זה כהתרסה. ראיתי את הסטנוגרמה, ואני מודה שאוי לעיניים שכך רואות. זה עניין אחר. במיוחד אם משווים את זה למה ששמעו האוזניים, אבל נדרתי שלא אדבר על אנשים שאני מיניתי, בטח לא מייד אחרי שתקופת כהונתי תמה. אכבד את הנדר הזה. חשבתי שחשוב להביא דברים של אדם שאתה מינית, שאומר דברים מקצועיים לחלוטין. כמובן, אני מתנצל ועצרתי את השעון, כפי שאתה רואה. השעון הוא לא הבעיה. הבעיה היא שאתה גורם לי מבוכה. חלילה לי. אפילו לא העליתי על דעתי להביא אותך במבוכה. אתה יודע, אדוני היושב-ראש, שהמבוכה הזאת לא שלי אלא של מישהו אחר.

אתה יודע איך אומרים?

אדוני, ואידך זיל גמור. אדוני היושב-ראש, מדינת ישראל מצויה בעצם כבר למעלה משלושה חודשים בלי תקציב מדינה. אני יכול להעיד על עצמי שעד 31 במרס, ככל שאני יודע, וידעתי הרבה, לא נשבר הכלל של 1 חלקי 12. אף אחד מכם לא יודע לספר לי איך עד סוף חודש יולי השותפים הבכירים שלכם יסתפקו בשליש ממה שהם צריכים לפרנס את הישיבות שלהם, ואם ייעשו שם מעשים שלא צריכים להיעשות, אתם תשמעו מאתנו כפי שלא שמעה ולא ראתה שפחה על הים. וכל יתר כיסוני השחיתות האלה בתקציב, שיעשו אותו בכאילו, כי את 2010, אדוני המשנה לראש הממשלה, אי-אפשר לשער היום, יגיד לך את זה שר האוצר לשעבר דן מרידור. אין איש היודע לאן הולכים, ואיש לא יודע לקבוע תקציב, כפי שאתה לא ידעת לקבוע תקציב למערכת הביטחון ולצבא בלי נתוני מקרו-כלכלה יציבים, וכל היתר זה בלוף. אדוני היושב-ראש, אתך אני יכול לדבר על העניין של החוקתיות. מי לנו כמוך, חרד לגורלו של הפרלמנט, חרד לגורלה של החקיקה, חרד לגורלה של החוקה וחרד להתערבות ברגל גסה, או של הרשות השופטת, רחמנא ליצלן, בעניין זה, או של הרשות המבצעת בעניין זה. חוק התקציב, אדוני ראש הממשלה, הוא חוק שהמחוקק נתן לו הדרה מיוחדת. על איזה עוד חוק, אדוני שר המשפטים לשעבר והיום סגן ראש הממשלה וגם שר האוצר לשעבר, על איזה חוק שאיננו עובר נופלת ממשלה חוץ מחוק התקציב? על איזה חוק נופלת ממשלה חוץ מחוק התקציב? מה זה, זה סתם? עושים כבוד לראש הממשלה או לשר האוצר כדי שיהיה לו חוק חשוב להביא? קובעים שממשלה נופלת, אדוני יושב-ראש הקואליציה, אין שר מקשר? אתה לא סומך עליו שידע לבקש הצבעה שמית לבד? קודם כול, אני מאוד מעריך את ערנותך למהלכיו של שר החינוך. אתה יודע שכשהוא קם מהכיסא אני יודע מה הוא יגיד כשהוא יבוא הנה. כמה סודות יש בבית הזה כבר, בתקנון, בשטיקים ובטריקים? אדוני יושב-ראש הכנסת, לאיזה עוד חוק, לאיזה עוד חוק קבע המחוקק סנקציה של נפילת הממשלה? והוא עושה את זה פעם אחת, כשהיא לא מעבירה תקציב ב-31 בדצמבר, והוא מעצים את הסנקציה הזאת ב-31 במרס, ואומר: אחר כך אין ולא כלום. ואם באה הממשלה, או הנשיא הטיל, זאת אומרת שיש ניצוץ לקיום השלטון, הוא אומר לה: בתוך 45 יום, שלוש קריאות בכנסת, ואם לא, הולכים הביתה. אין מקצה שיפורים, אין תיקון, אין 12 ודקה, אין הוראת שעה, אין הוראת דקה ואין הוראת שנייה. למה אתם מבזים את החוק הזה? למה אתם מבזים את החוק הזה? אני אגיד לכם למה אתם מבזים את החוק הזה, רק אנחנו צריכים לסיים. הגענו לשעת נעילה,

אני אגיד לכם למה אתם מבזים את החוק הזה, כי האיש הזה, שמנהיג היום את הממשלה, חושב שאפשר לחזור לעידן הקריצות, והדאחקות, וההתחכמויות, והכאילו, וננסה מפה וננסה משם, ונראה איך נצא מכל הדבר הזה. אתה מתכוון בדבריך, "האיש הזה" לראש הממשלה כמובן.

מחוקק חוק ז'בוטינסקי. בכל זאת, זאת ממלכה. כן, ראש הממשלה. אתה היית המחוקק של חוק ז'בוטינסקי. מה יקרה, מה יקרה בעוד 107 ימים שלא יקרה בעוד, מתי? כמה יש לכם, 40 יום לפי המצב החוקי? יקרה אותו הדבר. ראש הממשלה ייפגש ביום בהיר אחד, יכול להיות שישבו בחדר שר האוצר וראש אגף התקציבים, והחשב הכללי, ראש הממשלה ייפגש עם כל ההתחייבויות שהוא עשה בחודש האחרון, שטובי חבריו, טובי תומכיו, המומחים שבמומחים, שעליהם הוא הכי סומך בענייני הסכמים, בענייני כספים ובענייני תקציבים, אמרו לו: לא תצלח, זה אסון, זה לא מתחבר, אי-אפשר לשלם את כל הדברים האלה. אז מה, דוחקים את הקץ? אדוני היושב-ראש, הבית הזה לא צריך לתת יד להרס עצמי מהסוג הזה, שמזמנת לו הממשלה החדשה. הוא לא צריך לתת יד לפארסה הזאת, והוא צריך לדחות את הצעת החוק הזאת, גם אם מישהו קרא לה הוראת שעה. זאת בכייה לא לשעה, זאת בכייה לדורות.

אני מאוד מודה לחבר הכנסת בר-און. רבותי, לפני שאנחנו ניגש להצבעה, נא לצלצל. אני מזמין את סגן שר האוצר לבוא ולעלות על דוכן הנואמים על מנת להשיב בשם הממשלה, השר יצחק כהן. איפה שר-העל? חבר הכנסת טיבי, שר-העל הוא ראש הממשלה. איפה שר האוצר? הוא בבית, אני מתאר לעצמי שהוא יבוא להצביע. אין שאילתות ליושב-ראש הכנסת, חבר הכנסת טיבי. רבותי חברי הכנסת. השר יצחק כהן, בבקשה, אדוני. כבוד היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, חברי הממשלה, כבר נאמר רבות היום שבצוק העתים ונוכח המשבר בכלכלת העולם, שהוא בעל השלכות על המשק הישראלי, איפה שר האוצר שלך וראש הממשלה? טוב, שמענו, תודה רבה. נוכח המשבר בכלכלת העולם, שהוא בעל השפעות על המשק הישראלי, חברת הכנסת רוחמה אברהם, אני מבקש ממך. אין להם ראש ממשלה. חברת הכנסת רוחמה אברהם, האם לא הבנת את אמירתי בהרמת קול? בבקשה. אישור תקציב המדינה לשנת 2009, במועד הקבוע בחוק-יסוד: הכנסת, ימנע מהממשלה ומהכנסת ומוועדותיה להתאים את התקציב כך שישקף את הצורך בהתמודדות עם השלכות המשבר האמור.

ההתמודדות עם השלכות המשבר הכלכלי העולמי, בנסיבות שעדיין לא אושר תקציב לשנת 2009, מחייבת לקבוע כבר עכשיו את תקציב המדינה לשנים 2009 ו-2010. קביעה כזאת נועדה ליצור ודאות ויציבות לתקופה שהיא ארוכה מיתרת שנת התקציב 2009. תקציב לשנתיים,

לא יוכל להגיע לכלל בשלות ולעבור את כל הליכי החקיקה בממשלה ובכנסת ובוועדותיה בתקופה של 45 יום.

בשל המצב הייחודי, כפי שתואר לעיל, הנובע מהצטרפות הנסיבות של עיכוב באישור תקציב המדינה לשנת 2009 וההשפעות השליליות של המשבר העולמי על המשק הישראלי, מוצע לקבוע הסדר מיוחד במסגרת הוראת שעה. אדוני שר האוצר לשעבר, רוני, הוראת שעה. רבותי, לא יוכל להיות פה, רק בהוראת שעה. זאת הוראת שעה שתחול לגבי תקציב המדינה לשנים 2009 2010. הסדר זה,

מחייב חקיקת חוק-יסוד, שידחה בהוראת שעה את היום הקובע, מ-45 יום מיום כינון הממשלה החדשה ל-107 ימים ממועד כינונה. מורי ורבותי, אנחנו נמצאים במשבר. צריכים להתמודד עם המשבר. אבל משבר מספק גם הזדמנויות

שינויים, ושינויים מבניים, שיוכלו להועיל למשק הישראלי. דברים שקובעו בתודעה במשך 61 שנה, זאת הזדמנות לשנות אותם. גם ישפר את השירות לציבור, גם ייתן לנו כלים להתמודדות עם המשבר הקשה. צפויה לנו תקופה לא פשוטה. אני לא חושב שללא שילוב ידיים של כל חברי הבית הזה נוכל לצלוח את המשבר הקשה הזה. בעזרת השם, נוכל להתמודד עם האתגרים הקשים שמונחים על שולחנה של הממשלה. אני רוצה לברך אתכם, חברי הבית, תסביר לנו, בכל זאת, למה רק שנתיים? אני אסביר לך, שאלה טובה, שאלה מצוינת,

חבר הכנסת אורון, שאלת שאלה, תקבל תשובה. כשהיינו יחד באופוזיציה, לא היינו עושים שגיאות כאלה. ג'ומס, כדי לאפשר לך, אתה איש מעמיק, אתה איש מעמיק. אני יודע שבוועדת הכספים הדיונים יתארכו מעבר ל-45 יום. כפי שאני מכיר את הדיונים בהשתתפותך בוועדת הכספים,

אנחנו נגיע לחודש יולי, תחילת אוגוסט, כדי לאשר את תקציב 2009. נוכח המשבר הקשה לא נוכל לאפשר את זה. מדובר סך-הכול בשנה וחצי, למעשה זה שנתיים. אני מקווה שעניתי לך, ג'ומס.

תנסה עוד פעם. חבר הכנסת אורון, הלוא לא היית מאפשר אישור התקציב לפני סוף יוני. אתה מסכים אתי או לא? למה לא הגשתם לארבע שנים?

יודע מה? אנחנו נחשוב על זה. ארבע שנים זה יותר טוב. אם תאפשר לנו כלים, שנוכל לשנות תוך כדי תנועה במצבים קיצוניים, אולי אתה נותן רעיון שכדאי לחשוב עליו,

דרך אגב, מערכת הביטחון הגישה לשר רוני בר-און תוכנית רב-שנתית לחמש שנים. עוד שאלות?

בין חלום פרעה לבין יוסף,

הוא לא השליך את יהבו על הקדוש-ברוך-הוא, הוא השליך את יהבו על בני-אדם.

אם יש לך מה להוסיף לכנסת,

אנחנו לא יכולים לעשות פה פיליבסטר מטעם הקואליציה. חבל על הזמן, כי זה דבר שהוא לא מתקבל על דעתי. לכן אם אדוני, אדוני, אני אמשיך ברשותך. ההסדר המוצע מתגבר על ההוראות הרגילות החלות לעניין זה, הוראת סעיף 3(א)(2) לחוק-יסוד: משק המדינה, הקובעת שהתקציב יהיה לשנה אחת, והוראת סעיף 36א לחוק-יסוד:

לעניין התפזרות הכנסת בשל אי-קבלת חוק התקציב. כמו כן, מוצע לקבוע כי הממשלה תניח על שולחן הכנסת את הצעת חוק התקציב הדו-שנתי לא יאוחר מיום כ"ד בסיוון התשס"ט, 16 ביוני 2009, וזאת כדי להבטיח לכנסת 30 יום לצורך דיון בתקציב ואישורו. עוד מוצע, אדוני היושב-ראש,

הכנסת זחאלקה, יש לך שאלה לסגן השר, לא מתאים לך,

לא מתאים לך, אתה אדם רציני, אתה שואל שאלות רציניות, זו שאלה לא רצינית. בכל מקרה,

אני חוזר ומבקש מכם לאשר את הצעת החוק כפי שהיא. תודה רבה. חג כשר ושמח. אנחנו נתכנס להצבעה בקריאה שנייה ושלישית. אני מוכרח לומר שעמדת בלוח הזמנים בדיוק. אני מאוד מודה לכם, רבותי חברי הכנסת. אדוני רוצה לשאול שאלה ואדוני השר מסכים? בבקשה, חבר הכנסת טיבי. האם המהלך הזה, כן. האם המינוי של שטייניץ קובע את אותם תנאים? זו שאלה לא לעניין. תודה רבה לחבר הכנסת טיבי. אני מאוד מודה לסגן השר יצחק כהן על דבריו. רבותי חברי הכנסת. אנחנו עוברים עכשיו להצבעה בקריאה ראשונה. הוגשו לי 25 חתימות הדורשות שההצבעה תיערך בהצבעה שמית, ולכן אני מבקש מסגנית מזכיר הכנסת להכריז על חברי הכנסת על מנת שיצביעו לפי סדר האל"ף-בי"ת. רבותי, אני מבקש לשמור על השקט. (קוראת בשמות חברי הכנסת) רוחמה אברהם-בלילא, נגד ההליך, חברת הכנסת בלילא, אם תהיה פה השתוללות אני אמנע אותה. חברת הכנסת בלילא, אני קורא לך לסדר פעם ראשונה. את רוצה לענות, בבקשה. אני קורא לך לסדר פעם שנייה, חברת הכנסת רוחמה אברהם. עכשיו אני מודיע לחברי הכנסת: בזמן הכרעה לא אאפשר שום תקלה ושום הפרעה. עכשיו היא קוראת בשם, אנשים אומרים בעד, נגד, נמנעים,

בבקשה להתחיל מחברת הכנסת רוחמה אברהם. (קוראת בשמות חברי הכנסת) רוחמה אברהם-בלילא,

עפו אגבאריה,

רחל אדטו,

יולי יואל אדלשטיין, בעד יעקב אדרי,

יצחק אהרונוביץ, בעד אורי אורבך, בעד חיים אורון, נגד זבולון אורלב, בעד דוד אזולאי, אינו נוכח אריאל אטיאס,

דניאל אילון, בעד רוברט אילטוב, בעד דליה איציק,

מיכאל איתן, בעד אריה אלדד, נגד טלב אלסאנע, נגד זאב אלקין, בעד חיים אמסלם,

אלי אפללו, נגד אופיר אקוניס, בעד גלעד ארדן, בעד אורי אריאל, נגד זאב בנימין בגין, בעד זאב בוים, נגד אריה ביבי, נגד זאב בילסקי, נגד בנימין בן-אליעזר, בעד מיכאל בן-ארי,

דניאל בן-סימון, בעד רוני בר-און, נגד אבישי ברוורמן, בעד מוחמד ברכה, נגד אהוד ברק, בעד אילן גילאון,

גילה גמליאל, בעד מסעוד גנאים,

משה גפני, בעד אברהם דיכטר, נגד דני דנון, בעד ניצן הורוביץ, נגד צחי הנגבי,

יצחק הרצוג, בעד דניאל הרשקוביץ, בעד מגלי והבה, נגד מתן וילנאי, בעד יצחק וקנין, בעד נסים זאב, בעד אורית זוארץ,

חנין זועבי, אינה נוכחת ג'מאל זחאלקה, נגד ציפי חוטובלי, בעד דב חנין, נגד יואל חסון, אינו נוכח ישראל חסון, נגד שי חרמש,

אחמד טיבי,

רוברט טיבייב, נגד שלי יחימוביץ, אינה נוכחת משה יעלון,

אליהו ישי, אינו נוכח איתן כבל, אינו נוכח אמנון כהן, בעד יצחק כהן,

משה כחלון, בעד חיים כץ, בעד יעקב כץ, נגד ישראל כץ, בעד ציפי לבני, נגד לימור לבנת, בעד אורלי לוי אבקסיס,

יריב לוין,

אביגדור ליברמן, בעד יעקב ליצמן, אינו נוכח עוזי לנדאו, בעד סופה לנדבר, בעד מנחם אליעזר מוזס,

שלמה מולה, אינו נוכח שאול מופז,

משה מטלון,

אברהם מיכאלי, בעד אנסטסיה מיכאלי, בעד אלכס מילר, בעד סטס מיסז'ניקוב, בעד אורי מקלב, בעד יעקב מרגי, בעד דן מרידור, בעד משולם נהרי, בעד אורית נוקד, בעד לאה נס, בעד סעיד נפאע,

בנימין נתניהו,

חנא סוייד,

מרינה סולודקין,

גדעון סער, בעד גדעון עזרא,

חמד עמאר, אינו נוכח ציון פיניאן,

אופיר פינס-פז, אינו נוכח יוסי פלד, בעד יוחנן פלסנר,

מאיר פרוש, בעד עמיר פרץ, אינו נוכח אברהים צרצור, אינו נוכח פניה קירשנבאום, בעד איוב קרא, בעד מירי רגב, בעד דוד רותם, בעד ראובן ריבלין, בעד חיים רמון, נגד כרמל שאמה, בעד יובל שטייניץ, בעד מאיר שטרית,

נחמן שי, נגד סילבן שלום, אינו נוכח שלום שמחון, בעד ליה שמטוב, בעד עתניאל שנלר, נגד רונית תירוש, נגד יולי תמיר, אינה נוכחת

שוב את שמות אלה שלא הצביעו. להקפיד על הפרוצדורה קלה כחמורה. (קוראת בשמות חברי הכנסת) דוד אזולאי, אינו נוכח חנין זועבי, אינה נוכחת שלי יחימוביץ, אינה נוכחת אלי ישי, אינו נוכח איתן כבל, אינו נוכח יעקב ליצמן, אינו נוכח חמד עמאר, אינו נוכח סליחה, דילגתי: שלמה מולה, אינו נוכח נמצא בשליחות יחד עם השר סילבן שלום. (קוראת בשמות חברי הכנסת) אופיר פינס-פז, אינו נוכח עמיר פרץ, אינו נוכח אברהים צרצור, אינו נוכח סילבן שלום, אינו נוכח יולי תמיר, אינה נוכחת תודה רבה. האם יש מי מחברי הכנסת הנמצא באולם ששמו לא נקרא ולא זכה להצביע? (קוראת בשמות חברי הכנסת) יואל חסון, אינו נוכח ובכן, רבותי חברי הכנסת, האם יש מי מחברי הכנסת הנוכח באולם ששמו לא נקרא ולא ניתנה לו ההזדמנות להצביע?

אני מבקש להביא אלי את התוצאה. גברתי יושבת-ראש האופוזיציה, בראשית הישיבה לא היה לי, לא עונג ולא צער אבל כבוד רב, להכריז

בהתאם לסעיף

לחוק

התשנ"ט 1994, ראש האופוזיציה, וכהונתך נכנסה לתוקפה עם ההודעה שלי.

ובכן, תוצאות ההצבעה: בעד, 64,

42. הצעת החוק עברה בקריאה ראשונה, ותועבר מייד לוועדת הכספים של הכנסת.

קריאות: חבל על הזמן. רבותי חברי הכנסת, הואיל והוועדה המסדרת משמשת גם כוועדת הכנסת, נדמה לי שאין אפשרות בכלל, בשלב זה, אלא להכריז על ועדות שהן קבועות בכנסת. אם אתם רוצים בוועדת החוץ והביטחון, אתם בהחלט יכולים. קריאות: שאלתי את יושב-ראש ועדת החוץ והביטחון, והוא אמר לי שהוא איננו רוצה לדון בנושא זה משום שהוא צריך להידון בוועדת הכספים. יש שתי ועדות, ולכן אני מעבירו לוועדת הכספים. הדמוקרטיה היא דבר נפלא ומופלא, וצריך ללכת בהתאם לכללי המשחק, אבל אי-אפשר להרחיב את המשחק למחוזות שאין בהם שום היגיון. ובכן, רבותי, אני מבקש מיושב-ראש ועדת הכספים לכנס את הוועדה לפי התקנון. אני מבקש גם להודיע לחברי הכנסת שאנחנו ממשיכים בסדר-היום. 25 חברי כנסת ומעלה ביקשו ממני להעלות נושאים לסדר-היום, ואכן הנושאים הם: ביטול תהליך השלום, דבריו של שר החוץ שמשמעותם הסתלקות ישראל מתהליך השלום המבוסס על הסכמה בין-לאומית רחבה, דבר העלול לפגוע באינטרסים ביטחוניים חיוניים למדינת ישראל, מטעם קדימה, הצהרות חסרות תקדים של שר החוץ אביגדור ליברמן, מטעם סיעת מרצ. ינמקו את ההצעות חבר הכנסת חיים רמון מטעם סיעת קדימה וחבר הכנסת אילן גילאון מטעם סיעת מרצ. הואיל ומדובר בהצעה בפגרה שהכנסת נתכנסה לכבודה, עומדות לרשות חברי הכנסת, כל אחד מהם, עשר דקות. חבר הכנסת רמון, אני אתן לאנשים להירגע ואז אבקש ממך לעלות. יענה מטעם הממשלה על ההצעות לסדר-היום סגן שר החוץ. אדוני השר המתאם מטעם הממשלה, שהוא גם השר לאיכות הסביבה, השר גלעד ארדן, אני מודיע כבר לחברי הכנסת שהואיל ואפשרתי לוועדות להתכנס וגם להביע את דעתם של חברי סיעות, של חברי הבית שאינם חברי הוועדה, ההצבעה תתקיים לאחר כינוסה של הכנסת בתום הכנת החוק לקריאה שנייה ושלישית, על-פי ההצעות שתהיינה לפנינו להעלות לסדר-היום, להעביר לוועדה או להוריד מסדר-היום.

להזמין את חבר הכנסת חיים רמון, השר לשעבר, בוודאי, לעלות ולהציג את דבריו. כבוד ראש הממשלה והשר בני בגין, אני מבקש.

רבותי חברי הכנסת. לרשותך עשר דקות. כבוד ראש הממשלה,

השרים, רבותי, אנחנו ממשיכים בסדר-היום. תודה רבה לכם.

כל החמץ אתם מבעירים פה. כבוד חבר הכנסת רמון, ותיק חברי הכנסת, אני רוצה להעיר בשביל הפרוטוקול שהייעוץ המשפטי העיר לי, כאחד מיוזמי החוק עם עוזי לנדאו, שאנחנו צריכים להודיע על כוונתנו, בתוך 14 יום, להכריז על יושבת-ראש האופוזיציה. הואיל ונפלה טעות מתחת ידי, הטעות היא טעות, אבל אני משמר את ההכרזה, משום שכבר היו תקדימים, וגם סיעות האופוזיציה הודיעו לי שאינן מתכוונות להביא מועמד אחר, ולכן ההכרזה היא הכרזה. כמובן, ועדת הפירושים תוכל לומר את הדברים. שכן יש עשרה כללים לכנסת.

היושב-ראש תמיד צודק.

כאשר היושב-ראש אינו צודק, ראה סעיף 1. תודה רבה. אדוני היושב-ראש,

אני רוצה לשבח את שר החוץ אביגדור ליברמן. בדרך כלל כאשר עולות מפלגות ימין לשלטון הן מנסות לטשטש את עמדותיהן האמיתיות. הן מנסות להעמיד פנים. הן מנסות לבוא ולהגיד: תראו, ציבור, אנחנו, אנחנו למעשה שמאל, רק לא נעים לנו, היינו צריכים לנצח בבחירות. וציבור גדול נופל ברשת הזו, ומאמין באמת, ובאמת, חבר הכנסת רותם, תן לי לדבר שלוש דקות רצוף ואחר כך אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. חבר הכנסת רותם, הואיל ואני בקי בתקנון ומכיר את סעיף 88(ז), ואני יודע שאתה גם בקי

כי אתה כבר קדנציה שנייה ואתה גם תלמיד חכם למה לך לבזבז את כל מה שאתה רוצה לומר? תן לו לומר משנה סדורה, בלי כל ספק אתם רוצים להשיב. אפשר להשיב, אין בעיה. הרבה מאוד אנשים אומרים, אתה תראה: בחרתם את בנימין נתניהו, אני לא אגיד "ביבי" כראש ממשלה, הוא לא יהיה ביבי, הוא יעשה דברים כאלה וכאלה, והוא יחזיר את הגולן והוא יעשה וכו' וכו'. ועושים הכול על מנת להעמיד פנים ולא להיות מה שהם באמת. ובא שר החוץ ואמר דברים כהווייתם. לא משקר, אומר: חבר'ה, תשכחו מתהליך שלום, תשכחו מכל הרעיון הזה של שתי מדינות לשני עמים, אנחנו נישאר בכל השטחים, אנחנו נשלוט בעם אחר. זה אנחנו. זה, דה-פקטו, מה שהוא אמר. אני מציע, השר גלעד ארדן, אל תתחיל אתה לטשטש. כי מי שבא ואומר שהוא אינו מקבל תפיסה של שתי מדינות לשני עמים, הוא אומר: אני, במקרה "הטוב", שהוא גם די רע, מקדש את הסטטוס-קוו, כי אין משהו אחר, ובמקרה היותר רע, וזה מה שלדעתי יקרה, הוא יוביל למדינה אחת לשני עמים ולקץ מדינת ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי. ואלה האופציות. אין יותר אופציות. יש סטטוס-קוו, מדינה אחת לשני עמים, ושתי מדינות לשני עמים. וכשאתה פוסל, וזה מה שעשה השר ליברמן בריש גלי, וראש הממשלה כמובן קיבל את זה, כי זו גם עמדתו, אנחנו יודעים, הוא דיבר עם יושבת-ראש האופוזיציה דהיום, ולמעשה זה מה שהוא אמר לה. הוא קיבל את זה. זו גם עמדתו. אני רוצה להסביר. שתי רעות חולות גדולות יש בעמדה הזו. קודם כול צריך להבין: שתי מדינות לשני עמים זה לא אינטרס פלסטיני, זה אפילו לא אינטרס בין-לאומי, זה אינטרס קיומי של מדינת ישראל אם היא רוצה להישאר מדינה יהודית ודמוקרטית. אי-אפשר להישאר מדינה יהודית ודמוקרטית ולהמשיך לשלוט על 3 מיליוני פלסטינים. אי-אפשר, זה לא עובד. למה מצבנו הבין-לאומי הוא כל כך קשה, בין היתר? כי אין תופעה שאתה יכול לשלוט לאורך זמן על עם אחר בלי לתת לו זכויות אזרחיות. ולכן זה מצבנו. אבל אני אומר: כמדינה יהודית, מה אנחנו רוצים?

גם אם היו באים ואומרים לנו, הפלסטינים, יש כאלה שאומרים: בואו, נחיה ביחד, נהיה מדינה אחת, כולנו נצביע, אנחנו אומרים, לא, זה אסון. אסור שזה יקרה. עכשיו, יש בעיות: ביטחוניות, אלף ואחת בעיות. קודם כול צריך לדעת מה אנחנו רוצים, מה טוב ליהודים, מה טוב למדינת ישראל כמדינת הלאום היהודי. זה קודם כול שתהיה מדינה פלסטינית לצדה, כדי שאנחנו לא נהיה תחת האיום של מדינה אחת לשני עמים, כדי שאנחנו, את החלום הציוני הזה נשמור.

כל היתר זה בעיות: איך שומרים על הביטחון, איך צה"ל ערוך. כל זה נכון, אבל זו נקודת המוצא, כי אלה האלטרנטיבות. לא בשמחה, אבל אלה האלטרנטיבות. הנקודה השנייה, ועליה אני ארחיב טיפה, כי הנקודה הראשונה, אני מקווה שהיא ברורה, דברים שלא צריך להתווכח עליהם, זה הנושא הבין-לאומי. יושב פה סגן השר, דני אילון. הוא היה שגריר בוושינגטון. אני חושב שהוא יכול לספר לשר שלו ולכולנו מה קורה למדינה שהיא לא בקונסנזוס העולמי. היא מצורעת.

לפעמים הקונסנזוס העולמי הוא לא צודק,

אבל הוא תמיד קונסנזוס עולמי, בעיקר כאשר הוא מובל על-ידי הידידה הכי גדולה שלנו,

וכאשר זה הקונסנזוס, אין מה לעשות. אז תגידו לי, אנאפוליס היא לא הקונסנזוס. באמת. אנאפוליס, זה לא היה באיזה חדר צדדי, בתחנת רכבת, ישבו איזה פקיד דרג ג' של משרד החוץ עם פקיד דרג ז' של ה-State Department. אנאפוליס היתה אירוע בין-לאומי שמדינת ישראל היתה אחת השושבינות שלו, שעמדה ודאגה וניסחה את כל מה שהיה שם. והיו שם כל שרי החוץ, כל שרי החוץ של העולם הערבי, כל שרי החוץ הרלוונטיים. היו מכות בין שרי החוץ מכל העולם לבוא לשם, ואת הוועידה ניהלה ארצות-הברית. זה לא מחויבות בין-לאומית של ישראל? אם זה לא מחויבות בין-לאומית של ישראל, אז מה כן? שמעתי ששר החוץ בדבריו ביום רביעי גם אמר: אנחנו מחויבים להחלטות של מועצת הביטחון. אז אני בטוח שסגן השר דני אילון יודע שבחודש דצמבר 2008,

לפני כשלושה-ארבעה חודשים, הפכה אנאפוליס להחלטה של מועצת הביטחון.

אז עכשיו זה גם החלטה של מועצת הביטחון. אחת לאחת. אתה עושה לי "לא לא" עם הראש. אתה רוצה שאני אקריא לך אותה? אם היושב-ראש היה נותן לי זמן, כי להקריא ייקח עשר דקות, צא מתוך הנחה, אני מבקש מהיושב-ראש רשות לצרף את החלטת מועצת הביטחון לפרוטוקול. לא, לא.

כתוב שם בדיוק לגבי אנאפוליס, אחד לאחד. כל מה שיש בהצהרת אנאפוליס יש בהחלטת מועצת הביטחון.

כיושב-ראש הכנסת מנוע מלהביע את עמדתי. אני בטוח שאם לא הייתי יושב-ראש הכנסת הייתי שואל אותך: ואם אנחנו נהיה מצורעים, אם יבקשו מאתנו לאבד את עצמנו לדעת, האם נבחר לאבד את עצמנו לדעת ובלבד שלא נהיה מצורעים?

אבל בשביל זה, אדוני היושב-ראש, התחלתי שזה טוב לנו. בשביל זה אני לא שואל את זה,

ואחרי שגמרתי עם מה טוב ליהודים באתי ואמרתי: מה שטוב ליהודים משום מה גם הפך להיות קונסנזוס. עכשיו, יש משמעות ביטחונית אדירה לכך שעמדתך היא חלק מהקונסנזוס הבין-לאומי. אני אתן לך דוגמה. אני מניח שבתשובתו, השר גלעד ארדן יגיד: ניסיתם שלוש שנים להגיע לשלום, לא הצלחתם.

אבל היינו בצד עם כל העולם שביקש ואמר: נכון, אתם הולכים בדרך נכונה. ותמך בנו. עכשיו, איך הוא תמך בנו? ניהלנו מבצע שלושה שבועות בעזה. מבצע לא פשוט, קשה מאוד. והעולם אפשר לנו את זה. יתירה מזאת, לאחר שזה הסתיים, כל העולם הגיע לירושלים והביע את תמיכתו במדיניות ישראל בירושלים, בבית ראש הממשלה. זה, למה? כי אנחנו חלק מהקונסנזוס העולמי. כי אנאפוליס זה חלק מהקונסנזוס העולמי. כי שתי מדינות לשני עמים, אין דבר כזה שהוא לא קיים אצל איזו מדינה שאנחנו אתה בקשרים.

לכן צריך להבין שכאשר ראש ממשלה ייסע לוושינגטון והוא ירצה לדבר על אירן, לא ידברו אתו על אירן אם הוא לא יגיד שהוא בעד שתי מדינות לשני עמים, כי הוא לא יהיה חלק מהקונסנזוס העולמי. הוא יהיה חריג. אני אגיד לך, אני שמעתי בתגובה לדברי שר החוץ, ארצות-הברית, ופמליית הנשיא, הודיעה שארצות-הברית מחויבת לשתי מדינות לשני עמים. דרך אגב, זה גם שר החוץ אמר.

הם יתקפו את אירן. אני דיברתי על איפה תהיה ישראל כאשר יתקפו, אם ישראל תהיה חלק מהעניין הזה. האם ישראל תבוא ותהיה, כאשר היא תרצה ותגיד: גם אנחנו נגד אירן, יגידו: אתם עכשיו במקום אחר. להבדיל, למה ה"חמאס" בחוץ, למה לא מדברים עם ה"חמאס"? כי ה"חמאס" הוא נגד שתי מדינות. כי ה"חמאס" לא מקבל את תנאי הקוורטט והוא נגד שתי מדינות לשני עמים. זאת הסיבה היחידה. אם ה"חמאס" יבוא ויגיד: הרי הקוורטט אמר: קבלו את תנאי הקוורטט, זה מה שאומרים ל"חמאס", לא אומרים לו דבר אחר, אומרים ל"חמאס": קבלו את תנאי הקוורטט. ה"חמאס" מסרב, ואומר: לא מקבל, תראו איפה הוא נמצא. אם אנחנו, חס וחלילה, נוביל את עצמנו לנקודה הזאת, עזבתי את העניין שזה חיוני לנו, שזה קריטי לנו, כי האלטרנטיבות שלנו הן נוראיות, הרבה יותר גרועות, אבל תראו איפה נהיה. אם מדברים עם מדינת ישראל שלא מכירה בשתי מדינות לשני עמים ולא מנהלת משא-ומתן על בסיס שתי מדינות לשני עמים, אני מניח שהסיכוי שיתחילו לדבר עם ה"חמאס" הוא הרבה יותר גדול.

הסיכוי שהרשות הפלסטינית תבוא לעולם ותגיד לו: למה אתם מעמידים תנאים ל"חמאס" ולא מעמידים תנאים למדינת ישראל, למה, ישראל היא ארגון טרור? ולנו יש הבעיה הכי קשה, וראש הממשלה דיבר עליה רבות: הבעיה הכי קשה שלנו והאינטרס הכמעט קיומי שלנו, ליצור קונסנזוס בין-לאומי, שאנחנו חלק ממנו, נגד אירן. כדי שזה ייווצר, אתה צריך להיות חלק מכל המערכת המדינית. ואם לא תהיה חלק מכל המערכת המדינית, אתה לא תוכל לטפל באינטרס הקיומי-הביטחוני הכי מרכזי, וזה מניעת נשק גרעיני מאירן. ואתם, לצערי הרב, זאת המציאות, אתם מובילים לנקודה שאתם תבודדו את ישראל באופן מוחלט, בכל מקום ומקום. כי אי-אפשר לנהל את המשא-ומתן בלי הבסיס שהפך להיות קונסנזוס. אז תגידו לי תיכף

מפת הדרכים שייכת לעידן שחלף מהעולם ב-2002. למה חל שינוי במפת הדרכים? גם למפת הדרכים הם מתנגדים. פה הם כבר חוזרים לטריק. חבר הכנסת רמון, הואיל ואני יודע שאתה לעולם לא תעבור את הזמן, תגיד לי כמה זמן, לא הרבה. כמה לא הרבה, ארבע דקות?

הואיל והפריעו לך רבות, אני אתן לך עוד חמש דקות.

אני אסתפק ביותר. אדוני היושב-ראש, בין כה וכה יש לנו הרבה זמן היום בגלל ועדת הכספים. אני לא רוצה שההפסקה תהיה ארוכה, אני גמרתי לדבר, אבל כדי שההפסקה לא תהיה ארוכה,

האמן לי שנדיבות לבי נובעת לא רק מאהדתי אליך אלא גם מהנימוק הזה. רציתי להקל עליך, אדוני היושב-ראש. יש טריק במפת הדרכים: הרי באמת לא רוצים שתי מדינות לשני עמים. דווקא אני שמחתי לשמוע את חברי הכנסת הצעירים של הליכוד שדיברו, כי הם עוד לא מקולקלים, הם אומרים את האמת. שמעתי את חבר הכנסת אופיר אקוניס. הוא אומר: בחיים לא, השתגעתם, שתי מדינות לשני עמים? לא יקום ולא יהיה. איפה הוא שמע את זה? איפה שמע חבר הכנסת אקוניס את התזה הזאת? הוא עבד קרוב מאוד, צמוד מאוד לראש הממשלה. אני גם מעריך את ראש הממשלה. באה יושבת-ראש האופוזיציה ציפי לבני, ואמרה לו: אני רוצה לדבר אתך על שתי מדינות לשני עמים. אמר לה:

אמרה לו: אפילו מפת הדרכים, ואנאפוליס. אמר: לא, לא, יש לי דרכים אחרות.

לגמרי לברוח מהקונסנזוס הבין-לאומי,

יש פטנט שנקרא מפת הדרכים. במפת הדרכים אומרים: כן, יש השלב הראשון. בשלב הראשון, אתה רוצה לבטל את כל הנכסים שלנו? לא, חס וחלילה, לא עלה על דעתי לבטל. לא עלה על דעתי, תיכף אני אגיד מה היה אתו, מה היתה

אתה מבטל, זה שווה עוד חמש דקות, כי זה סיפור. אבל הם מתנגדים למפת הדרכים. אני אגיע גם לזה. אני התנגדתי. במפת הדרכים אומרים: יש שלב ראשון. השלב הראשון, שקשור להתנחלויות, לא יקום ולא יהיה. במפת הדרכים היו 14 הסתייגויות, הן לא על הפרק. חברת הכנסת חוטובלי, אפילו אלה שכתבו אותן לא מתייחסים אליהן ברצינות. אני במקרה קראתי את 14 ההסתייגויות. את היחידה.

אז אני רוצה להגיד לך שדובר שם במפורש שנושא ההתיישבות ביהודה ושומרון לא יעמוד לפני נושא, אל תפריעי לי. מזמן ממשלת ישראל, גם של הליכוד, התעלמה מהן. כשהן יתגשמו, הפלסטינים יהיו, בדיוק. ולכן, במפת הדרכים, החלק של התנחלויות, לא יקום ולא יהיה, מה פתאום, לא נקים התנחלויות? אבל החלק של הביטחון, בצדק, גם אני רוצה אותו, הוא צריך להתקיים. מה ההגדרות לביטחון? "קסאמים" בדרום הארץ, באשקלון ובשדרות.

מה ההגדרות לביטחון?

כלומר, מעולם ולעולם לא יהיה שלב ראשון, ולכן לא נגיע לעולם לשלב השלישי, ובא לציון גואל, וככה הקיפאון מובטח. ואין דבר יותר חשוב מקיפאון. מה קרה לאריאל שרון, ראש הממשלה לשעבר? הוא נתקע בקיפאון, מכיוון שגם אני הייתי שם, נכון? ההתנתקות נולדה מהקיפאון, מכיוון שלא היה אפשר להתקדם לדעתו בשלב הראשון ומכיוון שהבידוד הבין-לאומי של ישראל, ואני מוכן פעם, לא היום, כי זה כבר יהיה חורג גם מהחריגה, הוא הלך והבין שהבידוד סוגר על ישראל, וישראל הופכת באמת למדינת מצורעת, והוא פחד מפתרון כפוי כתוצאה מהקיפאון. ואני הייתי שם, הוא פחד, ולכן הוא אמר: נלך על ההתנתקות כדי לצאת מהקיפאון הבין-לאומי, בין היתר, ועוד דברים אחרים. אז אם כך, אתה צריך לתמוך במה שאמר ליברמן.

ובאמת, יצאה מזה ישראל, וזאת היתה התקופה הכי טובה, וארבעה חודשים לפני שהוא נפל למשכב, כאשר הוא יצא לוושינגטון ולניו-יורק, אני חושב שסגן השר דני אילון עוד היה שם, הוא היה מלך העולם. הוא לא היה אריק מלך ישראל, הוא היה מלך העולם בגלל ההתנתקות. ולכן,

השר הנכבד, תתחיל להתרגל, שרים לא קוראים קריאות ביניים. ולכן מפת הדרכים כפי שהיא היום, ואני לא מציע שהפלסטינים לא יעשו את מה שיעשו בעניינים הביטחוניים, אבל מפת הדרכים היא חלק, למעשה, מהתהליך שהחל באנאפוליס. ואנאפוליס קובע שני דברים: לנהל משא-ומתן עם הרשות הפלסטינית על הכול, כולל על נושא הליבה, זה היה יתרון של כל ממשלות ישראל. ולדרוש מהפלסטינים ליישם, בחלק הביטחוני,

וראה איזה פלא, אני מניח שחבר הכנסת ארדן, הוא בממשלה אפילו אם הוא לא בקבינט, אני מניח שהוא יכול לדעת שבשנה וחצי האחרונה נעשו בצד הפלסטיני בענייני ביטחון

די הופתעו גורמי הביטחון על ההתנהלות שהיתה בתקופת "חומת מגן" אני לא אומר דעה של איש פוליטי, על מה שקרה בגדה, ואני לא רוצה להרחיב בכך. "חומת מגן" אמרת? לא, לא, סליחה, "עופרת יצוקה". ולכן, בסך הכול, היום, מה שאתה רוצה לעשות כדי להתנהל, זה מפת הדרכים בצד אחד, עם תהליך אנאפוליס של משא-ומתן. אתה לא עושה את הדברים האלה, חוץ מזה שאתה מביא אסון גדול למדינת ישראל בסופו של דבר, כי הקיפאון הזה יביא עלינו, וכבר מביא עלינו, גם אצל גורמים מתונים. בארצות-הברית זה החל באקדמיה, תזה של מדינה אחת לשני עמים, והיא הולכת וגדלה, וכשיהיה שוויון, פחות או יותר, בין האוכלוסיות, ייסעו פלסטינים לוושינגטון,

ויגידו: מה אתם רוצים? לא רוצים טרור, לא רוצים כלום, כל מה שאנחנו מבקשים זה one person one vote, כמו מנדלה, למה אנחנו לא?

בן-אדם אחד,

בלי הבדלים בין דת ולאום,

מה נגיד אז? אם אנחנו שוללים את זה, נביא אסון על העם היהודי, ובתהליך אנחנו מביאים אסון מדיני, עימות, בסופו של דבר, עם ארצות-הברית, עימות מנומס, שיסלק אותנו מכל מה שקשור ליחסים, האסון הוא את רק מפריעה לי, אני לא מקשיב. אם תבקשי לשאול שאלה או להעיר הערה, אני אתייחס. חברת הכנסת חוטובלי, את יכולה תמיד לנאום, להציע הצעות לסדר-היום ולהביע את דעתך. ברגע זה, אם היושב-ראש ירשה לי, ברשותך, לא אכפת לי. תשאלי אותי, תעירי לי, אני אענה לך.

הוא האיש אשר הציג בשם סיעתו, בשם 25 חברי כנסת, הצעה לסדר-היום, וזכותו לדבר ולהביע את דעתו. אני רק רוצה להעיר לכל חברי הכנסת שחיים רמון לעולם לא יעבור את הזמן שלו. אני רוצה תיקון בעניין הזה,

לעולם אני לא אעבור את הזמן כאשר היושב-ראש הוא חבר הכנסת ראובן ריבלין. זה נכון. אני מבקש מסגן שר החוץ, פחות מהשר המתאם כי הוא צריך לענות: אני מציע לכם, באמת מציע לכם, אל תברחו מהקונסנזוס. כחבר אופוזיציה אני מאוד שמח על דבריו של השר ליברמן, כאזרח במדינת ישראל אני מאוד מודאג מהם. לכן אני מציע לכם כצוות, ואתה איש מנוסה, היית שגריר טוב: תחזרו לעניין. תנהלו את המשא-ומתן. אני לא אומר לכם איך לנהל, אני לא אומר לכם מה יהיו העמדות שלכם במשא-ומתן שלכם, אבל זה הבסיס, אל תחרגו ממנו. תהיו על-פי אנאפוליס, תלכו על-פי אנאפוליס, ובאנאפוליס תשבו מול הפלסטינים. להם יש עמדות, עובדה שלא הצלחנו, כי יש להם עמדות מאוד קיצוניות, ואם אתם לא תצליחו, יכול להיות שזה יהיה גם בגללם,

תלכו בנתיב הזה בדרככם. ואל תסטו מהבסיס, כי אחרת תביאו אסון גדול בעניינים הביטחוניים של מדינת ישראל, החיוניים, ובחיוני מכול, הגרעין של אירן. חבר הכנסת רמון, אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרונה בתור השר רמון: האם הבחירות לכנסת זו התקיימו לפני או אחרי אנאפוליס? עומדת לרשותך עוד שנייה לענות. אתה מוכרח לתת לי דקה לענות. זו שאלה קשה, אני לא יכול לענות בשנייה. אני לא יכול אלא להוסיף לך דקה, בבקשה. הבחירות התקיימו אחרי אנאפוליס. לצערי הרב, אנאפוליס היה הדבר האחרון שעמד על סדר-היום של הבחירות הללו, וזה יהיה רעיון לקיים דיון מה עמד במרכז הבחירות הללו. אני משוכנע, ומוכן לבדוק זאת בכל סקר דעת קהל, שרוב גדול בציבור חושב שהפתרון הנכון לסכסוך בינינו לבין הפלסטינים הוא שתי מדינות לשני עמים ברמה

הייתי שמח אם הבחירות היו מוכרעות על-פי המצב הזה, אז מי שיושב כאן היה יושב שם.

הן לא מוכרעות על-פי זה, הן מוכרעות על-פי עניינים ביטחוניים רבים, שאני יכול להסביר שהם בהחלט היו,

העם חשב הוא לא רוצה אשליה או חלום שהופך לאשליה. אני למשל לא חושב שרוב העם היה רוצה לספח את עזה למדינת ישראל, כמו שמישהו שיושב פה, קרוב מאוד לידי,

רוב העם לא, רק מי שגר באשקלון, שדרות ועוטף-עזה. אף אחד לא רוצה לספח את עזה למדינת ישראל, אף אחד. כל השאר, זה לא מעניין אותו. גם הם לא רוצים לספח את עזה, הם רוצים דברים אחרים. הם שמעו אותך אומר שמבחינתם לא תהיה, כבוד השר ארדן, אני שמח שהפורום הזה נותן לך את האפשרות כרגע לקרוא את קריאות הביניים האחרונות הנותרות לך. אתה שר, יקירי, ככה, אני שמח, אתה חייב להתרגל לכך שאתה שר, תיתן לחברת הכנסת חוטובלי שהיא תקרא את קריאות הביניים. אני מציע שתהיה החרגה בעניין הזה, או עד גיל 40. הרי גם אתם, במערכות הבחירות, איך אני יודע את זה, אתם לא מבליטים את זה במערכת הבחירות, לא שמעתי, כל מערכת הבחירות, כולנו רוצים שלום. לא שלום של פראיירים. שמישהו מהליכוד אומר שצריך לחזור לעזה. להיפך, אם היו שואלים: אתם רוצים לחזור לעזה? לא, לא, חס וחלילה. באמת, אני ביקשתי ממך. חברת הכנסת חוטובלי, לא נהוג לקרוא קריאות ביניים כשאנשים עומדים, כי אז יש בכך משום התרסה. אם היה בא יושב-ראש האופוזיציה ואומר: משאת נפשי לחזור לעזה, היו שואלים אותו: בסדר, אז הממשלה טעתה, אתה בעד לחזור לעזה? חס וחלילה. אתה בעד לספח את עזה? חס וחלילה. גם הוא ידע. די, באמת, יש גבול. היה שר בממשלת ישראל שאמר שלא צריך לעזוב את עזה אחרי "עופרת יצוקה" רק משום שלא סיימו את המלאכה. דרך אגב, שר מאוד מוערך על-ידי. אני יודע, אבל השר הזה היה במיעוט, ועד כדי כך הוא היה מוערך שהחליט לא להיות יותר בממשלות, כי הוא צריך להתכחש לעמדותיו. לכן אני אומר: לא אמרתם את זה, בצדק, כי אתם יודעים את האמת. לא באתם ואמרתם: אנחנו נגד הדברים האלה. אבל דבר טוב קרה, אחרי הבחירות אתם תגידו, אם תגידו זה בסדר. אני מבקש ממך, באמת אני מבקש, עברת בעשר דקות את נאום ההכתרה של ראש הממשלה. שאלת אותי שאלה כל כך חשובה שהייתי צריך לחשוב על תשובה שלוש דקות. מאה אחוז, אדוני. אני חוזר אליכם, באמת, תלכו עם האמונה שלכם, הדרך, הנתיב צריך להיות הנתיב הבין-לאומי, אל תכחשו, אל תבואו ותגידו את העמדה שלי במשא-ומתן עם הפלסטינים, אבל תתנהלו על-פי אנאפוליס ומפת הדרכים. ואי-אפשר להבדיל בין אנאפוליס למפת הדרכים, כי מפת הדרכים היא בתוך אנאפוליס היום, מבחינת הקהילה הבין-לאומית.

תודה רבה לשר רמון על כך שהוא גם מקפיד על לוח הזמנים. אני מזמין את חבר הכנסת אילן גילאון. אל תדאג, לא תקופח, לא נפעיל את השעון על מנת לא להביך איש, אילן יאמר את דבריו כמה שהוא רוצה, ואחר כך ישיב השר, אלא אם כן סעיף 88(ז) יבקש להיות ממוצה. אני מציע לך לבקש כי אני לא בטוח שביקשת. תבקש, ואז אתה מדבר לפני השר והשר רק מסכם. אחר כך הצעות אחרות, ואני רואה כמה חברי כנסת, בפוטנציה, שיבקשו, בוודאי, הצעה אחרת. אדוני היושב-ראש, אתה מוזמן להפעיל את השעון, אני באמת לא רוצה שום הנחות ושום הטבות. תראה מה זה חוקי ההיצע והביקוש: לפעמים אתה רוצה לדבר יותר ואין זמן, ועכשיו אין מי שידבר. אם הייתי יודע הייתי מביא עוד כמה חבר'ה, אבל זה בסדר, אני אתחיל בסיפור. הם לא היו יכולים לדבר, רק אתה יכול לדבר. שתדע לך, אדוני, קודם דיברת על הוראת שעה, זו הוראת השעה? במולדובה הוראת השעה, גומרים את התקציב בתוך חצי שעה, זה לא לוקח להם יום שלם. במולדובה אין תקציב דו-שנתי, יש תוכנית חומש. אבל הסיפור שלנו מתחיל בסוף מהפכת אוקטובר, שהתרחשה למעשה בנובמבר, כי הלוח הקירילי, יש בו איזה "פאק", איזו בעיה, ויושבים שם בפאתי מוסקבה שני חבר'ה בבית-מרזח, ומה שהיום היינו קוראים "דופקים וודקות". אלה וודקות של אותה תקופה, של ראשית המהפכה, וודקה של המפלגה. וסרגיי ואיוון יושבים, וככה הם שותים להם וודקות, ואיוון מאוד עצוב, אז סרגיי אומר לו: טוואריש איוון, למה אתה כל כך עצוב, תסתכל כמה הצלחנו במהפכה. "שמש העמים" בשמים, אנחנו מייצאים סוציאליזם לכל מקום, הצאר מת, הרגנו אותו, כולם פרולטרים ופרולטריות. ואומר לו איוון: טוואר סרגיי, אני מקווה שאתה לא תכעס עלי וגם לא תמסור את השם שלי ל-NKVD. לי יש בעיה מאוד גדולה, הוא אומר לו, והבעיה שלי היא שנטאשה הקטנה, היא לא אוהבת אותי. ואחרי 20 שנה, אדוני, מולדובה, חלקה מסופח למה שקראו אז חבר העמים, והחלק המזרחי שלה שייך לרומניה, חבל-ארץ, זה מאוד מפריע לי, חברת הכנסת חוטובלי, זה סיפור עם, וחבל להפריע. אין לי ספק. חבל ארץ קשה, מולדובה, האדמה קשה, האנשים קשים. זה קורה לקראת סוף שנות ה-50, ושם האנשים נלחמים כדי לשרוד כל הזמן. מישהו ממשיך דרכו של איוון ומישהו ממשיך דרכו של סרגיי, במקרה הזה. היה גם משפט מאוד מולדובי, אני מכיר אותו,

ואני יודע את כל הדברים הללו משום שאני בא משם,

שאמר "לדרוך על גוויות". במולדובית זה נשמע כמו "סקאלץ' פיקדברה". ככה זה נשמע, הדבר הזה. ואז אתה מפתח אופי של אדם שחי בחברה קשה, וכדי לשרוד אתה חייב להיות גבר-גבר מולדובה. פשוט איש חזק, שיכול ומסוגל, אדוני, לי יש הפרעות קשב,

אני רוצה להודיע לפני כל,

מליאת הכנסת: אני סובל מהפרעות קשב, ואני חשבתי שהמקום הזה אתה צודק במאה אחוז. נגיש לאנשים מוגבלים שכמותי. מאה אחוז, יקירי.

ואנשים מפתחים אופי קשה, וכדי לשרוד אתה צריך להיות מאוד חזק, וחזק מביא אותך לשתי מחשבות. האחת, שכל הזמן אתה צריך ללכת באותו כיוון ולדרוך על כל מי שרוצה, מולדובה של אותה תקופה היא מקום שבו האנשים הם אבק, הם כלום, הגישה לאנשים היא אינסטרומנטלית לגמרי. יש אפאראטים, אפאראצ'יקים, של המפלגה, הם מנהלים את העניינים באותה תקופה. ושנים לאחר מכן מגיע אביגדור ליברמן, אני נתוודעתי אליו בשנות ה-70 המאוחרות באוניברסיטה, הוא היה פעיל סטודנטים באותה תקופה. ראיתיו תמיד מסתובב עם צחי הנגבי או מאחוריו, פעמים במועדון הסטודנטים, ב"אקדמון". לאחר מכן ראיתי אותו תקופה ארוכה מסתובב מאחורי בנימין נתניהו בליכוד, כשהיה מנכ"ל משרד ראש הממשלה. המינוי של אביגדור ליברמן לשר החוץ, אדוני, הוא הדבר הכי פחות מתאים שאפשר לחשוב עליו אלמלא הממשלה הזאת לא היתה רוצה להתגרות. ואני לא מדבר על כך שלאיש יש איזה רקורד ב"כפכוף" ילדים בני 12, על-פי הכרעת בית-משפט, אני לא מדבר על דברים שהיו בחקירה, אני לא מדבר על כך שהוא כבר הפציץ את סכר-אסואן וכבר זרק פצצת אטום על עזה וכבר זרק את מובארק לכל הרוחות. אני חושב שההתאמה של אביגדור ליברמן,

להיות שר החוץ של מדינת ישראל היא בערך כמו היכולת שלי להיות אלוף בריקודי בלט.

אם הכנסת היתה צריכה לשלוח נציגות ל"רוקדים עם כוכבים" אני מניח שאדוני לא היה שולח אותי, ואפילו לא את דודו רותם, אם יורשה לי. זו בערך ההתאמה, היו שולחים את שנינו. ואדם שמודע לעצמו, למשל דודו רותם, הוא יודע שהוא לא יכול להיות שר החוץ,

משום שאני, כל פעם שאשב, חבר הכנסת אילון, ליד שולחן,

ב"מינגלינג" תמיד קורה לי שאני אוכל מהסכו"ם של האדם שיושב מימיני, והסבירו לי שזאת טעות, אבל אני תמיד חוזר על הטעות הזאת. ולכן, קודם כול, אני לא נכנסתי בממשלה ולא התרסתי נגדה משום שהיא כל כך גדולה, ואני מוכן לבדוק אותה כתינוק עול-ימים, תינוק "אובז" אבל עול-ימים, מן היום הראשון. אבל לא הבנתי מה מידת ההתגרות של אדם שביום הראשון מאיים על עובדי המשרד שלו. הוא עובד מ-07:30 עד 22:00, ותיזהרו לכם שלא לאחר, אני לא חושב שזה משטר עבודה, אבל הוא מעיד על משהו. במולדובה באמת עבדו לפי השיטה הזאת, לפי שיטה של איומים ודברים אחרים. אני חושב שהביטוי שמי שרוצה שלום ייכון למלחמה הוא ביטוי קשה מאוד לאדם ביומו הראשון כשר החוץ, ואני חושב שאנחנו, כפי שאמר חבר הכנסת רמון לפני,

אלבניה של המזרח התיכון בקרוב, בשיטה הזאת. עכשיו תראו, לא מעניין במיוחד מה אומר ליברמן, השר ליברמן, במיוחד מעניין מה אומר שר הביטחון על הדברים הללו. האם היה הסכם סמוי עם מפלגת העבודה שבאמצעותו אפשר היה לכנס, כשר חוץ כזה, ולומר את האמירות האלה? ברומא התנהג כרומאי, אדוני. יש חלק של רומא שהיה שם קיסר שפעם הצית את רומא. ואני אומר: להסית אפשר, כי זה בזמן בחירות,

כי זה מסכן גם את הילדים שלי. אני לא משתתף במשחק הזה, ודברים שיש היתר לאדם להסית בתקופת בחירות,

"אין נאמנות, אין אזרחות" אני בכלל מציע למפלגה של אביגדור ליברמן לשכלל בפעם הבאה, כדי לקבל יותר קולות, אפשר להוסיף, נניח, אין נאמנות, אין אזרחות, אין ערבים, אין פיגועים,

אני חושב שאנחנו נייצר בצורה כזאת מחנה הרבה הרבה יותר רחב שיתמוך במפלגה. על בסיס של שנאה, אדוני, בתקופה של עמימות כזאת, בתקופה של משבר כלכלי כל כך קשה, אפשר לגבש הרבה מאוד כוחות, אנחנו ראינו את זה גם קודם לכן: מי שגיבש שנאה מול חרדים, ומי שגיבש שנאה מול ערבים, ומי שגיבש שנאה מול אחרים. אבל היום הכול שונה, אדוני, משום שאביגדור ליברמן הוא יום אחד ד"ר ג'קיל, יום אחד מיסטר הייד. אני שמעתי עליו שהוא גם מדבר על,

שתי מדינות לשני עמים,

כך אומרים, ולא "שתי מדינות לשתי עמים" שתי מדינות לשני עמים. גם את הרזולוציה הזאת שמעתי. אבל בסופו של דבר, הדבר הכי מסוכן באביגדור ליברמן כשר החוץ ובכלל, הוא בחלוקה הכי בסיסית של העולם הזה לבני-אדם כאינסטרומנטים ולבני-אדם כמטרות. אני חושב שכך הוא נוהג במערכת הפוליטית שבראשה הוא עומד, אני חושב שכך הוא נוהג במדינתו, משום שכנראה האטמוספירה הזאת של להצית ולהצית להבות, היא האטמוספירה הנוחה לו. אני בא ואומר לממשלת ישראל,

בסופו של דבר, איזה פתרון אתם רוצים? אמר חבר הכנסת חיים רמון לפני שאנאפוליס, עם מפת הדרכים, אני רוצה אפילו ללכת יותר רחוק מזה ולומר שלמעשה, כל המתווים בנויים על אותו עיקרון,

על העיקרון שאני יכול להבטיח לך ש-70% 80% מן הציבור במדינת ישראל הפנים אותו כבר מזמן: שהקרב איננו עוד, אדוני, על ארץ-ישראל. אני אומר לך את הדברים האלה כשמאלן שאוהב את ארץ-ישראל ההיסטורית, עד כדי כך אני אוהב אותה עד שאני מוכן להסתפק רק בחלק ממנה, כי אני מבין שיש מקום פה לעוד עם אחד,

ב-200 השנים הקרובות, בעוד 200 שנה יכול להיות שנהיה מדינת לאום אחת, וכשמאלן שמאמין שהמדינה הזאת היא מדינת היהודים וכל אזרחיה שחיים בתוכה. אבל אתה יודע שבמולדובה, אדוני, אותו מקום קשה שתיארתי קודם, הוראת שעה היתה שבתוך שעה היו מעבירים מאות אלפי מהגרים כפי ששלטון היה מחליט. וגם היה נהוג שם לבטל החלטות של ממשלות קודמות, זה היה כמנהג כזה, הגיע סטלין, ביטל את כל מה שלנין,

ואפילו במדינות פחות מפגרות מברית-המועצות לשעבר קורים דברים כאלה, אבל ממש במדינות לא דמוקרטיות.

לסיום אני רוצה לומר לך,

אני לא רוצה למשוך את זה עוד יותר,

שהצאצא של אחד משני השותים בבית-המרזח במוסקבה בסוף מלחמת אוקטובר היה המנטור של אביגדור ליברמן, שכנראה ממשיך את אותה דרך שהוא הפנים עד גיל 14, בערך התקופה שהוא עלה לכאן. אני יודע את כל הדברים האלה משום שאני בא מאותו חבל ארץ, אבל הגעתי רק בגיל שמונה. אני דווקא ראיתי את השיטה, ואני רציתי לשנות אותה ולא להנציח אותה כאן השיטה שאומרת שהאנשים במרכז, ותפקידם של האנשים זה לחיות, ולחיות בביטחון, וכל התגרות וכל הצתה וכל מעשה פירומני של אדם, ככל שהוא אחראי יותר, מסוכן יותר לשאר הבריות, ואסור לעשותו.

אני ביקשתי להעלות את הדברים האלה לסדר-היום היום. אולי מישהו בממשלה יעיר את תשומת לבו של שר החוץ. ואם כבר הוא חייב, חבר הכנסת אביגדור ליברמן, להיות שר החוץ, אז אולי אפשר למנות עוד שר חוץ אחד. אתה יודע, יש צרכים קואליציוניים. אולי הוא, למשל, יהיה שר החוץ למדינות מה שהיה פעם חבר העמים, כי לגביהן יש לו אינטרס מובהק יותר. הם גם מאוד אוהדים אותו במקום הזה. ולגבי מצרים, אירופה, ארצות-הברית ונגיד אסיה, ניתן למישהו אחר, נגיד לחבר הכנסת דוד רותם, או מישהו גם כן מישראל ביתנו. אולי כדאי ללכת לפתרון כזה, לפחות לתקופת זמן מסוימת,

יכול להיות שזה יעזור. אדוני, אני די לחוץ מזה שיש לי מין שר חוץ כזה.

ראיתי את משה שרת כשר החוץ, לא ראיתי,

ראיתי את אבא אבן כשר החוץ, ואת יצחק שמיר כשר החוץ, את דוד לוי כשר החוץ, את אריק שרון כשר החוץ. שמעון פרס. שמעון פרס, ודאי.

אני נותן לך את הדוגמאות, כאילו היותר מבהילות.

אני אמרתי, אני נותן את הדוגמאות שעוררו איזה פחד אצל הבריות, אצל עמי העולם. ובכל זאת, כשהם לבשו את מקטורן שר החוץ, הם הבינו שהאחריות שלהם היא הרבה הרבה יותר רחבה מאשר להנהיג מפלגה טרנדית, סקטוריאלית, שיש לה ססמה שמתבטאת בשתי מלים בלבד.

תודה רבה לחבר הכנסת אילן גילאון.

בסעיף 88(ז) לתקנון הכנסת נאמר שאם יש הצעה לסדר-היום שנושאה סיעה מסוימת, או חבר בסיעה מסוימת, הרי שתעמוד לזכות חבר אותה סיעה האפשרות לקבל זכות דיבור בשיעור של עשר דקות. אני לא בטוח שסעיף 88(ז) מתאים לעניין זה.

הוא הרבה יותר מתאים מסעיף 54 של הודעה אישית. ולכן, אני נותן לפנים משורת הדין, מבלי לקבוע מסמרות לגבי הפרשנות, משום שפה מדובר על שר החוץ ולא חבר הסיעה, ולא מדובר על הסיעה אלא על שר החוץ, אני בכל זאת נותן לחבר הכנסת, אני מציע להעביר את זה לוועדת פירושים. אני קודם כול אחליט, ואחר כך תהיה ועדת פירושים. חבר הכנסת רותם,

אני מנחש את החלטתו של היושב-ראש,

היום שהדמוקרטיה נרמסה ברגל גסה. תודה, אדוני היושב-ראש. אבל לא יותר מעשר דקות. לא עשר דקות, אפילו. אוקיי. חברי חברי הכנסת, חבר הכנסת גילאון, בוא אני אומר לך משהו. כשמאלן, כחסיד "שמש העמים", לצפות ממך שאתה תבין שבא אדם כמו אביגדור ליברמן, אתה כבר מקנה לו זכות לעשות שימוש בסעיף 54, כבר אתה מקנה לו זכות. אם חבר הכנסת אחמד טיבי היה מנהל את הישיבה, מייד היה נותן לו, חבר הכנסת רותם, אתה יכול לארגן מישהו שיגיש,

אתה מדבר בשם עצמך כחסיד "שמש העמים"? אני מדבר בשם עצמי, כחסיד שמדבר על האדמו"ר. אז כדאי אולי שתבין ששר החוץ של מדינת ישראל אוהב את המדינה שלו, אוהב את היהודים, אוהב את הארץ שלו. גם חיים רמון. כשאני מדבר, אתה לא בא לשמוע. אל תדאג. הוא שמע כל מלה שאמרת. כל מלה? בעיקר את הפתיחה. בבקשה, אדוני.

הייתי מציע קצת להירגע, כי הדברים הם לא בדיחה. חבר הכנסת רמון, אני עוד חייב לך משהו מהנאום שלך ביום שני. אז אתה דיברת על מה שיקרה כשליברמן יהיה במולדובה, גם בפריס אמרתי. ובפריס, ואהוד ברק יעשה לו תרגיל מאחורי הגב. אני לא אמרתי לך אז, ליברמן זה לא ה"לפלפים" של קדימה.

גם אם הוא יהיה בפריס, אהוד ברק לא יעז לעשות לו משהו מאחורי הגב. הבא את זה בחשבון, זה לא ה"לפלפים" של קדימה. עכשיו, בוא נעבור למה שדיברת היום. אל תאמר שבחו של אדם בפניו. עכשיו הוא פה, בחייך, חבר הכנסת רותם. אנאפוליס, מה נאמר באנאפוליס? אז אהוד אולמרט, כשנאם את הנאום שלו, דיבר על אנאפוליס כהמשך למפת הדרכים. דהיינו, קודם כול מיגור הטרור, השלבים של מפת הדרכים,

במפורש כן. עוד שנייה הוא מגיע להודעה אישית. אהוד אולמרט הוא כבר לא חבר הסיעה שלך, אתה לא יכול למסור הודעה אישית. זה אחד. דבר שני, כאשר זה הובא לממשלה, אז השר מופז והשר דיכטר, שניהם מבינים קצת בביטחון, הסבירו שאי-אפשר לוותר על העקרונות החשובים ביותר למדינת ישראל, הביטחון ולרוץ להסכם. עכשיו, מי הרג את אנאפוליס, חבר הכנסת רמון? מי הרג את אנאפוליס? מי בעצם אמר: אנאפוליס לא קיימת? אהוד אולמרט. אהוד אולמרט סיפר לנו לפני שבועיים, שהוא, לפני שישה חודשים, הציע לאבו מאזן את הכול, כולל ירושלים. קשקוש, קשקוש. מה שאמר אולמרט היה קשקוש לא נכון. הוא רק מצטט את מה שהוא אמר.

אני מצטט את מה שאמר אולמרט, ולא עולה בדעתי שאולמרט במסע הפרידה שלו אמר משהו שהוא לא אמת. כי אילו הוא היה אומר משהו שמכבד אותו, הייתי אומר: הוא מנסה לקבל לעצמו מה שלא מגיע לו, אבל זה רק ביזה אותו. כי אתה מבין שמי שהסכים לתת לפלסטינים את הכול, כולל ירושלים, בלי תמורה, זו פשלה וזה ביזיון שאין כדוגמתם.

אתה רוצה להגיד לי שהוא לוקח לעצמו ביזיונות שלא מגיעים לו? אז שיהיה בריא. אבל אם הוא הציע את זה, חבר הכנסת רמון, אז בוא נאמר ככה, באנאפוליס דיברו על משא-ומתן מהיר עד סוף 2008, מה עשה אהוד אולמרט לפני סוף 2008?

אני עושה מתן-ומתן, קחו את הכול, ועד היום הוא מחכה לתשובה. חבר הכנסת רותם, אז לא צריך, חבר הכנסת רותם, אני מציע שתקשיב שנייה לחבר הכנסת טיבי. ברשותך, חבר הכנסת רותם. בפגישה הזאת ראש הממשלה אולמרט, שהוא אומר שהוא מסר מפה לאבו מאזן וממשיך לחכות לתשובתו, הראה לו מפה. אמר לו: פה אני נותן לך קצת, פה קצת

לקח את המפה, שם אותה בכיס והלך. אבו מאזן עדיין מחכה למפה שתחזור אליו כדי שיכריע. אין מפה.

חבר הכנסת טיבי, אני אגיד לך את האמת. אתה יודע שאני לא נותן כבוד גדול מדי לראש הממשלה אולמרט.

אם אני צריך להחליט אם אני מאמין לאבו מאזן או לאולמרט, אני מאמין לאולמרט, למרות הכול. הצחקת אותי. יכול להיות. על כל פנים, חבר הכנסת רמון, חבר הכנסת אחמד טיבי, אתה בלבלת רבים מאזרחי ישראל. אז הם לא יודעים עכשיו, אז אנאפוליס, בכל זאת, השר לשעבר חיים רמון, שהוא אהוד על כמה חברי כנסת כאן, הוא גם אדם אמין, בניגוד לאחרים. הוא בא ומבקש מאתנו להחזיק בכל הכוח באנאפוליס, כאשר אתה אומר שאנאפוליס בכלל לא קיימת, לא שרירה ולא קיימת. זאת אומרת שכל מה שאמר ראש הממשלה הקודם הוא, כלאם פאד'י, מה שנקרא בעברית. מלה שאתה אמרת שאני לא מעז לחזור אחריה. ראש הממשלה לא דיבר על אנאפוליס, הוא דיבר על מפה. אז מה אתם רוצים מהשר ליברמן? אני לא יודע, אולי נחליף את ההצעה לסדר-היום. על כל פנים, חבר הכנסת רמון, עברה שנת 2008, ולא הבאתם להסכם, הרי זה מה שהיה באנאפוליס, צריך לגמור עד 2008 הסכם מהיר, והממשלה שלכם, הממשלה שאתה היית חבר בה, היית המשנה לראש הממשלה, ניסתה הכול ולא הצליחה. אז מי שהרג את אנאפוליס ואת מפת הדרכים זה אתם, לא אביגדור ליברמן, כי אתם פשוט ניסיתם וניסיתם וניסיתם, אין עם מי לדבר. אני אגיד לך משהו, ובזה אני אגמור, כי הבטחתי ליושב-ראש שאני אגמור לפני הזמן: אם אני צריך להחליט אם אני מדינה מצורעת או שאני מתאבד, אני מעדיף להיות מצורע חי ולא מתאבד נקי. ומה שניסיתם לעשות זה להביא לאובדנה של מדינת ישראל. מה שעשיתם בהתנתקות כדי שלא להיות מצורעים, היום סיפרת לנו: אריק שרון ברח מגוש-קטיף, הרס יישובים, כדי שלא להיות מצורע. בין היתר. נכון, אנחנו לא מדברים על התיקים. כדי להציל את יהודה ושומרון. "כדי להציל את יהודה ושומרון",

ואתה היית חבר בממשלה שלו אז?

ואתה חושב שהוא צדק? ודאי שהוא צדק. אם כך, בוא נציל את יהודה ושומרון. מה אתה מדבר אתי על מפת דרכים ועל אנאפוליס? לא את כל יהודה ושומרון, אלא חלקים בה. יודע היושב-ראש מה היה חלקי ברעיון ההתנתקות. מ-1988 לא היה אדם שהיה עקבי

ובאמירותיו כמו חיים רמון. אין ספק.

הוא כבר היה מוכן להחזיר את יהודה ושומרון מ-1967.

אני לא מאשים אותו בשום דבר. רק שזה לא יתפרש שאני מסכים באיזה שהוא דבר אתו. אני מאשים אותו שמאז 1967 הוא עקבי בעמדותיו והוא נגד החזקת יהודה ושומרון. סתם סיפור. באוקטובר 1987, מעל הדוכן הזה נאמתי, ואז עזה היתה כמעט גן-עדן לעומת מצבה היום. הצעתי לצאת מעזה, אפילו לא היה חבל-קטיף, ולעשות "קו מז'ינו", וידידי חבר הכנסת ריבלין אמר: אתה צודק בניתוח שלך, אבל עזה זה ארץ-ישראל, וגם אם יש לי ילד דפקטיבי, אני לא אפגע בו, וזה היה גדר הוויכוח שלנו מאז ועד היום. לא אמרתי "ילד דפקטיבי", אמרתי "ילד לא מוצלח". סליחה, ילד לא מוצלח. הוא אמר: ילד לא מוצלח, הוא שלי, ולכן אני אשאר בעזה, וכך היה. ומ-1987 הוא לא שינה את דעתו,

מ-1987 נשארת בעמדתך גם לגבי עזה וגם לגבי יהודה ושומרון,

ואני חושב היום, שאין הבדל בין תושבי ואזרחי ישראל בטייבה, והוא צדק ב-1987, והוא צודק גם היום. לגבי יהודה ושומרון שיניתי את עמדתי, כי אני בעד סיפוח גושי התיישבות, מה שלא הייתי ב-1988. וכולם מסכימים אתך כמובן בצד השני, ואילולא המשא-ומתן חבר הכנסת אחמד טיבי, אדוני היושב-ראש,

לעמדותי ממה טוב לנו, וזה לא תלוי בהם. הם לא ציונים. אתה צודק. חבר הכנסת רמון, אתה צודק. ועכשיו אני רוצה לשאול אותך, ולפי הסכם אנאפוליס, אם ננהל אתם משא-ומתן כמו שאתה רוצה, הם יסכימו לגושי התיישבות? לא יודע.

מה שטוב לנו, מה אכפת לך אם הם יסכימו או לא. אתה צריך לנהל משא-ומתן להגיע לשתי מדינות. הרי אתה רוצה להגיע לשתי מדינות בהסכמה. ואם הם לא יסכימו, מה יקרה? אם הם לא יסכימו, לפחות העולם יהיה אתי. הבנתי. העולם יהיה אתך. חבר הכנסת טיבי, מכיוון שאתה מכיר את עמדות הפלסטינים, מה דעתם על משא-ומתן, לא, לא, לא. אין זו שעת שאלות לשר טיבי, הוא לא עונה תשובות. הוא רשאי לשאול. לשאול הוא יכול, אתה לא תענה, אתה תענה אחרי זה. יש לי הצעה אחרת, אני אענה לו. האם אתה חושב שהצעתו של חיים רמון על סיפוח גושי התיישבות יכולה להביא להסכם שלום? אין צורך להשיב.

לכן, חבר הכנסת רמון, אל תגרום לנו להתאבד, עדיף להישאר מצורע.

אני מתכבד להזמין את השר המקשר, שהוא גם השר לאיכות הסביבה, גלעד ארדן. להגנת הסביבה. להגנת הסביבה, סליחה. גם איכות זה טוב, אבל ההגנה על הסביבה כדי שתהיה איכות.

השר ארדן. כמה נעים לי. בסביבה הזאת של הכנסת אין הרבה איכות. אם אדוני רוצה ממש להקפיד, אז פעם ראשונה זה שש שנים שאני בכנסת שאני מתקן: זה ארדן בסגול ובמלרע, ויותר לא אוסיף. מרגע זה לא תיפול כל שגיאה. תודה, אדוני היושב-ראש. גלעד ארדן. כבוד השר גלעד אֶרדן.

חברי חברי הכנסת,

רק בשביל זה היה שווה להיות שר. שר לא מוגבל בזמן. אבל יש לו אחריות כמובן כלפי משרדו וכלפי עצמו. משרדי הוא המשרד המקשר, כרגע אני אשתדל לקשר בין התהיות והאי-הבנות שבקרב חברי הכנסת, מעולם לא הגבלתי שר בדבריו, משום שאני יודע כמה הם אחראים. השר ארדן, סאחה על אשקלון. כל דקה שאתה פה, יש יותר זיהום אוויר בסביבה.

אולי אזרחי המדינה צופים בי ומצמצמים את כמות העישון. אולי הם נזכרים. נרגעים בזכותך. כן, נרגעים, יודעים שהמדינה בידיים טובות. חברי חברי הכנסת, אני זוכר לפני שלוש שנים, כשהעם בחר בנו לאופוזיציה, ישבתי כאן וכל פעם שהיינו מעלים איזו הצעה, היה עולה, פעם המשנה לראש הממשלה, פעם ראש הממשלה, לפעמים זה היה חבר הכנסת חסון, והיו אומרים לנו: תראו, אתם אומרים את הדברים, אנחנו מבינים שאתם אומרים אותם כי אתם חייבים, כי אתם אופוזיציה, אתם הרי לא באמת מתכוונים למה שאתם אומרים. אני רק רוצה להשתמש באותה גישה שלפעמים היא נכונה, אבל אני חושב שאתם בסיעת קדימה, חברי חבר הכנסת רמון, באמת הבאתם אותה הפעם לשיאים שבעיני לפחות זה באמת השחתת זמנו של הפרלמנט. בוא נדבר קצת, קודם כול, לפני שנגיע לוויכוח, שלעולם לא ייפתר בינינו, עד שכנראה הפלסטינים יפתרו אותו, לשיטתך אומות העולם יפתרו אותו, זו גישה אחרת, אבל בוא נדבר קודם על מה שאמר בכלל שר החוץ, חבר הכנסת ליברמן. באמת קרה כאן דבר מדהים, אני חייב לומר, מגיע נבחר ציבור, שנבחר על-ידי המחנה הלאומי, מקבל תפקיד, מתמנה לתפקיד מאוד מאוד בכיר בממשלה, שר החוץ, ובמקום לאמץ את הלקסיקון של השמאל, במקום לסטות מייד שמאלה ולרמות את ציבור הבוחרים, כמו שלצערי קרה הרבה פעמים בעבר, ואני אומר את זה אף שאני מייצג את הממשלה, חוזר בדיוק על הדברים שהוא אמר לציבור במערכת הבחירות. דבריו מקובלים עליך, חבר הכנסת ארדן? לפני. אני מייצג כאן את הממשלה, לא דווקא את עצמי, האם הוא מייצג את הממשלה? אני אגיד גם מה דעתי, אבל גם מה דעת הממשלה. מילא היית אומר לי בשם סיעת קדימה והיושבת-ראש שלכם: תשמעו, באמת לא הקשבנו לאביגדור ליברמן במערכת הבחירות, לא ידענו, לא ידענו, ופתאום קמנו בבוקר ואנחנו מגלים במשרד החוץ אדם קיצוני, חסר אחריות, מסכן את מעמדה של ישראל בעולם, הייתי אומר: בסדר, זאת חובתכם הדמוקרטית, תגישו הצעה לסדר-היום, תבואו לכאן ותסבירו לנו את הסכנות שבמינויו של שר החוץ. לא הבנתי מה שאמרת. האם הוא ייצג באמירה שלו את הממשלה או את דעתו? הוא שר החוץ או שר,

חשבתי שאמרת שהוא ייצג את הממשלה. חבר הכנסת שנלר, אני מתחייב להתייחס גם לנקודה הזאת. לתומי חשבתי שאם באמת כך סברתם וגיליתם לתדהמתכם ובזעזוע עמוק שכך הם פני הדברים, ומדינת ישראל בסכנה מדינית, שחובתכם כאנשי ציבור להתריע בפני אזרחי המדינה, טוב עשיתם. ואז פתאום בבוקר, כשגם אני חשבתי על הדברים, נזכרתי שהיה משא-ומתן בין סיעת קדימה לבין סיעתו של אביגדור ליברמן, ואפילו מי שניהל את אותו משא-ומתן היה חבר הכנסת רמון. ולא במקרה חבר הכנסת ליברמן לא העלה חצי עניין מדיני,

אני אזכיר לך, חבר הכנסת רמון, מה אמרה יושבת-ראש קדימה, שנבחרה היום באופן שאני מקווה שייקבע שהוא גם חוקי, ואני מאחל לה הצלחה רבה בתפקידה, שהוא חשוב מאוד במשטר דמוקרטי,

וכמובן אריכות ימים בתפקידה, וגם לכם. כך היא אמרה. היא התראיינה לאילנה דיין, הרעיפה על שר החוץ מלים חמות ואמרה,

"אנחנו מיודדים" אדם שמסכן את מדינת ישראל, שיכול להפוך אותה למצורעת וכל הדברים שאמרת, "יש בינינו יחסי אמון". אני מקווה שהם מבוססים, כמובן, על עמדות, אני לא יודע איזה יחסי אמון, על בסיס מה. "ויכולה להיות שותפות עם ישראל ביתנו", סגור ציטוט, כך אמרה יושבת-ראש קדימה, שאתה בוודאי ייצגת אותה באותו משא-ומתן. קדימה הוציאה הודעה לליברמן: מסכימים אתך ב-90%. אני מבין שאנאפוליס זה ה-10%. אנאפוליס לא היה, ולא היה קיים. פשוט כדאי לדייק. היו שם ארבעה נושאים אזרחיים,

לא מסכימים להם ואנחנו הסכמנו, והיה נושא עזה, שלצערי הרב כנראה ישראל ביתנו ויתרה על עמדתה. לא היה אנאפוליס, לא היה שתי מדינות לשני עמים, לא היה דבר וחצי דבר.

הבהרת. אני רוצה לחדד את הנקודה. מה שאתה אומר לי, המשנה לראש הממשלה לשעבר רמון, שכשאתם רוצים לצרף שותף בכיר לקואליציה, שהרי אם אביגדור ליברמן היה מצטרף כשותף הוא היה בוודאי שותף בכיר, גם בינך לבינו יש יחסי אמון,

קל וחומר, אם בין ציפי לבני לבינו יש יחסי אמון, בינך לבינו יש יחסי אמון בריבוע בריבוע,

אז האם עולה בדעתך, או בדעתי, שאתה רוצה לצרף שותף בכיר לקואליציה על בסיס כל הנושאים האלה, שהם חשובים, הם חברתיים, הם לאומיים, אבל על הנושא הכי חשוב, שהוא קיומה של מדינת ישראל, האם היא תהיה מדינה מצורעת, האם היא תהיה בבידוד בין-לאומי, שבעיניך זה הדבר שהוא מעל לכל דבר אחר, כך אמרת כאן, האם עולה בדעתנו שאתה לא ביררת אתו את העמדות שלו בנושא הזה, ורצית לשתף אותו מבלי לוודא שהוא אכן לא יהיה שותף שהשותפות שלו "תסכן", אני מצטט אותך, את מעמדה של ישראל? אם הוא היה מבקש לבטל את תהליך אנאפוליס במשא-ומתן, לא היינו מקיימים אתו ממשלה, זה ברור, כמו שלא קיימנו עם ש"ס. עמדנו במבחן. אני רוצה להזכיר לך ולציבור, השר לשעבר רמון, שמי שהחליט לבחור לכהן בממשלת נתניהו ולא, למזלם של אזרחי מדינת ישראל, בממשלת ציפי לבני, זה שר החוץ דהיום אביגדור ליברמן. לא אתם בחרתם שהוא לא ישב אתכם, הוא בחר, על-פי השקפותיו, על-פי אמונתו מה נכון למדינת ישראל, לכהן,

אני לא אתן להתחמק מהנקודה הזאת. אולי לוגית אתה מנסה לטשטש אותה, אבל מי שרצה לצרף אותו, מי שהשיב ראשון למסמך הדרישות שלו בלהיטות, יש שיגידו משמאל להיטות-יתר,

לצרף את ליברמן, כבוד השר, למה הסחת הדעת הזאת? זה נכון, זה לא הוגן לעשות דיאלוג. חבר הכנסת רמון, אם כבר עשינו הפסקה בדבריו של השר, אני רוצה לומר לך שהיה לנו פרופסור באוניברסיטה, עוד הרבה לפני שאתה למדת שם, שקראו לו פרופסור שכביץ. הוא היה מלמד הבעה עברית, והיה אומר: יש עובדה ויש דעה. והיה מסביר לי: כאשר "הפועל תל-אביב" מנצחת 0:4 את "בית"ר ירושלים", זאת עובדה. "בית"ר" שיחקה לא טוב, השופט היה זה, זאת דעה. ואידך זיל גמור. הוא מדבר על עובדות, ואתה מדבר על אפשרויות.

שאיווט ליברמן ידע לא לשאול על אנאפוליס, כי הוא היה מקבל תשובה שלילית. זאת עובדה. חבר הכנסת רמון, אני מאוד מודה לכם, ואני קורא לכולנו לסדר. אני לא עונה לשר רמון, אדוני היושב-ראש, רק אולי יש פה כשל בהבנה. הניסיון שלי הוא להראות שקצת מוזר לשמוע ביקורת על עמדות של שר החוץ מאותם אנשים בדיוק שרצו לצרף אותו, את אותו האדם בדיוק, שאני מאוד מעריך אותו, דרך אגב, כשותף בכיר בממשלה, שלשמחתי לא הוקמה. עכשיו אומר לך, חבר הכנסת שנלר, לגבי העמדות שלי, העמדות של הממשלה ובכלל. אתם צריכים להבין, פעם אחת ולתמיד, שלנו יש גישה שונה משלכם לגבי מהי הדרך הנכונה לקדם תהליך מדיני אמיתי שאולי יש לו סיכוי, אולי, להביא אי-פעם להסכם שלום עם הפלסטינים. האם השר ליברמן מייצג את הגישה שלכם או לא? השר ליברמן הוא שר החוץ של מדינת ישראל. אז תגיד אם השר ליברמן מייצג את עמדת הממשלה.

השר ליברמן הוא שר החוץ של מדינת ישראל.

שהושבעה לפני כמה ימים בלבד, כיוון שרובה הגיע מהאופוזיציה, מקיימת היום תהליך מקיף של בירור העמדות שלה, המדיניות, הכלכליות, החברתיות, על בסיס הרבה מאוד גורמים. אנחנו קיבלנו מהממשלה הקודמת, אי-אפשר לקרוא לזה משהו אחר מצמד המלים "אדמה חרוכה", בכל תחום. אז אדוני לא הסכים עם קווי היסוד של הממשלה,

חבר הכנסת גילאון, אני מאוד נהניתי מהסיפור שלך על מולדובה. לא הסכמתי אתו, כי הייתי עם שר החוץ ליברמן במולדובה וראיתי דווקא דברים אחרים, אבל הקשבתי לך רוב קשב. הממשלה הקודמת הותירה לנו אדמה חרוכה כמעט בכל תחום שבו אנחנו נוגעים היום. כאשר חבר הכנסת רמון מדבר על בידוד מדיני, אני רוצה אולי להזכיר לחברים כאן שרק לפני כמה שבועות היה סקר מקיף ברחבי העולם, שבו יצאה ישראל כמדינה השנואה ביותר בעולם, למרות הוויתורים המפליגים והנסיגות שהתבצעו בשנים האחרונות על-ידי ממשלות שאותן הובילה קדימה ובהן כיהן חבר הכנסת רמון. גם בנושא הכלכלי, כשאני שומע את חברי מסיעת קדימה עולים כאן ומסבירים לנו,

כשהם רק לפני כמה ימים כיהנו כשרים בממשלה, הם מסבירים לנו שיש עכשיו עשרות אלפי מפוטרים. בחודש מרס פוטרו 20,000 איש ואיבדו את מקום העבודה שלהם, ואתם באים ומספרים לנו, כאילו עד אתמול אנחנו אלו שהיינו ליד הגה השלטון. אבל הדבר שכמעט הכי צורם לי, והוא אולי לא קשור כל כך לנושא הזה אבל חייבים להזכיר אותו, זה שחברי סיעת קדימה, שרובם קיבלו את אמונם ממצביעי הליכוד, הלכו והשתמשו באותם קולות ממש כדי ליישם מדיניות הפוכה, לא באיזה משהו זוטר. אפילו אנשי השמאל, אפילו אנשים שתומכים במדיניות הזאת, הרגישו לא בנוח אל מול דריסת הדמוקרטיה, אל מול הניצול הציני של אותם אזרחים תמימים שהצביעו לליכוד, ואתם עזבתם אותו והשתמשתם בקולות האלה כדי לגרש אנשים מביתם. אנשים שהיום איבדו מקומות עבודה וילדיהם הגיעו לשימוש בסמים וחלק גדול מהם עוד לא מוצאים מקומות עבודה. אתם מעזים היום להטיף למישהו על דמוקרטיה, על ערכי מוסר? לא הליכוד היה בממשלה?

ציפי לבני עומדת כאן ומדברת על בזבוז, על שרים בלי תיק. היא זאת שעשתה את הקריירה שלה כשרה בלי תיק,

שנה שלמה היא ישבה כשרה בלי תיק. ישבה כשרת המשפטים כשראש הממשלה שלה בחקירות משטרה וראש הממשלה שאחריו עם שלושה כתבי-אישום, ומעולם לא נזכרה בבעיות כאלו, עד שלא ראתה את השר ברק ואת השר ליברמן נמצאים בממשלה. אז בכל הכבוד, כשמטיפים לנו על אחד בפה ואחד בלב, על מוסר כפול,

אי-אפשר לדבר על פוליטיקה אחרת. באמת, אני חושב שכולנו צריכים אולי לעשות חשבון נפש ולא לבוא לציבור פעם אחר פעם ולבקש את אמונו כשכולנו נוהגים בעצם באותה צורה. ואני לא אומר לכם,

ואני אמרתי את זה גם בכלי התקשורת, שאני מאושר מגודלה של הממשלה הנוכחית. לא, אני לא מאושר. אתה עצוב? עצוב אני לא יכול לומר, חבר הכנסת טיבי, כי בסופו של דבר,

כשאני רואה את החברים כאן בספסלי האופוזיציה, זה מנחם אותי על גודלה של הממשלה, בכל זאת. אבל אני כל פעם זוכר להבטיח לעצמי לעשות הכול כדי לחזק את יציבות הממשלה, בין היתר על-ידי חוקים כמו תקציב דו-שנתי, כדי שבפעם הבאה, יהיה מי שיהיה וייבחר מי שייבחר, הוא יוכל להקים ממשלה קטנה יותר, חסכונית יותר. נחזור לענייננו. אני רוצה לשאול אותך. אני לא אשאל אותך, כדי שלא יהיה סעיף,

עונה. אני רוצה לומר שלנו יש גישה אחרת בכל מה שקשור לקידום התהליך המדיני. בעשר השנים האחרונות היו במדינת ישראל שלושה ראשי ממשלה: ראש הממשלה ברק, ראש הממשלה אולמרט, ראש הממשלה שרון. שלושתם קיבלו את הגישה שהוצגה כאן מעל לדוכן.

אני לא רוצה להגיד שתי מדינות לשני עמים, כי אני עדיין לא שמעתי מעולם הכרה מהצד הפלסטיני בכך שמדינת ישראל תהיה מדינתו של העם היהודי, ברוב נדיבותם, ותרנותם, כל אחד יקרא לזה איך שהוא רוצה, לקדם הקמת מדינה פלסטינית. אני שואל את עצמי מה ילמד אתכם את הלקח שהעמדה הזאת, לא רק שאיננה מקדמת את הסיכוי להשיג שלום, היא גם מרחיקה אותו וגם גורמת להרג ולכמות גדולה יותר של פצועים ונפגעים בנפש, דרך אגב, לא רק מהצד של מדינת ישראל, גם מהצד של העם הפלסטיני, ואני מבין היטב את הצער, את הסבל ואת הכאב שהוא סובל יום-יום. גם אני הייתי מאוד רוצה שמצבם של הפלסטינים יהיה הרבה יותר טוב ממה שהוא היום. דרך אגב, אני חושב שעד הסכמי אוסלו יכול להיות שהמצב בשטחי יהודה ושומרון, בכמה מובנים, היה הרבה יותר טוב ממה שהוא היום. בעשר השנים האחרונות, חברי חברי הכנסת, היו כאן ראשי ממשלה שניסו את כל התהליכים האלה שאתם דיברתם עליהם כאן: הקמת מדינה פלסטינית, נסיגות חד-צדדיות, ויתורים טריטוריאליים, וכמו שאתם קוראים לזה דברים שהם לכאורה נעשים לטובת מדינת ישראל. כשאני מנסה לבחון אם הדברים האלה, התהליכים האלה שאתם מציגים כטובתה של מדינת ישראל, הביאו באמת למצב טוב יותר או למקום קרוב יותר להשגת הסכם שלום עם הפלסטינים, אני חושב שהתשובה החד-משמעית, חברי חברי הכנסת,

בסופו של דבר, וזה המבחן החשוב ביותר, רוב העם בחר אחרת. כשאתם מסתכלים על תוצאות הבחירות האחרונות, ואני הקשבתי היטב למה שאתה אמרת, חברי חבר הכנסת רמון, אתם רואים שהציבור שהלך לקלפי ידע היטב היטב מהן העמדות של כל אחת מהמפלגות שהיום מרכיבות את הקואליציה. כשהוא נתן רוב למחנה הלאומי הוא בדיוק התכוון לכך שהגישה צריכה להיות ב-180 מעלות הפוכה למה שהיא היתה עד היום. אם מה שראינו עד היום זה שכל ויתור של מדינת ישראל התפרש אצל הפלסטינים כחולשה ישראלית והתפרש כך שבעצם אותו ויתור נמצא כבר בכיסם ומעתה ומאילך אפשר לדרוש ויתורים ונסיגות נוספות, אז זה בדיוק התהליך שלא אפשר אף פעם להגיע להסכם שלום. תראה מה קרה. הדוגמה הכי ברורה והכי בוטה למה שאתה תיארת כאן היא באמת תהליך ההתנתקות, הנסיגה החד-צדדית,

אתם האמנתם שהדבר הזה ישפר את ביטחון המדינה, אתם אמרתם שזה לטובתנו, אתם האמנתם שזה יועיל למדינת ישראל, שזה יאפשר לה כל מה שהיא רוצה ברמה הביטחונית.

שרובכם לא רוצים לחזור לעזה. אם הייתם חושבים שזאת טעות, הייתם חוזרים לעזה. אני אתקן אותך. יש משפט ידוע, אני לא רוצה להקביל אותו לחלוטין למה שעשיתם בהתנתקות, כדי שלא יגידו שאני נוקט שפה לא פרלמנטרית, שאומר שאבן שזרק טיפש, גם אלף חכמים לא יצליחו להוציא. כשאתה בודק מה המחיר של תיקון השגיאה הנוראה, ואני אומר שגיאה, כי אני אף פעם לא מייחס כוונות רעות לכם או למי שהוא יריב פוליטי שלי, אני מאמין שכולם רוצים בטובתה של מדינת ישראל. או כשאנחנו שואלים את עצמנו יום-יום מה המחיר של תיקון הטעות הנוראה הזאת שאתם עשיתם בפירוק היישובים, בגירוש המתיישבים, וכל הדברים שנגרמו כתוצאה מכך, אני אז לא הייתי חבר הכנסת, הייתי אזרח מן השורה.

ביתם של ילדי. אדוני, מה הקשר? הליכוד היה שם. על מה אתה מדבר? אתם גירשתם את הילדים שלי. על מה אתה מדבר? ואז אנחנו נשארנו בליכוד ואתה הצטרפת, על בסיס תוכנית ההתכנסות, שהיא אותו מודל, רק הרבה יותר גדול. צריך לחזק את השורות, לחזק את ארץ-ישראל. חבר הכנסת שנלר, סגן יושב-ראש הכנסת, אני לא התרסתי כלפיך, רק רעננתי את זיכרונך. אני חשבתי,

שהנושא היה התבטאויותיו של שר החוץ. אתה הצטרפת לאלה, אדוני מתכוון לעשות שימוש, מה זה מעלה ומה זה מוריד? חבר הכנסת גילאון, נדמה לי שלא היה דבר שמיצינו אותו בצורה כל כך רחבה כמו דבריו של כבוד שר החוץ של מדינת ישראל,

נדמה לי שלא היה עוד בתולדות הכנסת דיון כל כך ממצה. זה עתה אני קורא מדברי הנשיא אובמה בטורקיה: אנו דבקים בהבנות אנאפוליס. יש כאלה שיאמרו לך שאנחנו בצרות גדולות. חבר הכנסת רמון, אדוני, פתוחה בפניו הדרך להגיש הצעה חדשה לסדר-היום.

אני אשקול לכנס מחר את הכנסת. אני לא רוצה לבזבז את זמנה של הכנסת.

האינטרנט מספקים לנו כל רגע, ויש עוד חברים אשר ביקשו הצעה אחרת, והם נמצאים פה כשלוש שעות, כדי לבוא ולדבר את דברם בדקה שאני אאפשר לכל אחד מהם לומר את דברו. אם הם יגלשו מעט זה גם כן לא נורא, כי ועדת הכספים עדיין לא סיימה. אני יכול לבקש ממי שקרא שהוא יקרא את זה? אני מוכן לחזור על זה לטובת מי שלא שמע: הנשיא אובמה אמר שארצות-הברית דבקה בהבנות אנאפוליס. הוא אמר את זה בטורקיה. זה היעד ששני הצדדים הסכימו לו במפת הדרכים ובאנאפוליס. אמרתי שזה הולך ביחד. שני דבקים שאי-אפשר להפריד ביניהם. איך יכול להיות דבר ביחד כאשר הדבר הראשון מתנה תנאים מוקדמים? חבר הכנסת רמון, אני הזהרתי את ראש הממשלה שרון מפני התעלול הזה, שכן איש לא הסתכן על התנאים המקדימים. עכשיו אני רוצה לומר לכם, שלא יעלה על הדעת שבזמן ששר עומד על דוכן ומדבר אנחנו מנהלים בינינו, מעלים זיכרונות על הממשלות לדורותיהן. אני מתנצל. לא יקרה כדבר הזה בשעה הקרובה. אני מצטרף להתנצלותך בשמי עצמי.

אני לא חלקתי על דבריך, חבר הכנסת רמון, ואני חושב שגם אתה זוכר שבמערכת הבחירות האחרונה אתם ניהלתם קמפיין מאוד מאוד בוטה, קמפיין מאוד מכוער, יש לציין. בין יתר הדברים שאמרתם בקמפיין השלילי, הבוטה, הוא שבחירתו של בנימין נתניהו לראשות ממשלה תפגע ביחסי החוץ של מדינת ישראל, בפרט עם ארצות-הברית ועם הנשיא אובמה, ברמות חסרות תקדים.

אני בוודאי זוכר, כי התבקשתי להגיב עליו. זה היה על תקן, הציבור במדינת ישראל נחשף לטענה הזאת, באמת לאורך ולרוחב. קרה דבר מדהים. הציבור במדינת ישראל החליט, לא בפעם הראשונה,

זה קרה גם ב-1996, כשמלך מרוקו קרא לנתיניו כאן להצביע לשמעון פרס לראשות ממשלה. קרה דבר מדהים, יש לך זיכרון מאוד ארוך. אני עקבתי אחרי הפוליטיקה הרבה שנים, הייתי פעיל. קרה דבר מדהים. עם ישראל החליט שהוא משהה את ההצטרפות שלו כמדינה ה-51 של ארצות-הברית. הוא כרגע מסתכל על האינטרסים הביטחוניים המיידיים של אזרחי המדינה. הוא לא שוכח את השמות "חומת מגן", "עופרת יצוקה", "מלחמת לבנון השנייה", והוא מסיק מסקנות. הוא מבין, מה שאני התחלתי להגיד קודם, שכאשר יש שלושה ראשי ממשלה שמוכנים להציע ויתורים ונסיגות טריטוריאליות מרחיקות לכת, ובמקום שאנחנו נראה בצד השני בדל של מנהיגות מתונה, שנתמכת על-ידי איזה קומץ בציבור שבא ואומר אפילו את הדבר הקטן, אני יודע: בואו נוותר על זכות השיבה, בואו נוותר על ירושלים, או בואו אפילו נסכים להבין שיש מקומות קדושים בירושלים,

שלא יובן מכאן שאני מוכן לוותר על החלקים הלא-קדושים בירושלים, בעיני כל ירושלים קדושה. אבל אליבא דשיטתכם, שהוויתורים והנסיגות מקדמים תהליך שלום, אתם קוראים לזה תהליך שלום, זה במסגרת מכבסת המלים מבית-מדרשם של ארד את אדלר, כאילו אם תגידו מלה הרבה פעמים אז התוכן שתיצקו לתוכה הוא באמת נכון. כאילו אם נגיד אלף פעם: זה תהליך שלום, אז גם אם זה מביא דם ומלחמות והרוגים ופצועים, אז זה שלום, כך נראה שלום, חבר הכנסת רמון. הציבור בישראל הוכיח לכם שהוא לא עיוור והוא לא חירש. הוא שומע את הפצמ"רים בלילה, הוא רואה את החיילים, הוא רואה לאן אותם תהליכים מסוכנים הובילו את מדינת ישראל. הוא רואה כיצד הפלסטינים פירשו את הנסיגה החד-צדדית מרצועת-עזה, ולא משנה כרגע, חבר הכנסת שנלר, הנה אני אגיד לך דבר כנה. היתה לי ביקורת גם על חלק מחברי בליכוד על התייחסותם. יכול להיות שחלק היו יכולים להיאבק יותר, יכול להיות שהיו צריכים להיאבק פחות.

האם מדינת ישראל ונבחרי הציבור שלה,

מסיקים גם מסקנות ממה שהם רואים,

אתם באים לפה, שבוע לאחר שהושבעה ממשלה, חודשיים אחרי שהעם אמר את דברו, ובאים ורוצים להחזיר את עם ישראל ואת מדינת ישראל שוב לאותו נתיב. הרי רק לפני כמה שבועות אמרתם: אוקיי. בואו ניתן לבנימין נתניהו לנסות את הדרך האחרת. אולי הדרך האחרת באמת תביא למקומות אחרים? אולי הפלסטינים פעם ראשונה יבינו שלא רק לנו יש מה להפסיד כשהזמן עובר? גם להם יש מה להפסיד. כי אם הם יקשיבו כל היום לחיים רמון שאומר להם: הזמן עובד נגדנו, הזמן עובד נגדנו, אם לא תהיה מדינה פלסטינית אנחנו אבודים, מה הם צריכים לעשות בסך הכול? יבוא אחמד טיבי, שהוא מומחה והיה יועץ מצוין של ערפאת. כנראה היום הוא עדיין מקבל פרוטוקולים והוא יודע מה אולמרט הציע ומה הוא לא הציע. אני בטוח שהוא מקשיב היטב למה שאתם אומרים והוא אומר לפלסטינים: תשמעו, אל תסכימו לשום הצעה, לשום הצעה, כי היהודים אומרים שהזמן עובד נגדם. אז ככל שהזמן יעבור ואתם תסרבו להצעות שלהם ולהקים מדינה פלסטינית, ליהודים לא תהיה ברירה, הם יהיו חייבים להציע לכם עוד ועוד בלי שום קווים אדומים, בכלל זה אולי בסוף הכרה בזכות השיבה. ואתם תספרו לנו שהיא סמלית או לא סמלית. בהתחלה זה יהיה סמלי, אחרי כמה שנים תבוא מנהיגה חדשה. הרי התהליך הזה, שאתם כבר עשר שנים מובילים אותו, של הוויתורים והנסיגות, לא הביא להקמתה של מדינה פלסטינית. הם יודעים שאתם רציתם להקים מדינה פלסטינית. אם תשאלו את עצמכם פעם מול הראי, למה זה לא קרה? למה הם לא הקימו עד היום מדינה פלסטינית אם זה באמת מה שהם רוצים? אני רוצה לומר, ובזאת אני מסיים. רוב העם בחר בדרך אחרת. מה ששר החוץ של מדינת ישראל אביגדור ליברמן אמר, אגב, זכותו של כל שר לומר את עמדתו, בוודאי ובוודאי של שר החוץ של מדינת ישראל. מה שאני אומר כאן בשם הממשלה הוא, שכיוון, והתחלתי לומר זאת קודם, שהממשלה הזאת נמצאת בתחילת דרכה, ורבים מהדברים שאתם עשיתם או אמרתם, או שאפילו יש עליהם מחלוקות עובדתיות, ראינו אותן כאן, בין מה שאמר חבר הכנסת טיבי למה שאמר חבר הכנסת רותם. כל הדברים הללו חייבים עוד להתברר בשבועות הקרובים, כדי שנוכל לגבש פעם אחת ולתמיד איזו תוכנית, איזה תהליך, שאולי גם הצד השני יבין ממנו שבסוף התהליך, אם יש בכלל פרטנר אמיתי בצד השני לשלום, אם יש כזה, אז הוא יחייב גם פשרות כואבות מהצד הפלסטיני.

אדוני השר, חבר הכנסת טיבי ביקש, כמומחה לשפה העברית, להעיר לך שלא אומרים כנה אלא אומרים כן. לא אומרים כנה, אומרים כן. זאת ההערה הראשונה. הערה שנייה: מה תגובתך על דבריו של הנשיא אובמה, שחיים רמון הזכיר, לגבי עמדתו על שתי מדינות? הוא אמר: אנחנו ממשיכים לדבוק בעיקרון של שתי מדינות. הוא אמר שתי מדינות לשני עמים. תיזהר, חבר הכנסת טיבי. אנחנו לא מדברים על שתי מדינות לשני עמים. אנחנו מדברים על מדינה אחת לעם הפלסטיני ומדינה שנייה לכל העמים. חבר הכנסת טיבי מבקש מדינת כל לאומיה. חבר הכנסת רמון, אולי אתה לא שמת לב. וחבר הכנסת ברכה, שאני מאוד מכבד את עמדתם והוא מדבר על מדינת כל אזרחיה. כמובן, לנו יש עמדות ודעות אחרות. אבל אנחנו כבר לא מדברים על שתי מדינות לשני עמים. הנשיא אובמה חולק גם עליו וגם עליו.

שניהם הוא חולק. זה מה שניסיתי להגיד. ייתכן מאוד, ובכל זאת הוא יודע שבמדינת ישראל הדמוקרטית, אנחנו שוקלים רק שיקולים שהם לטובתה של מדינת ישראל. אני אומר לך כך, חברי חבר הכנסת טיבי. אני בטוח שאם הנשיא אובמה, לך יש כוח שכנוע מצוין,

יכול להיות שמחר, אני לא מאמין אבל תיאורטית,

דוגמה דמיונית, יגיד הנשיא אובמה שחבר הכנסת טיבי הצליח לשכנע אותו שלערביי ישראל מגיעות זכויות לאומיות במדינת ישראל. אני מבטיח לך שחברי חבר הכנסת רמון, עם כל חברי סיעת קדימה, שהם מאמינים בדמוקרטיה, יבואו אתי וישכנעו את הנשיא אובמה שמה שהוא אמר איננו נכון ואולי יש דרכים אחרות, שהן טובות יותר, כדי שיהיה כאן דו-קיום אמיתי במדינת ישראל. על אותו משקל אני אומר לך, אם זה באמת מעניין אותך ולא רק לשם ההקנטה, אנחנו מאמינים, שוב, אמרתי שהממשלה עדיין מבררת את העמדות המדיניות שלה לפני שתקבע עמדה סופית, אבל אנחנו מאמינים שגם הנשיא אובמה הוא בר-שכנוע והוא לא נותן פקודות למדינת ישראל. הוא ידיד אמת של מדינת ישראל. ארצות-הברית היא בעלת-הברית החשובה והאסטרטגית ביותר של מדינת ישראל. כל דבר בינינו יהיה בהידברות, יהיה בשיתוף, יהיה בדיאלוג.

אנחנו ננסה לשכנע אותו מה הדבר הנכון עבור מדינת ישראל. תודה רבה. חבר הכנסת רמון,

איש לא יכול לומר שאתה לא אזרח מדינת ישראל. חבל על הזמן של אלה שאומרים זאת, כי אתה אזרח מדינת ישראל. אמר השר ארדן שהממשלה מבררת את עמדתה. היא לא באה עם עמדות? כבר אני ואתה ראינו כאן בכנסת זאת למעלה משבע ממשלות.

באחר-צהריים אחד לפתור את כל הבעיות.

הצעה לסדר. רק רגע, אין הצעה לסדר. השר הציע להסיר מסדר-היום. זאת הצעתו, להסיר את שתי ההצעות. לדעתי, חברת הכנסת חוטובלי רוצה לדבר על העניין במליאה. חבר הכנסת ארדן, אתה נראה לי נהנה. חברים, נמצאים באולם המליאה חברים שהם במספר קטן מחברי ועדת הכספים, כאשר אנחנו ישבנו שם. אני מבקש מכם, אנחנו סיימנו את הדיון כרגע אבל יש הצעות אחרות לאלה שנרשמו. הצעה לסדר, אדוני. מייד. אף שאני יכול לאפשר רק לשניים, הואיל ונמצאו פה אנשים כל זמן הדיון ולא ידענו מה יאמר השר וכל אחד חיכה על מנת לדבר, לפנים משורת הדין, אני נותן לארבעה איש, ואם יהיה עוד אחד אשר חלקו לא נפל להיות בין הארבעה, והיה פה כל הדיון, אני גם אתן לו. ובכן, מי האנשים? הצעה לסדר. הצעה לסדר של חבר הכנסת אחמד טיבי.

בשל העובדה שישיבת ועדת הכספים מתמשכת ורצוי לא להפסיק את הדיון, אני מציע שההצעות הבאות לא יהיו דקה אלא יותר, ויהיו מהדוכן. אבל לא יותר מחצי שעה כל אחד. פחות מחצי שעה. היו דברים מעולם. אין לי בעיה, גם לטובת הצופים בבית, הרי אנחנו מחכים.

חבר הכנסת שנלר, אני מזמין אותך. כתוב במג'לה שאסור ליושב-ראש לנהל ישיבה אם הוא לחוץ, אז אתה תחליף אותי אחרי זה. הייתי מאוד רוצה לשמוע את כל החברים ואני אחזור. מי שהופתע מהחלטתו של השר ארדן לא יוכל לדבר?

אתה רוצה להשיב למשיב. העניין הוא שאחר כך אני אצטרך לתת לשר ארדן לדבר ואחר כך ראש הממשלה יבקש להתערב ואז באופן אוטומטי אני אצטרך לתת גם ליושבת-ראש האופוזיציה. אז אנחנו בצרה צרורה. רבותי, גם בדמוקרטיה פרלמנטרית, שהיא כמעט משתוללת, אנחנו צריכים להביא לסיום איזה דיון. אני מזמין את חבר הכנסת שנלר. אני מציע שכל אחד מהחברים הדוברים ידבר שלוש דקות. האם מקובל על אדוני? בבקשה, אדוני. אחרי חבר הכנסת שנלר, חבר הכנסת דב חנין, ואחריו, חברת הכנסת חוטובלי, ויסיים חבר הכנסת אחמד טיבי. ברור שאני אהיה פה, אבל אני אשמע זאת מהספסלים. רבותי, יחד אתכם אני רוצה לשלוח מכאן באמת השתתפות כנה בצערו של העם האיטלקי על האסון הנורא שפקד אותו. יושב-ראש הפרלמנט באיטליה, כך אני מצטט מאחד מאתרי האינטרנט, אומר: עיירות שלמות נמחקו ברעש. אני מבקש, בשמכם, לשלוח מכאן ליושב-ראש בית-הנבחרים של איטליה את השתתפותנו בכאבן של המשפחות ובכאבו של העם האיטלקי ובכאבו של הפרלמנט האיטלקי, נציג הדמוקרטיה האיטלקית, על כל אשר אירע וקרה. אנחנו מביעים את תנחומינו ואת השתתפותנו המלאה והכנה.

אדוני היושב-ראש, אני, האמת, נבוך. התכוונתי לדבר אל השר ארדן אבל לקחה אותו הרוח. אני רוצה לדבר אתו, בשביל זה ביקשתי, זה העניין. אנחנו נעביר לו את הפרוטוקול. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני רוצה להציע הצעה אחרת. אני אומר מדוע: ראינו כאן תופעה מאוד מעניינת וחדשה. הכול בחיפזון. ביום הראשון של הממשלה, שר האוצר יודע איך לעשות תקציב לשנתיים, והנה קמנו והנה חלום, בעוד אנחנו מדברים עושים, בתוך עשר דקות, משבר בין-לאומי,

עוד לא למד שר החוץ מה קורה, מי דיבר עם מי, מי אמר למי, הוא כבר החליט: המדיניות שלנו היא לא אנאפוליס או לא משהו אחר,

חשבתי שהוא בטח ישלים את המשפט ויגיד מה כן, מה האלטרנטיבה. אבל בעניין הזה הסכמתי לחלוטין עם השר ארדן. שמעתי את השר ארדן אומר: "אנחנו עדיין לא גיבשנו מדיניות". הוא אמר: "אנחנו צריכים לגבש פעם אחת ולתמיד מה המדיניות". יפה מאוד, כך צריך להגיד שר בממשלה אחראית, הוא רוצה לגבש את המדיניות. קח את הזמן ותגבש את המדיניות. רגע, אז שר החוץ, את מי הוא ביטא? לא כשר החוץ הוא דיבר? בתור איש פרטי? אז מה לא בהקשר? ואם הוא שר החוץ, הוא היה חייב לקבל את העמדות של הממשלה, הוא לא יכול לדבר בשם עצמו. כל אחד עושה דין לעצמו? לכן, משום שהממשלה זקוקה מאוד לזמן ולגבש את דעתה, ומשום שהיום כבר ראינו פעם אחת מדוע הממשלה מנסה לסתום את פינו, היא שלחה, אגב, לרכוש, אתם יודעים, במזרח הולכים עם כאלה על הפנים,

אז הממשלה שלחה עכשיו אנשים להביא לנו מהר מסין כאלה, שלא נפתח את הפה, ולכן לא יהיה דיון על תקציב. משחיתים את הזמן כאן. יש לנו זמן, כי לא יהיו דיונים על תקציב, הרי. פעם אחת בשנתיים דיון תקציב.

ולו בגלל הסיבה שהממשלה לא גיבשה את דעתה, אדוני היושב-ראש, ובלי ציניות, אני מתכוון לכך, ראוי שהנושא יחזור לדיון במליאה, כי הרי כל עם ישראל רוצה לדעת, את זה הציעו המציעים. לא, הוא ביקש להסיר מסדר-היום.

המציעים חיים רמון וגלאון הציעו לקיים דיון במליאה. אתה יכול להעביר לוועדה. אני רוצה להציע: משום שחברי המנוסים הציעו להעביר למליאה, ובוודאי הם צודקים, ומשום שצריך לדון, לפני שמביאים למליאה את הדברים, בצורה מאוד מאוד עמוקה, אני מציע לעשות דיון נוקב בוועדת החוץ והביטחון, אשר בו ידונו על המדיניות של מדינת ישראל כלפי חוץ, ואני מניח שמותר להציע גם שהוועדה תעלה את זה לדיון במליאת הכנסת, שכן עדיין אין לממשלה מדיניות חוץ, יש לה שר שמדבר כלפי חוץ.

אני מודה לך מאוד ומבקש להזמין את חבר הכנסת דב חנין. בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, תודה רבה. יש לנו ממשלה כל כך גדולה, שלא הצליחה למצוא אפילו שר אחד לרפואה שיגיע היום לכנסת כדי לשמוע את הדיון שאנחנו מקיימים כאן. אולי מכיוון שאין להם שר בריאות הם כולם חולים.

קצת חולה, אבל בכל זאת הגעתי לכאן היום. אולי השר נמצא בחוץ? נדמה לי שהיה כאן שר, אולי הוא בחוץ וכדאי שייכנס.

אני יכול לוותר על כבודי, אבל לא על כבודה של הכנסת. אכן כן, אדוני היושב-ראש. אני מציע שאנחנו ננהג לפי הנוהל שנקבע בזמנו, שזמנו של הדובר על הדוכן לא יוגבל עד אשר ייכנס שר לדיון וישמע. זה לא יהיה הוגן כלפי היושב-ראש הקבוע, בנסיבות הקיימות. אדוני היושב-ראש, ממשלה נפקדת, עמיתי חברי הכנסת, הנושא שעומד לדיון בפנינו הוא נושא רציני. אני רוצה לומר לך, אדוני היושב-ראש, במלוא הרצינות, אני חושב שאנחנו חייבים תודה לשר ליברמן. אנחנו חייבים תודה לשר ליברמן מכיוון שהוא אומר את האמת. הוא אומר את האמת לגבי המדיניות של הממשלה החדשה. לא עוד דיבורי שווא על שלום אלא דיבורים אמיתיים על מלחמה. זאת הבשורה הגדולה של ממשלת נתניהו. אנחנו את לוח הזמנים מתחילים מעכשיו, כי אנחנו לא נוהגים לדון ללא נוכחות שר. משום שאדוני לא היה, אנחנו נתחיל עכשיו את שלוש הדקות. תודה. אדוני השר, אני רוצה לומר לך, כדי שגם אתה תשמע. התחלתי בדברי תודה דווקא לשר החוץ ליברמן. אני מעריך את העובדה שהוא אמר לעם בישראל את האמת על מדיניות הממשלה החדשה. זאת ממשלה שאיננה מדברת עוד דיבורי שווא על שלום אלא מדברת דיבורי אמת על מלחמה. זאת ההבטחה הגדולה של ממשלת נתניהו החדשה. לא מאמץ להידברות עם העולם הערבי, לא תהליך של פיוס היסטורי עם העם הפלסטיני, לא יוזמת שלום ערבית, לא לדבר עם סוריה, אלא יש לו אלטרנטיבה, יש לו אלטרנטיבה. האלטרנטיבה היא אלטרנטיבה של עימות, עימות כוחני,

שאין לו קץ אבל אין בו גם שום עתיד. עמיתי חברי הכנסת, אני חושב שהשר ליברמן לא מבטא רק את דעתו. קראתי בעניין רב את הריאיון הארוך עם אביו של ראש הממשלה. בריאיון הזה, שהתפרסם ב"סופשבוע" של "מעריב",

פרופסור נתניהו, בגילוי לב על מלחמת נצח עם העולם הערבי, מדבר בגילוי לב על האזרחים הערבים בישראל כאויבים, והוא גם אומר: בני, דהיינו ראש הממשלה, ככל הנראה חושב כמוני, אבל מטעמים טקטיים, כדי שהתוכניות לא יתקלקלו, לא אומר את דעותיו בגלוי. אז אני רוצה לומר, השר ליברמן, יש לו מידה אחת טובה יותר מאשר לראש ממשלתו, הוא לפחות אומר את הדברים בגילוי לב בפני הציבור.

עמיתי חברי הכנסת, הדברים האלה הם רציניים ומסוכנים, והדברים האלה הם דברים חמורים, מכיוון שאנחנו אכן נמצאים במצב מסוכן. המזרח התיכון, עמיתי חברי הכנסת, נמצא במירוץ נגד הזמן. לאזור הזה נכנסים כלי-נשק חדשים ויכולות חדשות מכל הצדדים, והסכנה הגדולה שקיימת היא שאם אנחנו לא נעשה בימינו את המאמץ להסדר שלום ישראלי-פלסטיני וישראלי-ערבי כולל, האזור הזה יגיע אכן למלחמה כזו שבסופו של דבר התוצאה לא תהיה סכסוך ישראלי-פלסטיני כזה או אחר, אלא מצב שבו לא יהיו ישראלים ולא יהיו פלסטינים. ולכן, אדוני היושב-ראש, אני חושב שהכנסת חייבת לברר את הדברים האלה בצורה רצינית. אני חושב שהאופציה של דיון במליאה היא האופציה הנכונה מבחינה מהותית, והייתי מציע לחברי הכנסת לאמץ אופציה שתאפשר בירור רציני של השאלות האלה. תודה רבה לחבר הכנסת דב חנין. תעלה ותבוא חברת הכנסת ציפי חוטובלי. בבקשה, גברתי. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני באמת רוצה להצטרף לדברי חבר הכנסת דב חנין ולהגיד תודה רבה, גם לשר ליברמן, שהעלה כאן נושא מאוד חשוב על סדר-היום, וגם לחבר הכנסת רמון, שבעצם קידם את הדיון בנושא הזה במליאה. בואו נדון בהצעה לסדר-היום. מה אמרה ההצעה לסדר-היום? חבר הכנסת רמון, אני שמחה שהצטרפת אלינו כדי שאוכל להשיב לך, תוכן דבריו של השר ליברמן. ומה היה אותו תוכן דבריו של השר ליברמן? השר ליברמן יצא בשתי הצהרות ביומו הראשון כשר החוץ. הצהרה מספר אחת היתה: לא נמשיך באותה גישה שאומרת ויתורים שיובילו לשלום, כשאנו יודעים שהוויתורים הובילו לטרור. הייתי אומרת, בלשונו של יושב-ראש הכנסת רובי ריבלין, מדובר בעובדה ולא בדעה. העובדה נתונה, שדרכה של הממשלה הקודמת, שהמשיכה דרך אווילית של ממשלות קודמות בישראל, שאמרו: ויתורים יובילו לשלום, אותה ססמה שכבר איש לא משתמש בה כי היא ססמה ארכאית, "שטחים תמורת שלום" כבר לא רלוונטי. לא אקטואלי. שטחים תמורת טרור, זו היתה הססמה בפועל, דה-פקטו. זאת היתה הצהרה מספר אחת של ליברמן, כמו שאמרתי, עובדה ולא דעה. הצהרה מספר שתיים של ליברמן: מדינת ישראל לא מחויבת לתהליך אנאפוליס. בואו נדון בטענה הזאת. מה עומד ביסוד דברי המבקרים של הטענה? ביסוד הביקורת עומדת תפיסת עולם מוטעית ושגויה בעיני, שממשלות ישראל לדורותיהן כבולות תמיד וידיהן קשורות לאחור בפני תהליכים מדיניים של ממשלות קודמות, גם אם מדובר בתהליכים מדיניים הרסניים. ואני אומרת, לא יקום ולא יהיה. המנדט שנותן העם לממשלות בישראל הוא לשנות מדרך אחת, אם הדרך הזאת הוכחה כשגויה. יש תקדים היסטורי לזה. לתקדים ההיסטורי הזה, ואני שמחה שאני מדברת אתכם בערב חג הפסח, קוראים מבצע "חומת מגן". בחג הפסח, יום לאחר ליל הסדר, שנת 2002, תשס"ב, יוצא אריק שרון, המנהיג המיתולוגי שלכם, של ארגון קדימה, המתיימר להיות מפלגה או מפלגה אופוזיציונית כיום, יוצא המנהיג שלכם ומבטל דה-פקטו את הסכמי אוסלו. צבא-הגנה לישראל שולט ביהודה ושומרון ואין פוצה פה ומצפצף. מקיר לקיר, משמאל לימין, משנלר לחיים רמון, בין חברי הכנסת של הבית הזה יש הסכמה,

חברי כנסת של סיעות ערביות, ויש תמיכה גורפת במבצע הזה, שמבטל את הסכמי אוסלו. למה לא מחיתם נגד "חומת מגן"? כי הבנתם שיש רגעים בחייה של אומה שבהם יש שינוי נסיבות שמצריך התפכחות, שמצריך הסתכלות מחודשת על המציאות, הסתכלות שאומרת: אנחנו לא נוותר יותר, אנחנו לא ניתן לארגוני טרור להשתלט על יהודה ושומרון ולהוציא פיגועי טרור ראוותניים כמו אותו פיגוע, כמו אותו טבח איום ונורא שהתנהל במלון "פארק" בנתניה בליל הסדר בדיוק לפני שבע שנים. "חומת מגן" הוא דוגמה אחת. אנחנו עדים לשינוי נסיבות נוסף במזרח התיכון. אחרי שהתרתם בחירות דמוקרטיות ברשות הפלסטינית, איזו בשורה הביאו אתן אותן בחירות דמוקרטיות? עליית ה"חמאס" לשלטון בינואר 2006. אחרי שישראל נסוגה עד לקו הבין-לאומי בעזה, עקרה תושבים מבתיהם וביצעה מהלך נסיגה חסר תקדים, מה היו התוצאות של אותו מהלך? עליית ה"חמאס" לשלטון. פני האומה הערבית אכן לשלום, עליית ה"חמאס" שלא מכיר בקיומה של מדינת ישראל,

האם מהמתונים ניוושע, מר רמון? אבו מאזן, שלא מכיר בקיומה של מדינה יהודית, האם שמעת אי-פעם בדבריו הכרה במדינת ישראל כמדינה יהודית? הרי אתה רוצה שתי מדינות לשני עמים. ולכן, הצעתך, ברשותך, כי הזמן חלף. אבל זה בסדר, אני לא לוחץ,

אני רוצה רק שני משפטים. בבקשה. אומה ששולחת מפגעים אכזריים מהסוג של הפיגוע ההרסני בבת-עין, רוצח אכזרי שמסוגל בגרזן לרוצץ ראשו של ילד בן 13, אומה כזאת פניה אינן לשלום. ואם אנחנו נמשיך בדרך שאינה מסתכלת על המציאות בעיניים, לא ננהג כמעשה שרון ולא נקבע עובדה שאומרת: מה שהיה לא יהיה, אנחנו נגיע למצב שבו הדרך אל הגיהינום רצופה כוונות טובות. והיא היתה רצופה הרבה כוונות טובות של אנשים כמו חבר הכנסת רמון, השר לשעבר, כמו יושבת-ראש האופוזיציה, שבטוחני שכוונותיה טובות, אך כוונותיכם הטובות מובילות אותנו אל הגיהינום, אל גיהינום הטרור.

את מצטרפת להצעה לדון במליאה? אשמח אם יתקיים דיון רציני במליאה. אני תומכת בכך. אבל באופן עקרוני חשוב שתזכרו ותדעו. הדרך שלכם כשלה. ב-10 בפברואר העם הזה בחר בדרך אחרת, אם תרצו נשמח גם לדון בזה אבל העם הזה בחר, ואתם פשוט מסרבים לקבל את בחירת העם הדמוקרטית: לא ללכת בדרך אנאפוליס, לא להמשיך בדרך הוויתורים ולהתחיל דף חדש במזרח התיכון. אני מודה לך, כבוד היושב-ראש. תודה רבה לחברת הכנסת ציפי חוטובלי. יעלה ויבוא חבר הכנסת אחמד טיבי, אחרון המציעים הצעה, ויחליף אותי יושב-ראש הכנסת.

חברת הכנסת חוטובלי, את יכולה כאשר את מציעה הצעה אחרת, באופן פורמלי, להעביר לוועדה או להוריד מסדר-היום. את לא יכולה לבקש להעלות את זה על סדר-היום. אבל קיבלנו, שיירשם שדעתי כדעת השר, מאה אחוז,

אדוני היושב-ראש, רבותי חברי הכנסת, האמת היא שאני התנגדתי לתהליך אנאפוליס וכתבתי על כך מאמר, אפילו. אבל לא רק בגלל ההתנגדות שלי אני מודיע כאן שאני מאוד מרוצה מדברי השר ליברמן. אני רוצה להפתיע אתכם ולהגיד שההצהרות האלה נפלו על אוזני ממש בצורה נינוחה ביותר. האמת היא שאני ציפיתי שהוא יאמר את הדברים האלה, אבל הוא עשה את זה הרבה יותר מהר מכפי שאני ציפיתי. זו ההפתעה היחידה, הפתעה טקטית בלבד. אני רוצה להסכים עם דברי חבר הכנסת רותם, שלא ליברמן הוא שהרס את אנאפוליס אלא הממשלה הקודמת, חבר הכנסת רמון. לא אתה, כי אתה תמכת ביישום מלא של תהליך אנאפוליס, אבל היו אנשים, חברי ממשלה, שבשטח ריסקו כל אפשרות של התקדמות. גם את מפת הדרכים, גם את אנאפוליס. כאשר היו מסכמים בוועדות המשא-ומתן, אדוני היושב-ראש, על הסרת מחסומים, היו הפלסטינים חוזרים לבתיהם ובדרך היו יותר מחסומים. לאיש הזה, האחראי לריסוק אנאפוליס, קוראים אהוד ברק, והוא ממשיך להיות חבר בממשלה. הוא המכנה המשותף בין הממשלה הקודמת לממשלה הנוכחית. השקפתו היתה שונה מהשקפת ראש הממשלה הקודם, שעל-פי דבריו רצה למלא אחרי הסכם אנאפוליס, אבל היא עולה בקנה אחד גם עם זו של ליברמן וגם עם זו של נתניהו. שמתם לב שאהוד ברק נדם. מאז הצהרת ליברמן לא נשמע קולו,

קול השר פואד בן-אליעזר, לא קול השר שלום שמחון, לא קול השר הרצוג, לא קול השר אבישי ברוורמן, השר לענייני מיעוטים בממשלת ליברמן. קולם לא נשמע.

היה איזה בכיר במפלגת העבודה או שר במפלגת העבודה שאזר אומץ שהדליף לכתב פוליטי: ליברמן הביך אותנו.

אני עדיין לא יודע,

מינו שר מאחד השרים ללא תיק כדי שיחפש אחר זהותו של השר הזה, ממפלגת העבודה. ליברמן היה כזה רעם גדול, שלא היה צריך ברק. משהו כזה. זה כל מה שיצא ממפלגת העבודה אחרי ההצהרה הזו, שהוא הביך אותם. למעשה, מה עשה ליברמן? הממשלה הקודמת, כפי שאמרתי, ריסקה בתחכום, בערמומיות, גם את אנאפוליס וגם, לפניה, את מפת הדרכים.

השתין מהמקפצה, זה פרלמנטרי, אדוני. זה על הסף. זה על הסף, זה גבולי. ליברמן אמר את זה בצורה ה-conspicuous, בצורה הכי בוטה שאפשר. בול, באופן ישיר. אגב, אני רוצה שליברמן ימשיך בקו הזה. זה עושה לי את החיים קלים. זה מקל עלי להסביר, כפי שאני מסביר מחר במאמר ב"הרלד טריביון" כמה הממשלה הזו של נתניהו-ליברמן היא ממשלה סרבנית. היא למעשה לא שותפה לתהליך המדיני. דיברו על פרטנר. פעם אמרו שהפלסטינים הם לא פרטנר. עכשיו כל העולם יודע שממשלת ליברמן-נתניהו-ברק היא לא פרטנר. ומה שאמר עכשיו הנשיא ברק אובמה בטורקיה, שנמשיך לתמוך בפלסטינים, ופתרון שתי מדינות על בסיס אנאפוליס, וכדומה, מחייב אותו לנקוט צעדים.

אם חושב השר, יכול להיות שהוא צודק, ולא אני, השר המקשר, השר להגנת הסביבה, השר גלעד ארדן, אם הוא חושב שהאמירה שלו, יכול להיות שלא שמת לב, היא אמירה מאוד גאה: ישראל היא לא המדינה ה-51 של ארצות-הברית. זה מה שאמרת בתגובה על דברי אובמה.

כמעט אמרת. הביטוי הזה נשמע על הדוכן. ממש לא. אותה מוציא את זה מהקשרו, אז ישראל היא כן המדינה ה-51 של ארצות-הברית? או שכן או שלא, תחליט. אני יכול להגיד לך בתור אחד מוותיקי הבית: אנחנו לא המדינה ה-51. אתה רואה? זו עמדה. כי הוא היסס. לא, לא, זו לא עמדה. כי הוא היסס. אני מודיע לכם, חבר'ה, הייתי פה לפניכם: אנחנו לא המדינה ה-51 של ארצות-הברית.

אני רוצה שהשר המקשר, מעל לדוכן יאשר שבתגובה על דבריו של הנשיא אובמה הוא אומר: ישראל היא לא המדינה ה-51. אתה מסוגל להגיד את זה?

אתה רואה, אדוני היושב-ראש?

האמירה של אובמה לבין מה שאתה מנסה, לא, הרי נשאלת. הוא אומר: שתי מדינות ואנאפוליס, אני מזמין אותך לראות את הפרוטוקול. כבר פנו אלי כתבים והסברתי להם בדיוק ששוב הטעית אותם. עוד לא הטעיתי אף אחד. אדוני היושב-ראש, הכנסת הזו תהיה כנסת מעניינת. אני מבטיח לאדוני. היא כבר היתה מעניינת. חבל שלא היית היום בוועדה המסדרת, חבר הכנסת איתן כבל, כאשר חבר הכנסת אורלב נבחר לייצג את מפלגת העבודה בוועדה המסדרת, אדוני היושב-ראש, האם ידוע לך אם אנחנו מקבלים על זה מימון? תוספת מימון. אני אברר זאת ואני בהחלט אשיבך דבר. אני לא רוצה להביע את דעתי בעניין זה. אגב, הדברים האלה של ליברמן הם העמדה האמיתית של הממשלה הזו, ולא מה שניסה לומר השר גלעד ארדן, שהממשלה עדיין יושבת ורוצה לגבש את עמדותיה בנושאים השונים.

אתה גם תודיע לי מתי אתה מתכוון לסיים את שלוש הדקות.

מה אתה מלין, אדוני היושב-ראש? אנחנו נהנים, אנחנו בדיון זה נוקטים בהתאם לליברליות שנהגנו לגבי כל חברי הכנסת.

השר לשעבר רמון דיבר כ-29 דקות ולא מיצה את כל רעיונותיו. אגב, אני רוצה להתייחס לדברים שנאמרו כאן וגם לדברים של ראש הממשלה. ראש הממשלה אמר שהוא נתן לאבו מאזן הכול והוא עדיין מחכה לתשובה של אבו מאזן. הוא אמר שהוא הראה לו מפה, וויתורים על המפה,

אבו מאזן, ראש הממשלה לשעבר. אני רוצה להזכיר לחבר הכנסת טיבי שיש ראש ממשלה חדש בישראל. מי אמר את זה? ראש הממשלה לשעבר, אהוד אולמרט. האמת היא, מה היה בפגישה הזו?

אולמרט לאחר לחצים, בקשות, גם של הפלסטינים, גם של האמריקנים, הראה מפה. הוציא מפה, פתח אותה, והראה לאבו מאזן,

אני מוכן לתת לך כך וכך, פה כך וכך, ופה כך וכך. מה דעתך? אז אבו מאזן אומר לו: תן לי את המפה כדי ללמוד אותה, ראיתי אותה רק עכשיו. קיפל את המפה ראש הממשלה לשעבר, אולמרט, וסירב למסור אותה לאבו מאזן. והוא מצפה שהפלסטינים יענו לו, ייתנו לו תשובה, על מפה שנפרסה ונסגרה והוחזרה לתיק הג'יימס בונד? איזה מין צורת משא-ומתן זאת? האמת היא שהממשלה הקודמת היא הממשלה שדיברה רמה-רמה על שלום. כמעט הממשלה שהשתמשה באופן ורבלי במלה "שלום" או "תהליך" הכי הרבה מבין כל הממשלות. בכלל, זה הרגל ישראלי טיפוסי להזכיר את המלה "שלום" יותר מכל קולקטיב אחר. אבל כשבאים ליישם אותו, אתה לא רואה אותם שם. אבל התפילה אומרת שצריך ליישם, גם. הממשלה הקודמת דיברה הרבה על שלום ועשתה את מספר המלחמות הגדול ביותר בתולדות ממשלות ישראל. מלחמה בהתחלה ומלחמה בסוף. פתחה עם מלחמה וסיימה עם מלחמה.

הצעתי לפלסטינים, אבל הם עדיין לא נתנו לי תשובה. על מה הם ייתנו לך תשובה? על העובדה שאתה רוצה להמשיך לשלוט במסגד אל-אקצא? על העובדה שאתה רוצה להגדיל את מה שקרוי "גושי ההתנחלויות" ולהמשיך לשלוט בהם? אתה לא מכיר במכתב בוש?

הוא כבר פאסה. non relevant, המכתב הזה. אני לא יכול להתיר לך יותר, אנחנו כבר עומדים על שבע, אנחנו כבר עומדים על שמונה. אז צר לי, כי זה צריך להיות פחות מעשר דקות. ולכן יש לומר את הדברים ישר, בלי להטעות את הציבור. חיים רמון מאוד רצה בהיותו שר ליישם גם את מפת הדרכים וגם את אנאפוליס. אבל היו אנשים שהיתה להם השפעה בשטח יותר גדולה מזו של חיים רמון. גדולה יותר מאשר של ראש הממשלה. גדולה יותר מההשפעה של ראש הממשלה לשעבר אולמרט.

שוב אני נאלץ להזכיר את שמו, אהוד ברק, שר הביטחון אז ושר הביטחון היום. השר האחראי על זבולון אורלב. חבר הכנסת רמון, עוד מעט כבר מגיעות הטיוטות, רלוונטי גם לממשלה הזו, כי ראש הממשלה הנוכחי, שאני מאוד מאמין לו שהוא באמת רוצה שלום כלכלי ואין לו שום סיכוי להתקדם אפילו כהוא-זה כששר הביטחון הוא מי שהוא שר הביטחון. יכול להיות שהוא יוכל לעשות שלום כלכלי מפני ששמחון הוא שר החקלאות ופואד הוא שר התמ"ת? זו שאלה רטורית שלא דורשת תשובה, אדוני. אני מבין, אבל בכל זאת, אנחנו חייבים לסיים את הדיון. למה? ועדת הכספים תוכל לתת תשובה סבירה? ועדת הכספים מסיימת. עכשיו נתחיל מההתחלה, שלוש דקות.

לא, לא.

אדוני היושב-ראש, אמרתי, ואני מסיים במה שאמרתי: אני מרוצה מההצהרות של ליברמן. אני רוצה שהוא ימשיך ככה. אלה הן הפנים האמיתיות של ממשלת ישראל. קוסמטיקה לא תעזור. הקוסמטיקה, קוראים לה אהוד ברק, פואד, שמחון, בוז'י, ברוורמן, השר לענייני מיעוטים בממשלת ליברמן. זה השם. קוסמטיקה מתוצרת, אורית נוקד או אורלב.

טוב, זה לא של לאודר? רבותי חברי הכנסת רמון וטיבי, עוד מעט אני מכריז על הפסקה, אני אשמח לאפשר לכם לשבת באולם ולדבר אחד עם השני, אבל אתם חייבים לסיים את הדיון. ולכן, אדוני היושב-ראש, טוב אם ימשיך ליברמן, אבל טוב אם ביבי יקבל קצת אומץ ממה שיש לליברמן, ראש הממשלה ביבי נתניהו, ביבי בנימין נתניהו, ויגיד, למשל, שהוא מסכים עם דברי שר החוץ שלו, או שהוא מסכים עם אבא שלו. אבל שיחליט, שיאמר. או שהוא מסכים עם אבא שלו,

הבן שלי חושב בדיוק כמוני: מלחמה לנצח והערבים בישראל הם אויבים, חשוב שראש הממשלה יתייחס לדברים של אבא שלו. חשוב גם שראש הממשלה יתייחס לשר החוץ שלו, באותה ממשלה. והוא, גם, אגב, נדמה לי שהוא סגן ראש הממשלה. התחלת פרק חדש כאן.

אדוני היושב-ראש, אני מאשר, הוא סגן ראש הממשלה. הוא סגן ראש הממשלה. אדוני היושב-ראש, טוב תעשה הממשלה אם תגיד בצורה הברורה ביותר: אין תהליך מדיני. זו המסקנה של הדברים. אין סיכוי לתהליך מדיני. כך אני חושב וכך הכנסת צריכה לשמוע באופן אמיץ מדוברי הממשלה. אני מאוד מודה לחבר הכנסת טיבי. רבותי חברי הכנסת, תם הדיון בהצעות לסדר-היום. אני עומד להכריז על הפסקה. הישיבה תתחדש בהצבעה על ההצעות לסדר-היום שהדיון בהן הסתיים בזה הרגע. הודעה על מועד חידוש הישיבה תבוא בהמשך. כמו כן, כבוד השר, אתה גם אמור להביא את הצהרת הממשלה, הכרזת הממשלה, בדבר צירוף אגודת ישראל לקואליציה וכן בדבר מינוי סגני שרים, דבר שלא מצריך דיון וגם לא מצריך הצבעה, אבל ההכרזה היא קיומית למינוים של אותם אנשים. אני מכריז על הפסקה. הדיון יימשך בעוד זמן לא רב. אתם תשמעו רבע שעה לפני חידוש הדיון את הצלצולים.

20:18.)

אני מחדש את

רבותי חברי הכנסת, לפנינו, קודם כול,

להצעות לסדר-היום שהגישו סיעת מרצ וסיעת קדימה בנושא התבטאויותיו של שר

את ההצבעה בנושא ההצעות לסדר-היום שהגישו סיעות מרצ

אדוני השר המקשר, בבקשה. ורע"ם-תע"ל.

ורע"ם-תע"ל גם?

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, בהתאם לסעיף 25(א) לחוק-יסוד: הממשלה, אני מתכבד להודיע לכנסת,

את מינוי סגני השרים הבאים: חבר הכנסת יעקב ליצמן, לתפקיד סגן שר במשרד הבריאות,

-ראש ועדת הכספים של הכנסת השמונה-עשרה.

רבותי חברי הכנסת, לפנינו שתי הצעות לסדר-היום.

כפי שהוגשה על-ידי חבר הכנסת חיים רמון מטעם סיעת קדימה.

רבותי חברי הכנסת, הממשלה נגד. מי בעד?

בזה אתם רוצים הצבעה? אוקיי, לא הצבעה שמית. רבותי, נא להצביע. מי בעד? מי נגד?

איך אתם מבקשים שנקיים את תקנון הכנסת. אני אתן לכם כל מה שאתם מבקשים כדי למצות את הדיון כהלכתו.

האופוזיציה על כל מרכיביה, 46 חברים,

המשמעות, שכנראה היום לא נצביע. ולכן,

אדוני היושב-ראש, רבותי השרים,

ראשית אני רוצה לברך את חברי חבר הכנסת הרב יעקב ליצמן על בחירתו לסגן שר הבריאות במעמד של שר, ואת חברי חבר הכנסת

עוד מבקשת הצעת החוק להתאים את התקציב הדו-שנתי להוראה הקבועה בסעיף

לחוק-יסוד:

שלפיה אם לא נתקבל חוק התקציב לפני תחילתה של שנת הכספים, רשאית הממשלה להוציא כל חודש סכום השווה לחלק ה-12 מהתקציב השנתי

אז תוותרו על הכסף לישיבות. מה ישיבות?

לכנסת?

חוץ מהישיבות אין כלום בתקציב? קצבאות ילדים. וחוץ מזה, אין כלום? לא, אחרי זה אין כלום. חבר הכנסת בר-און, אם אתה רוצה קריאת

בעד הדבר המשונה הזה, שטייניץ?

אתם עם אובמה יודעים להתעסק. גלעד ארדן, השר המקשר, במעמדו כנציג הממשלה בכנסת, אדוני היושב-ראש, אולי אפשר לעשות פה קצת

בשני חוקי-יסוד, בהליך מהיר. אני מכיר אותך כיושב-ראש ועדה בנושא הזה, אם היית רואה את הדיון בוועדת הכספים, האמן לי, לא שהיית מצטרף אלי, היית טורק את הדלתות בזעם גדול וצועק

אי-אפשר בשנתיים, חייבים למדוד אותו כל שנה.

על השני.

אז זאת אומרת שיש שני יעדי גירעון ויש שתי תקרות ויש שני

שר האוצר נמצא פה מולך. לפחות, אתה יודע, תשתמש כלפיהם, יותר בצניעות. תחשוב, תאמר: אתם יודעים מה, המדיניות

ולכן

סליחה, יש מעל 12. אני לא אומר שצריך להגיע לשם,

נתון אחר, קטסטרופלי: 20,000 מובטלים בחודש מרס. עדיין אומרים בשלושת השבועות הראשונים, זה לא כל מרס, כי זה התפרסם

מה עושה אדם סביר שרוצה את הדבר הזה?

ואומר: תראו, יש תקציב שהונח על שולחן הכנסת לקריאה ראשונה,

אבל לא הביא בחשבון את צירוף המקרים של

מה קורה עכשיו?

אמר נציג האוצר,

היום תקציב המדינה מתממש בין 66% ל-70%, כי 1 חלקי 12

ליברמן, אם הוא יהיה אז פעיל. לא יבואו אליכם ויגידו לפני התקציב הבא שזה על השולחן. אנחנו היינו פה בשנים האלו, אנחנו מכירים.

זה סיפור של מיליארד, מיליארד וחצי. בשביל לחסוך את הדבר הזה עושים את כל ההצגה

היקר. אדוני היושב-ראש, תודה, חברותי וחברי חברי הכנסת, אדוני היושב-ראש,

עברתי דרך החריץ הקטן הזה.

אני לא יודע אם

חבר כנסת יוכל לעבור, אבל רובם יוכלו לעבור

יום הנכה הבין-לאומי ואפילו יום האשה הבין-לאומי, להבדיל אלף אלפי הבדלות. כל מה שמסכן יש לו יום אחד בשנה, אדוני,

עושים את היארצייט הזה. אצל האשכנזים זה יום השנה למתים ובזה גומרים, ובזה מפסיקים. אף פעם לא היה

150 מיליארד שקלים חובות.

יש לי עוד המון זמן במשך הלילה לדבר על ההצלות הללו

אבל אני רוצה לדבר על העיקרון הפשוט של המדינה הלעומתית שקמה פה. ביטוח לאומי שלא אוהב את המבוטחים שלו? משרד בריאות ששונא את החולים

לשנתיים.

כאילו העברנו שש קריאות לשנה אחת, בעצם. כי אנחנו מכפילים ברגליים ומחלקים בשניים. כל זה מתוך חוסר

פשוט בפועל, משום שבדרך הסקטורים מבינים שככל שתהיה יותר מצוקה יהיה יותר סקטור, או ככל שאנחנו נעמיק אותה כך אנחנו נמשול יותר זמן. זאת

כמו עקרת-בית, למה ככה? למה אתם מפרקים את מדינת ישראל כאילו היתה מכונית משומשת שאתם רוצים למכור, מפרקים לה את הטאסות ואת הגלגלים, את הדשבורד ואת הצפצפה ואת כל הדברים האלה? תמכרו את כל המכונית ביחד.

השידור,

האנשים הכי מסכנים בחברה הישראלית. אני רואה שיש לי 15 שניות להגיד מהן פרות הבשן. תן לי רק עוד חמש שניות כדי לגמור את העניין. ואני שואל מה הם מקבלים, הוא אומר לי, טוב, הם מקבלים ביטוח בריאות ממלכתי. אמרתי לו,

היושב-ראש,

מאותן הסתייגויות.

דבר החקיקה הזה,

והוא כל כך עקום, כל כך מעוות, כל כך חריג בדברי ימי הכנסת, בעולם

אלא פשוט לחסוך לקואליציה בעוד כך וכך זמן את המשא-ומתן המחודש עם השותפות הקואליציוניות הרבות, צריך להגיד, עם השרים הרבים כל כך, ובעצם

ודווקא מהבכירים בהם,

הוא היה עומד בשער הכנסת ופשוט לא נותן לאנשים להיכנס למשכן,

לא יכולים לעשות דברים ממין

הוגשה הצעה להעביר את סמכויות האספה הלאומית, את סמכויות הפרלמנט, לידי הממשלה בפיקוחו והשגחתו של המרשל אנרי פטן. התקיימה הצבעה על-פי כל החוקים והכללים, והנה, אפילו בדקתי את

לא עד כדי

אלה דברים חמורים, אבל גם הדברים שנעשים פה הם חמורים. אין ספק. הרי לכאורה רוב יכול להצביע על כל דבר.

ולייתר אותנו מסמכויותינו.

העלית אתה וחבר הכנסת אורון, וחבר הכנסת גילאון ועכשיו חבר הכנסת ניצן הורוביץ וכו', וכו', וכו'. להיפך, עוד ניתן לי מעבר למכסת הזמן. קיבלתי ממך בנדיבות רבה מכסת זמן, אבל

יכול להצביע, אדוני היושב-ראש,

לאו דווקא על דחיית התקציב בחודשיים או הגשת תקציב דו-שנתי.

מה? ואז אנה אנו באים,

האם יכול להיות שיהיה איזה דבר שהוא לא על-פי הרוב?

אדם צריך להיות שלם עם מצפונו, אדם צריך לנהוג לפי צו מצפונו. לא ייתכן שיהיו בפנים ויצביעו נגד ויהיו בחוץ ויצביעו

ואני קורא

להודיע לממשלה שאם לא יהיה פה שר, לא יתקיים דיון. אנחנו נפסיק ונתחיל אותו כשיהיה שר. לא, נמשיך מחר.

כבוד השר המקשר, הואיל ואתם עדיין לא התארגנתם אני מבקש להודיע חד-משמעית שדיונים על-פי בקשת הממשלה לא

מטעמי ביטחון,

ממשלה. אבל אתה לא יכול להשפיע על העדיפויות שלי. אז אם אני קורא לך פעם רביעית היום אדוני ראש הממשלה, כדי להיות ראש ממשלה צריך לקבל הסכמה של המועמד, ואני לא נותן את הסכמתי.

רצינו למנות את שמעון פרס למשנה לראש הממשלה.

סיפור שמשנה סדרי עולם. לא מצליח להבין איך מדינת ישראל התנהלה עד שהמציאו את המשנה למלך הראשון,

אבל לקח את זה מיקי

מכן, כי אחרת היינו נכנסים לבחירות,

בכלל, היינו עושים ל-2011, אבל 45 יום עוברים,

בדידי ובדידך ובדידו של חבר

הממשלה, את העובר-ושב של הממשלה, מה נכנס, מה יוצא,

שנה מבחינת תקציב, אדוני היושב-ראש, זה החוקתיות בשאלת התקציב. זו השאלה שעליה נבחנת הממשלה במהלך השנה ובדיון התקציב

התוצאה היא פיזור הכנסת והליכה לבחירות,

זאת אומרת, יכולים להחליט על

בעיקר מסייע למשק. כי ראינו כבר באוגוסט, ראינו כבר בספטמבר, שאנחנו הולכים לבעיות. וידענו שהמשק יצטרך את ההזרמה

הרבה.

מה הבעיה, מעבירים תקציב, יש בעיה? תוכנית כלכלית.

לא עשינו במאי 2003 תוכנית כלכלית? כזה ספר. לא דרסנו? כמו מכבש על אספלט

שני, לישון טוב בלילה, הוא לוקח הלוואה, איך קוראים לבחור הזה, שאמרת,

יש אנשים שלא יכולים פה להשיב לנו, אז אני מציע לא לקרוא בשמותיהם. אבל ראינו את זה בטלוויזיה, אנשים שניהלו פירמות אדירות.

אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אני רוצה לפנות אליך, אדוני היושב-ראש. אני מוכרח לומר שאני קצת מודאג מהעובדה שאתה יושב פה

אני לא אתן לזה יד.

חושב שזו הבעיה. אולי ניזכר רגע מה בכלל זה חוק-יסוד, מה הם חוקי-היסוד במדינת ישראל. על-פי תפיסת אבות הבית הזה, הראשונים, שבעצם ישבו בבית הזה וקבעו

לרבות האופוזיציה, מותר לה לצפות שבסוג כזה של דיון, בעניין העקרוני המהותי של חקיקה בכלל וחוקי-יסוד בפרט, היית צריך לעמוד פה לעמוד ולשמור בעניין הזה. לכן, אני חושב,

אנשים פה כבר שאלו את השאלות: מדוע אי-אפשר לעשות את זה אחרת, ומה החיפזון. אני חושב שהבעיה היא, זו לא בעיה של הקואליציה, כי מותר לראש הממשלה ולשרים ולחברי הקואליציה לחשוב, ואולי זה הניסיון המצטבר,

שעד שיצטרכו

בתולדות ממשלות ישראל, איך קמה הממשלה הזאת,

התוצאה של זה, ממשלה מאוד גדולה, הדרך שבה הלכו ופיצלו והוסיפו מכאן והוסיפו משם, וסופרים, והיום התבשרנו על עוד שני סגני שרים. יכול להיות שזו דרך לייצב ממשלה, ואולי אפילו היא תהיה ממשלה

הייתי אומר חינוכית, ממדרגה ראשונה. כי מה צריך לחשוב הציבור על הדרך, על התהליך שבו הורכבה הממשלה

ועצם הרעיון של תקציב דו-שנתי או רב-שנתי, בימים כתיקונם אני אגיד לך, אני הייתי, אדוני היושב-ראש, שר הבינוי

של מתח בלתי רגיל, וכל יום הדברים משתנים. אז אנחנו, על כל יום שהדברים משתנים, הולכים לקבוע הלכות לטווחים כאלה של שנתיים, של תקציב של שנתיים? זאת הדרך לטפל

אדוני היושב-ראש,

אני שומע ושמעתי עד עכשיו מקודמי את כל הסיבות למה לא צריך להגיש תקציב

את כל הסיבות האלה ועוד סיבות שאני בטוח שחברי יציגו

בזמנו שהוא ראש הממשלה של כו-לם. וכשאני רואה היום, שמעתי את שיא

אתם שוכחים, אתם שוכחים את ההתנהגות, ומה שכחתם, ששרים לא יכולים להעיר הערות ביניים. מכובדי, עם כל ההערכה שיש לי אליך, אני יודע, אני יודע, לפחות לך, אני מבין. לוקחת זמן, תן לי, אל תעזור

שמעתי אותך, כשרצית להיות יושב-ראש המפלגה, מה אמרת על מועמדים

תהיו פה בובות קש, או הממשלה שהיא שרים ללא כלום,

גדעון סער שהשתמש באמירה יוצאת מהכלל, אני חייב

הכיסא הזה ונהנית לשמוע שאומרים עליהם סמרטוטים, וחייכת. היום הסמרטוטים האלה נותנים לך לגיטימציה לנסות להרכיב קואליציה של מוטציה של גוף הימין,

הציבור יזכיר לכם. זה לא ייקח הרבה זמן.

נמאס לו מכל מה שקורה עם כל המוטציה הזאת שקיימת,

הכיסא הריק שלו, שהוא לא

אני כאן אומר לך, אדוני היושב-ראש, אני מודה לך על הזמן שרצית להוסיף לי,

ורק מודיע: למען האחריות והמצפון שלכם תחשבו

ארדן,

אני חושב שחבר הכנסת בילסקי רומז שאתה מפריע לו.

שלוש פעמים נקבו ברציפות בשמך, אז אני אעזור לחבר הכנסת בילסקי. תודה, אדוני

באמת נכמרו רחמיהם של כל יושבי הבית שלי על גורלי, שהגעתי לפה, אדוני השר, ואני צריך לשבת בוועדה שיושבת 47 דקות על החדרים ושעה וארבע דקות על הפגרה, אם להאריך אותה, וממילא לא שמעתי על פגרות כאלה, אפילו למורים אין פגרות כאלה. משהו פה באמת נפלא, כי במאמץ שמשקיעים פה דרושות פגרות,

בעבודה ציבורית,

בסוכנות היהודית ובהסתדרות הציונית. תמיד היה לי רוב, רוב עוד יותר גדול מאשר יש לראש ממשלת ישראל כאן בבית, ומעולם,

היושב-ראש, לא ניצלתי את הרוב שהיה לי כדי לעשות את מה שעושים

אני הגעתי

אחת הסיבות לכך שהם עושים את זה היא משה גפני. משה גפני מונה ליושב-ראש ועדת

ואחר כך נדבר על השאר. אבל כשאתה תשמע את ההצעות שיש לי, אתה ודאי תראה שכדאי לתת לי לדבר,

ואני יודע שהקואליציה הזאת, יהיה לה קשה

האוכלוסייה כולה, אחרת ודאי ראש הממשלה לא היה ממנה אותו, אם היה סבור שהוא ידאג רק לסקטור מסוים.

שהכנסת הזאת עסקה בחקיקה. על איזו הסתייגות אתה מדבר,

רגע, תשמע,

עכשיו עם ישראל צריך לשמוע מה אנחנו נעשה בכסף שעכשיו אתם עושים בקומבינה של הלילה. אחד הדברים שחסרים לחירשים זה ביפרים. כל אלה שחיים בדרום,

זכויותיך כראש עיריית רעננה, וכדומה וכדומה. עכשיו כבר יש לך רק 48 שניות.

וגם רונית תירוש העניקה לי את 15 הדקות שהיו מגיעות לה. אגב, יש לי גם הצעה לשר ארדן, רק הוא הלך מפה. יש שר אחר פה,

אדוני היושב-ראש, אדוני השר, חברי חברי הכנסת, שאלתי היום מדוע ראש הממשלה רוצה להביא תקציב לשנתיים או לכמעט שנתיים.

, חודשיים. אי-לכך,

שיש לנו ירידה חדה נוספת בהכנסות ממסים, שיש לנו רמת אינפלציה גבוהה יותר משחזינו, מריבית או ממדד כזה או אחר במשק, נתכנס שוב בכנסת ונדון על הצעת התקציב

2008, כשאנחנו יודעים אילו משברים יש כרגע בכל משרד? אני לא מצליחה להבין. לדחות את זה ל-107 ימים זה ממש לא ברור לי. יותר מזה, זה נראה לי חוסר אחריות,

ודבר שלדעתי יהיה בעוכרי המשק

חבר הכנסת נחמן

אפשר להעביר עודפים? לא, אי-אפשר, חבר הכנסת חרמש, להעביר עודפים. חבר הכנסת שי,

העצירה ליד יושבת-ראש האופוזיציה בעשר הדקות. הזמן דוחק, כי ליל הסדר מתקרב.

טוב, יש לנו פה עוד זמן. אולי זה 0:5, 0:6. פעם "מכבי חיפה" ניצחה את "מכבי תל-אביב" 0:10. אני זוכר את זה כאוהד "מכבי תל-אביב",

החברים שיושבים פה ומקדישים מזמנם אינם יודעים את תוצאת המשחק. אנחנו מאוד מודים לך על העדכון.

להגיע לכלל בשלות ולעבור את כל הליכי החקיקה

ובכנסת, בתקופה של 45 ימים".

זה פשוט אקרובטיקה לשונית, זה בדיוק

ישראל ופלסטין, החיות זו לצד זו בשלום ובביטחון. זו המטרה המשותפת לפלסטינים, לישראלים ולבעלי הרצון הטוב מסביב

המדינה, ואולי עכשיו האורות עוד דולקים לא רחוק מפה במשרד האוצר וידלקו

שר-על לאסטרטגיה כלכלית. שיביא בחשבון שיש היום עולם שהוא יותר מגוון ממה שהיה. ומי שרוצה להכין את התקציב הבא של מדינת ישראל, שיחכה קצת.

בחירות, ממרס עד מאי הספקנו להכין תקציב לשנה ולהעביר אותו עם כל הרפורמות שהיו שם, והן היו רפורמות קשות.

ככה. כשקואליציה עולה 6 מיליארדי שקל ומתכננים קיצוץ של 10 מיליארדי שקל, אז צריך למצוא תשובות לתקציב הזה.

יושב-ראש ההסתדרות ועוד בכירים

חברים, לקצץ בתקציב הביטחון.

כשרק לפני שנה הממשלה אישרה 2.4 לתקציב הביטחון,

עכשיו אומרים לקצץ בתקציב הביטחון. הביטחון לא ייתן להם.

שלא לדבר על תוכניות ממשלתיות לפריפריה ולמגזרים השונים. אז הוא יכול להגיד, אני בניתי ממשלה, אני מדבר לכיסא

חבר הכנסת אורון חזר בו ואנחנו חוזרים לעשר דקות. מי מוסמך? כבר היינו בעשר דקות, אדוני. חברת הכנסת אדטו, השעון כבר מתקתק. אני רוצה להתחיל ביומנה של ח"כית מתחילה. לפני 41 יום היתה

חבר הכנסת בר-און, חברת הכנסת אדטו מבקשת את עזרתי להמשיך את דבריה, אז אני עוזר לה.

יש שיתוף פעולה. היכן היתה הבעיה שאני רואה? הבעיה היתה שאנחנו חיים במצב כזה שאף

עניינים, שבן-אדם שאמור להיות נציגם של העובדים, הוא מכתיב את המדיניות הכלכלית של ממשלת ישראל? מה יקרה ביום שהוא יצטרך לבוא ולהתנגש עם הממשלה ולהגן על עובדים? איך הוא יכול לעשות את זה? איפה האחריות? אז גם פה נאמרו מלים. אין אחריות ואין שום דבר שעומד מאחורי המלים. כל זה ב-41 יום.

סגרנו תקציב, התקציב סגור, אין חוק הסדרים, לא יהיה אפשר להעביר את זה בדרך כזאת או אחרת.

אני אגן עליך. עד עכשיו אלה היו קריאות ביניים די רגועות. חבר הכנסת רותם, חבר הכנסת פלסנר רוצה להתחיל את עשר הדקות שלו,

מהשפל הכלכלי, לא פעולות הקוסמות של מר

וכמובן, התאוששות ההיי-טק העולמי. היתה נפילה

בסופו של דבר את תמיכת הציבור לא תוכל לקנות. הציבור, בניגוד לכל אותם אינטרסנטים, רוצה תוצאות, ותוצאות לא תוכל להביא בצורה הזאת.

אבל הוא בא עם עוד עקרונות שהביאו שינוי מרענן למשק. לראשונה הוא קיצץ בקצבאות הילדים ובתשלומי ההעברה. אני אומר: יפה. נתניהו הבין באותו זמן,

יחד עם צוות העוזרים המשובח שלו, שמדינת ישראל נקלעה למצב שבסופו של דבר יהפוך אותה למדינת עולם

אז חברים יקרים, זה לא שר-על לאסטרטגיה כלכלית,

הוא לא רוצה לשפר את הכלכלה, הוא רוצה לשמור על הכיסא

ולא צריך לאפות תקציב שהוא "הא לחמא עניא", מצה שלא תפחה,

על מה החופזה ועל מה הלהט לקום ולומר: בואו נעשה את המלאכה של 24 החודשים הבאים,

אתה חייב לשבת, חבר הכנסת בר-און. זה לא יהיה דואט מתמיד בין הנואם לבינך,

ואני שואל את אלה שהצטרפו לממשלה וחתמו על הסכמים קואליציוניים מאוד נדיבים, אולי הנדיב ביותר זה עם אותה מפלגה ש-42 שנה הייתי חבר גאה בה, האם

מוצלח.

אתם עם הישיבות,

אתם עם הקרנות של עופר עיני מוכנים לחכות?

שואל, רוני. יש גם חוקי משחק שאי-אפשר לשבור אותם פה

לחזות. ה-107 נראה מוזר.

הרשות המחוקקת,

שדיונים כאלה נערכים ערב פסח? כשהיה צריך להעביר תקציב, אני מתאר לעצמי שהיו. פעם היו מעבירים ב-1 באפריל. היתה

כמעט עד סוף יוני, שנה, שכל מי שעיניו היו בראשו,

יהיה אשר אשר יהיה גילו, ידע לבוא ולומר גם על המשבר

אתם לא מקיאבליסטים, לא יעזור לכם. מה שתעשו, לא תשכנעו אותי שאתם שם. לא יכול להיות שאנחנו מאיצים את התהליך המקיאבליסטי פה, וזה מה שאנחנו עושים הערב, וזה מה שאנחנו עושים הערב. לא עושים שום דבר מלבד זה. זה לא נכון

ואני לא מדבר לא ברמה האישית ולא ברמה של כישורים אישיים לנהל דבר כזה,

אני מדבר על לְמה

הצרה היא, אני רוצה לומר לך, אני מסכים אתך במאת האחוזים, יש ביקורת, והביקורת היא במקומה, ומובן שעל

שישים מול עיניו את ערך ריסון הכוח וריסון,

שיקשיבו טוב למה שנאמר פה.

לא אומרים את זה ממקום של רצון רק לפגוע ולנסות לזנב

אני רוצה לומר שגם עקרת-בית, כשהיא בשלביה הראשונים שהיא מנהלת בית, היתה יושבת ועושה דיון עם בעלה לפחות למספר שעות

הולכת להרבה שינויים במשך שנה, ולאחר מכן, מי סובל מזה בעצם? כאשר מגיעים לשליש האחרון של השנה, סובלים אלה שמתחילים לעשות להם את הקיצוצים הרוחביים.

תעשו כמוני. מה קורה כאן? כשהממשלה אומרת, לפי החוקים שהיא עושה עכשיו: תראו אותי ותעשו כמוני, בעצם למי היא אומרת את זה? לראשי רשויות? מה היא תגיד לראשי הרשויות בדיון על שנת תקציב?

לשמונה? עד להיכן נגיע, אדוני?

מאמין ביושרה שלך, ואני הייתי בטוח שאתה, את החוק הזה תדחה על הסף. חבל שלא עשית את זה. אבל, נדמה לי שעדיין לא מאוחר. אפשר עוד לעשות משהו בנושא הזה. אני הייתי אומר,

חבר הכנסת טיבי. חבר הכנסת טיבי, אדוני לא יכול להחליט פתאום, ברגע אחד, שהוא מנהל את הישיבה. חבר הכנסת טיבי, זה לא יכול להיות. אני נותן לך עוד חצי דקה, לבד מחצי דקה שיש לך.

חבר הכנסת בר-און, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. לא יכול להיות מצב שתעמוד בצד, מנהג איזה קומיסר של הכנסת, ותנהל שיחות עם כל האנשים סביבך. לא הולך

הדיון הראשון עוסק בשינוי שיטת הממשל. הרי על זה הכריזו כל תהליך הבחירות, שינוי שיטת הממשל. ובכן, אילו ידעתי, הייתי בעד מלכתחילה, אבל לא ידעתי שהנאום לשינוי

אחר כך יאשרו אותו. אם התקציב כאילו עבר, לא צריך 1 חלקי 12. הבה תניחו מחר תקציב, נראה אותו כאילו הוא עבר, תעשו את זה גם בשינוי חוק-יסוד,

אני רוצה להגיד שפגענו באירופים קמעא בשבוע הזה. ומה קיבלנו?

לכם מה קיבלנו. קיבלנו הצהרה של ארצות-הברית, קיבלנו איום אתמול בתקשורת על חשש

אבל אני רוצה להציע, אדוני היושב-ראש, ולפנות אליך ברמה האישית, חבר הכנסת שנלר, כאשר פינו אנשים מבתיהם, רוב דורסני, האם יכולים היינו לבוא ולומר לאותם

מציע לך את זה כיושב-ראש הכנסת שיכול לחבר היום, בעת הזאת, את הקואליציה ואת האופוזיציה. לא יצויר שאדוני ייזום מהלך שכזה. תניחו תקציב ל-2009

, הרוב טועים תמיד.

ובא לארצות-הברית גואל. אדוני, תודה רבה. חברת הכנסת אורית זוארץ, בבקשה, גברתי. מר אלקין, זה הזמן שלי, אז בבקשה. בהחלט,

בנימין נתניהו, ביבי, כנראה לחוץ,

וכשהוא מתפתל הוא עושה כל מיני פעולות לא כל כך,

חלקי 12, יהיה איזו סתימת פיות לכל אותם חברים שהיום מניפים את היד ומוכנים לקבל את הגזירה. אני מציעה לחברי הקואליציה לפקוח את העיניים ולהבין לאן מר

רוצה עוד קצת ועוד למרוח ועוד לערבב ועוד כל מיני עניינים כאלה ואחרים. אבל כשאתם, חברי הקואליציה שיושבים כאן לפחות,

החלטות כל כך אומללות, אני רוצה שיעמדו לנגד עיניכם כל אותן אוכלוסיות שלא מקבלות

בוא ניתן לה להמשיך. יושב-ראש הסיעה, לתפארת מדינת ישראל. כן, אדוני, רצית ארבע קושיות לשאול אותה, שהיא תענה לך ארבע

עוד דבר לגבי השקעות. אתה יודע, בדקתי קצת את נושא ההשקעות. המשקיע הכי נועז לא שם כספים ב"ריסק" לפרק זמן כזה.

אני עדיין שואלת את השאלות,

אני עוד

היעזרות בוועדות זמניות. כנראה לא רק האופוזיציה יודעת שיש כאן בעיה, אלא גם ראש הממשלה כנראה יודע שיש כאן בעיה. לכן לא במקרה היום בצהריים הוא הפריח מין הצהרה

כבר עכשיו.

אדוני השר, אתה בקואליציה. חבר הכנסת ברכה ימשיך.

עצובה, עם ילדיה, ללא כלום, וסיפרה את סיפורה לדוד שלה,

איך היא נעשקה ונלקחו רכושה ופת לחמה.

של הבעל, העשירים,

הממשלה הזאת, כנראה, לא רק שהיא לא פוחדת מאלוהים, אלא שאין לה אלוהים.

תודה

יעלה ויבוא חבר הכנסת חנא סוייד, אינו

ואני מקווה במהרה. לא צריך לחכות ולראות ולתת צ'אנס.

וקוראים את המכתב מהכותרת שלו, כך אומר הפתגם, הצהרות שריה, כוונות ראשיה ומדיניותה בעניין

המשחק מקודשים. אפשר בהחלט לשנות כללי משחק,

וגם בכנסת הזאת, לוקח שנים, לא יום אחד. אני יכול לעבור על

המציאה את הגלגל, לא במקרה נקבעו כללים בעבר איך מטפלים בתקציב ומה מסגרת הדיון. לגוף הבקשה של הממשלה, הממשלה ביקשה להאריך פטור מחובת הנחה

במקום 45 ימים. קודם כול, 106 ימים הם בקשה מיוחדת רק לעניין תקציב לשנתיים. היום בוועדה

קיצונית מזו של מרגרט תאצ'ר. הוא אומר את זה. הוא נגד תקציבי העברה, הוא חושב שיש לקצץ תקציבי העברה לפני שיוצרים מקומות עבודה. זו משוואה של העמקת העוני, הדלות,

והוא בא ועושה לנו

רוצה ביקורת כזאת. הוא לא רוצה תחנה של מקצה שיפורים,

לפחות לעצור את ההידרדרות ואת הקטסטרופה הכלכלית שהוא מוביל אליה. יש אנשים

אחר כך מעבירים אותה לא לוועדת החוקה, שלא קיימת, אלא לוועדה זמנית אחרת, שבראשה עומד חבר הכנסת משכמו ומעלה.

מפלגת העבודה, אני לא זוכר מי היו חברי מפלגת העבודה אז, ביטל חוק-יסוד כהרף עין. אותה ממשלה. האמת היא, חבר הכנסת גפני, יש לי הסבר למה הסיעות האלה נוהגות

מספקת כדי שאנחנו נוכל לקצר דיונים, אבל אני לא רוצה בשלב זה.

עוד הרבה זמן והרבה סבלנות שצריכה להיות לקואליציה ולאופוזיציה. עם כל

שהיינו בו קודם, מה אנחנו יכולים לעשות. הדבר לא יכול

בבקשה, אדוני. ובכן, בא לסטנפורד יוניברסיטי

חוות דעת מוצקות ויותר מחוות דעת אחת.

זה מפחיד מאוד את ראש הממשלה.

תיכף תשמע. יש אחד מפוחד. אנחנו הגענו לסיכום על קיזוז בין חבר הכנסת צרצור

ולכן, הסכם צריך לכבד. איזה הסכם?

אתה יודע למה יש לו בפיג'מה שלושה פסים, חבר הכנסת בר-און, אני קורא לך לסדר פעם ראשונה.

איזו תזזית אחזה אותך. אתה ממש נולדת מחדש באופוזיציה. חבר הכנסת מוותר על דבריו, תודה רבה.

חבר הכנסת אריה אלדד, בבקשה, אדוני. חבר הכנסת בר-און, עד שהוא

רוצים דוגמה מתרבות שונה מעט, נקמת הדם. הוא הרג אותו, אז יבוא אחיו ויהרוג אותו, ויבוא אחיו של הנרצח וירצח אותו. איך מסיימים מעגל קסמים כזה? איך מסיימים מצב שבו הקואליציה מתנקמת באופוזיציה,

כשהאופוזיציה תעלה לשלטון, היא תתנקם בה? פשיטא, עם חוק, עם סדר, עם

ארבע קריאות, אז יעשו את זה ביומיים, וישימו סנדוויצ'ים פה במזנון. הלוא כל חוק שאדם

בסדר, אבל מהכנסת הבאה,

אז פתאום אולי תרד ההתלהבות, כי מי יודע מה יהיה פה בכנסת הבאה.

התחיל. ומי שעושה את זה מנסר את הענף שהוא ישב עליו, אם לא בכנסת הזאת, אז בכנסת הבאה, כי זו פגיעה בדמוקרטיה, ממש כשם שמה שקורה כאן היום, שינוי חוק-יסוד במהלך

אמרו לי: מה זאת אומרת אתה לא יודע מה זה גשם 3:8. יש לנו 11 חזאים בתחנה.

ליברמן. ובפרק הבא, ילדים, תשמעו על שר החוץ ותשמעו גם על חצי עבודה.

כשכולנו רוצים לגרום לכך שהדיון התקציבי הבא ל-2010 לא יקרה בעוד כמה

חבר הכנסת גפני, קיבלתי את בקשתכם ובקשת חברים אחרים המקפידים על הלכות המסורת. אני מבטיח לך שהכול יבוא על מקומו

לומר לך, אדוני היושב-ראש, והכתובת בעיני היא לא אתה, אלא הכתובת בעיני היא הקואליציה, זאת התחושה שחוזרת כל פעם מחדש, ואחת הסיבות לרצון שלנו בקואליציה להגיד "עצרו",

להיות עכשיו. זאת פעם ראשונה בכנסת,

לא, לא רגע. רובי, אני הייתי פעם באופוזיציה בוועדת הכספים. אני לא זוכר מי

חבר הכנסת גפני,

אני מחר ב-17:30, אחר-הצהריים, צריך לסדר את חדר-האוכל ל-450 איש. זאת התורנות שלי. את החמץ כבר

דו-שנתי במובן שמישהו מתכוון אליו. לבטח לא בעיתוי הזה, אני אמרתי את זה בסיבוב הקודם. המאפיין העיקרי שכל אדם נורמלי אומר

גרינספן בא לסנאט האמריקני ואמר: מה שידעתי לא נכון, ואני עכשיו לא יודע.

עד שבא אובמה. זה מה

לא, אבל זה מה שכתוב שם. חבר הכנסת אורון, זמנך תם. בסיבוב השלישי אדוני יוכל להמשיך. היות שכנראה יהיו עוד סיבובים בלילה, אז אריה הבטיח לכם

שלי קוראים לי, כי באשדוד כולם מדברים במלעיל. לדבר במלעיל זה הרבה יותר נכון, הרבה יותר טוב, אף-על-פי שזה לא נכון בעברית. נגיד, לדוד

מה שהייתי שואל חברי ליכוד שהייתי מראיין אותם על חמשת המ"מים, והוא היחיד מכל חברי הליכוד שידע.

היו גם כאלה אנשים שהיו בתפקידים

האמת היא שזה לא בעיה להגיע לראש ממשלת נורבגיה. יותר קל להגיע לראש הממשלה באוסלו מאשר, נניח, לספרייה העירונית באשדוד, כי בספרייה העירונית באשדוד בודקים אותך,

ושם אתה יכול להיכנס לראש הממשלה בלי שום בעיה. נכנסנו, הנושא המרכזי היה נאום בוש באותה תקופה. האיש ידע מאה מלים באנגלית ולא השתמש בכולן, לכן גם

ממש עיני דומעות מהתרגשות מהמעמד הזה, זה היה מעמד מחשמל, והשאלה המתבקשת באופן טבעי, שגם אתה היית שואל את עצמך, איך אנחנו, שאנחנו אור לגויים ופנס

הוא בעצמו מגיש לי את הארוחה החמה בבית-הספר בשעה 12:00. בשכונה שלנו, אדוני, שהיו בה רק שמות בצרפתית לבלוקים,

2503/10, אני רואה שזה 2009, deux mille cinq cent trois sur

הדמוקרטיה הישראלית היא מקור גאווה לכולנו, והיא עמדה בשעות של מבחן, בשעות של מלחמה, בתקופות קשות, היא חוגגת יותר מ-60 שנה, אבל היא דמוקרטיה

בסיבוב הקודם שר האוצר לשעבר רוני בר-און, שמה שדרוש למשק עכשיו הוא דווקא הזרמת כספים, דווקא רענון, לתת למשק לנשום.

אנחנו עומדים לפני חג הפסח, אני מקווה שכולנו נחגוג אותו וכולנו נשמח בו, וחג הפסח הוא חג החירות. את החירות מבטיחה הדמוקרטיה, זו חירות לכולנו,

ככה אני מקשיב יותר טוב. ואם הגדרנו את 40 שנותינו, לפחות מ-20 השנים שלי פה, אני יכול לומר שהחוויה שלי מול הלשכה המשפטית של הכנסת תמיד היתה חוויה של קבלת הכרעת הלשכה הזאת בהכנעה,

מאוד קל להתמכר ולהיות כל הזמן אופוזיציה לכל דבר.

שמונה שנים הייתי באופוזיציה, ואני זוכר את השנים האלה, שאני לפחות

מסכים, כשאתה על הבמה, שמישהו ידבר כמוך בצד. לעולם לא היית מסכים, ואני לא הייתי מרשה זאת. אדוני צודק בהחלט. אמרתי לו שהזמנו אוכל, תבין את

מן המהלך הזה. איך הם יכולים לעשות את זה? אני פונה אל השר אדלשטיין, איזו סיטואציה תאפשר

אולי חלקם הגדול, גם הצביעו למפלגת השלטון ולמפלגות אחרות בשלטון, לנסות ולעצור את

או, אני רואה שסיפרו לך, מר דנון.

שירתת את נתניהו היטב. כל הכבוד, כל הכבוד.

סימן שהאינדוקטרינציה בליכוד עובדת. חבר הכנסת אורון, תעזור לי.

טכני,

להגדיל את הממשלה,

סגני השרים, בעלי התפקידים.

הישראלי, בממשל הישראלי, והשר דן מרידור ידע להשכיל אותנו בעניין הזה: למרבה הצער, חלק מראשי הממשלה שכיהנו כאן במקומותינו, איך נאמר בעדינות, לא

תלוי כמה שיהיה לו.

הוא צריך לתת גם יושב-ראש ועדת חוץ וביטחון, כי אופיר פינס לא רוצה, אתה מבין? את מי הוא

אורלב. יש

קדימה ההתרגשות גדולה כשמדברים על מפלגת העבודה. חבר הכנסת בר-און הוא מסיעתכם, אז תרשו לו להמשיך לדבר. אני מבין את ההתרגשות הגדולה כשמדברים בעניין מפלגת העבודה, ובכל זאת,

תיכף נחזור

יוצאים מן הכלל, רשאית ועדת הכנסת לקבוע סדרי דין מיוחדים"; כלומר,

אתה יכול לחזור על המשפט?

הבאה?

צבאי, נכון? תקן אותי אם אני טועה.

הרבה יותר גבוהה מהאובייקטיביות שלך כאן. אבל בכל זאת רציתי לנצל את הזכות שלי על-פי התקנון,

כדי לספר לך ולחברי הכנסת מה התפיסה של הייעוץ המשפטי

ניתן לשר ארדן למסור את הודעתו, ואחר כך נחליט מה יהיה רגע מביש של הכנסת ומה לא יהיה רגע מביש של

חבר הכנסת בר-און, אם אפשר לתת לשר לסיים את דבריו, ולאחר מכן, אם תרצה, נפתח את זה לשאלות ותשובות. אני רק מציין

ומחליפה אותה הוועדה המסדרת, תתכנס ותקבע, על-פי סעיף 131,

למה? מה יוצא מן הכלל בכך שמתקיים דיון ענייני?

אין לי שום עניין להשיב לך. אני אגיד לך מה היה

אז היה אגב חוק ההסדרים, רגע,

סליחה, השר ארדן, תודה רבה. חבר הכנסת בר-און, תודה רבה. אם חבר הכנסת בר-און ירצה, תהיה לו עוד רשות

מצדכם, ועליה אנחנו מדברים פה ומקיימים את הדיון.

צריך להוסיף רעיון נוסף ולהלביש מין בשאינו מינו ולנסות להשתמש, הייתי אומר, בצורה דורסנית, להמשיך את הקו הזה. אנחנו נמשיך לקיים את הדיון הזה ככל שנראה לנכון ועד שנמצה

מה הצליח לעשות,

מצד אחד ביבי נתניהו,

למפלגת העבודה, היה צריך לראות את השר פואד בן-אליעזר נכנס לכאן למליאה לפני 45 דקות או שעה בקירוב. הוא מספר לנו איך שלפו אותו מהפיג'מה העירקית כדי להגיע

הדיון הזה? עומד בדיוק מה שאנחנו כבר קובלים עליו זה זמן,

הנושא של איך להתייחס לחוק-יסוד: הממשלה, הניסיון להפר ברגל גסה,

לשנות חוק-יסוד באבחת חרב, במהלך אחד רציף. אני חושב שהעובדה שאנחנו פה על כך, לפחות הדבר הזה,

אני מקווה שהיא לא ניכרת בדברים שאני אומר.

אני בכל זאת ארשה לעצמי למצות, אשתדל לא לעבור את הזמן. אולי אסיים בעניין הזה, כמעט באופן אישי אבל לא לעניין האישי אני מתכוון: יושב-ראש

דרדר יושב-ראש המפלגה שלך את המפלגה, שאתה נזעקת אליה באמת ובתמים, ומתוך אמונה, לחזק אותה, לחזק את הפעילות

האוצר, וברור לגמרי שהתקציב שנדון בקיץ שעבר לא מתאים למה שקורה

וצריך לעשות שם

אבל מאחר שאנחנו כבר מתנהלים לפי התקציב הזה,

נשב בוועדות, כשאין בוועדות כמעט נציגים לקואליציה, ויהיו הרבה מאוד נציגים מהאופוזיציה, גם עבודת הוועדות תיפגע. לכן אני מציע, אני מאוד מציע, לקבל את

הכיסא ישנו. אבל אני אדבר אל הכיסא הריק שלו.

לו: הרי אתה יודע שלא תקיים שום הבטחות.

יודע שאתה הולך להטיל גזירות על גבי גזירות.

ביד, יגיד לנו פרפר, נשאל אותו אם הוא חי או מת. יגיד לנו חי, נהרוג אותו. יגיד לנו מת, נפתח את היד. אמרו: זה רעיון טוב. הלכו לרב ושאלו אותו: כבוד הרב, מה יש לנו ביד?

הכול היום בידכם.

שתשתוק. אתה צריך,

לפחות מאיש עם ערכים, שאת זה אתה לא תיתן שיקרה.

ומה אתה עושה?

ואני אומר לך, אני מאוד מעריך את שלי יחימוביץ, חברת הכנסת,

שאני אומר לך פה, דניאל בן-סימון: תחזור לערכים האישיים שלך, תחזור להיות דניאל בן-סימון, האיש שנלחם על עקרונותיו, ושמרתי חלק מהכתבות שלך, והיום אני לא יודע עם מי אני מדבר,

שם, עומד. זאת האמת, אי-אפשר לקחת אותה מסגן-אלוף

אחר כך התקדם. מי שיורה על "סוחוי" באקדח, מגיע לו להגיע לדרגה של אלוף.

באמת? אפילו הונחיתי לא להפעיל את סעיף 131. אם ככה, אני במשנה מרץ פונה לראש הממשלה, שוודאי צופה בי עכשיו. אני עכשיו שמעתי גם שהוא הוזמן

נמשיך, כי הזמנו גם ארוחת בוקר. זאב, אולי, ברשותך, תחזור על הסיכום הקודם, שהיושב-ראש ישמע.

ראיתי, למדתי, אני לומד הרבה מחיים רמון.

ב-03:00 אני כבר מתעייף מחדש, ואז אני חוזר למיטה, אבל בדרך אני מוציא את הפתק, הולך לטלפון ומתקשר:

כי כל השאר ייתנו לו מכות.

אבל הדגש הוא לא על "כל העוסק בצורכי ציבור", כי זה יש הרבה, אלא "כל העוסק בצורכי ציבור באמונה". כמה מוצאים?

הרב גפני, בשם הידידות רבת השנים, בשם בית-ספר "בית יעקב"

שהיה צריך להיסגר מזמן ולא נסגר, בשם כל עם ישראל,

יש לנו כמה חברים שיודעים מהי שליחותם,

עשר דקות עומדות לרשות אדוני בסיבוב זה. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, ערב

לא לייחס הגזמות לחבר הכנסת שי.

אני נותן לו את כל עשר הדקות מההתחלה. אדוני היושב-ראש, תעשה הפסקה, כדי שתוכל להביא, לא, לא, לא, אין לך צורך. ברכה

ומלבישה את מסכת הגז ב-1991, כאן בכנסת. האם היא עשתה את זה כהלכה? היא היתה עלולה חלילה להיפגע. התברר לנו בסופו של דבר מביקורת המדינה שבלאו הכי זה לא היה

אחד מחזירים אותן. עכשיו אני רוצה לספר סיפור שאני לא יודע אם חברי הכנסת מכירים.

מכיוון

הקרובות, ולא נדע אם המסכות האלה, למה אדוני מזכיר לקדימה דברים? בבקשה, אדוני. המסכות

הוטרדתי מהידיעה הזאת, מפני שמי שבודק את ציר הרשע, שאזורנו, לצערי הרב, הוא חלק ממנו, רואה את הקשר הזה,

את סוריה ואת צפון-קוריאה, אותה צפון קוריאה שסיפקה גם את התשתית, יותר מתשתית, לבניית כור

חוץ מזה, אדוני היושב-ראש, אני משתגע, אני לא יודע מה אני אעשה בחודש פגרה, אז יותר טוב קצת, אבל זה טוב לראות שכשאתם שומרים על ציבור האזרחים, יש גם מי ששומר

לשנתיים, שלא יברחו.

אני רוצה לספר פה,

חס וחלילה. להעיר אותם. יש איזו בדיחה,

כמו שאני רואה את זה, ביבי מפחד, ומפחד מאוד. השותף הטבעי של ביבי הוא נתניהו, לא אף אחד אחר. הוא לא רואה אף אחד

מודה לחבר הכנסת טיבייב. העברית שלך שוטפת, וההצלחות שלך הן קשות. כל טוב. חבר הכנסת מגלי והבה. אנחנו נזכה להשתמש בשירותיו כאשר הכנסת תפעל בכל רחבי העולם. אדוני היושב-ראש, השר יוסי פלד, אני רואה שאתה מתגעגע לשבת ב לא, נתרגל לאט לאט. מאה אחוז. אדוני היושב-ראש, באמת זו ההזדמנות הראשונה שלי שאני נואם ואתה היושב-ראש החדש של

כשאני מדבר אליך,

אני אספר קצת לחברים מה שאני יודע מההיכרות בינינו, שהיית יושב-ראש קרן

ברוסיה, ארגון שדאג לעלייה לישראל.

היית מחובר גם לסוכנות היהודית וגם ל"נתיב" וגם לכל אלה שפעלו והעלו יהודים

את השם של מפקדי יוסי פלד,

כשהקריאו את השם בגין, גם אמרו שר, אז מהסוג הזה של שר, שלושה, גם שרי ביטחון יש לנו שלושה: יש שר ביטחון, שר לענייני מודיעין ושר לענייני אסטרטגיה.

ועוד שני סגני שרים, שהם סגני שרים חיוניים ביותר, סגן שר הביטחון וסגן שר החוץ. היה מטיף לאומי בצד שלך, שהיום הוא שר החינוך,

ב-2006, דרך אגב, הוצגה הממשלה גם כן ב-14 במאי. היה לנו חודש וחצי, והספקנו ליצור תקציב. לא היתה בעיה שנדון על התקציב, נדון על כל הסעיפים. ידענו מה אנחנו

אני אומר לכם, חברים, איך אתם רוצים לנהל מדינה?

חבר הכנסת גפני שהולך להיות יושב-ראש ועדת הכספים,

אתה התרוצצת מוועדה לוועדה, מוועדה לוועדה,

מתי תחודש עבודת המזנון, אדוני היושב-ראש? זאת באמת בעיה, כי

לאחר מכן אנחנו עוברים על החוק בצורה חריפה וחמורה. אני מוכרח להודות לרשמות הפרלמנטריות, שעושות פה, באמת, אנחנו כולנו צריכים להריע להן.

שאתה עומד בפרץ כדי לא להפעיל. אדוני, דעתו היא דעה חשובה,

גם אתן לך את הזמן, מתי יכולים לחשוב להפעיל את 131. אם למשל אנחנו ניכנס למצב שבו אנחנו עלולים, חלילה, לא לאפשר לחברי הכנסת היהודים

השר-על הכלכלי, מסתמן, לא רוצה לפתור את המשבר. הוא מנצל אותו

במקום להקים ממשלת אחדות שתשנה את השיטה, שתחזק את המפלגות הגדולות, אני לא מתבייש להגיד: צריך לחזק את המפלגות הגדולות, כמו בדמוקרטיות האחרות,

הסכם פוליטי בעל-פה עדיין תקף ומוכר כהסכם?

אני לא טוען שהיה הסכם בכתב, אבל בלי ספק נציגי מפלגות הסכימו על חלוקה של סמכויות השלטון ביניהם,

פוליטי.

הם לא דיווחו על כך כפי שצריך, ובהיבט הזה מדובר בהסכם שהוא על גבול הבלתי-לגיטימי, שיש חשש כבד לגבי החוקיות

מה שראינו כאן זה אכזבה קשה, זה ויתור על העקרונות. מר נתניהו מפתה ושותפיו הקואליציוניים מתפתים. אבל לא בכך הוא סיים את מסע הרכש שלו. מסע הרכש המשיך עכשיו למפלגת העבודה, שהפליא

נתניהו עוד לפני כינון ממשלתו. מילא היה אומר את זה השר ליברמן פעם אחת. היינו אומרים: פליטת פה, הוא רצה להקרין קצת מרות ולהראות לאנשי משרד החוץ מי בעל-הבית. ניחא.

אחרי אותו תהליך שאנחנו עברנו בקדימה. למר נתניהו היו הזדמנויות אין-ספור, לפני הבחירות ואחרי הבחירות. הואיל ואני מאוד מעריך את דעתך, חבר הכנסת פלסנר, ואני גם יודע שמילתך לא קלה,

תודה רבה, אדוני היושב-ראש.

חבר הכנסת טיבי, אדוני מבין שעל-ידי 15 דקות מתבטל הסיבוב הבא. זאת אומרת, הוא, היו לו עשר דקות בפעם הקודמת, 15

תאמין לי, דיברתי עם ג'ומס, לא סתם אני אומר לך. אין בעיה, אני אתן כמה זמן שאתם רוצים. אדוני רק זוכר שמחר בערב,

יש לנו רבע גמר גביע-אירופה בטלוויזיה. אנחנו נמשיך לקיים את הדיון. לא ניתן לבזות את

ארוכה. אני רוצה לומר דבר אחד. כבוד השר לשעבר ובעתיד, השר לקליטת עלייה.

ובא שר האוצר ואומר: רבותי,

יש לי נוסחת פלא, לא ליום לא ליומיים, יריב,

אתה צעיר,

חבר הכנסת טיבי, לא לעמוד

ואחרי זה יתחילו לשחק בתוכו. אותנו לא צריכים במשחק. אז אתם בליכוד ויתרתם על המשחק הפרלמנטרי.

ראשית, אני מברך אותך,

אתה יודע את דעתי עליך, אבל לא עוסקים בעניינים פרסונליים אלא

הייתי אומר דבר אחד, כבוד היושב-ראש התחלף. היסטוריה ארוכה של פילוגים, חבר'ה, בואו תלמדו קצת פרק בהיסטוריה של תנועת הפועלים. יולי, אני רוצה קצת היסטוריה על תנועת

אז בואו בבקשה נקשיב.

בואו נאזין. זה כמו

אני כבר מודיע, זה נטו. זמן פציעות. קדימה, בבקשה. לכל אורך ההיסטוריה של מפלגת העבודה,

וזכויותיה גדולות ביותר, תמיד

היו בדרככם. וראה זה פלא,

השר גלעד,

ב-1970 יוסי שריד עזב את מפלגת העבודה בגלל מדינה פלסטינית.

מאז עברו מים רבים אפילו בירדן. השר ארדן, הם יושבים אתך בממשלה, וקם שר החוץ ואומר: לא היה ולא קיים,

הכנסת לא אישרה, אין הסכמים,

הלכו לבוחר. אתם באים ומצהירים היום שאין מדיניות של שתי מדינות לאום, שאנאפוליס לא קיימת, שבכלל לא נולדה,

הם יושבים ושותקים. שתיקת

אני אומר לך, הקובלנה הראשונה שתוגש לשר לענייני מיעוטים ויוצאי עדות המזרח תהיה על הנושא הזה. אם זה לא יטופל כיאות, נעביר את זה למיקי איתן. אני מוכן לקשר.

הדברים בצורה שונה,

ללא שום ספק, בתפקיד של שר מוטלת עליו אחריות ביצועית כוללת, לאו דווקא על

אני אמרתי לך שאני לא בטוח שהתפקיד הוא בגודל הנכון,

אדוני היושב-ראש, נפלה שגיאה בעברית. "לכש" מתייחס לעתיד ולא לעבר.

קשה וביושר, להתוות סוג של התנהלות פוליטית אחרת, ערכית. אני אומר לכם, אסור לכם, לא לנו במשחק הזה

אופוזיציה-קואליציה, אסור לכם,

ונאמרים פה דברי טעם. זו יהירות. אז גם מגזימים בהצעות, גם עושים את זה בדרך גסה,

אני אסביר את עצמי. אני לא טוען שכתוצאה ממעשיכם או ממעשיו של מישהו,

20,000 איש פוטרו. זה תוצאה של משהו שהוא קצת מעבר לנו.

הדוברים. אני אומר לך שלא מתקיים דיון בינינו. אני אומר לך שהאווירה המשועשעת במידה כזאת או אחרת היא אווירה שבעיני, אני אומר לך כאזרח עכשיו,

מה? מותר לנו להיות טיפה יותר רציניים בעניין הזה. אני אומר לך שכשאני לא רואה אף אחד ממפלגת העבודה יושב פה, בטח לא מהשרים של מפלגת העבודה יושב פה או מגיע, אתה יודע מה? חרפה. אין לי מלה

חשוב באיזו תכלית. לא עוברים על זה ככה. אני אומר לך שכשמצפים באופק עוד חוקים שתכליתם לסרבל, אני אשתמש במונח עדין,

צריכים להישאר פה עוד שני לילות. האמן לי. זה לא כך, זה לא לשרוף זמן.

הוא שכח כמה היא היתה גדולה.

הם מבזבזים את הזמן שלהם. בסדר, אנחנו נאפס ונחכה שיהיו מוכנים לשמוע. האם אתם מוכנים לשמוע את הנאום של

ואני לא יודע רומנית, אתה פה רומני, כן, אילן? יש אמרה שאומרת: הבית נשרף והסבתא מסתרקת. בבקשה, תרגום סימולטני. זו בדיוק ההתנהגות של הממשלה. הבית נשרף, יש לנו בעיות ביטחוניות מפה עד להודעה חדשה,

אם מהצפון, אם מהדרום, בעיות

שהיא תשרת אותנו ל-12 חודשים. והנה אני בא לכנסת, ומה אני רואה? שיחידה קטנה של 300 איש ביצעה תקציב של שנה, חילקה אותו בשלבים ל-12 חודשים, אבל לפני כן

על הגמל, השמש יוקדת, והבן מתקרב לאוזן של האבא, הוא אחריו על הגמל, ואומר לו: יא אבא, תגיד לי למה רואים מים כאלה במדבר. האבא חושב, חושב, מסתכל עוד פעם ואומר

את חוק-היסוד הזה? אפשר לקרוא לו: בומבולינה. שלוש, אפשר לקרוא לו "רמסטינה"? שעם החוק הזה רומסים את הכנסת? או, מכובדי, אפשר לקרוא לו "מסחרינה"?

תראו,

כשהתחלנו בחוק הזה, בתחילת-תחילת הדיונים, אתמול, שאלתי: מה רוצה לעשות הקואליציה? אמרו לי: תשמע, דבר קטן.

חמש לירות והקטן עשר לירות?

הגדול הוא כלב, הקטן הוא כלב בן-כלב. זו הזהירות הגדולה מהדברים הקטנים, שמנסים למכור לך ככה, את הדברים הקטנים. אז אל תמכרו חוק קטן. זה דיון על חוק

שכר במגזר הציבורי,

ביטול הטבות לעובדים, ימי חופשה, דמי הבראה, תוספת ביגוד. חבר'ה, הוא הולך לפרק אתכם. אתם מפרקים את כל הרעיון הסוציאליסטי, את רעיון העובדים.

אז איך אומרים

הכנסת תבקר, שומו שמים והאזיני ארץ.

מי שאוהב לעשות מחטפים, בסוף הולך יחף. מי שמנסה לקבל את הכול כאן ועכשיו, חוץ מזה שיש לי ספקות לגבי כושר שיפוטו. כל אדם

לקח חנין את הנעליים והלך בדרך, והשליך את הנעל האחת בדרך. המשיך הלאה והשליך את הנעל השנייה בהמשך הדרך. בא הבדואי, שיצא מצוברח מהשוק, התחיל לרכוב לביתו, לאוהל.

ופתאום הוא רואה נעל אחת שהוא רצה לקנות, ואללה, מתנה

כל דמיון, אז לא צריך לספר סיפורים. צריך רק להסתכל על מה שקורה כאן ולהבין לאן הגענו ולאן הידרדרנו. אפרופו מפלגת, "העבודה" קראתם לה? אני חושבת שזו מפלגת "אבודה". אז אולי

שצריך לטפל בה

שקולה ואחראית,

הסוגיה המדינית-הביטחונית, ולא בפרץ אמירות,

ואין כאן אחריות של נבחרים שאמורים לייצג את

אז אני אתייחס לתשתיות. הממשלה אישרה את הגדלת ההרשאה להתחייב, במסגרת תקציב המדינה, בהיקף של 10 מיליארדי שקלים, לטובת ביצוע פרויקטים בתחום

לכל אותם אנשים,

מר ציון פיניאן, דואג לפריפריה, גם המפעלים וגם העסקים וגם העובדים, ולא ממש שמענו התייחסות, לא בדברים ולא

איך את יודעת שאין תוכניות? זה מה ששמענו, קיצוצים. שר האוצר הציג תקציב.

כרגע שמענו, קיצוצים, זה מה שאתם מוציאים לתקשורת,

ולכן,

למדינה אחרת ולהתנהלות מתוקנת של חברי

שמחזיקים עד השעה הזאת. אני מרשה לעצמי לצרף את כל חברי הכנסת לדברי הפתיחה שלך, חבר הכנסת ברכה,

אתה תצרף את כל חברי הכנסת גם לדבר הנוסף,

לזה אני לא יכול להתחייב. אני לא יכול להתחייב לדבר הבא.

לנצרות. ואני רוצה שנביע ברכה וקבלת פנים טובה כלפי הביקור החשוב הזה. אבל לא מבלי לומר לממשלה שהיא חייבת להעביר את הכספים שכבר התחייבה

ומתכחשים ליסודות של תהליך שלום. אני חושב שהדבר היותר-חשוב בדבריו של אובמה בימים האחרונים הוא לאו דווקא הדיבורים בנושא של הסכסוך הפלסטיני אלא הדברים שהוא אמר

להתנחלויות ולמלחמה ולהתחמשות לרווחת האזרחים, אני חושב שאז אנחנו נגיע למשוואה הנכונה. ומה שקורה במשך עשרות שנים כאן במדינה הוא שכל הזמן מנסים אותו

אם אלה הם החברים שלך,

בדיוק לאן הממשלה שלך מובילה. אז הוא יודע, ראש הממשלה יודע, שעכשיו הוא יכול לנצל שעת כושר של הקמת

אני חבר כנסת

ואף פעם לא שמעתי כל כך הרבה דיונים בשעות הבוקר המוקדמות, אבל האמת היא, תהיתי לעצמי מדוע צריך להעביר את התקציב לשנה וחצי ולא לארבע שנים, למשל? כי הקדנציה אמורה להיות ארבע שנים.

ורק תות. לא תות שדה, תות עץ. זה עלים רחבים, של עץ. יש שני סוגים, יש אדומים ויש לבנים. לא מאוד דומים, עלה התות הוא עגול וגדול, זה כמו לב.

יש פקק אחד גדול כדי לצאת מאום-אל-פחם או מערערה או מכל האזורים האלה כדי להשתלב בתנועה בכביש 65, כאשר הציר הזה כל כך חיוני וכל כך עמוס,

עשינו שם את ליל הסדר, לפעמים היה צריך מניין ולשבת עם האחיות ועם הצוות לעשות

אף-על-פי שאנחנו לא כל כך הבנו את זה, לא אני ולא הבחורים הרוסים, אתה השלמת מניין? אני השלמתי

לאיזה מגזר? למגזר השלישי. המגזר השלישי והשני, 6 מיליונים, זה דבר מבורך.

אבל הייתי רוצה לראות, האם לפני החגים של המוסלמים או דתות אחרות, האם גם שם

האם היה כדאי לערוך את ליל השימורים הזה ואת הדיון אל תוך הלילה עד הבוקר כאשר התוצאה ידועה מראש? כאשר בעצם, ובואו נהיה גלויים, לא מתנהל כאן דיון. זה חד-צדדי.

תוכן אחת משר האוצר.

מדובר בתוכנית סודית, אפילו מה עקרונות כוונותיו. הוא יכול להגיד, עקרונית אנחנו רוצים להשקיע בתשתיות,

הקיצונית, כדי לקצץ בקצבאות הילדים,

ועד היום הרשויות המקומיות סובלות

כדי לפגוע בדמי האבטלה ובשאר השירותים של מדינת הרווחה. הוא ניצל את המשבר כדי להרוס את המבנה של מדינת

להגדיל את כוח הקנייה,

אחד האינסטרומנטים זה השקעה

אפשר להשקיע המון

זה עיקר הוויכוח שלנו, כבוד היושב-ראש, אנשים שיושבים כאן לא בגלל עניין טכני. ולמה אנחנו עומדים? כי אנחנו מנהלים קרב בלימה נגד המדיניות הצפויה ואנחנו רוצים להבטיח שהנזקים החברתיים

הגדילה את מעמד הביניים, הוא הרס את מעמד הביניים.

זה סיפור שקשור בכך שהמדיניות שלו היתה הרבה יותר קיצונית מהמדיניות של מרגרט תאצ'ר. לכן כשיש משבר, זו לא גזירה מהשמים שהשכבות החלשות הן שישלמו את המחיר.

הממשלה מתערבת בצורה כל כך חזקה בכלכלה, והוא כל הזמן עלה לדוכן ודיבר על אי-התערבות נוסח הליברליזם של המאה ה-19.

הסרת אחריות בצעד אחר צעד, אבל בכיוון אחד וברור. זה המאבק שאנחנו מנהלים, וליל השימורים שלנו בא לתת אות אזהרה, להדליק נורה

שחררו אותם מהעבדות של היהודים, שחררו אותם הביתה. מה לא השתנה הלילה הזה מכל הלילות? היחידים שעובדים הם אצל המתנחלים, יש להם פרנסה מזה, שם אין סגר. תודה.

תצפית, כדי שרכבות לא יתנגשו זו בזו, אחרי שהיה אסון הרכבת הגדול באזור השרון. במעברים של הרכבת, עם מכוניות. בדיוק. על פניו

זה לא סוביודיצה. רכבת ישראל, אדוני היושב-ראש, רבותי חברי הכנסת, היא חברה ממשלתית. היא שייכת למשרד התחבורה והיא אמורה לשרת את כלל האזרחים. האנשים האלה עשו את העבודה שלהם ברמה המקצועית על הצד הטוב ביותר. חלקם ביקרו כאן בוועדת הכספים ודיברו. לכן ההחלטה הזאת היא החלטה

כנסת מזן מיוחד. מדובר בתת-קבוצה שנקראת סגני שרים. ראיתי שלושה שרועים על הספות.

מייד נוכחתי לדעת שכל האסכולה שלי קורסת מול עיני לגבי אי-חשיבותם של סגני

רע"ם-תע"ל. אחר כך האיחוד הלאומי ואחר כך חד"ש. כן, חד-משמעית. מהמעמד הרם הזה,

אני צופה אל שאר הסיעות ואומר: כל

שביהדות התורה מונה סגן שר במעמד של סגן שר. זה גם נאמר כאן מעל הדוכן. תחזור לפרוטוקול. הראשון הוא סגן שר במעמד של שר, זה היה בבריאות. השני

גם סגן שר. לאה נס, מקום גבוה בפריימריס, גם סגנית. חבר'ה, להזכיר שמות, כי אני שוכח בשעה כזאת.

לומר, ואת מוחמד ברכה ואת אחמד טיבי, ולקראת סוף הלילה, כאשר הוא לא היה עייף, זחאלקה הגיע עם כוחות מתוגברים. שמרנו על

בעשר הדקות.

זה אני לא מבין.

קשה מעשר דקות. הרבה יותר קשה. אבל כל כך מהר נכנסנו לדיונים האלה,

לפתור משברים כלכליים ולהביא שגשוג כלכלי. אי-אפשר לנתק את שני הדברים, כלכלה ופוליטיקה הן תמיד יחד. אנחנו לא שוכחים שראש הממשלה היה שר האוצר והיה ראש הממשלה לשעבר, והיה אבי השיטה הקפיטליסטית-הליברלית. הוא

שאנחנו נשכח שהוא היה שר האוצר והיה ראש ממשלה ואימץ את השיטה הכלכלית והחברתית שהביאה למשבר הכלכלי. בשנת 1929, בזמן המשבר הגדול שהיה בארצות-הברית ואחר כך עבר לשאר מדינות העולם,

זה לא סיפור,

את כל המפעלים שמאוימים בסגירה, אם "פרי הגליל", אם "עוף העמק", אם כי הבעיה, אני מקווה שהיא נפתרה.

יכולים להגיד: מה התועלת שהשוק מלא בפרי ומלא בעופות אם הפועל הפשוט, האזרח הפשוט לא יכול לקנות את העופות האלה ואת הפרי

כדאי להמשיך, אתה רוצה להמשיך ברמת עשר דקות, ?

ההמשך יבוא אחר כך. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, חברי חברי הכנסת,

לא ידעו מה לעשות כדי למנוע את הרעש מהשכנים. טיכסו עצה ובסוף החליטו שהצבא,

יתכנס סביב הארמון בלילה ומדי רבע שעה כל הצבא הרעים בקולו: שקט, המלך ישן. נמצאה תרופה. הסיפור השני הוא דווקא על עיירה יהודית

לדחות את הקריאה השנייה והקריאה השלישית עד אחרי הפסח.

הממשלה לא תבזבז אפילו רגע אחד, כדי שתוכל מה? כדי שתוכל לדחות את הדיון בתקציב.

אף רגע כדי לקבל דחייה ל-107 יום, כי באמת המצב דוחק,

למה אנחנו זקוקים לתקציב לשנה וחצי?

אנחנו זקוקים להכנות כל כך ממושכות כדי לכתוב את התקציב הכפול הזה? יכול להיות שמי שמפר התחייבויות חושש שמא חבריו בקואליציה ימדדו לו במידה שהוא מודד

תופעה מדאיגה בממשלה הזאת, והיא נוגעת לחוק פיזיקלי ידוע, שנקרא חוק שימור החומר. אתם יודעים, חוק שימור החומר, מאסה לא הולכת

כל הדברים הללו הם באמת סיבה לדאגה. חצי עבודה, שר חוץ שעלול לעמוד בפני תביעה פלילית, ואיש אינו יודע מה יהיה מעמדו אם וכאשר יוגש כתב-אישום כזה, כל אלה הם סיבה לאי-יציבות

שאני יודע שהם בדרך, אבל רק יגיעו קצת אחרי התור שנקבע אצל הדובר, ובכלל,

עוד, להסתכן באפשרות, אז בוא נלך על בטוח.

לא ישנה את דעתו. אני רוצה לנצל את הסיבוב האחרון לשתי מטרות.

די מתוחים ומעצבנים וקצת עייפות, ולהגיד: יאללה, בואו נעיף אותם מפה, ויש אנשים שמסתובבים,

שכנראה מכירים פחות את התקנון, או לפעמים גם קוראים בו סעיפים,

אדוני, אני רוצה בקצרה, כי בכל זאת הזמן כבר מתבזבז לי,

אני רוצה לדבר על ארבעה פרמטרים שמרכיבי הקואליציה לא עסקו בהם, אבל, אדוני סגן שר

צריך לשכלל את זה. לחשק לגמרי שר-על וסגן שר.

הנושא

על-פי מה שקורה פה היום, כבר

לא נתחיל לספור את הזמן אלא כאשר אתה תתייצב על בימת הנואמים. אין שום זמן פציעות פה, הזמן כולו זמן שלך.

אדוני. אני אסיר תודה, ובניגוד לחברי הקודמים, אדוני, אני לא רוצה להתייחס בציניות לכל הדיון הזה, אף שיש לי

זה מזכיר לי סיפור על אחד שפרסם מודעה בעיתון, מודעה למכירת כלב בעד מיליון דולר. אנשים מאוד הסתקרנו, התקשרו אל האדם הזה, שאלו אותו איזה מין כלב זה.

אני אגיד

אני רוצה לתת פה טיפ לאנשים שהולכים לבחירות.

אילו יכולתי לחוקק חוק, הייתי מחוקק חוק שהבחירות ייערכו למחרת הבחירות, כי אז כל האנשים רואים מה הם עשו, והם יכולים לתקן את הדברים האלה,

ויש לי בקשה. אני בכלל לא תוקף את התקציב. אגב, עוד לא ראיתי את התקציב, זה המשחק המקדים, אדוני. תאר לך כמה זה יהיה ארוך בתקציב.

חברי הכנסת, תודה רבה

אדוני יושב-ראש הכנסת, אני רוצה להודות לך, גם אם בסיבוב הראשון שלנו אני ככה הפניתי כלפיך,

המסורת והנהגים במעשה המרכבה הזה, וכל הכללים מנותצים. הוא במבוכתו אמר: שאלו אותי בענייני חינוך ואל תשאלו אותי בעניינים אחרים.

שומע, ואני חושב שצריך להעריך את זה שבימים האלה, ממש בימים הראשונים לכניסתו לתפקיד,

ובתוכם שרי חינוך בעבר. אני חושב שהוא עושה מעשה

אלה מתחלפות במרוצת הזמן לשלטים

ארגון המורים מציע לגופים בוחרים של מפלגות שלא לבחור בשרי חינוך, ואנחנו מכירים את זה בלשון

שהיא לא טובה, אז יתקנו את הנתיב אחרי זה, בהמשך. כבוד חבר הכנסת היקר והשר לשעבר, תהית כמה זמן נותר

אני מציע לשר החינוך לבוא לבתי-הספר בלי הודעה מוקדמת, שייכנס לבתי-הספר ויראה שם מה מתרחש בין כותלי בית-הספר, ידבר עם המורים,

נא לאפשר לחבר הכנסת גדעון עזרא לשאת דברו. בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש,

השר בוגי יעלון, בהצלחה.

נוהג לעדכן את ראש האופוזיציה בצורה שוטפת למדי, זו אחת הדרכים, לפי דעתי, לשתף את האופוזיציה בבעיות של הממשלה. נדמה לי שלא מאוחר לעשות את זה, ומספר הבעיות

תוכלו לקרוא קריאות ביניים. כאשר אלי אפללו מהאופוזיציה מדבר אינני מרשה לכם להפריע. רן בנימיני כבר נכנס לשידור. יאללה. אדוני היושב-ראש, חברי כנסת נכבדים, סגני שרים,

שלא מסתדרת,

מפלגת העבודה עם המפד"ל וישראל ביתנו. ידיים של משהו, רגליים של משהו וראש של משהו אחר.

חבר הכנסת אפללו אמר:

נציגה של המפלגה הגדולה ביותר באופוזיציה, ואני מודיע לך, 15 דקות. הואיל ואינני מתכוון להתווכח עם חבר הכנסת אפללו,

קיבלה לכל אחד שהצטרף או סגן שר או שר. מי שלא קיבל לא נכנס. על זה אני אומר לכם, כואב לי הלב, לבי לבי אתכם. מפלגת העבודה, המפלגה הגדולה שהקימה את מדינת ישראל,

זאת שאלה שאני רוצה לדעת: מי מטפל באוצר? האם השר האסטרטגי, ראש הממשלה בענייני אוצר או סגן השר או השר? אני רוצה לדעת מי מטפל בתיק הזה. אני כבר לא יודע מי, איך אתם מחלקים את

ההסתדרות הכללית, היו צריכים לפי ההסכמים להשלים לה עד 5% תוספת שכר החל מ-1 בדצמבר 2009, הפעימה הראשונה. עכשיו האוצר, איפה שר האוצר, שוקל להקפיא את זה. הגמלאים, שיש להם גם יועץ וגם סגנית שר, ב-1 בדצמבר גם הם היו לקבל תוספת של עד 5%, הפעימה הראשונה, וגם את זה מבשרים לנו שרוצים להקפיא. ההסתדרות הכללית, הרי שמענו על יושב-ראש ההסתדרות הכללית שהוא חלק מהשולחן העגול. אני יכול לבשר לו שהתוספת שהוא חתם עליה של 15%, שאמורה להתחיל ב-1 בינואר 2010, גם היא הולכת להיות מוקפאת. הסגל האקדמי באוניברסיטאות, אתם זוכרים את השביתות וההפגנות ועד שהגיעו להסכם? התוספת שלהם שהיו צריכים לקבל, עד 24% גם זה עכשיו בסכנת הקפאה. כל זה מהאוצר, לא מהבית שלי.

כמה נלחמנו לשפר את מעמדו של המורה. איפה שר החינוך או שרת התרבות והספורט? הלך לבדוק את פתיחת בתי-הספר. אה, הלך לבדוק שבתי-הספר נפתחים. גם תוספת ההשלמה של 5% שהיתה אמורה להיכנס ב-1 בדצמבר 2009, גם זה הולך להיות מוקפא. אני מכיר את האוצר ואני מכיר גם את ועדת הכספים. מה ששר האוצר מחליט, מה שראש הממשלה מחליט, האסטרטגיה שלו, זה מה שיהיה. אז כל הגופים האלה שמניתי, השכר שלהם הולך להיות מוקפא. אז, אדוני היושב-ראש, הממשלה בזבזנית, אבל מי שישלם את המחיר זה אותם גופים ששנים נלחמו בשביל תוספות היוקר האלה, בשביל תוספות השכר, והולכים להקפיא להם את השכר. הנה שר החינוך חזר לפה, השר גדעון סער. הסתדרות המורים, התוספת למורים, אתה מקשיב לי, השר גדעון סער? 5% שהיו מתוכננים ל-1 בדצמבר 2009, בסך הכול 540 מיליון שקלים חדשים, האוצר הולך להקפיא לך אותם. אז אני רק מעביר לך את כל הגזירות הכלכליות שהולכות להיות ותצטרך להתמודד אתן. זה מה שהם חושבים שהם יעשו.

מאה אחוז, נבוא לעזור לך לריב אתם. תודה רבה, אדוני.

רבותי חברי הכנסת, אני מבקש להשתתף בצערה של משפחת ישי. אמו של סגן ראש הממשלה אלי ישי,

הלכה לעולמה, ברוך דיין אמת. ההלוויה תתקיים היום והם ישבו שבעה רק עד כניסת החג, שזה מחר בבוקר. כולנו משתתפים בצערה של משפחת ישי ומבקשים לומר שינוחמו עם שאר אבלי ציון וירושלים ולא ידעו דאבה עוד. רבותי, אני מזמין את שר האוצר לסכם את הדיון, ואחריו, יושב-ראש הוועדה, אם ירצה לומר דברים. בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, רבותי חברי הכנסת,

הממשלה, רבותי השרים, מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות? שהלילה הזה, מאוד מעניין, אנחנו יכולים לספר לך.

שהלילה הזה, באמצעות הדיון הלילי החשוב הזה בכנסת, הומחש בפעם הראשונה לאזרחי ישראל, וגם לעצמנו, מצב החירום הכלכלי שמדינת ישראל מצויה בו. הדיון הלילי בעיצומה של הפגרה בשינוי חוק-יסוד: תקציב המדינה הוא ההמחשה הטובה ביותר לאזרחי ישראל, לכנסת ישראל ולממשלה שהימים אינם כתיקונם, שאנחנו עומדים בפני משבר כלכלי שלא ידענו דוגמתו זה עשרות שנים, משבר שאומנם הוא מיובא בעיקרו, אבל זה לא מוריד מחומרתו. ולכן, אני רוצה להודות לכולם, ובראש ובראשונה ליושבת-ראש האופוזיציה ציפי לבני, כי אינני בטוח מה היתה כוונתה בדיון המרתוני הזה, ואם כוונתה היתה להמחיש שהאופוזיציה היא אופוזיציה, זה לגיטימי, זה בסדר גמור, אבל מבחינתי כשר האוצר ומבחינתנו כממשלה, מעז יצא מתוק. מעז יצא מתוק, אדוני היושב-ראש, כי היתה כאן המחשה יוצאת מן הכלל, גברתי יושבת-ראש האופוזיציה, בעזרתך האדיבה. היתה כאן הזדמנות יוצאת מן הכלל, לנו כממשלה, להמחיש לכולם וגם לנו, שהמצב הוא מצב חירום כלכלי בלתי שגרתי, ומכיוון שכך, הוא דורש צעדים בלתי שגרתיים, והחריגות של דיון לילי מהסוג הזה בפגרה בלתי שגרתי. בלתי שגרתי, אכן, תורמת תרומה שלא תסולא בפז לעובדה שאנחנו נכנסים עכשיו להתמודדות נמרצת, שקולה אבל גם מואצת, עם המצב הכלכלי, על מנת לבלום את המשבר ככל האפשר, להאט את ההאטה ולהניח בו בזמן, בזמן שנבצע צעדים ריאקטיביים נגד תופעות שליליות שכבר מתפתחות, להניח את אדני הצמיחה לצמיחה שתבוא בעתיד. אני מודיע כאן לאזרחי ישראל: אנחנו נבלום ונוביל את הכלכלה אל עבר חוף מבטחים, אבל הדבר הזה ייקח זמן והוא יצריך זמן, נחישות וסובלנות. בלתי שגרתיים. בלתי שגרתיים, אני מודה לך על הסיוע. אחריות בלתי שגרתית. אדוני היושב בראש, שמעתי בעניין רב הרבה דוברים הלילה,

אבל למשל בשעה 03:00,

הזדמן לי לשמוע את חבר הכנסת בילסקי, ואני מוכרח להגיד, נהניתי מכל רגע. איזה חוש הומור באישון לילה. ואחריו, ב-04:00,

עלה חבר הכנסת החדש, נחמן שי, כאן לדוכן, ונראה מגולח, מצוחצח ורענן, כאילו בבוקרו של יום. אבל אני רוצה לענות על כמה דברים ששמעתי כאן מחבר הכנסת אפללו. חבר הכנסת אפללו הביע פליאה והשתוממות, באופן בלתי שגרתי. באופן בלתי שגרתי. על הזיווג המוזר, אני מצטט מדבריו, בין מפלגת העבודה לבין המפד"ל. אני רוצה להזכיר לך, חבר הכנסת אפללו, שהזיווג הזה, עבודה-מפד"ל, שנראה לך כל כך מוזר ופתאומי ופלאי,

רגע. כך התחילו ממשלות ישראל בתקופת בן-גוריון, ב-1948. באופן בלתי שגרתי. יש לזה היסטוריה, כדאי להכיר את ההיסטוריה של מדינת ישראל. מפד"ל ועבודה זה לא אוקסימורון, זה מה שהיה כאן בשנות ה-50, בשנות ה-60, בשנות ה-70. חבר הכנסת אפללו, כמה אפשר?

אדוני היושב-ראש, אנא הגן עלי מפני חבר הכנסת אפללו. הגנתי, הגנתי. שר האוצר, היסטוריון. אחר כך חבר הכנסת אפללו הביע פליאה על הישיבה של ש"ס וישראל ביתנו עם העבודה. גם כאן צריך זיכרון היסטורי ארוך-טווח מתי היה כדבר הזה. זה באמת נראה מזמן, אבל אני רוצה להזכיר לחבר הכנסת אפללו, שהיתה תקופה עתיקה שישראל ביתנו והעבודה ישבו ביחד בממשלה אחת עם ש"ס. אתם יודעים מתי זה קרה, אזרחי ישראל?

בשעה הזאת לפני שבוע ישבו ש"ס, מפלגת העבודה וישראל ביתנו יחד בממשלת קדימה, בממשלה שלכם.

ישראל ביתנו לא. אה, ישראל ביתנו לא, סליחה. אבל ש"ס ומפלגת העבודה ישבו יחד בממשלת קדימה.

לפני שבוע.

אני מסכם ואומר: טלו קורה מבין עיניכם ואל תטיפו לאחיכם. מפלגת העבודה גילתה כאן אחריות בלתי רגילה וראויה לכל שבח. אדוני ראש הממשלה, אדוני היושב-ראש, אני רוצה להודות לכנסת, לקואליציה ולאופוזיציה על המהלך הנדיר אתמול, הלילה והבוקר, שכל-כולו נועד למטרה טובה ונכונה,

חד-פעמי בצורה שתאפשר לנו להתמודד ברצינות ובאחריות עם המשבר, וכל-כולו המחשה יוצאת מן הכלל, נכס מבחינתי ומבחינת הממשלה, גברתי יושבת-ראש האופוזיציה, אני מודה לך על המהלך, המחשה יוצאת מן הכלל, בדיון חירום לילי בפגרה, של מצב החירום שכולנו צריכים לשנס מותניים, להפשיל שרוולים ולהיערך לו. אדוני היושב-ראש, תודה רבה גם לך על הניהול היומי והלילי של הישיבה הזאת.

אני מאוד מודה לשר האוצר. יעלה ויבוא יושב-ראש ועדת הכספים לסכם את הדיון, ולאחר מכן נעבור מייד להצבעות על ההסתייגויות.

שאם, ההרגשה שלך אי-אפשר לומר שאין לה על מה להסתמך.

זה מופיע בדבריו של שר האוצר. עם זה, רבותי, לכל דיון יש סוף, ואנחנו צריכים להגיע לסופו של הדיון על-ידי הכרעה והצבעה. חבר הכנסת אפללו דרש להגיב על דברי שר האוצר. אינני מאפשר זאת. היה לנו דיון מייגע וארוך, ואני מוכרח היום למצות את העניין, משום שאנחנו פעלנו פה לפי התקנון, בלי ועדת הסכמות, בלי סעיף 131, ויכולנו לו, ועל כך תבואו כולכם על הברכה. רבותי, יושב-ראש ועדת הכספים. אדוני היושב-ראש, אדוני ראש הממשלה, רבותי השרים, חברי הכנסת, אני מבקש לומר, במשפט אחד, שהיה דיון מרתק הלילה, באמת היה דיון פורה. אני צריך להשיב על ההסתייגויות כיושב-ראש הוועדה, אבל אני לא יכול להקיף את מכלול הדברים. דובר בלילה על נבחרת אשדוד, נדמה לי, ועל חבר הכנסת בן-סימון כשהוא היה כתב. באמת, היה מכלול שלם של נושאים. התחלתי לרשום מה אני צריך להשיב על זה כיושב-ראש הוועדה. באמת, מבחינת האינטליגנציה שלי אני לא יכול להגיע. תסתפקו בהתנצלות שלי, שאני מאוד נהניתי הלילה. באמת, עשיתם עבודה טובה באופוזיציה.

נהנינו ממך. בפעם הראשונה שתקת לילה שלם. כל כך נהנינו שלילה שלם שתקת. אני לא שתקתי, מה פתאום. כשאתה לא היית פה אני התעמתתי עם אפללו ועם זאב בילסקי. אל תשאל, הוא סיפר על סגן-אלוף פלד שהיה יורה עם אקדח על מטוסי "סוחוי". היתה פה רמה מבחינה אינטליגנטית. היית צריך לשמוע את זאב בילסקי, הוא בכלל התרפק על עברו כראש עיריית רעננה. אני מעיד שהוא היה ראש עירייה מצוין. בנאומים שלו פה הוא התגלה,

לא ידעתי שגם זה אחד הכשרונות שלו. עוד נפתיע אותך בקדימה, אני מבטיח לך. כן כן, יש כשרונות, אין מה לומר. אני מתנצל שאני לא יכול להשיב על הכול, היות ששכנעתם אותי. אני רוצה להודות ליושב-ראש הכנסת, שניהל את רוב הדיונים ביד רמה. אני גם שמח על ההוראה של ראש הממשלה ושל יושב-ראש הכנסת ולא נזקקנו לסעיף 131. עמדנו בפני הפיתוי הזה. לשמחתי לא השתמשו בזה, כי זה היה רע מאוד, והיינו מפסידים את הדיון המרתק הזה.

אני השתכנעתי, אני מבקש מכולם להצביע לפי מה שהאופוזיציה שכנעה, ושיהיה לכולנו חג כשר ושמח.

אני מבקש להודות לכל חברי הכנסת שהשתתפו פה כמעט במשך כל הלילה, והם ידועים, וכל אזרחי ישראל ראו אותם. חבר הכנסת אחמד טיבי, אתה לא מבקש שאני אזכיר אותך ואת חיים אורון ואת נחמן שי ואת בילסקי ואת מגלי והבה ואת אפללו, את יוחנן פלסנר, את שי חרמש, את ישראל חסון, אני מוכרח לומר, את זאב בוים ואת שר האוצר לשעבר, שממרום כיסאם ירדו כהרף עין ובמשך שבוע הסתגלו לספסלי חברי הכנסת, ותבוא עליהם הברכה. אני רוצה לברך את השר המקשר, אשר היה אתנו כאן כל הלילה, ואת יושב-ראש הקואליציה. חבר הכנסת אחמד טיבי, אם לא הזכרתי אותך ואת מוחמד ברכה, הרי אני מזכיר אתכם פעם נוספת. תודה רבה. גם ראש הממשלה צפה בדיון כל הזמן. אדוני, אני רוצה לומר לך שראש הממשלה, יש לו הרבה עבודה. אולי אתה לא יודע זאת. אני רוצה לומר לך שיש עליו אחריות רבה. את זה אני לא יודע. רבותי, לפי בקשת, האם הבקשה עדיין קיימת? אתה מבטל אותה? יפה. אנחנו נצביע על ההסתייגויות. לשם החוק יש הסתייגויות של כל הקבוצות שהסתייגו בבית: חברי הכנסת חיים אורון, אילן גילאון וניצן הורוביץ (להלן, קבוצת סיעת מרצ); חברי הכנסת ציפי לבני, שאול מופז, דליה איציק, צחי הנגבי, רוני בר-און, זאב בוים, מאיר שטרית, רוחמה אברהם-בלילא, אבי דיכטר, מרינה סולודקין, יואל חסון, גדעון עזרא, יעקב אדרי,

62 נגד, 28 בעד, אין נמנעים. אני קובע שההסתייגות לא נתקבלה. באותו עניין, הסתייגות של קבוצת סיעת חד"ש.

28 נגד, אין נמנעים. אני קובע שסעיף המשנה עבר כנוסח הוועדה. עכשיו נצביע על סעיף 1(א)(2), אף-על-פי שהייתי צריך להצביע על כולם יחד. אני מצביע

לא נתקבלה. 63 נגד, בצירוף קולותיהם של ראש הממשלה,

בעד. אני קובע שגם הצעת קבוצת סיעת חד"ש והסתייגותה לא נתקבלו. חבר הכנסת נסים זאב מסיר את הסתייגותו. אני מצביע גם על ההסתייגויות לסעיף 1(א)(3), שכן

לסעיף 1(ב) הסתייגות של קבוצת סיעת מרצ, קבוצת סיעת קדימה, קבוצת סיעת חד"ש,

סיעת בל"ד, קבוצת סיעת רע"ם-תע"ל וקבוצת סיעת האיחוד הלאומי, המציעות שהסעיף יימחק. אני מעלה את ההסתייגות להצבעה. נא להצביע. מי בעד? מי נגד?

ההסתייגות (1) של קבוצת סיעת מרצ,

קבוצת סיעת רע"ם-תע"ל וקבוצת סיעת האיחוד הלאומי

אני קובע שהחלופין של 62 יום לא יבוא. עכשיו הסתייגות לחלופין של 63 יום. נא להצביע. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? ההסתייגות לחלופין

של קבוצת סיעת מרצ,

קבוצת סיעת בל"ד, קבוצת סיעת רע"ם-תע"ל

נא להצביע. מי בעד ההסתייגות?

ההסתייגות של קבוצת סיעת מרצ, קבוצת סיעת קדימה, קבוצת סיעת חד"ש, קבוצת סיעת בל"ד, קבוצת סיעת

הודעה לחבר הכנסת אחמד טיבי. בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, לאחר שהוצבע בקריאה שנייה, אני מבקש לראות בהצבעה הצעת אי-אמון.

האם לממשלה

מי נגד החוק? נא להצביע בקריאה שלישית. מי בעד?

חוק-יסוד: תקציב המדינה לשנים 2009 ו-2010 (הוראות מיוחדות) (הוראת

נתקבל. בעד החוק ונגד האי-אמון הצביעו 63 חברי כנסת,

אין נמנעים.